הצעת חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (מועד ערעור על החלטות הרשם), התשפ"ה 2024, הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה (תיקון מס' 2), התשפ"ה 2024, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 159), התשפ"ה 2024, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 67 והוראת שעה), התשפ"ה 2024, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 78) (דיין הוצאה לפועל), התשפ"ה 2024, הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ה 2024, הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 9) (צו עיכוב הליכים זמני בהליך לאישור הסדר חוב), התשפ"ה 2024, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2025) (מיסוי רווחים לא מחולקים), התשפ"ה 2024. כמו כן הונחה לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת יעקב אשר. עוד הונח על שולחן הכנסת לוח תיקונים להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 36), התשפ"ה 2024. בנוסף, הונחו על שולחן הכנסת הודעות שר האוצר על מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עופר כסיף, אלון שוסטר, אברהם בצלאל, יבגני סובה וניסים ואטורי

על מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת ניסים ואטורי, אלון שוסטר, יאסר חוג'יראת, יצחק קרויזר וטטיאנה מזרסקי בנושא: הארנונה לעסקים בצפון, על מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת ולדימיר בליאק, חמד עמאר, ינון אזולאי, משה סולומון וגלעד קריב בנושא: פיצוי למוסדות ומוזיאונים בגין ירידה בהכנסות כתוצאה ממלחמת חרבות

על מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת ולדימיר בליאק, אוהד טל, דן אילוז, ינון אזולאי ויצחק קרויזר בנושא: הסרת

על מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת ולדימיר בליאק,

מיכאל מרדכי ביטון וחוה אתי עטייה בנושא: מציאת פתרון למשכירי

על מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר, צגה מלקו, מיכאל מרדכי ביטון, אימאן ח'טיב יאסין ומשה רוט בנושא: ביטול אגרת מיון בבתי חולים פסיכיאטריים, על מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יונתן מישרקי,

אבל למרות ההשכמה הכפויה הגעתי עם תחושת אופטימיות קלה,

חברי הכנסת, גם מהקואליציה, סוף-סוף תתעשתו ותבינו שהממשלה הזו צריכה לסיים את ימיה. אחרי שנתיים של טירוף מוחלט, מחדל 7 באוקטובר, שהציב את מדינת ישראל בסכנה קיומית ויותר משנה של מלחמה, אי-אפשר להמשיך כך. מגיע לאזרחי ישראל לבחור מחדש את מנהיגיהם. אדוני ראש הממשלה, בכנסת העשרים-וחמש איבדת את הלגיטימיות. הוכחת לנו פעם אחר פעם כי אינך כשיר יותר לכהן כראש ממשלה. נתניהו סחיט,

מתנער מאחריות וכמובן כרוך בסבך כתבי אישום, פרשיות מדאיגות ונתון ללחצים שמונעים ממנו את שיקול הדעת לטובת המדינה והאזרחים. לפני כמה ימים שמעתי את מרב סבירסקי, אחותו של איתי מבארי, שנחטף ונרצח ביום ה-99 בשבי חמאס. מרב אמרה כי היא יתומה שלוש פעמים: יתומה מהורים, שנרצחו ב-7 באוקטובר, יתומה מערכים, ויתומה ממנהיגות. מרב צודקת, אזרחי ישראל יתומים ממנהיגות. ראש ממשלת ישראל הוא אדריכל הספינים, מומחה בפיזור רימוני עשן, בעיצוב נרטיב מעוות, הבטחות שאינו מקיים, דחייה שוב ושוב של החלטות. רחוק מלהיות קורבן, נהפוך הוא. ממש כמו בתיאטרון, יש לנתניהו מוטיב חוזר:

הוא לא ידע על הצוללות, הוא לא ידע על מחדלי אסון מירון, הוא לא ידע שהכלכלה שלנו בצניחה חופשית, הוא לא ידע שהשותפים הקיצוניים בקואליציה מדרדרים את המשרדים שלהם אל פי תהום, הוא לא ידע שחמאס לא מורתע, הוא לא ידע שמזוודות דולרים משמשות לחימוש האויב, הוא לא ידע שגם חיזבאללה לא מורתע, הוא לא ידע על ההתראות הביטחוניות לפני טבח 7 באוקטובר, הוא לא ידע על האזהרות של התצפיתניות, הוא לא ידע על האימונים של החמאס לפלישה, הוא לא ידע שאנחנו עומדים בפני מלחמה רב-זירתית, הוא לא ידע שהדובר שלו נכשל בסיווג הביטחוני של שב"כ, הוא לא ידע שהדובר שלו נכנס למתקנים ביטחוניים בניגוד לחוק, הוא לא ידע שאנשי סודו מדליפים מידע מסווג לעיתונות זרה, הוא לא ידע שאנשי לשכתו משפצים פרוטוקולים, הוא לא ידע שלשכתו מתנהלת כארגון סחיטה המזכיר משטרים חשוכים ואפלים. אם נתניהו אכן לא ידע, אז אכן הוא אינו כשיר. אבל שלא יבלבלו אתכם, ידע גם ידע. מעילו מתפורר מרוב שמשכו בדש מעילו. ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון דייקה בדברי הסיכום על דפוס ההתנהגות החוזר של ממשלות נתניהו, ואני מצטטת: "תרבות רעה מצאנו בתוך ביתנו, בתוך גופים ציבוריים, ברשויות שלטוניות ובקרב שליחי ציבור, נבחרים וממונים, שהציבור הפקיד בידיהם את שלומו ואת ביטחונו. מצאנו תרבות רעה של הצגת דברים למראית עין בלבד, של התעלמות מהתרעות חוזרות ונשנות, של שאננות ושל קיבעון מחשבתי בעניינים משמעותיים הנוגעים לבטיחות הציבור ולשמירה על חיי אדם. תרבות רעה של היעדר משילות ושלטון החוק, ודפוס פעולה של דחיינות ושל הימנעות מקבלת החלטות. מציאות של התנהלות המושפעת לרעה מאינטרסים פוליטיים ומשיקולים זרים. תרבות רעה של ראש קטן, של מזעור האחריות ושל התחמקות ממנה". זאת מורשת נתניהו שתיכתב בדפי ההיסטוריה. לצערנו אתם תגלו במהרה, ממש בעתיד הקרוב, שנתניהו לא שמע, לא ראה, לא ידע, שמדינת ישראל חייבת להתמודד גם עם השלכות משבר האקלים הגלובלי. לא ידע שאנחנו בעיצומו של משבר אקלים, לא ידע שמשבר האקלים מסכן את עתידנו, לא ידע שחוק האקלים שממשלתו מקדמת בחופזה שווה כקליפת השום, חלול, חסר, מתעלם מהסכנות. וגם הוא לא ידע, שימו לב,

הוא לא ידע את שמן של מנכ"ליות משרדי ממשלתו. בזה הוא דווקא צודק,

חברותיי חברות הכנסת ונשות ישראל, המהוות 51% מהאוכלוסייה, לנו, הנשים, אין ראש ממשלה. ראש ממשלה שמדיר נשים מתפקידים ציבוריים, ראש ממשלה שלא מוודא ייצוג שוויוני של נשים בקבינט הביטחוני, ראש ממשלה שלא ממנה נשים בצוותי המשא ומתן לשחרור החטופות והחטופים, ראש ממשלה שמאפשר הדרה של נשים במרחב הציבורי, ראש ממשלה שמשלים עם היעדרן המוחלט של מנכ"ליות ממשרדי הממשלה, כאשר בממשלה הקודמת המנכ"ליות עשו חייל ותרמו רבות, ראש ממשלה שכבר שנים בנות בריתו הנאמנות הן מפלגות המדירות נשים, ראש ממשלה שממשלתו שותפה לחקיקה מיזוגנית. הורי התצפיתניות שלחו לי לפני כמה שבועות דוח, דוח הממתין לוועדת החקירה הממלכתית של אוניברסיטת בן-גוריון והמכללה האקדמית באשקלון, דוח שכותרתו "תיעוד חיילות בחמ"לים קדמיים בגזרת עזה בעקבות אירועי 7 באוקטובר". אני מצטטת מדברי הסיכום: "נזכיר את תרומתן ואת תרומתן הפוטנציאלית של נשים ושל שמיעת קולות מגוונים נוספים לעידוד חשיבה ביקורתית רבגונית, שעשויה לתקן כמה מהכשלים הנרחבים של 7 באוקטובר. יש חשיבות רבה לנוכחות של נשים בכירות מוכשרות במוקדי קבלת ההחלטות הצבאיות והמדיניות כאחד. השתתפות של נשים מיומנות במוקדי קבלת ההחלטות תאפשר חשיבה ביקורתית ויציאה מקיבעון מחשבתי, וכן השמעת קולות אחרים מהזרם המרכזי בדיון. נשים אלו יהוו מודל מנהיגות לדור הבא שיתקדם לתפקידים מובילים בצבא ובחברה". אז נשות ישראל, ראש הממשלה אינו מאמין בכוחנו, ולכן אינו יכול להוביל שינוי בחברה הישראלית בכל הקשור למעמד האישה ולהשפעתנו על עתיד המדינה. במיוחד אחרי השנה האחרונה שבה אנחנו נלחמנו, תקפנו באיראן, עבדנו, ילדנו בלי הבעלים לצידנו, שמרנו על הבית הלאומי והפרטי, נתניהו הוכיח שאינו ראוי ואינו כשיר להיות ראש הממשלה שלנו,

אדוני ראש הממשלה, מהי מנהיגות? מיהו מנהיג? לצד הכבוד, היוקרה והכוח, המנהיג מחזיק באחריות גדולה, אחריות שלא לוקחים, היא מגיעה עם המינוי. אפילו השרים לא רואים בך מנהיג. לישיבת הממשלה אתמול הגיעו רק שליש מהשרים שלך.

משמעת מבישה, כמעט כמו סדר-היום הצנום שקבעת. למה את אומרת שהגיעו שליש?

היו חסרים ארבעה.

באישון לילה, ביקשת לדחות שוב את עדותך במשפט, כי חסר לך מרחב מוגן וכי יש מלחמה. אז מרחב מוגן, אני בטוחה שניתן למצוא, אפילו כזה אטומי. ובעניין המלחמה, שר הביטחון החדש שמינית ידאג לכול. הרי כץ כבר הכריז כי חמאס הוכרע וניצחנו את חיזבאללה. משפטך, נתניהו, חייב להמשיך. עד מתי תכהן כראש ממשלה עם כתבי אישום? לאזרחים מגיעה הכרעה. מה לא נמצא בסדר העדיפויות? עסקה לשחרור חטופים, ממש לא בוער, כי הם רק סובלים. חוק גיוס? ממש לא. יותר חשוב דיל להכשרת חוק ההשתמטות. העקורים בצפון? אחרי יותר משנה הם חוזרים הביתה תחת אש וכלכלה מרוסקת. שיקום הדרום?

על הדרך קיצוץ תקציבי ושר חדש ומיותר. אינפלציה גואה, יוקר מחיה, הקפאת נקודות זיכוי, העלאת מע"מ, העלאת תשלומי ביטוח לאומי,

פגיעה בפנסיות, משרדי ממשלה מיותרים. ומי לא ייפגע? מי שלא עובד, מי שלא משרת. והנושאים בנטל, המילואימניקים, מוזמנים לעוד סבב לחימה בסכנת חיים. ראש הממשלה נתניהו, צפית אתמול בתחקיר על השר בן גביר? נרדמת בלילה? במקום לשלוח בקשת דחיית עדות, היית צריך לשלוח מכתב פיטורין לשר הביטחון הלאומי, והפעם בלי להודות לו על תרומתו. במשמרת שלך הפשיעה גואה, מספר הנרצחים עולה, אין ביטחון אישי, נשים חשות סכנה, והמצב ממשיך ומידרדר. משטרת ישראל תחת מתקפה ואתה שותק. נתניהו,

אתה פשוט לא מסוגל, אתה לא יכול. שחרר אותנו, זה גדול עליך. מעל שנה של הבטחות והבטחות בכל תחומי החיים, ואנחנו רק נסוגים אחורנית. אזרחים חיים בפחד קיומי ומתים כמעט מדי יום. אין כזה דבר ניצחון מוחלט. אתה הפסדת, אנחנו הפסדנו. תן לנו לשקם את הדמוקרטיה, השוויון, הליברליות. תן לנו לשקם את המדינה עם מנהיגות אחרת וראויה לעם המופלא הזה. תודה לגברתי. ואני מתכבד להזמין את השר אמסלם, נכון? השר אמסלם ישיב? מטעם הממשלה. בבקשה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי כרגע עם כל עם ישראל, אני מניח, את חברת הכנסת צרפתי מכפישה כרגיל את ראש הממשלה בהכפשות בלתי נתפסות. דרך אגב, אני רוצה רק לספר לך, הזכרת את הצוללות. לא מזמן היה תחקיר על הצוללות, אדוני השר. הסתבר בעדויות בבית המשפט שבוגי יעלון, השופט קבע שהוא שקרן, ומי שכנראה בחש בסיפור זה אהוד ברק בכלל. אבל מה זה משנה? העובדות, דרך אגב, מעולם לא שינו לכם. העובדות מעולם לא בלבלו אתכם. זה גם לא מעניין אתכם.

ועדת

ולכן אני מסביר לך, אתם משקרים מבוקר עד לילה. האמת היא, חברת הכנסת צרפתי, יש לך ממי ללמוד, את הלפיד והיפוכו את מכירה? כל לילה אנחנו מתמוגגים מהסטנד-אפ שמר לפיד עושה לנו. על זה באמת מגיע לו להדליק משואה. לפחות הוא מצחיק את עם ישראל. תועלת רבה אין בו, לא הייתה בו אף פעם, בכנסת. אבל לפחות הוא מעלה חיוך כל ערב בפרצופיהם, או אצל כל מי שמביט במסך, בוודאי בערוץ 14. תראי, אני רוצה אגיד לך משהו, את כינית את נתניהו "חלול". אני רוצה להגיד לך משהו, שמעתי.

כולי עלמא לא פליגי.

גם אלה שחולקים על נתניהו, אף אחד לא מכנה אותו "חלול", אף אחד לא חושב שהוא איש חלול. הוא איש אינטלקטואל, מנהיג העולם הגדול. אבל אני יכול להגיד לך שהבוס שלך, זה שמינה אותך,

באמת איש של סיסמאות נבובות, הוא באמת חלול. את אומרת, איך אמרתי? את שכחת להאשים את ראש הממשלה בעוד שני דברים,

זה בנאום הבא.

ראש הממשלה אשם. עננות. אתמול ירד קצת גשם בארץ, בירושלים לא ירד, ראש הממשלה אשם. בוודאי, הוא אשם בכול.

התפקיד גדול עליו. דרך אגב, בגלל זה הוא 16, 17 שנה ראש ממשלה. אני רוצה להגיד לך משהו, גב' צרפתי. לא, לא אמרתי שראש הממשלה חלול - - - חברת הכנסת צרפתי, אני רוצה לספר לך משהו קטן.

לא הקשבת למה שהיא אמרה. ראש הממשלה במדינת ישראל, בוודאי בליכוד, הוא לא מינה את עצמו. תראה מי פה.

ראש הממשלה לא מינה את עצמו, כידוע לך. סימון.

ועד היום, דרך אגב, ראש הממשלה נבחר על ידי מיליוני אנשים. איזה מיליוני? ואת אומרת עליו שהתפקיד גדול עליו. אז האמת היא שיכול להיות שזאת היא עמדתך הפרטית, אבל כנראה הציבור הישראלי לא מסכים איתך, הוא מצביע בקלפי וכפי שאני רואה את הסקרים האחרונים לפחות, באמת באמת, גם לפי איך שאתם מתבטאים ולפי איך שאתם מתנהלים פה, אדוני היושב-ראש, הם כבר מגרדים את השמונה מנדטים, לכן הם בלחץ - - לא נעים לי שאתה רואה את הערוץ משקפיים ורודים. - - יש עתיד, הם פשוט בלחץ אטומי. בקצב הזה, גברת צרפתי, את לא תהיי יותר בכנסת כנראה.

וזה מה שהציבור חושב באמת עליכם.

חברות הכנסת, השר דודי אמסלם לא הפריע קודם, לא להפריע לו. לכן אני רוצה לומר לך: אתם, באופן ציני, גם - - אנחנו, לא רק שנהיה, אתה תראה עוד איזה עשרה מצטרפים. - - מנצלים את כל המצב של החטופים ומשפחות החטופים.

ב-7 באוקטובר הממשלה התכנסה, השר כץ, קיבלנו שלוש החלטות, באותה אבחה: חיסול החמאס, הן צבאי הן - - הן צבאי והן אזרחי. - - הן אזרחי, השבת החטופים ויצירת התנאים להחזיר את תושבי הצפון לביתם. צפון, ואז היה דרום.

402 ימים - - - לכן,

הכול מכול כול - - הדרום חזר - - - כן, כן. - - כדי בעצם להחזיר את החטופים הביתה. אני לא מאמין שיש יהודי שלא רוצה שהם יחזרו הביתה. אין דבר כזה, אני לא מאמין בזה. ולכן אני מתבייש בזה שאתם עולים כאן חדשות לבקרים ואומרים: ראש הממשלה לא רוצה להחזיר את החטופים. איך אתם מעלים את זה על דל שפתכם? איך אתם לא מזיעים? איך אתם אומרים דבר כזה? כל פעם אני משתומם מחדש לאיזו רמה אתם יורדים כדי בעצם באמת לפלג את הציבור - - זו המטרה שלכם. - - באמת לפרוט על המיתרים הכי רגישים של עם ישראל.

מטרות המלחמה הן שלכם. מטרות המלחמה הן שלכם - - - חברי הכנסת. חברת הכנסת צרפתי הרכבי. ולכן, אתם גם לא מכירים את הנתונים. 13 חודשים - - - השר אמסלם הקשיב לך רוב קשב ולא הפריע. אנא, כבדי אותו בדיוק באותו אופן. חברת הכנסת צרפתי, אני מציע לך לא להיזכר כאן כבן אדם שהוא חסר אחריות, בן אדם שמגבב שטויות בסיטונאות, גם אם אמרו לך לעשות את זה. תגידי ללפיד: נאום כזה אני לא מקריאה. אתה רוצה, תקריא אתה.

בגלל שכולו שקרים. בעצמי כתבתי. קיבלת אישור על כל דבר, את יודעת - - תתפלא, אבל ד"ר מטי הרכבי צרפתי יודעת לכתוב לבד. - - אצלכם בסוף יש כיוונים ויש אישורים, צריך לאשר אצל המפקד את כל תוכניות הנאומים. אדוני היושב-ראש, רציתי לעבור ברשותך, ואדוני השר, לנושא אחר. אתמול קופצת לי ידיעה, וגם דיברנו על זה קצת בקבינט בגלל שהשר בן גביר העלה את זה, שבעצם הוא שמע בערוץ 13, אני לא זוכר אם זה היה גליקמן או קרא, אני לא רואה בכל מקרה את הערוץ, אבל הוא הזכיר אחד מהם - - אתה לא רואה. אני, אין לי בבית. - - שהם בעצם כנראה תודרכו על ידי היועמ"שית שהיא תפנה לראש הממשלה על מנת לפטרו. היועמ"שית במדינת ישראל, תראה לאן הגיעה הגברת, תראה את החוצפה ועזות המצח שלה, זה פשוט לא ייאמן, כל פעם הרף עולה. אתה יודע, אני כבר מאמין, 2.5 מטר אי-אפשר לקפוץ, היא כבר נמצאת בחמישה מטרים. כל יום עם שטות חדשה. היא תקבע לממשלה איזה שר יהיה ואיזה לא יהיה. פעם אני אמרתי כאן בכנסת: הם יגיעו גם לימים האלה שהם לא ייתנו לנו זכות הצבעה, תזכרו את זה. מדובר בבולשביקים, אנשים בריונים,

שלוחה שלהם. על פי חוק-יסוד, ראש הממשלה מציע את השרים. אם יש בעיה עם שר כזה או אחר והוא עבר על החוק, אדוני היושב-ראש, יש פרקליטות, יש הסרת חסינות, יש בתי משפט. היא, לא בא לה טוב בן גביר. היא הרי לא מאשימה אותו במשהו קונקרטי, אדוני היושב-ראש - - רק בלהדליק את מזרח ירושלים.

תבינו. ושר במדינת ישראל שנבחר על ידי מאות אלפי אנשים, שלא מתאים לתפיסת העולם שלהם, לא יכול להיות שר. אני מניח שבפעם הבאה אני לא אוכל להיות שר, אתה לא תוכל להיות שר, השר כץ, וכן הלאה וכן הלאה. למרות שניבחר. זה לא קשור. דרך אגב, כל מה שקורה בקלפי, אדוני היושב-ראש, זה אצלם מעשה מגוחך. זה לא קשור. זה בערך כמו הבחירות בסוריה. גם אם נביא 99% הם מחליטים שהם שולטים, מה זה משנה כרגע מה הציבור חשב או לא חשב. תבינו, חוצפה של פקידה, שלקחה לעצמה גם להגיד לראש הממשלה שהיא מפטרת שרים.

לא בגלל שהם עברו על החוק, לא בגלל שהם עשו עבירות של המימד החמישי, לא שלכאורה עשו עבירות של פגיעה בביטחון המדינה. הם כולה לא מתאימים להם בדעות. תראה, זה משהו שהוא חסר תקדים. אני לא יכול לסבול לשמוע את הגברת הזאת כבר, לא יכול לשמוע אותה. אני אומר לכם, גם אתמול בקבינט, ואני חוזר כמו קאטו הזקן כל שבוע: אדוני ראש הממשלה, אני מבקש ממך, כל הממשלה, אני אומר לך שאני מדבר בשם כל הממשלה כמעט,

הגברת הזאת חייבת, היא וגיל לימון, לעוף מהסקטור הציבורי. אני 30 שנה פקיד, לא ראיתי פקיד או פקידה כאלה שכל יום עוברים על עבירת הפרת אמונים,

את סויסה, זיכרונו לברכה, הם ידעו לשלוח ליאח"ה, 433. כל יום מפילים את הממשלה, מחבלים בממשלה, מפריעים לממשלה, קורעים את הבגדים בבוקר לרוץ מהר כדי להפריע לממשלה. והיא עכשיו כבר הגיעה לסיפור, כפי שאמרתי, מי יכול להיות שר ומי לא. וזה מה שהם עשו גם בחוק הנבצרות שהם פסלו לנו. הרי חוק הנבצרות לא היה צריך לבוא לעולם, הוא קיים בחוק-יסוד: הממשלה מאז ומתמיד. ראש הממשלה יוצא לנבצרות על פי החוק רק כשהוא במצב רפואי, זו כוונת החוק. אנחנו למרות זאת תיקנו את זה כדי שהם,

מיותר, אבל אתה כותב חוק מיותר רק בשביל הכנופיה הזאת. מה עושה בג"ץ? פוסל לך את החוק.

הוא חייב את החרב המתהפכת, על כולנו. לא תתנהגו יפה,

לא תתנהגו יפה, תהיו בבתי הכלא. ככה מתנהלים. אמרתי, לקחו קורס מצוין אצל נשיא צפון קוריאה. אני אומר לך, הוא לא מתנהג כמוהם. לכן יש פה דיקטטורה הלכה למעשה. כולנו יודעים. אני גם טוען את זה, אדוני היושב-ראש, הרי את האמת גם הם יודעים. לא שהם טיפשים ולא יודעים. הם יודעים את האמת. הם יודעים שבמדינת ישראל יש כרגע מערך שהשתלט על המדינה, של יועצים משפטיים, שיש להם גם מיליציה שלהם, להב 433, ומי שהם רוצים להתנפל עליו, שם הם מתנפלים ואוכלים. הם יודעים שהם פועלים בניגוד לחוק, אנשים בריונים. אבל זה מתאים לאג'נדה שלהם. זה מתאים. ולכן לכאורה הם מגינים עליהם. כשיש פסק דין שהם חושבים שזה לא בא באג'נדה שלהם, גם אם השופט, לא משנה איזה שופט עליון, הם מכפישים אותו. זה תלוי בן-אדם, זה תלוי נושא. לא מתאים לי, אדוני, אתה לא שווה לירה. ברגע שזה מתאים לתפיסת העולם שלי, אתה פוגע בליכוד, אתה פוגע בממשלה, אתה פוגע בימין, הכול בסדר. כולנו הפכנו להיות אנשים הזויים. יש להם גם שמות, אנחנו הזויים, אנחנו מנותקים, אנחנו קיצוניים.

אני רוצה לספר לכם, כמעט 80% מהיהודים פה הם תחת אותה הגדרה. הרי אתם הולכים ונעלמים, תשאלו את עצמכם למה. בגלל שהציבור רואה את הקרקס שאתם עושים, את השנאה שאתם מלבים, והוא מצביע ברגליים. ולכן אני מציע לכם - - - את האמת, מצביעים בידיים. מצביע ברגליים, אמרתי. מה אתה מציע לנו, אמסלם? ולכן אני מציע לכם, בוודאי בשעה כזאת, לתמוך בממשלה ובצה"ל, לתמוך בעצם בחיסול אויבינו ולהתמקד בזה, בגלל שעם ישראל בשעה הזאת צריך להיות מאוחד. הייתי עושה את זה בשמחה. אבל אתה יודע מה הבעיה, השר אמסלם? דקה, דקה. תן לי רק שנייה, סימון. לא, אני רק אענה לך למה אני לא אעשה את זה.

תגיד לו, אם לפיד היה אומר לו, אם הוא היה תומך. ואני אומר לך, איך היא אומרת לי? ראש הממשלה, אני מצטט, היא אומרת: גדול עליו. ואז אני שומע את לפיד לא מזמן אומר: אם אני הייתי ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, זה לא היה קורה. אתה יודע, אני כבר מרים ידיים.

אפילו בבדיחה של בזוקה כבר לא כותבים את זה. שאלתי: איך לא היה קורה, בוא, תספר לי. עם כנף ציון הוא יגיע - - - תספר לי איך.

בוא תספר לי, הכתב במחנה, איך?

בוא תספר לי. אתה מבין כמה הבן אדם הזה מגוחך, כמה הוא הוא כל היום משקר, מלבה את היצרים. וכל זה בשביל, הוא חושב שהוא יקבל אולי עוד איזה מנדט, אולי גנץ לוקח לו איזה מנדט,

ביטחון מדינת ישראל לא מעניין אותם, לא מעניין אותם צה"ל, לא מעניין אותם המלחמה, לא מעניין אותם כלום. מה שמעניין אתכם זה לקבל עוד כמה קולות, אולי על חשבון גנץ או על חשבון גולן. זה כל הסיפור. 7 באוקטובר במשמרת שלכם. אז אין לך אחריות על 7 באוקטובר בכלל? שום אחריות אין לך על 7 באוקטובר? חבר הכנסת דוידסון, מייד תוכל לעלות, לקבל את הבמה, ואני אעמוד על זה שלא יפריעו לאדוני. אני רק מספר לך מי הבוס, ואני בטוח שאתה בתוך-תוכך גם מתבייש בו. במי?

בוודאי. גאה בו. אתה יודע את האמת.

בסוף כשאתה מגיע הביתה בלילה, אתה יושב עם עצמך, סימון, אתה יודע את האמת. את האמת אתה יודע. אתה יודע עם מי יש לך עסק. אתה יודע שאתם בצלילה חופשית, ולמה? בגלל שאתם לא תומכים את עם ישראל בשעה הקשה. אתם עולים פה כל שבוע, מגישים הצעות אי-אמון בממשלה - - - אם זה היה הפוך, את הלבלב היית אוכל לי.

מעולם, אני מודיע לך, מעולם, תבדוק, תבדוק אותי, תבדוק אותנו. מעולם הימין, בשעת מלחמה או במבצע צבאי כזה או אחר, מעולם לא קרה שהוא תקף את הממשלה.

מעולם לא הייתה מלחמה של שנה וחודש. תבין טוב, בגלל שבסוף לנו חשובה המדינה יותר מהמפלגה - - ביום כיפור בגין הצטרף לממשלה.

- - לנו חשובה המדינה מעל הכול. אצלכם זה לא ככה. הפוליטיקה היא חזות הכול, ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו באיזשהו משהו מטורף. אדוני היושב-ראש, המציאו פתאום חקירת משטרה,

זיוף פרוטוקולים של מה? של הקבינט. אני שואל את עצמי, אנשים הזויים. איך אפשר לבצע בכלל זיוף כזה? יש הקלטות, יש סטנוגרמות, יש עשרות אנשים שמתעסקים בזה. גם אם אני רוצה, זה בדיוק כמו שאני אגיד עכשיו, יושב-ראש הכנסת זייף עכשיו את ההקלטה שאני מדבר. הוא לא יכול גם אם הוא רוצה. - - - תבין, גם דברים תיאורטיים, בלתי מציאותיים. לפעמים הוא רוצה, אני מודה.

אבל מה זה מעניין אותם? את מר קריב, שהדליף ידיעה חשובה מוועדת חוץ וביטחון, שהלינו עליה וכולם ידעו, שום דבר. היועצת המשפטית מסתרקת. אני רוצה להגיד לכם משהו יותר חמור - - אם הכול טוב, תמנו ועדת חקירה ממלכתית.

- - בשבוע הראשון למלחמה הייתה הדלפה שפגעה בביטחון מדינת ישראל בצורה קשה ביותר. התפרסמה בעיתון. אני לא האמנתי, אני בא ליועצת המשפטית מבוהל, אחרי כמה ימים שהיינו בקבינט,

תקשיבי, אני מבקש לפתוח חקירה של מוסד, שב"כ, על ה-CIA, מי שאתם לא רוצים, הבן-אדם הזה שהדליף צריך לשבת בבית סוהר הרבה מאוד שנים. ראש הממשלה דופק על השולחן ואומר לה, גברת, אני מבקש לעשות פוליגרף לכל השרים וכל מי שהיה פה.

לספר לך, חיים? אכלה עוד בורקס. אבל רק תגיד לה עכשיו שראש הממשלה, אתה יודע מה, הזמין סנדוויץ' עכשיו בניו יורק, למרות שהוא בארץ, פותחים חקירת משטרה.

מה, אתם לא רוצים שיחקרו? חבר'ה, כשאתה חוקר ראש ממשלה, פורץ לו לתוך המשרד, לקודש הקודשים, אתה צריך לבוא עם ראיות, עם משהו מבוסס, לא עם איזה גחמה טיפשית של מישהו כזה או אחר. הרי סיפורים יש כל היום על כל העולם. בממד החמישי הרי אתם לא חוקרים.

רשות התחרות, אני רואה את זה כאחת הפרשיות הכי חמורות במדינת ישראל, הן ברמת השוחד והן ברמת הפגיעה בביטחון מדינת ישראל.

חוקר ביאח"ה?

זה לא, חס ושלום. הכול טוב. תמנו ועדת חקירה ממלכתית.

לזייף, טוענים, שינוי פרוטוקול, בלתי אפשרי, שאי-אפשר טכנית לעשות את זה, זה בוודאי, תשלחו את משולם, תשלחו את מי שאתם רוצים, בגלל שמשרד ראש הממשלה היום זה מקום מופקר. אנחנו רוצים בעצם להוציא אותו משם, זאת המשימה. ולכן, גם אם מישהו אסף שם שני בקבוקים מהזבל, לכו תחקרו אותו. ככה עובדת היום מדינת ישראל. זה הפרקליטות, זה היועצת המשפטית ומר לימון, והם מאלצים, אני בטוח, הם מאלצים את יאח"ה לעשות עבודה מהסוג הזה, שהם עצמם לא מאמינים בה. לכן אני אומר לכם, רבותיי, אני מציע לכם, אם אתם רוצים להיות, להיתפס איך שהוא קצת ברצינות, ולא להיזכר כאן לדיראון עולם, הרי בסוף אנחנו לא נהיה כאן, אבל כל מה שאמרתם עוד יישאר.

אני מציע לכם, באמת, תחזרו קצת בתשובה.

בואו תהיו פטריוטים ישראלים, בואו, שימו את הכתף בשביל חיילי צה"ל, לא רק החיילים, בשביל כל מערכות הביטחון במדינת ישראל, בשביל מדינת ישראל ועם ישראל.

תודה לשר אמסלם. אני מתכבד להזמין כעת את חבר הכנסת חמד עמאר לנמק את ההצעה מטעם סיעות ישראל ביתנו, המחנה הממלכתי והעבודה. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי הכנסת, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, על חוק ההשתמטות, אבל אני רוצה לשתף אתכם בשיחה שהייתה לי עם מילואימניק אתמול, שיחה מאוד קשה. פעם רביעית שהוא מוזמן למילואים.

תחילת המלחמה עד היום עשה יותר מ-300 ימי מילואים. הוא אמר לי: כלכלית נהרסתי, משפחתי התפרקה, הוא בהליכי גירושין בגלל הגיוסים שלו למילואים כל פעם ופעם, והיום הוא בוויכוחים מי מחזיק את הילדים, ואשתו אומרת לו באופן ברור: אתה יותר מ-300 יום במילואים, אתה מגויס כל הזמן, הילדים יהיו אצלי. ואנחנו כאן מדברים על חוק השתמטות, לא השתמטות. הממשלה מקדמת חוק השתמטות. ואני שומע את השר אמסלם, שאומר: בזמן מלחמה, לעולם הליכוד לא תקף את הממשלה. אני רוצה להזכיר לך, השר אמסלם, כולנו התגייסנו למען המלחמה, קואליציה כאופוזיציה. אף אחד לא תקף, אף אחד לא דיבר, תמכנו. אפילו אמרנו לכם: אנחנו מוכנים להיות בתוך הממשלה, ללא הסכם קואליציוני, ללא תפקידי שרים, ללא כספים קואליציוניים שאתם מחלקים על ימין ועל שמאל, כי אנחנו רוצים להשפיע, ולעזור ולנצח. ואתם החלטתם שאתם לא רוצים אותנו בתוך הממשלה ולא רוצים את אביגדור ליברמן בתוך הקבינט המצומצם, קבינט המלחמה, מה שנקרא.

אתה לא יכול להגיד שאנחנו לא עמדנו לצד הממשלה ולא תמכנו בכל המהלכים של הממשלה. עוד שמעתי אותך

שלפיד היה עושה את זה יותר טוב, ובזמני לא היה קורה 7 באוקטובר. תרצה או לא תרצה, 7 באוקטובר קרה כשאתה שר, והיית שר בממשלה, וביבי נתניהו ראש הממשלה. האחריות היא על הממשלה, ואתה לא יכול להתכחש לאחריות, לעומת זה שעד עכשיו לא לקחתם אחריות. אבל האחריות היא שלכם, לא של אף אחד אחר, כי אתם הממשלה. אדוני היושב-ראש, מפטרים שר ביטחון על מנת לקדם חוק השתמטות. אילו שר ביטחון היה נכשל ובגלל זה מפטרים אותו, היינו מבינים. אני שומע את שר הביטחון הנוכחי, ישראל כץ, 48 שעות אחרי שהושבע, אומר באופן ברור: ניצחנו את חיזבאללה והכרענו את חמאס. לנצח את חיזבאללה, אדוני השר, זה לא 90 טילים עכשיו, עכשיו,

על הקריות, על חיפה, על הכרמל, על שפרעם, על סח'נין, על כל הגליל. לנצח את חיזבאללה זה לא כשהתושבים עדיין לא חזרו לבתים שלהם, ונמצאים בבתי מלון או רחוקים מהבתים שלהם, ואתה עוד לא רואה באופק מתי אותן משפחות יחזרו לבתים שלהן. מאוד קל להגיד "ניצחנו", אבל בשביל לנצח אתה צריך להחזיר את התושבים הביתה, תושבי הצפון, ואתה צריך להפסיק את הירי של חיזבאללה, כי חיזבאללה מחליט מתי הוא יורה, מתי הוא מכניס אותנו לחדרים האטומים, למרחב המוגן, למקלטים. הוא המחליט. וכשאתה מכריע את חמאס אחרי יותר מ-400 יום, אתה צריך לראות את אותם חטופים שנמצאים בתוך המנהרות של חמאס, אתה צריך לראות אותם בבית שלהם, יושבים בשולחן שבת עם המשפחה. כך אתה מכריע את חמאס. אתה לא יכול להגיד: הכרעתי את חמאס, והחטופים שלנו נמצאים בתוך המנהרות.

יכול שר הביטחון לעמוד ולהגיד: הכרענו את חמאס וניצחנו את חיזבאללה, אבל הוא צריך לעשות מהלכים בשביל שתהיה לו היכולת להגיד את המשפט הזה. ואני לא יכול שלא לדבר, כחבר ועדת הכספים, על כך שפותחים את התקציב עוד פעם. אני כבר לא זוכר כמה פעמים תקציב 2024 נפתח. אני זוכר בוועדת הכספים - - - שלוש פעמים. מרוב שישבתי בדיונים אני לא זוכר. אני זוכר אבל אני לא זוכר כי ישבתי בהרבה דיונים. עכשיו פותחים אותו עוד פעם, ואנחנו אמרנו להם: הכסף האמריקאי לא יגיע, המלחמה בצפון תעלה לנו הרבה כסף, הריבית שנשלם תעלה הרבה כסף. אמרנו את זה לפני חודש - - - והאופוזיציה אשמה. לפני חודש אמרנו את זה. אמרנו להם: תיקחו צעד אחד אחורה, תאשרו חבילה ותביאו תקציב מתוקן, שהרי ידענו שהאמריקאים לא יעבירו את הכסף, ומשרד האוצר אמר באופן ברור בוועדת הכספים שהכסף האמריקאי לא יגיע. וידענו שבצפון תהיה מלחמה ואמרנו את זה, בואו נחכה, בואו נביא את התקציב עוד מעט. נאמר לנו: אנחנו רוצים לשלם למילואימניקים, אמרנו: תביאו חבילה למילואימניקים, נאשר אותה בוועדת הכספים, נשלם את הכסף למפונים ולמילואימניקים. אבל הכנסת לא יכולה להיות כלי כזה קל, שמביאים לו תקציב פעם רביעית ופותחים תקציב פעם רביעית. וכשדיברנו שבגלל דירוג האשראי וההלוואות שלקחנו נצטרך לשלם יותר ריבית, נאמר על ידי האוצר באופן ברור בוועדה: אנחנו נשלם עשרות מיליונים רק בגלל הורדת דירוג האשראי וההלוואות, לא נשלם מיליארדים. ומביאים לנו עכשיו, שהריבית תעלה 1.3 מיליארד שקל. הרי המספרים האלה יגיעו בסופו של דבר לוועדת הכספים, הרי אנחנו נדע. ברגע שאתה מוריד את דירוג האשראי אתה משלם יותר ריבית כי כל הלוואה שתיקח, תשלם עליה יותר ריבית. וגם האוצר ידע את זה, אבל האוצר ושר האוצר, זה לא מעניין אותו. כי לפי מה שפורסם בתקשורת, ופורסם בתקשורת היומן של שר האוצר, דיון אחד לא התקיים על הורדת דירוג האשראי במדינת ישראל. זה מה שפורסם בתקשורת. רק דיון אחד קיים משרד האוצר בנוכחות שר האוצר על יוקר המחיה. דיון אחד, אדוני השר. אני בטוח שאם אתה היית שר שם, והיו מורידים את דירוג האשראי למדינת ישראל, לפחות היית מקיים דיון בנושא. דיון אחד לא התקיים בנושא של ירידת דירוג האשראי, ואנחנו נצטרך עכשיו לפתוח את התקציב ולשלם עוד 1.3 מיליארד שקל ריבית. זה מה שמביאים לנו לוועדת הכספים, עוד 1.3 מיליארד שקל ריבית נצטרך לשלם בגלל ההלוואות. ומביאים לנו עוד לוועדת הכספים, שהכסף האמריקאי, 18 מיליארד שקל, שהיה צריך לעבור, לא עבר והוא נמצא בתוך התקציב של 2024. ואנחנו נצטרך עכשיו עוד לתקן את התקציב, ועוד 13.3 מיליארד עלויות של המלחמה בצפון. זה הדברים שאנחנו נצטרך לאשר עכשיו בוועדת הכספים, זה פתיחת התקציב עוד פעם. ואני חייב להתייחס גם למעמד הביניים, שבתקציב הנוכחי שמובא כל הנטל ייפול על אותם אנשים שעכשיו משרתים במילואים, אנשים שעובדים, אנשים יוצאים מהבית לפרנס את המשפחה. מעלים את הביטוח לאומי, מס בריאות, מקפיאים את מדרגות המס. בעצם אותו איש, אותו מעמד ביניים שעובד ומפרנס את משפחתו בכבוד, יצטרך עכשיו לשלם יותר. לפי פרסומים של משרד האוצר, יותר מ-12,000 שקלים בשנה זה יעלה לו. האם דבר כזה מקובל ויכולים בכלל לחשוב עליו במדינת ישראל? היית שר הרווחה והיית גם יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. אני זוכר כמה חוקים חוקקת וכמה חוקים הובלת. איך בממשלה, בתקציב, היה לך האומץ להפיל את הכול על מעמד הביניים? כי כל חוק ההסדרים בסופו של דבר ייפול על מעמד הביניים.

תודה לאדוני. על ההצעה הזאת ישיב שר התיירות חיים כץ. בבקשה, אדוני. בבקשה, השר, הבמה שלך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חמד,

עליתי פה לענות

אני מכבד אותך ומעריך אותך. דיברת על חוק ההשתמטות. למען האמת, אני אגיד לך - - לא נגעתי בזה. דיברתי - - - דיברת על חוק ההשתמטות, לא חשוב. הייתה החלטה, אני לא נכנס מי, למה ואיך, אבל אני מדבר על עובדות. הייתה החלטה על צבא קטן וחכם. רצו שהפריבילגים ישרתו 26 חודש והקרביים ישרתו 36 חודש ויקבלו שכר מינימום. אני ישבתי מול האוצר ואמרתי: בואו נבדוק נתונים. תנו לי נתונים של 2005. זה היה לפני המלחמה, חודש לפני המלחמה. למה 2005? כי בעוד 18 זה גיל 23. אתה יודע מה ראיתי שם? ראיתי שם 8,000 איש לשנה שלא רוצים לשרת, חילונים. עזוב, אני אגע גם בדתיים.

לא רוצים. בתקופתי, מי שלא הלך לצבא על סעיף נפש, קיבל פרופיל 21 ולא קיבל רישיון נהיגה. קצבת הילדים שלו הייתה מופחתת, כי מי שהלך לצבא קיבל קצבת יוצאי צבא.

היום 8,000 איש לשנה אומרים: אנחנו לא רוצים לשרת, לא רוצים לקפל בגדים במכבסה, כי זה מסוכן לנו, אבל אף אחד לא לוקח להם את העלייה לכביש. לא ראיתי את האופוזיציה אומרת: למה הם, ואני אצטרף לכל הצעת חוק כזאת. - - - אני אתמוך בו. לפני חצי שנה עלה חוק של חבר הכנסת ליברמן בדיוק על זה - - על מה? על שמי שלא משרת, לא יהיה לו רישיון נהיגה? על בריאות נפש?

ואללה, לא יודע. אני מתנצל אבל אני לא יודע. עודד, אם זה נכון, לא בסדר. יחד עם זה, עכשיו אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה, ומלחמה עולה כסף. אנחנו מגייסים כל חודש 16 מיליארד, ואנחנו משלמים 5% ריבית על מח"מ 8. אני לא בדקתי כמה שילמנו לפני זה, בטח הורדת דירוג האשראי עלתה לנו יותר כסף. אבל אנחנו במלחמה. אני זוכר, עמדתי פה לפני 20 שנה ביום העצמאות, ואמרתי: אין לנו עצמאות כלכלית ולא עצמאות ביטחונית. האמריקאים משתמשים בנו כמו צרכני סמים: מנה ראשונה בחינם, אחר כך נשלם ביוקר. היום אנחנו משלמים על מה שעשינו אז, לפני 10,

ו-30 שנה. כי היה לנו נוח. הגיע הזמן שנבנה מדינה שנחזיר את התעשיות, שנעבוד פה בשביל עצמנו, שניצור לנו מדינה. אולי יהיה יותר קשה, אולי הם יצעקו קצת, אולי אנחנו נצעק קצת, אבל נבנה לנו מדינה, שתהיה לנו עצמאות, כי נכון להיום אנחנו באמברגו הזה, ומדברים על כלכלת חימושים, והכול עולה כסף, וצריך להביא את הכסף. מלחמה מורידה את דירוג האשראי, כי שוק ההון בנוי על ציפיות. ולמרות המלחמה, אני לא רואה את השוק יורד יותר מדי, כי יש ציפיות לשנים טובות שתבואנה אחרי מיגור החמאס והסדר שנעשה בלבנון. אני אומר לך, תקשיב. אני הייתי אחראי בשנה הזאת לכל הפינויים בצפון והדרום. 130,000 איש היו מחוץ לבית ולא שמעתי תלונות לא מערוץ 11, לא מ-12 ולא מ-13. טיפלנו בן אדם בן אדם, בכל המפונים, 130,000 איש. זה לא היה פשוט, וזה מוריד את דירוג האשראי. אם עושים גיוס, חוק ההשתמטות, חוק ההוא, חוק הזה ואללה, הצבא לא יודע לקבל היום את החרדים לצבא. הבן שלי במילואים מעל 300 יום, אני אומר לך, מעל 300 יום, ואנחנו לא יכולים לקבל אותם. והאם אנחנו רוצים? אנחנו לא רוצים אותם בכלל שם. עזוב פוליטיקה. לא רוצים אותם שם. זאת אגדה. אני לא רוצה אותם שם. אני הצבעתי בזמנו נגד - - - אמרת צבא קטן - - - איזנקוט אמר צבא קטן. אז ראיתי - - - אבל עזוב, עכשיו צריך צבא גדול.

צבא גדול. תקשיב, צבא קטן זה היה טמטום - - למה אתם אף פעם לא אשמים בכלום? - - טמטום, כי לא יכול להיות צבא ולחיות על סנסורים.

מי היה ראש הממשלה? עזוב צריך צבא גדול. צריך צבא גדול, וצריך חימוש, וצריך עצמאות, וצריך שתוכל לבנות את זה לבד ולא תהיה תלוי בקומפוננטות של זה וקומפוננטות של ההוא. - - - שתהיה ראש ממשלה.

הוא חבר כנסת,

ולכן, אני מקווה, חמד, שתבין. עזוב את הפוליטיקה. דירוג האשראי, מה לעשות, אתה בזמן מלחמה. אין דבר כזה במלחמה שלא ירד דירוג האשראי.

- - - הממשלה יכולה לעשות שם מהלכים. דירוג האשראי זה לא רק מלחמה. וזה לא יוריד את דירוג האשראי. וזה לא יוריד את דירוג האשראי. זה מראה את המציאות, שכספים קואליציוניים - - - תקשיב, גם אם היו סוגרים עשרה משרדים, זה לא היה מונע את הורדת דירוג האשראי. תקשיב, כל משרד שמטפל ב-600, ב-500 מיליון שקלים, זה מפעל. אני לא מכיר הרבה מפעלים שאין להם מנכ"ל שמרוויח לפחות כמו שר, עם צוות ניהול ועובדים כמו משרד ממשלתי. לא מכיר. אז יהיה פיזור, ואני חושב שבפיזור הזה יש תועלת. מה לעשות? עזוב את הפוליטיקה. צריך להסתכל מה אנחנו עושים, מה צריך ומה לא צריך. ועכשיו הזמן, עכשיו הזמן להתאחד, לדבר ביחד, בעוד חודשיים נתחיל לירות אחד בשני,

תודה לשר כץ. אני אציין שלא רק שהשוק לא ירד, השוק עלה תוך כדי המלחמה הזאת. - - - כן, תבדוק את הנתונים. תבדוק את הנתונים. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת ווליד טאהא לנמק את ההצעה מטעם סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל. בבקשה, אדוני. מדינת ישראל במקום שני ביוקר המחיה - - - תלמדו את הנתונים, אדוני סגן שר האוצר לשעבר. אבל אי-אפשר להביא את הנתונים שבא לנו. כמו שעלה השוק גם עלו כל מחירי הירקות - - אני אמרתי על השוק.

הבשר, יין, דיור. מה ירד? מי שקנה את השוק הישראלי ביום חמישי שלפני המלחמה, עד עכשיו הרוויח 20% עלייה.

מה זה עזר לתושבים? בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אין עוררין על העובדה שהחברה הערבית סובלת ומופקרת לאורך כל שנות קיום המדינה, אך מאז 7 לאוקטובר היא גם נרדפת.

למרות שהאזרחים הערבים במדינה שילמו מחירים כבדים בנפש וברכוש מאז תחילת המלחמה. בכל תחום חיים שרק אפשר להעלות על הדעת, השר אמסלם, המדינה מפקירה את אזרחיה הערבים למוות. במלחמה המטורפת הנוכחית, האזרחים הערבים משלמים את מחיר ההפקרות, את מחיר ההזנחה, את מחיר המדיניות הנפשעת של הממשלות לדורותיהן. היום שמענו על עוד אזרחים שנפצעו בדרגות שונות כתוצאה מנפילות טילים ביישובים ערביים. האזרחים הללו שקופים בעיני חברי הממשלה והעומד בראשה. בעיניהם, האזרחים האלה לא ראויים למיגוניות ולא מגיע להם מרחבים מוגנים ומקלטים. כיצד אפשר להסביר, השר אמסלם, את החלטת שר האוצר לקצץ 15% אך ורק מהתוכניות של החברה הערבית? מהתוכנית הכלכלית-חברתית תקאדום, 550, שכללה בין היתר תקציבים ותוכניות למלחמה בפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. הממשלה שלכם, השר אמסלם, נהנית לחתוך בבשר החי של האזרחים הערבים במדינה. עד היום נרצחו 205 אזרחים בחברה הערבית. מי אחראי, השר אמסלם, לפירוק ארגוני פשיעה? מי צריך לעשות את זה? האזרחים הערבים צריכים לעסוק בפירוק ארגוני פשיעה? מי אחראי, השר אמסלם, לדם הזה שנשפך? אתמול ראינו בתחקיר המקור של רביב דרוקר איך שהשר לביזיון לאומי נלחץ, הוא והצוות שלו, כאשר מספר הנרצחים מגיע בסוף השבוע בחברה הערבית לארבעה. ואז הם מרגישים צורך? הוא לא מרגיש צורך, חס ושלום, לדבר על תוכניות לפירוק ארגוני פשיעה, על תוכניות למיגור הפרוטקשן, על תוכניות לאיסוף נשק. הוא לא מרגיש צורך בכל הדברים האלה. אבל במה הוא מרגיש צורך? הוא מרגיש צורך להוציא הודעה, כי ארבעה נרצחים זה יותר מדי. וזה היה מתוך התכתבויות שהוצגו בתחקיר של המקור. הגיע הזמן, השר, לשים קץ להתעלמותכם מ-1.7 מיליון מאזרחי המדינה. הגיע הזמן לקבל החלטה לעצור את שפיכות הדמים. צריך החלטה. מישהו צריך לקבל החלטה שהוא רוצה לעשות את זה. עד כה לממשלה הנוכחית אין החלטה לעשות את הדבר הבסיסי הזה. יש להם צורך, הרגשה, להוציא הודעה כאשר מספר הנרצחים נשמע קצת יותר מדי מהמספר שהם מוכנים להכיל. בושה וחרפה ששר שמופקד על ביטחונם האישי של האזרחים מרגיש צורך להוציא הודעה כדי לצאת ידי חובה, והוא לא מרגיש צורך לי להילחם בפושעים ובכנופיות הפשע. ההפקרה והזלזול של המדינה באזרחים הערבים מתבטאים, כמו שאמרתי, בכל תחום ופוגשים אותנו בכל היבט. לפני כמה חודשים פניתי למרכז המידע והמחקר של הכנסת, השר אמסלם,

וביקשתי תמונת מצב, נתונים לגבי ייצוג בני האוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון, אפרופו בנייה בלתי חוקית, המושג השקרי שכל הזמן השר לביזיון לאומי חוזר עליו. בנייה בלתי חוקית, שקר גס. בוא תקשיב, אני מבקש לתמצת בקצרה את הנתונים המזעזעים והזוועתיים שקיבלתי. במינהל התכנון ובלשכות התכנון המחוזיות יש 11 עובדים ערבים מתוך 348 עובדים, זאת אומרת 3.2% מסך כל העובדים במינהל התכנון. בלשכת התכנון המחוזית חיפה, ארבעה עובדים, כלומר 19%. במחוז צפון, ארבעה עובדים, כלומר 14.8%. במחוז מרכז, עובד ערבי אחד מבין 28 עובדים, כלומר 3.6%. במחוז דרום, עובד ערבי אחד מתוך 29 עובדים, כלומר 3.4%. בלשכות התכנון תל אביב וירושלים אין עובדים ערבים כלל ועיקר, למרות שהלשכות האלה מטפלות בהרבה יישובים ערביים. במטה מינהל התכנון יש עובד אחד מתוך 175 עובדים, כלומר 0.6%. במועצה הארצית יש שני חברים ערבים מבין 36 חברים, כלומר 5%. בוותמ"ל יש חבר אחד מתוך 15 חברים, כלומר 6%. ועדות ערר, שני ערבים מתוך 15, כ-13%. ביתר ועדות המועצה הארצית אין חברים ערבים בכלל. הרכב ועדות התכנון והבנייה המחוזיות: בוועדה המחוזית צפון יש חבר ערבי אחד מתוך 18. בוועדה הזו, שבאחריותה עשרות יישובים ערביים, יש חבר ערבי אחד. בוועדה המחוזית חיפה, שגם תחת סמכותה יש הרבה יישובים ערביים, יש שני חברים ערבים בוועדה מבין 15 חברים, כלומר 13%. ביתר המחוזות אין נציגים ערבים שהם חברי ועדות מחוזיות. מזעזע. אנחנו מדברים על בנייה בלתי חוקית. איפה מתכננים לאפשר לאזרח הערבי להקים את ביתו עם היתר, בבנייה חוקית,

הנתונים הזוועתיים הללו משקפים יותר מכול את הזנחת האזרח הערבי והפקרתו. הממשלה הזו מוסיפה סדרת חוקים גזעניים ומפלים, שתוסיף להזנחתו של האזרח הערבי, שבסך הכול דורש לקבל את מה שמגיע לו בלי לגרוע ממה שמגיע לאחרים. השר אמסלם, אני הצגתי פה נתונים.

לא דיברתי בסיסמאות, לא פוליטיקה. הצגתי לך נתונים של מנגנוני התכנון ואיך שלאזרח הערבי אין ייצוג שם, ועל כן הוא שקוף,

אף אחד לא מרגיש צורך להשקיע כדי לתכנן. ועל כן האזרח הערבי נאלץ להקים את ביתו ללא היתר על אדמתו הפרטית. ואז מגיע השר לביזיון לאומי עם כיתות של פקחים כדי לרדוף את האזרחים ולהביא אותם לבתי משפט, לחלק צווי הריסה וצווי פינוי וכל מה שאתה מכיר. הזמן הולך להיגמר, השר. אני רוצה לשאול אותך בתחום האחריות שלך, אתה שר במשרד המשפטים. יש לך תקנים בנויים למינוי קאדים שרעיים, שופטים שרעיים. אתה לא עושה זאת.

רק אללה יודע למה אתה לא עושה זאת. בתי המשפט השרעיים משוועים, מהעומס שבלתי ניתן לשאת אותו. יש לך תקנים בכיס, ואתה לא מממש את זה, השר. אז יש לי רשימה ארוכה מאוד. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. משפט אחד, היושבת-ראש. אני מבקשת לסיים. כולה רשימה עובדתית. אין בה פוליטיקה ואין בה התנגחויות, אז נו, באמת, עם הנתונים האלה אי-אפשר להתנהל מול אזרחים במדינה. תודה, תודה רבה. ישיב על ההצעה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר אמסלם. בבקשה. תקציר נאום

לפיד, היועמ"שית, השמאל, התקציב.

אני לא אשאל אותך מי אתה, כי אני מכיר אותך.

הוא לא דרך בכנסת שנתיים, בגלל זה. השר כץ,

אני גם אענה לך באמת לעניין של השאלות ששאלת.

בזה שאתה התייחסת לזה שבמלחמה בעצם מדינת ישראל מפקירה את האוכלוסייה הערבית, ושיש הרבה מהאוכלוסייה הערבית שנפגעו במלחמה, ואין מרחבים מוגנים ואין ממ"דים וכו'. דרך אגב, בשבוע שעבר, כמדומני, חברתך לסיעה העלתה גם את הצעת האי-אמון, או לסיעה השנייה, והקראתי כאן את הנתונים ששר הביטחון אז נתן לי. צריך להבין, אני לא מעלה בדעתי, ואתה גם מכיר את העניין, שמדינת ישראל עושה הבחנה בין אזרח לאזרח בכל מה שקשור להגנה על אזרחים.

זה קורה במדינות ערב, לא פה. את האמת אתה יודע.

אני מדבר על מדינת ישראל, תעזוב את מדינות ערב. שנייה. ועד כמה שאני זוכר - - - אני חי פה,

ועד כמה שאני זוכר, התשובה של שר הביטחון הייתה שכל אזרח, לי יש ממ"ד בבית, אני בניתי אותו. שילמתי עליו. בניתי אותו. לכן, דרך אגב, כל אזרח אמור לממן את הממ"ד של עצמו. אבל אין להם אישורי בנייה, אין ועדת תכנון ובנייה, איך הם יממנו?

אמר לי שר הביטחון שבמסגרת החלוקה של הנושא של מה שנקרא מרחבים מוגנים מקומיים, פוזרו גם באוכלוסייה הערבית בכמה כפרים. דרך אגב, בפרופורציות של היהודים. אתה מעלה על דעתך, באמת עכשיו, אמיתי עם יד על הלב, שאלוף פיקוד העורף בא ורואה שבמקום מסוים צריך ממ"ד, כי יש בו פגיעה, והוא אומר לא,

כאן גרים ערבים, אני אשים את זה בכפר השני? אתה מאמין בזה באמת? תעזוב פוליטיקה, הרי אתה בעצמך יודע שאצלנו, היהודים, חיי אדם קודמים לכל דבר. אדם הוא אדם באשר הוא אדם.

רק שנייה, תן לי לסיים. אבל הערה לעניין. בבקשה. למה אני הבאתי את הנתונים בכל הקשור לוועדות תכנון? עוד מעט אני אענה על זה. כי זה קשור לסוגיה הראשונה. אבל אני אענה על זה, אני אענה על זה. אין תכנון, אין מרחבים מוגנים ציבוריים. דקה, אבל אני אענה על זה. הרי אני לא הפרעתי לך, שמעתי אותך. לכן אני מציע,

תוציא את זה מהז'רגון בגלל שזה שקר. בגלל שאין כמעט יהודי שחושב ככה בכלל. אין כמעט קצין בצה"ל, ברמה הגבוהה ביותר בוודאי, שבכלל מבחין. אנחנו לא מבחינים, ברמת האזרחים, בין דם לדם, בין אזרח לאזרח. לי כואב באותה המידה כשנהרג ילד יהודי, ילד ערבי או ילד דרוזי או ילד צ'רקסי,

וכנ"ל אזרח, גם מבוגר. לכן בכל פעם אני צובט את עצמי כדי להאמין שזה אמיתי מה שאתם אומרים. אני יודע שאתם לא מאמינים בזה, בגלל שאתם יודעים את האמת. זה לא קשור לתקציבים כרגע. אני מדבר איתך על הסוגיה הזאת שעלתה גם בשבוע שעבר וגם השבוע, וכנראה בשבוע הבא תעלה עוד פעם על ידי שחקן אחר שלא היה פה עכשיו לשמוע את התשובה. אז אם אתה שואל אותי אם עדיין אפשר לעשות יותר, בוודאי. האם בכל המגזרים? בוודאי. האם נהרגו יהודים בהתקפות של החיזבאללה, כשחלק מהאוכלוסייה הערבית עוד מעודדת אותם? בוודאי. נהרגו יהודים, נהרגו ערבים, נהרגו מכל העדות,

כולם. הרי כשהוא יורה את הטיל, בחלק מהטילים הוא אפילו לא יודע איפה הוא פוגע. לכן הם בעצם רוצים לפגוע באוכלוסייה. זאת, דרך אגב, רמת האכזריות שלהם. שבאופן מכוון הם פוגעים, יורים לתוך ערים, מרכזי הערים, לתוך כפרים, כדי לפגוע באוכלוסייה. ההישגים שלהם הם הריגת אזרחים. את האמת אתה יודע, אני יודע. לכן אני אומר,

אם יש טענה מקומית, צריך לפנות לשר הביטחון ולהגיד לו. ואני מבטיח לך שהתשובה שלו לא תהיה: עזוב, זה ערבים. לא מעניין אותי. הוא יבדוק את זה במסגרת המשאבים הכלל-ארציים.

איפה שחשוב הכי הרבה ואיפה שזה דחוף הכי הרבה,

זה לגבי הנושא הזה. לגבי הנושא של האחוזים וכו', אני לא רוצה להיכנס לזה. אני אסביר מדוע. אין קשר בין עבירות הבנייה לבין מי שיושב בוועדה. אני קיימתי דיונים. ולך, שירי, אני מסביר, עשיתי על זה עבודת עומק כשהייתי יושב-ראש ועדת הפנים. אני עבדתי בעירייה מספיק שנים ואני מכיר את כל הליכי התכנון על בוריים. אז איך הוא יבנה? אז אני מסביר. ולכן גם שם, דרך אגב, המדינה הקצתה אז מאות מיליוני שקלים כדי לעשות תמ"אות. אנחנו הובלנו את זה, על חשבון מדינת ישראל, אגף התכנון. והקצינו כספים על מנת שתהיה תב"ע מסודרת לכמעט כל היישובים הערביים. מה לעשות? אזרח זה אזרח. לערבי אסור לבנות, בוא נגיד, בשמורת טבע. זה שהוא ערבי לא נותן לו את הזכות לבנות בשמורת טבע.

יש כמעט חצי מיליון בתים ערביים שהם לא חוקיים. אתם חיברתם אותם לחשמל.

כשהייתם, אני אומר, בקדנציה הקודמת.

מנסור עבאס ישב כאן - - אתה - - - דקה. - - ואמר לכם: חבר'ה, אני חייב לחבר את הערבים לחשמל. דרך אגב, אין יהודי שיש לו עבירת בנייה ומחובר לחשמל.

מה עם הדרוזים? דקה, דקה. ערבי, אין בעיה.

אז הם החזיקו לכם את הממשלה.

תן לי, אני רוצה להתקדם. החוק שהעברנו שירת גם את האזרחים היהודים וגם את האזרחים הערבים.

אבל אני רוצה להסביר, אזרחי יהודי, אני אספר לך.

אמרתי שאני עבדתי בעירייה שיש בה בערך 10% מאוכלוסיית מדינת ישראל, ערבים ויהודים. אני מספר לך. האכיפה היא בעיקר, גם פה, על היהודים. אני אומר לך, בכפר עקב אף אחד לא נכנס לבדוק. אני מספר לך. עכשיו בעובדות. זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא נכון. חבר הכנסת, אני מכבד אותך. אני עבדתי בעיריית ירושלים 20 שנה. גם אני.

תקשיב, עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אתם אילמים על התשתיות. אני עליתי לדבר על עניין - - - דרך אגב, כל מטר אספלט שאתה רואה במזרח ירושלים נבנה בכספי העירייה ואף אחד שם לא שילם דמי פיתוח. אצלי בבית, אני שילמתי על הכביש. לכן יש פה איזו תופעה, שהערבים כל הזמן מתלוננים שהם מקופחים, אבל לא רוצים לשלם. אני מת שיהיה מצב שליהודים יהיו את הזכויות של הערבים. אתה רוצה שנחליף? כן, בוודאי. דוד. דרך אגב, בוודאי. לכן אני אומר, אתם - - - זה הגיוני מה שאתה אומר? אמיתי. אני מודיע לך, כל תשתית, כל מטר, על כל מטר אצלך בכפר סביר להניח שאתה לא שילמת דמי פיתוח. אתה, בבית שלך, בבית שלו, אתם יושבים על איזה בית, דרך אגב, אם הוא לא חדש. בית בן 30, 40 שנה. הוא מדבר לא לעניין.

סביר להניח שלא שילמתם. רק תענה על השאלה על מינוי קאדים, כי אתה מזלזל. אתה מדבר לא לעניין - - - עכשיו נעבור לקאדים.

עכשיו, חבר הכנסת - - - לא היית צריך לענות בכלל. היה מקובל עליי אם לא היית עונה מאשר הדברים האומללים שאתה אומר. עכשיו, חבר הכנסת ווליד טאהא, בוא שב. לגבי הקאדים, אני אענה. סוגיית הקאדים היא סוגיה לא פשוטה.

כי היא קשורה לערבים. תן רק שנייה. כמו התכנון, כמו המיגוניות, כמו הכול. אתה מינית מלא קאדים, נכון? אנחנו לא ידענו. אתה רוצה לשמוע את האמת או להמשיך לצרוח?

אם אתה רוצה להמשיך לצרוח, אני אשמע אותך. אני אתן לך את האמת, את העובדות. אני ממנה קאדים שמקובלים על החברה הערבית. אני לא ממנה יהודי להיות קאדי, לא חברי מרכז. המצב היום בקאדים הוא שנשיא בית המשפט העליון מסוכסך, הם ארבעה שמסוכסכים אחד עם השני. לא מדברים אחד עם השני. לא מתאים לך.

בסדר, אז תן את התשובה הזאת לבג"ץ. אתה רוצה שנפנה לבג"ץ? אז תן את התשובה הזאת לבג"ץ.

לא מתאים לך. לא מתאים לך. לא מתאים לשר להתבטא כך. אתה רוצה לצרוח או שאתם רוצים את האמת,

אני לא צורח. יש לך תקנים שלא ניצלת.

אבל אני מסביר לך. יש ועדה, צריך להבין. אני כרגע מנסה להסדיר את הסוגיה של הנשיא. מה הקשר? אבל מה הקשר לקאדים? בגלל שהוא חלק מהוועדה. אז מה? אז לכן, אני מסביר.

רוצה להסדיר את זה, ומי שלא נותן להסדיר את זה הם אותם קאדים שרבים אחד עם השני. לא נכון. לא נכון. דוד, לא נכון. אתה יודע מה, אז לא נכון. בסדר, אז לא נכון.

אבל אני עוסק בזה כל הזמן. בסדר, דוד.

עכשיו אני שואל אותך שאלה פשוטה. אין בעיה, תגיש בג"ץ, הכול בסדר. אבל אני שואל, למה שאני לא אמנה קאדים? מה אכפת לי? - - - אז לכן אני עונה לך. אז לך תפרסם מכרזים. אבל אני מסביר לך. אתה לא רוצה להבין. אתם רוצים להגיע לבג"ץ, נגיע. תודה רבה.

תודה רבה לכבוד השר. חברי הכנסת, נעבור לדיון הסיעתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יאיר לפיד. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. יש חוק, נלך לפי החוק, מה הבעיה?

הסיפור - - - הנשיא בוועדה, ועכשיו אנחנו רוצים - - - אתה לא רוצה את הנשיא בוועדה - - - גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר אמסלם, יש לי שאלה בעקבות נאומך. אני רוצה להבין משהו: האם אנחנו במלחמה או שאנחנו לא במלחמה? כי הפסקנו, איבדנו, השר אמסלם, אני מנסה להבין, אתה חבר קבינט או משקיף בקבינט. אנחנו במלחמה או שאנחנו לא במלחמה? מפני שכששולחים צווי מילואים לאנשים, 150, 200 ימים, 250 ימים, 300 ימים, אומרים להם: תקשיבו, אין ברירה, אנחנו במלחמה, אז גם החוק מאפשר לנו לשלוח צווי 8 ללא הגבלה, כי אנחנו במלחמה. אבל אז באותו זמן, אותה ממשלה שאומרת לכולנו שאנחנו במלחמה, אומרת: כן, אבל אם יש חוקי השתמטות, כי זה מחזיק לנו את הקואליציה, אז בעצם אנחנו לא במלחמה. אפשר להעביר אותם, לא נורא, הכול בסדר.

לצורך העניין הזה אנחנו לא במלחמה. וכשבונים תקציב אומרים למעמד הביניים הישראלי, למשלמי המיסים, לאותם אנשי מילואים: תקשיבו, אנחנו במלחמה. תקציב הביטחון המלחמה הזו עלתה כבר 250 מיליארד שקל תקציב הביטחון יעלה, אין ברירה, כולנו נצטרך להדק את החגורות. אנחנו במלחמה. ואז אותה ממשלה אומרת: אנחנו לא נסגור משרדי ממשלה מיותרים,

השר אמסלם, גם המשרד שלך, אנחנו לא נפסיק את הכספים הקואליציוניים, כי לצורך העניין הזה אנחנו לא במלחמה. אנחנו במלחמה בשביל לקחת לכם את הכסף.

וכשראש הממשלה מוזמן להעיד במשפטו הוא אומר: אני לא יכול ללכת, יש מלחמה. במלחמה אני לא יכול להעיד במשפטי. אבל כשהוא רוצה לפטר את שר הביטחון, שהחיילים נושאים אליו עיניים, פתאום אנחנו לא במלחמה.

נפטר אותו, נביא מישהו אחר. כן יודע מה קורה, לא יודע מה קורה, מה זה משנה? אנחנו לא באמת במלחמה. כשצריך לעשות עסקת חטופים, ועסקת חטופים משמעותה הפסקת המלחמה בעזה,

אי-אפשר להפסיק את המלחמה. אנחנו מוכרחים להמשיך את המלחמה. אבל כשצריך לעשות עסקה מלוכלכת בשביל לעשות את גדעון סער לשר, בשביל להעביר את השר ההוא ולהכניס את אלקין למשרד מפוברק מספר 700, אז אנחנו לא במלחמה. יש במדינת ישראל היום שר אחד לנגב ולגליל ושר אחד לצפון ולדרום. בשביל זה אנחנו לא במלחמה. כי יש שרים שלא יודעים אם אנחנו בצפון או בדרום.

בהחלט. יש שר, אני רואה ששר התיירות פה. לצורכי תיירות, כמובן, אנחנו במלחמה, בגלל זה לא יכולה להיות תיירות, כי יש מלחמה. את זה אני מבין. אבל לצורכי התקציב למשרדים החדשים שנבנו, שם אנחנו לא במלחמה. ממשלת ישראל צריכה להחליט אם אנחנו במלחמה או לא במלחמה, והיא מסרבת להחליט כי היא חושבת שכולנו אידיוטים. אנחנו לא.

תודה רבה, חבר הכנסת לפיד, ראש האופוזיציה. הדובר הבא, חבר הכנסת מנסור עבאס.

בבקשה. לרשותך שלוש דקות.

היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו כחברי כנסת הערבים במשכן הזה, אני מרגיש שאנחנו, כמו שאומר הפתגם בערבית,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 אנחנו מדברים, חוזרים על אותו דבר, אבל עבודה, ביצוע,

מקשיבים,

יושבים כאן שרים, כמעט שלא מקשיבים למה שאומרים חברי הכנסת הערבים. 205 נרצחים מתחילת 2024. לכל אחד יש שם, יש משפחה. לחלקם יש ילדים, לחלקם יש גם משפחות. מתוכם 18 נשים, 74 מתוך הנרצחים השנה הם בני פחות מ-30. בתקופה המקבילה היו 214 נרצחים. רק לפני שבוע היה רצח מזעזע של מנהל בית ספר. הגיעו שרים לנחם. הגיע שר החינוך, הגיע שר הפנים לנחם. אבל מה עושים בסופו של דבר? גם הרצח הזה, שוכחים אותו. שום דבר לא נעשה בטיפול. ומי השר האמון על הביטחון של האזרחים? הלוא הוא השר בן גביר. הידעתם מי האנשים הסובבים אותו? זה צוות גזעני, שביניהם גם אנשים פסולים אפילו, שנפסלו לכהן כחברי כנסת. אך האם חשבתם שבן גביר עובד לפי אידיאולוגיה? כנראה שלא. בטוח שלא. לא מעניינת אותו אידיאולוגיה, לא מעניין אותו שום דבר. לא אידיאולוגיה ולא בטיח. הוא עובד לפי ציוצים. הוא חושב איך ואיזה ציוץ להוציא. שקט בבקשה. חברת הכנסת שלי, אני מבקשת. בבקשה. הצוות שנמצא סביבו, הם כל הזמן חושבים איזה ציוץ להוציא על כל מקרה ומקרה ואיך בעצם לעשות פרובוקציות בשביל להוציא עוד ציוץ ועוד ציוץ. צוות לא מקצועי, שר לא מקצועי, אין תוכניות עבודה. ידע מקצועי אפסי אצל כולם, גם אצל השר וגם אצל הצוות הסובב אותו. האם בעצם שר כזה יכול לטפל בנושא של הפשיעה בחברה הערבית? התשובה היא לא. לכן אני חושב שהאחריות מוטלת על ראש הממשלה, והגיע הזמן לפטר את השר הזה, שר גזעני שלא מעניין אותו לא ערבים ולא יהודים. הוא שר רע לכולם, גם לערבים וגם ליהודים.

תודה רבה, חבר הכנסת. הדובר הבא, חבר הכנסת חילי טרופר, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. אני מבקשת לשמור על השקט, ומי שרוצה לדבר, שיצא מהמליאה.

זה לא מכבד. עכשיו אני?

אתה אחר כך.

כבוד היושבת-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, דיברו פה הרבה על זה שישראל במלחמה, על מאות הלוחמים שנפלו, אלפים שנפצעו פיזית, רבים הרבה יותר סוחבים איתם פציעות שקופות, במחיר כל כך כבד. נדמה שהעם הנפלא שלנו התעלה לגודל השעה, זה ניכר גם בנדיבות האזרחית בעורף וזה בולט במיוחד בחזית, בהתגייסות של מאות אלפי מילואימניקים למאות ימים, חלקם כמעט לשנה שלמה. עצוב לראות כיצד ממשלת ישראל שוב ושוב לא מתעלה לגודל השעה. בזמן שהמילואימניקים מתגייסים, הממשלה עסוקה בלפטור אחרים הגיוס לצבא. אומנם יש הרבה מילים יפות של גאווה, תמיכה במילואימניקים, אך מה שהלוחמים צריכים זה מעשים. הם צריכים שעוד ישראלים מכל המגזרים ייכנסו תחת האלונקה. שוב ושוב אני שומע מילואימניקים שאומרים כי הם גאים במה שהם עושים, למרות המחיר הכבד, אבל הם מתביישים שבמקביל יש מי שעסוק בהרחבת ההשתמטות. המילואימניקים באים מהצפון, מהדרום,

מהקיבוץ, מההתנחלות,

חילונים, יהודים ושאינם יהודים. הם כורתים ביניהם ברית דמים, ברית חיים, ברית של שותפות אמת. בשבועיים האחרונים, בין בתי האבלים הרבים שביקשתי לנחם בהם, הייתי גם אצל משפחת גולדברג בירושלים ואצל משפחת עידן בקיבוץ שמרת. רחל, אלמנתו של הרב אבי גולדברג, זכרו לברכה, שנפל בלבנון, אמרה מילים עדינות ובהירות: "זה כמו שביום שישי, כשכל הילדים מסדרים ומנקים את הבית לשבת, כולם מנקים. זה לא שאחד יושב בשולחן ומתפלל שהבית יהיה נקי. כולם צריכים לנקות - - - ומי שלא עושה, זה לא חינוכי לתת לו משהו.

זה לא מוסרי - - - אנשים, אתם יודעים את האמת. הסירו את ערלות הלב הזאת, את החומות שבנו לאורך 50 שנה - - - תסירו את זה". תשרתו. יגאל, אביו של גיא עידן, זכרו לברכה, שנפל בלבנון, אמר לי בכאב ובנחישות: אני מתקשה לעכל את זה שישנם אנשי מילואים בני 50 ויותר שזינקו ב-7 באוקטובר ושירתו סבב אחרי סבב, בעזה ואז בלבנון, וחלקם מסרו את נפשם על הגנת המדינה, ומנגד ישנם עשרות אלפי גברים ונשים שמשתמטים מגיוס לצה"ל. גיא בני והצוות שלו נפלו בסבב האחרון בלבנון אך ורק מפני שאם לא הם, לא יהיה מי שיילחם במקומם. במילים האלה שאמר לי גיא נפרדתי ממנו יומיים לפני שנפל בלבנון. הרב אבי וגיא, האחד רב מירושלים והשני קיבוצניק מהצפון, מסמלים את הברית היהודית-הישראלית-הציונית העוצמתית שיש כאן. היא זו שעומדת מול אויבינו ובזכותה נכריע אותם. הממשלה, בניסיונותיה הישירים והעקיפים להרחיב את ההשתמטות בעת מלחמה, פוגעת בברית הזו. מי שבזמן שאחיו ואחיותיו מוסרים את נפשם ומקיזים את דמם בחזית בוחר לקדם השתמטות מנשיאה בנטל, כתם מוסרי ידבק בו.

תודה רבה, חבר הכנסת חילי טרופר. הדובר הבא, חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, באין-ספור פשעים אשמה ממשלת החורבן, מה שהופך אותה לבלתי לגיטימית בעליל ובלתי ראויה לאמון, הקרבת החטופים והסתה נגד משפחותיהם, כיבוש המשטרה בידי תומכים ואף מורשעים בטרור יהודי והסתה גזענית, רדיפה פשיסטית נגד מרצים, סטודנטים, מורים ואומנים, איומים על אנשי תקשורת ושומרי סף, שחיתות עמוקה, רדיפה של אזרחים ערבים, כיבוש אכזרי ופוגרומים נגד פלסטינים בשטחים הכבושים, וזה רק קצה הקרחון. נגד הפשעים הללו זעקנו במחאה. אבל יש מי שאינם מסוגלים לצעוק עוד כי קולם נדם. שנייה אחת, חבר הכנסת. משמר הכנסת, אני מבקשת שתשליטו שם שקט, כי ביקשתי כמה פעמים. אני אוסיף לך, אל דאגה.

נגד הפשעים הללו זעקנו במחאה. אבל יש מי שאינם מסוגלים לצעוק עוד כי קולם נדם, הושתק בפצצות, הרעבה, הצמאה והשמדה. יש סבירות גבוהה במיוחד שרעב המוני, famine, בצפון רצועת עזה הוא אימננטי, האזהרה החריפה הזו פורסמה השבוע, עת עלתה רמת הסיכון בצפון רצועת עזה במדד ה-IPC, המדד הבין-לאומי לביטחון תזונתי. מאחורי הנתונים היבשים עומדים אנשים בשר ודם, פלסטינים חפים מפשע, שלכודים תחת מצור צבאי טוטלי למעלה מחודש. המטרה ברורה: הכרעת העם הפלסטיני, גירושו מצפון רצועת עזה והשתלטות עבריינית על אדמתו. לזה קוראים פשע מלחמה של טיהור אתני ויצירה בכוח של תנאי קיום בלתי אנושיים. זו תוכנית ההכרעה הג'נוסיידית. בוועדת האתיקה, כשהחליטו להוציא אותי לחופשה של חצי שנה, נאמר כך: "מעשיו מפירים - - -" - - - אורית, אני לא מוכן שיפריעו לי. בסדר, בסדר, תמשיך. נאמר כך, ואני מצטט: "מעשיו מפירים את חובת הנאמנות שחלה עליו בתור חבר כנסת ופוגעים באמון הציבור". סוף ציטוט. אם זה לא היה עצוב זו הייתה בדיחה באמת טובה. חובת הנאמנות שלי היא למדינה ולעם הישראלי, לא לממשלה ולא לחלקים באופוזיציה שמיישרים איתה קו ומפחדים לקרוא עליה תיגר שמא יואשמו בשמאלנות. חובת הנאמנות שלי איננה מתבטאת בהרכנת ראש בפני הרוב או בפני השלטון, כפי חלקים עושים פה, אלא במאבקי לחברה צודקת, וזה מחייב דבקות באמת גם כשהיא קשה. איך נתקן אם לא נדבק באמת ונכיר את התחלואים? לא אוותר על זה, ואיש לא יפחיד אותי. חובת הנאמנות למדינה ולעם, אם כבר, ופגיעה באמון הציבור, כל אלה נעשים בידי הממשלה שמפקירה חטופים למעלה מ-400 ימים.

אני הפרעתי לו. אזרחים עקורים, חיילים שנשלחים כבשר תותחים להציל את הממשלה. אנחנו נגד החיילים או מי ששולח אותם למות סתם, להפוך לנכים, להפוך לחולים, למען הישרדות?

עוד משפט אחד, ברשותך. אבל לסיים, תודה. מי שמפר את חובת הנאמנות ופוגע באמון הציבור הוא מי שמפעיל סוכנים בצבא כדי לגנוב מסמכים ולזייף אותם, הוא מי שפועל משיקולים פוליטיים ואישיים, הוא מי שפורץ לבסיס צבאי כדי לתקוף חיילים.

מי שהופך את ישראל לדיקטטורה פשיסטית ורצחנית, הוא זה שמפר את חובת הנאמנות. אני אמשיך במאבק - - - רד.

אני אמשיך במאבק עם חבריי כדי להפוך את החברה הזאת - - לך,

לך. - - לחברה ראויה,

תודה רבה, חבר הכנסת כסיף. תודה רבה, חבר הכנסת מלביצקי. אתה חושב שאתה עושה עליי רושם? לך. אתה חושב שאתה עושה עליי רושם?

לך. חבר הכנסת מלביצקי,

אל תחשוף את עצמך. אל תחשוף את עצמך.

את הטירוף, את הנוכלות, את הרשעות - - לך. לך מפה. - - ובעיקר את האפסיות.

תודה, תודה רבה. חבר הכנסת מלביצקי. נגע זר בבית הזה. בוא נשמור על תרבות הדיון כאן. ועדת האתיקה אמרה את דברה. אני מבקשת לשמור על דיון מכבד, גם אם לא מסכימים והדברים הם קשים. הדובר הבא, חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. - - - חבר הכנסת קריב, קריאה ראשונה. אני מבקשת לא להתפרע בדיון הזה, אני אוציא חברי כנסת. חבר הכנסת עודד פורר, לרשותך שלוש דקות, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש. חברי הכנסת, קודם כול, אני לא יודע אם שמעתם, אדוני שר התיירות,

השר כץ הודיע שניצחנו. ניצחנו את חיזבאללה. חבל שהוא לא סיפר את זה לחיזבאללה, ששיגרו כ-90 שיגורים לאזור חיפה והקריות, עם פצועים, נוסף על שיגורים לצפת, ראש פינה והסביבה. אני חייב לומר, זה כמעט כמו לברך על שחרור החטופים נוכח הפתיחה שאתם מתכננים למעבר כיסופים כדי להכניס לחמאס עוד ציוד ועוד דלק ועוד יכולת להילחם כנגד מדינת ישראל. אבל אני רוצה לנצל את שתי הדקות שלי ולהתייחס לאיך שהקואליציה הזאת מקדמת השתמטות מתחת לרדאר. הרי אתם לא מקדמים אותה באופן ישיר, אתם כל הזמן מספרים שאתם בעד חיילי צה"ל.

כץ,

אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לפני כשבוע נסגר מכרז של דיור למשתכן - - - אני מבקשת שקט. שקט במזכירות הסיעות. אני מבקשת שקט. בהגרלה של דיור למשתכן לפני כמעט שבוע, ב-7 בנובמבר, הוגרלו 4,741 דירות, מתוכן 2,175, איפה? בבית שמש. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה ש-45% מהסבסוד הולך לדיור בהנחה דווקא בבית שמש,

עיר חרדית צומחת. אתה אומר:

שיעברו החיילים שיתמודדו בדיור למשתכן בבית שמש. אבל מה נכתב? שההרשמה היא לבעלי צביון חרדי. אני מבקשת שתעצור דקה, למען כבודך. אני חושבת שיש כאן רעש במליאה. הסדרנים, אני מבקשת לטפל בהמולה הזאת באזור של הסיעות. מי שלא רוצה להאזין, בבקשה לצאת מהמליאה. תכבדו את החברים שלכם שמדברים ומעלים את הדברים שחשובים להם. אני אוסיף לך זמן, כמובן. חבר הכנסת פורר, בבקשה.

אני אחזור על הנתונים, למי שלא שמע. הממשלה מפרסמת מכרז דיור למשתכן: 4,741 דירות, מתוכן 2,175 בעיר בית שמש, 45% לטובת עיר חרדית צומחת. אז תגידו: בסדר, מי שרוצה, חיילים שיתמודדו אולי יגורו בבית שמש, ישנו את המרקם של העיר. אבל כותבים בהגרלה שההרשמה להגרלה היא לבעלי צביון חרדי.

הממשלה הזאת לא רק שהיא מקדמת השתמטות באופן חזיתי עם חוק המעונות וחוקי השתמטות, אלא גם בכל מקום ודבר, בכל דבר ועניין שהממשלה הזאת עוסקת היא פוגעת במי שמשרת, במי שעובד, במי שמשלם מיסים. ועוד לא נגענו בערים אחרות שאליהן זה עוד הולך להגיע, כמו קריית גת, יישובים כמו רכסים ועוד ועוד יישובים. מסתבר ששר השיכון גולדקנופ, לא רק שהוא השר לענייני השתמטות שמקדם חוק השתמטות אחרי חוק השתמטות, אלא הוא גם שר השיכון אך ורק של המגזר החרדי. אך ורק של המגזר החרדי. - - - בעלי אפיון חילוני. אני מחכה שיקום השר בממשלת ישראל או חבר קואליציה שיגיד שהאצבע שלו לא תצביע על התקציב אם לא יהיה דיור למשתכן אך ורק ליוצאי צבא. אני מחכה שיקום חבר קואליציה אחד שיגיד: תשכחו ממני בהצבעות על חוק הרבנות וחוק הג'ובים של ש"ס היום אם אתם לא מקדמים חקיקה שתקבע שקודם כול מי שמשרת, קודם כול מי שעושה מילואים. אבל אתם נעלמים, אתם בורחים לכם. אתם טובים בצעקות, אתם טובים בלהגיד כמה אתם מחבקים את החיילים. אבל אתם לא דואגים לחיילים, אתם דואגים למצביעים שלא משרתים בצבא כדי שהם ימשיכו להצביע לגולדקנופ ולדרעי ולגפני, כדי שהם יוכלו לתת לכם את השלטון כדי להקים עוד משרדים מומצאים. תודה רבה, חבר הכנסת פורר. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, בזמן שאנחנו יושבות ויושבים כאן עכשיו הצפון במדינת ישראל מופגז, מופגז באופן מאוד מאוד מסיבי. נהרסו שם כבר שני בתים, כלי רכב, ויש חמישה פצועות ופצועים. ואכן ננקטים צעדי חירום על ידי הממשלה הזאת: קודם כול, צורפו שני חברים חדשים לקבינט, אורית סטרוק והשר וסרלאוף. יותר מזה, יש עכשיו ישיבת חירום של ראשי הקואליציה אצל ראש הממשלה, כדי לדון בחוק הרבנות. אין מה לומר, הדחיפות מורגשת. הדחיפות מורגשת בעיקר ביחס ל-101 החטופות והחטופים שנמקים זה 402 יום בעזה בשבי חמאס. חטופות וחטופים שהרופאות והרופאים שהתגייסו למענם מאבחנים את מצבם ואומרים: כל יום נוסף בשבי משמעותו סכנת חיים מיידית לכולם. גם הכי צעירים והכי בריאים עוברים ייסורים פיזיים קשים, הרעבה מתמשכת, דלדול שרירים, הלב נחלש, העצמות מאבדות מאסה, מתפוררות, המפרקים מתקשים, מערכת החיסון כושלת. כתוצאה מכך כל זיהום הכי קטן הופך למחלה קשה. הם עוברים התעללויות מיניות, פיזיות ונפשיות, טרור פסיכולוגי עד כדי אובדן שפיות ואפשרות לפגיעה עצמית, תחושת פחד, חרדה, דיכאון וייאוש, אנשים מאבדים רצון לחיות. בלי טיפול רפואי ראוי בפציעות שלהם, בלי טיפול במחלות הרקע שלהם, אנחנו מדברות ומדברים על סכנת חיים מיידית. כרגע מה שמדובר בו זה או הצלה של החטופות והחטופים שלנו או המתה. אין שום דבר באמצע, אין עמדה ניטרלית, וממשלת ישראל, שדנה עכשיו בדחיפות בחוק הרבנים, בוחרת בהמתה באופן אקטיבי. כל יום שעובר, ראש הממשלה בוחר בהמתה של החטופות והחטופים שלנו. וזה מדהים שכל מיליוני האזרחיות והאזרחים בישראל שרוצים להחזיר אותם לא מצליחים לעשות שום דבר כדי לגרום לו לעשות אחרת. תודה רבה. אני מזמינה את השר חיים כץ לסכם את הדיון. בבקשה, השר כץ. - - - מוותר. אם כך, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה של סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה. חברי הכנסת, נא להתיישב במקומותיכם. בבקשה, הצבעה. הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 42 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים, ההצעה לא התקבלה מאחר שלא קיבלה את הרוב הדרוש. אנו עוברים להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה, של סיעות ישראל ביתנו, המחנה הממלכתי והעבודה. חברי הכנסת, בבקשה תשבו במקומותיכם. הצבעה. הצעת סיעות ישראל ביתנו, המחנה הממלכתי והעבודה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 38 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובעת בזה שההצעה לא התקבלה מאחר שלא קיבלה את הרוב הדרוש. אנו עוברים להצבעה על ההצעה להבעת אי-אמון בממשלה של סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל. חברי הכנסת שרוצים להצביע, בבקשה לשבת במקומותיכם. הצבעה. הצעת סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 34, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובעת שההצעה לא התקבלה מאחר שלא קיבלה את הרוב הנדרש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הודעת הממשלה על מינויה של חברת הכנסת שרן מרים השכל לתפקיד סגנית שר במשרד החוץ, בהתאם לסעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה. אני מבקשת לשמור על השקט ומבקשת מאנשי משמר הכנסת לוודא שהפטפוטים ליד הנהלות הסיעה מושתקים. אני מזמינה את השר חיים כץ למסור את ההודעה מטעם הממשלה. בבקשה, אדוני השר. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, הודעה על מינוי סגנית שר במשרד החוץ: אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לאשר את מינויה על ידי שר החוץ, ובהסכמת ראש הממשלה, של חברת הכנסת שרן מרים השכל, לתפקיד סגנית שר החוץ. מאחל לך הצלחה. תודה רבה, אדוני השר. חברי הכנסת, נעבור עתה להצהרת האמונים של סגנית השר שרן מרים השכל. אני מזמינה את סגנית שר החוץ לדוכן, בבקשה.

שרן מרים השכל, בת עמיר השכל ופביאן בן עזרא, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגנית שר ולקיים את החלטות הכנסת. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הודעות מטעם הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 14) (הגברת התחרותיות), התשפ"ב 2022, מ/576), בעניין העברת שטח פעולה. אני מזמינה את השר חיים כץ למסור הודעות מטעם הממשלה. בבקשה, אדוני השר. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, החליטה הממשלה להודיע במליאת הכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 14) (הגברת התחרותיות), התשפ"ב 2022 - - אני מבקשת לשמור על השקט. - - הצעת חוק הממשלה מס' 1576 מיום 15 באוגוסט 2022. בהתאם לסעיפים 9(א)(11) ו-(ב) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה "הכוון תעסוקתי לצעירים" ממשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי למשרד העבודה. תודה, תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 18) (ביטול ממשלת חילופים), מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, בקריאה הראשונה. אני מזמינה את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להציג את הצעת החוק. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן, לרשותך עשר דקות. חבל שאין קצת יותר הודעות שקשורות למלחמה, ללוחמים, למפונים. הכול ג'ובים, מינויים והודעות, אבל בבקשה, חבר הכנסת רוטמן. יש לי דז'ה וו. רוטמן, כמה שרים יש בממשלה?

לא ספרתי. להפך, אתה לא מקשיב. זה העניין שזה יפה, שאני אפילו לא צריך להציג,

גם להקשיב.

הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק מוסכמת, קואליציה-אופוזיציה. הוצגה בוועדה, עברה גם פה אחד בוועדה, רק שיש לי דז'ה וו, כי עד כדי כך הצעת החוק הזאת מוסכמת, אני אגיד במילה מה שהיא עושה, נורא נורא פשוט: מבטלת את אותו יציר פיגולים שנקרא ממשלת חילופים. אותו מנגנון שבזמנו היו רבים שדיברו נגדו, ושנייה וחצי אחר כך חוקקו אותו ושיפרו אותו או הרעו אותו. אני כבר אפילו לא יודע. כשאתה משפר הסדר רע, האם זה נקרא שאתה משפר או מרע, אני לא יודע איך קוראים לזה.

אני יכול לומר שסיעת הציונות הדתית היא הסיעה היחידה שמעולם לא היה לה חלק באירוע כמו ממשלת חילופים. אבל מצד שני, היה לכם חלק באירוע כמו 7 באוקטובר. אני חושב שזה דבר חשוב. זאת גם הצעה שהעברנו כאן כבר במליאה, והצבענו עליה. היא עברה פה במליאה פה אחד, אבל נפלה.

מאחר שמדובר בתיקון לחוק-יסוד: הממשלה, אז גם אם כולם מסכימים לו, אם הוא לא עובר ב-61, הוא לא עובר. ולכן הצעת החוק עברה פה בתחילת הפגרה, באחד המושבים, לא גייסנו אליה עקב שכחה וטעות, והתוצאה הייתה שהחוק למעשה לא עבר, למרות שכולם תמכו בו ואף אחד לא התנגד לו. לכן אנחנו מעלים את הצעת החוק הזאת שוב, ואני מקווה ובטוח שהיא תיהנה הפעם מרוב גדול, קואליציה-אופוזיציה, בדיוק כפי שתמכנו בהצעות החוק הללו ביחד בוועדה. אני רוצה להודות גם לצוות הוועדה על הכנת החוק, וגם לחברתי חברת הכנסת אפרת רייטן. האמת היא שחברות כנסת נוספות שתמכו, לדעתי, גם חברת הכנסת קארין אלהרר חתומה על ההצעות הפרטיות בנושא ועל מכתב הבקשה.

חברי כנסת מכל סיעות הבית פנו אליי כיושב-ראש ועדת החוקה וביקשו שאקדם את הצעת החוק הזאת, ואני שמח לעשות כדבריהם בנושא הזה. אני קורא לכם לתמוך בהצעה הזאת. ממשלת חילופים הייתה יציר לא מוצלח של המערכת הפוליטית הישראלית. היא ייצרה שיתוק, היא ייצרה ממשלה דו-ראשית שגרמה לחיכוכים רבים, במקום למנגנון שיכול לעבוד למען אזרחי מדינת ישראל. הצעת חוק-היסוד נורא נורא פשוטה, היא פשוט עוברת על כל הסעיפים שתיקנו אותם, ומבטלת את התיקון. מחזירה את המצב לקדמותו, ואומרת שבמדינת ישראל הדרך להרכיב ממשלה היא שהכנסת תביע אמון בראש ממשלה ובממשלה בהרכבה, והממשלה ושריה יעבדו למען הציבור, כל עוד הם נהנים מאמון הכנסת. ובעצם נחזיר, אפשר לומר, עטרה ליושנה. תודה רבה, ואבקש לתמוך בהצעה. תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן, ונעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. כנסת נכבדה, הפוגרום הנורא שביצעו בישראלים ברחובות אמסטרדם, בגדול היה כתוב על הקיר. הוא היה כתוב על הקיר של מדינות אירופה כבר שנים רבות. יש שני תהליכים, יש שני וקטורים שמתקיימים כבר עשרות שנים באירופה. אחד הוא הרצון של מדינות אירופה להתרחק ממעגל הלחימה. אירופה עדיין מצולקת ממלחמת העולם השנייה, ומנסה בכל דרך שלא להבחין בזרמים התת-קרקעיים, שהיום כבר מאוד בולטים, של אסלאם רדיקלי שמאיים להפיל את היבשת מבפנים. הדבר השני הוא אותו וקטור שאולי עכשיו התחיל טיפה להיעלם, והוא הפוליטיקלי-קורקט. בחסות הפוליטיקלי-קורקט זה הפך להיות פשוט לא בסדר, פסול, להגיד דברים שהם חלק משמירה על הלאום שלך ושמירה על הביטחון שלך. מדינות באירופה לא רק מצולקות ממלחמת העולם השנייה, אלא גם נמנעות מטיפול באסלאם הרדיקלי, בגלל שטיפול בו יצריך יד קשה, אבל יצריך גם סדרת חוקים, סוגיות של הגירה, סוגיות של חופש ביטוי, סוגיות של ביטחון פנים, שייאלצו אותן להתמודד עם שאלות קשות, לעשות איזון ערכים בין הערכים הדמוקרטיים-הליברליים שהן חקקו על ליבן כבר שנים רבות, ולקבל החלטות אמיצות אך בלתי נמנעות. אירופה חייבת לקבל החלטה. אירופה חייבת לקבל החלטה אם היא ממשיכה לצפות ביבשת מתפוררת לידיו של אסלאם רדיקלי, פשוט כי לא נעים, פשוט כי זה לא פוליטיקלי קורקט לדבר על מדיניות הגירה נוקשה, פשוט כי זה לא נשמע טוב לדבר על אכיפה אמיתית של תמיכה בטרור ושל אותם תומכי טרור ואותו אסלאם רדיקלי, שתחת חופש הביטוי, שכל כך יקר לאירופים, הם מנצלים אותו כדי לפגוע ביהודים, במיעוטים אחרים, בדמוקרטיות עצמן. זה עוד לא מאוחר מדי, אבל זה כבר ממש קרוב לנקודת האל-חזור. העולם המערבי ובפרט אירופה חייבים להסתכל למציאות בעיניים בצורה אמיצה, ולהבין שלפעמים דמוקרטיה אמיתית, חזקה, יציבה, צריכה לדעת לעשות איזון בין ערכים ולומר: עד כאן. זה הרגע שבו חופש הביטוי, חופש הפרט, כל אותן חירויות שאנחנו מקדמים באירופה,

בעצם מאפשרים לאותו אסלאם רדיקלי למוטט את היבשת. זה הזמן של אירופה להתעורר. תודה רבה, חבר הכנסת רול. חבר הכנסת רם בן ברק, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. חבריי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה להסכים עם עידן רול. אני חושב, מי שלא מבין, יש היום מגמה אסלאמית ברורה של השתלטות על מערב אירופה, ולא רק על מערב אירופה, גם במקומות אחרים בעולם. זו מגמה ממומנת היטב, מתוזמנת היטב, ואם הרשויות באירופה ובארצות הברית לא יתעשתו ויטפלו בתופעה, סופה של אירופה להיות מוסלמית.

יש תוכנית כזו, אני אפילו מכיר חלק ממנה. אני רוצה לדבר על מה שראינו אתמול. איתמר בן גביר הוא לא תומך טרור, הוא מעודד טרור. הוא והיועצים שלו עסוקים איך להבעיר את השטח, לעודד את האוכלוסייה הערבית לצאת לרחובות. הם מודעים ששומר חומות 2 בפתח, הם מודיעים ששומר חומות 2 בפתח,

סתם ככה, ללא סיבה. לתת סיבה ללאומנים יהודים להקדים תרופה למכה, לעורר את השטח, להבעיר אותו. הוא במודע הולך לעשות שבת בעיר העתיקה. הוא מקווה, הוא והיועצים שלו, שזה יבעיר את השטח. כשזה לא מספיק, הוא שולח שוטרים למזרח ירושלים לעשות חיפושים אחרי נשק סתם, ללא סיבה. יכול היה להיהרג חס וחלילה שוטר או איש משמר הגבול, סתם כי השר רוצה לעשות תקשורת כשהוא עושה משהו. שר המשטרה, שהוא עבריין שמעסיק עבריינים אצלו, רמת ניהול של גן ילדים, הם אלה שאמורים לשמור עלינו, הם אלה ששומרים על הביטחון שלנו. אנחנו נמצאים בסכנה אמיתית, ועד שהממשלה הזאת לא תלך ותזרוק מתוכה ותוקיע מתוכה את אותם עבריינים שמנהלים אותה, לצערי הרב, המצב לא ישתפר, הוא רק ילך וייעשה גרוע יותר, תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, אתם יודעים מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו היא שהתרגלנו. הממשלה הזאת נרמלה, ובשנתיים האחרונות ביתר שאת, את השחיתות, את ההפקרה, את השכול, את ההתנהלות המבישה והמושחתת. שלוש פרשות חמורות שפורסמו לאחרונה הן תמונת ראי לנעשה בלשכת ראש הממשלה, לא מהיום, בשנים האחרונות. וחוט אחד מחבר בין כל הפרשות האלה: הישרדותו הפוליטית והאישית של ראש הממשלה הנאשם בפלילים. בזמן שהחיילים שלנו נלחמים בשדה הקרב ו-101 החטופות והחטופים נמצאים במנהרות החמאס 402 ימים, לשכת נתניהו עסוקה בשכתוב ההיסטוריה. בפרשה אחת, מקורבי ראש הממשלה חשודים כי הדליפו לתקשורת הזרה מסמכים וחומרים מסווגים שנגנבו מצה"ל במטרה ליצור נרטיב שיסכל את עסקת החטופים. בפרשה נוספת ישנו חשד לזיוף ולשיפוץ פרוטוקולים, בייחוד פרוטוקולים מהלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר. הפרשה שלישית עוסקת בסחיטה של קצין בכיר וחשד לעבירות נוספות.

הסממנים של הפרשות האלה שאולים מהעולם התחתון. עולם תחתון בלשכה הכי חשובה בכנסת, הכי חשובה במדינה, ולא בפעם הראשונה. במקום לעסוק בהשגת מטרות המלחמה, בהשבת החטופים, בהחזרת המפונים לבתים שלהם בצפון, נתניהו בוחר שוב ושוב להשתלח במערכת אכיפת החוק. אנחנו נמצאים, חברים, באחת התקופות הקשות ביותר במדינת ישראל. בתקופה הזאת, דווקא בתקופה הזאת, אין לנו הנהגה ראויה ואין לנו ממשלה מתפקדת. המדינה מנוהלת על ידי ראש ממשלה מופקר, שמוקף בחבורה של עבריינים שמנצלת את משאבי הציבור לקידום אינטרסים זרים. אבל גם היום אני מאמין ואני יודע שהשינוי והבחירות קרובים מאי-פעם. הריקבון שעולה על גדותיו יפיל את הממשלה הזאת מהר ממה שרבים חושבים. היום חובה עלינו להביט קדימה, להיות חזקים, להיות נחושים ולעשות הכול על מנת להפיל את הממשלה הרעה הזאת.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. גברתי היושבת בראש, אתמול נחשפנו לשר חבר בממשלת ישראל, שר עבריין, שמבצע עבירות פליליות לכאורה, ניצול כוח המשרה. כל מה שמעניין אותו זה לייקים. לא מעניין אותו עבודה, לא מעניין אותו מספר הנרצחים אצל הערבים בחברה הערבית, לא מעניין אותו כלום. אתמול ראינו איך במטבחו המעלה עשן גורמים לפיטוריו של מפקד מחוז. אתמול ראינו, לצערי אני אומר את זה, איך משטרת ישראל הופכת משטרה פוליטית בדמותו. ואני אומר את זה בכאב לב, כמי שהיה שם הרבה שנים ויודע איך מערכת אכיפת החוק אמורה להתנהל. אתמול ראינו איך שר לא מתפקד, איך שר מנצל את כוחו הפוליטי, את כוח המשרה שלו, כדי לגרום למהומות, לצרות שיכולות לסבך את כל מדינת ישראל. אתמול ראינו איך שר חסר אחריות מתעסק בהר הבית בחוסר הבנה ומקיים ומבצע אירועים דווקא כדי להכעיס, אפילו כנגד תפיסות העולם של ראש הממשלה. אתמול ראינו איך שר בממשלת ישראל, שר עבריין, מקדיח תבשילים כדי לחולל מהומה. כל מטרתו מלחמת גוג ומגוג. גזען מצוי. גזען כנגד ערבים, גזען כנגד להט"בים. כל מה שמעניין אותו זה מה הבייס יגיד. לא מעניין אותו מה המדינה צריכה. אדוני ראש הממשלה, אני פונה אליך. אתה אמרת שהוא לא יהיה שר בממשלתך. ראיתי אותך אתמול יוצא להגנתו אל מול היועצת המשפטית לממשלה. כמו שהכוורת במשרדך מתנהלת כמשפחת פשע, גם השר הזה עבריין מצוי, גזען, מסוכן למדינת ישראל ולחברה הערבית. אתמול ראינו איך ניצב במשטרת ישראל, ניצב עמי אשד, הודח על ידי תבשיל שקדחו השר וחבר מרעיו. אני פונה מכאן לקציני משטרת ישראל, לשוטריה: כמשפחה אתם לי, לא המפכ"ל הוא הבוס שלכם, הוא המפקד שלכם, ודאי ובוודאי לא השר. הבוס שלכם זה החוק במדינת ישראל. כדאי שתנהגו לפיו.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת בראש, אדוני השר, השאלה הפופולרית ביותר היום ותמיד זה מה שלומךָ?

והתשובה שלי בימים האלה, אתה צריך להיות יצירתי, שלומי כשלומך, אני רק מקווה שאתה יודע מה שלומך. אני לא יודע כמה שרים יש בממשלת ישראל, 38, 39. אני יודע שאין להם פה מקום. אני רק יודע שזאת ערימה של צבועים. זאת ערימה של צבועים שדורשים מהלוחמים שלנו, מהלוחמות שלנו, להיות מוכנים להקריב את החיים שלהם. הם לא מוכנים להקריב את הכיסא שלהם. הרב אליהו, תתביישו לכם, אתה מתעסק בעוד כמה מיליונים. אם כנים דבריכם, אם ביחד ננצח, איפה הביחד שלכם? 38 שרים? תוותר על הכיסא שלך, תשאל את שר האוצר כמה זה עולה, מה אומרים בעולם על ממשלה מנופחת שלא הייתה פה מעולם. טובת עם ישראל אתם רוצים? כבוד אתם רוצים, כסף אתם רוצים, השתמטות אתם רוצים, העיקר שתשמרו על הכיסא. נהרגים לוחמים, לוחמות, ואתם מתעסקים בכיסאות. מה זה הגודל הזה של הממשלה? הלוחמים והלוחמות הם משני הצדדים. יש חלוקה חדשה בבניין הזה: נותנים ולוקחים, מתחת לאלונקה ואלה שמעל האלונקה. ואתם בוגדים, הממשלה בוגדת באלה שמבקשים מהם לחרף את החיים שלהם. הרי כל הזמן אמרו לנו: הממשלה תמשיך לפחות עד המשפט של ראש הממשלה. אני לא רציתי להאמין, לא רוצה להאמין גם היום, אבל אני מודה שלאזרח הפשוט או ללוחם הפשוט, כשפתאום זה מתרחש, המלחמה נמשכת והממשלה נמשכת. וראש הממשלה מבקש, פתאום יש מלחמה, אי-אפשר לעשות דברים בתוך מלחמה, חוץ מלהחליף שר ביטחון.

שמעתי שאולי גם מנכ"ל משרד הביטחון ביקש לעזוב באמצע המלחמה. ואתם, תסתכלו לנו בפרצוף, תסתכלו בעיניים למשפחות השכולות מכל המגזרים, לציונות האמיתית, הציונות הדתית האמיתית, ותשקרו אותם, ותגידו: אני הצבעתי על ממשלה של 38 שרים, שמעולם לא הייתה פה, שתישרף הכלכלה, העיקר שאתה, השר אליהו, תדבק לכיסא. ואתה יודע את זה, אחרי זה תלכו ללמד ותגידו מה שאתם רוצים, ולא מאמינים לכם. אבל מה הבעיה? שגם הלוחמים כבר לא מאמינים לכם, וזאת סכנה גדולה מאוד. כשהלוחמים ומפקדי המילואים יתחילו לחשוב ששיקולים זרים מנחים אתכם, או שיתחילו לדעת ששיקולים זרים מנחים אתכם, חס וחלילה המוטיבציה תרד, חס וחלילה.

תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. מכובדתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום שישי נורה ונהרג יאסין אבו רויס על ידי הצבא בגבול מצרים, ועד עכשיו הצבא לא יצר קשר עם המשפחה, ולא פתח בחקירה. אתמול פורסם ב"הארץ" שכלל לא יצאה הודעה מצד הצבא על מנת לבדוק או לתחקר את הנושא הזה. ואנחנו, מכובדתי, רואים בתקופה האחרונה שיש התגברות בתופעה הזאת, שיורים והורגים ולא מתחקרים. ולכן הדרישה שלנו היא שמצ"ח תחקור את הנושא הזה,

הנושא הזה ייבדק. לא יכול להיות שהיד תהיה קלה על ההדק, והצעירים שלנו ישלמו את המחיר בלי שום חקירה בנושא הזה. אתמול גם פורסם התחקיר של "המקור", וראינו איך הדברים מתנהלים בכוורת של בן גביר. הדברים מתנהלים בצורה גזענית, חובבנית. איך יכול להיות שהשר מנהל את המדינה או מנהל את המשרד לביטחון לאומי על פי סקרים, על פי דעת קהל. ככה הוא רצה להבעיר את החברה הערבית אחרי 7 באוקטובר, וגם רצה להדליק אש במסגד אל-אקצא, כל זה על מנת לשקם את המצב שלו בסקרים. בכל פעם שיש ירידה, הוא מנסה להדליק את האזור, או באל-אקצא, או שומר חומות 1, 2, 3, או במזרח ירושלים, או לוותר על המאבק בפשיעה בחברה הערבית, או יתחיל להרוס באום אל-חיראן, בראס ג'ראבה, בוואדי אל-ח'ליל, לעלות כאן לפודיום ולהתגאות בהריסות. ככה לא מנהלים עסק. איך אפשר לתת תחושת ביטחון לאנשים, לאזרחים? תודה רבה.

בושה וחרפה.

חבר הכנסת חמד עמאר. בבקשה, חבר הכנסת עמאר, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושב-ראש, כבוד השר, כבוד חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות למלחם אסעד. הרבה לא מכירים את הבחור הזה, גם אני לא הכרתי אותו לפני זה. הוא אוהד מכבי תל אביב, נוסע איתם למשחקים, גם בארץ, גם בחו"ל. בבוקר מתקשר אליי אבא שלו, ואומר לי שהוא מנותק קשר, אני לא מצליח לתפוס אותו, אולי אתה יכול לעזור לי. הרמתי טלפון לשגרירות. דיברתי עם השגרירות. אמרתי להם באיזה בית מלון הוא נמצא, ובאמת תוך שעתיים חזרו אליי ואמרו לי שמצאו אותו. אבל על כל מה שהוא, באמת, עשה, והעזרה שהוא נתן, והצלת האנשים והאוהדים שהוא הציל שם, מגיעה לו תודה ענקית. הרבה מופתעים מהמעשים שלו. ולהגיד לכם את האמת, אני דווקא לא הייתי מופתע, כי כל בחור דרוזי יעשה אותו דבר כמו שהוא עשה. ככה אנחנו חונכנו, ככה אנחנו גדלנו, ככה נמשיך לחיות ולגדל את הילדים שלנו, באהבת האחר, בלתת, בלעזור ולתרום. והוא עשה בדיוק מה שמצופה ממנו לעשות, להציל אנשים. והוא הציל הרבה בחורים צעירים שהיו איתו.

אותם אנשים הלכו ליהנות ממשחק כדורגל וכמעט נהרגו שם. היו הורגים ורוצחים אותם. לכן, מלחם, כל הכבוד לך. תודה על כל מה שעשית. קראתי גם מה שמכבי תל אביב כתבה עליך. אתה ענק.

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רק רוצה לדעת למה התכוון שר הביטחון החדש שלנו כשהוא אמר אתמול שניצחנו את חיזבאללה. היום היו מטחים בלתי פוסקים בצפון. קיבלתי עכשיו הודעה מקריית ביאליק, שדווקא הבית של מישהו מקרובי משפחה של היועצת שלי הוא טוטאל לוס. אולי שר הביטחון חי ביקום מקביל, אבל ככה לא נראה ניצחון.

אני רואה שיש אזעקות בלתי פוסקות בצפון. ואם זו הדרך להסדרה, או ששוב פעם כנראה מנסים לקנות שקט לטווח קצר במחיר של הפקרה לטוח ארוך, כדי לסגור עכשיו אירוע מהר מהר מהר, להגיד: זהו, ניצחנו. כל השופרות יספרו שאנחנו ניצחנו. יעשו פה ממש פסטיגל שלם. אבל זה יהיה אותו הדבר. ותושבי הצפון עכשיו, כבר יותר משנה, סופגים וסופגים, בלי שום היתכנות למשהו אחר. הבעיה היא שאנחנו ידענו מזמן, מזמן ידענו, מה קורה בצפון. גם על כוח ארדואן, גם על המנהרות, גם על הנשק שיש לחיזבאללה.

אגב, זה בדיוק אותו הדבר שאנחנו ידענו על החמאס. פשוט לא רצינו לשמוע. פשוט מה שעניין זה לשרוד. מה שעניין זה עוד ג'ובים, מה שעניין זה עוד יום או שבוע או חודש בלשכת ראש הממשלה, שום דבר אחר.

אני מרגישה שכל מה שמעניין כרגע את הממשלה, את ראש הממשלה, זה איך הוא מסדר את העניינים האישיים שלו. איך הוא שורד את הזמן כדי להישאר ראש הממשלה. אני באמת מרגישה שהממשלה הזו מתנהלת במוטו: מאחורינו המבול. שום דבר לא מעניין. הכול מותר. אין גבולות, אין קווים אדומים. אין צל אנוש. הכול בסדר. רק לשרוד, רק שלטון. איך אמר לי היום מישהו? שלטון שווה הכול. שלטון שווה הכול. על שלטון צריך לשלם. ואני לא צדיקה, ואני גם פוליטיקאית, וגם אנחנו היינו קואליציה, והכול בסדר. אבל אנחנו, בזמן הקיומי, אומרים שאת המלחמה הזו צריך לנצח. לא, לא, לא, אתם לא רוצים לנצח את המלחמה הזו. אתם רוצים לשרוד אותה כדי להישאר בשלטון, זה כל מה שמעניין. וזה עצוב מאוד.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. מי השר?

שר התיירות. מתי יהיה פיצוי לתיירות, דרך אגב? לענף התיירות.

כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת, היום פרסמה העיתונאית גל גבאי בעיתון הארץ ידיעה שצריכה להרעיד את אמות הסיפים. אני פונה פה לכולם, מעל הוויכוחים הפוליטיים, האידיאולוגיים, ומעל לגעגועיכם אליי במשך חצי השנה הקרובה. ואני מדבר על כך שהמדינה תפסיק לתת טיפולים לילדים אוטיסטים של זרים. הדבר הזה הוא בלתי נסבל. גזענות מחליאה. הנחיות חדשות שיצאו ממשרד הבריאות אומרות שילדים אוטיסטים של עובדים זרים לא יקבלו מעכשיו את מה שנקרא טיפול בריאותי מקדם,

הם יהיו זכאים רק לארוחות והשגחה בלי טיפולים ייעודיים. כלומר, הם לא יהיו זכאים לקלינאי תקשורת, לפסיכיאטרים, למטפלים בהבעה ביצירה, שזה רוב השעות בגן. ילדים. כמה פעמים שומעים פה את האמירה "ילדים"? ובצדק. איך אפשר להיות כל כך אכזריים, כל כך מרושעים? שיהיה ברור, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ילדים שמאובחנים הם במסגרות ייעודיות, והם זכאים לטב"ם, שהזכרתי קודם, במסגרת סל טיפולים במימון משרד הבריאות. וכל זה עכשיו עומד להיגזל מהם. שימו לב גם שיש פה הפרה בוטה של אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, אמנה שישראל חתומה עליה. והאמנה הזו אומרת שלכל ילד יש זכות מוקנית לקבל את הזכות לחינוך, כולל כמובן ילדים של עובדים זרים, והם גם זכאים לכל הטיפולים שניתנים לילדים גם אם הם לא מבוטחים. שימו לב לרגע. אני רוצה להביא לכם פה שני ציטוטים מגננות. דוידסון, תעשה לי טובה.

גננת אחת אומרת כך: בגן שלנו יש ארבעה ילדים ישראלים וארבעה ילדים של עובדים זרים. אז אני אמורה לטפל ולקדם רק מחצית מילדי הגן, ולהשאיר את המחצית השנייה מאחור? ובגן אחר גננת אומרת שהגן נמצא בפני סגירה כי הרוב של הילדים הם ילדי עובדים זרים. וגבאי כותבת על גננות ומטפלות שפשוט פרצו בבכי בעקבות ההנחיה החדשה. ואחת מהגננות אומרת, ואני מצטט: מיהו מוג הלב שהגה את הרעיון הגזעני המפלה הזה, הפרדה על רקע מוצא. אני פונה פה לכל חברי הכנסת: אל תיתנו לזה לקרות. לא יעלה על הדעת שילדים אוטיסטים, רק משום מוצאם, לא יוכלו לקבל טיפול.

תודה רבה, חבר הכנסת כסיף. הדובר הבא חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. בבקשה. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה,

בערך בשעה הזו, היו אמורים אדיר קדוש, זכרו לברכה, ואדי לוי, לעמוד מתחת לחופה שלהם ולהכריז על אהבתם בפני העולם. ההזמנות כבר נשלחו לכל האורחים, חליפות החתן נבחרו, הטבעות היו מוכנות. כל העתיד היה לפניהם: חלומות,

משפחה, ילדים שהם כל כך רצו. הכול נגדע בידי מחבל ארור שרצח את אדיר לפני חודש בפיגוע ירי בכביש 4. אבא של אדיר סיפר לי שאדיר תמיד חלם לשרת במשטרה, שהוא היה גאה ללבוש את המדים הכחולים ביום מחדש, שהוא חלם לצאת לקורס קצינים, להגיע הכי רחוק שרק אפשר, שהייתה לו אהבה עמוקה ומחויבות לעם ישראל. אדיר היה חלק מאותה קבוצה מובחרת של שוטרי משטרת ישראל, מהטובים באנשינו, חלק מאותה קבוצה שהצילה את המדינה, שהצילה את כולנו ב-7 באוקטובר. כשהמשמרת שלו הסתיימה, ב-15 באוקטובר, הוא שמע את הקריאות בקשר על אדם חשוד, נסע במהירות למקום וחתר למגע עם המחבל. כזה הוא היה, אמיץ שלא היסס אף לא לשנייה, מסוג האנשים שמתנדבים לכל משימה, מחפשים כל הזמן איך לעזור. אדיר נתן את כל-כולו למען המדינה, ונפל בהגנה על אזרחיה. החודש לפני שנה הבית הזה העביר את החוק שקידמתי, שמכיר בבני זוג של להט"בים, בבני זוג של נופלים להט"בים, כאלמנים. לפני שנה הבאנו לשוויון במוות למען רב-סמל מתקדם אדיר קדוש, זכרו לברכה, רב-סרן במילואים שגיא גולן, זכרו לברכה, ולמען גיבורים רבים ובני זוגם, בנות זוגם. עכשיו החובה שלנו היא לדאוג שהשוויון יתקיים גם בחיים עצמם, ובכל התחומים. זאת החובה הבסיסית שלנו עבור אלו שהגנו, נלחמו וחירפו את נפשם למען מדינת ישראל. זה המינימום שאנחנו צריכים לעשות, לאפשר לבני ולבנות הזוג שלהם שוויון וכבוד, למרות שבני הזוג שלהם נפלו.

תודה, תודה רבה, חבר הכנסת הרצנו. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. נאור, ניהלתי ועדת בינה מלאכותית שאני קבעתי מראש.

היא הייתה חסרה לי בוועדת הכספים.

מה נגמר עם טבריה, דרך אגב? מדהים, טבריה כמובן לא תקבל שום שקל, אבל עזבי.

חוק הרבנים. את קשוחה נורא,

כנסת נכבדה, בראשית דבריי אני רוצה להתייחס לתחקיר. אומנם יש לנו הרבה פעמים לדבר היום, אבל התחקיר אתמול, אני לא יודע מה לכם הכי הפריע, חבריי חברי הכנסת, לי הפריע ששובאל לא בקבוצת הווטסאפ, ואני חושב שזה משהו שצריך לתקן. אבל צחוק בצד, בבית המנותק הזה, אנחנו כנראה שכחנו שיש מלחמה. מעל 180 שיגורים היום לצפון, בקושי, אף אחד לא מדבר על זה, וגם אם כן, זה נראה לנו הכול נורמלי שפשוט יש פיצוצים וכל התושבים, מעל מיליון איש, נמצאים במרחבים מוגנים, ופה אנחנו חוגגים מינויים של עוד ועוד שרים ועוד סגני שרים ועוד תקנים, והכול מדהים. איך אמר שר הביטחון? ארבע וחצי דקות הוא היה בתפקיד, הוא כבר ניצח את חיזבאללה, בינת ג'בייל בידינו, הוא מוטט את החמאס. ואם כבר סיימנו וניצחנו בצפון וניצחנו בדרום, הייתי שמח לדעת איפה החטופים, כי לפי מה שנראה לי, זה כן עונה על הגדרה של ההישגים שלנו אל מול מטרות המלחמה שאתם הצבתם לעצמכם. הניתוק המוחלט מתבטא באמת בעוד עשרות דברים, אבל כשאני רואה את סגני השרים והשרים שמתמנים, אני תוהה באופן הכי פרקטי בעולם, ואולי תוכלי לעזור לי, חברת הכנסת מירב בן ארי: איפה תכילו את כולם? אתם צריכים להחליף עכשיו את כל הכיסאות כדי לצמצם פה את המרחב. זאת נהייתה בעיה לוגיסטית, אפילו הייתי אומר בעיה לוגית, איך אנחנו עושים שולחן ממשלה, כשחצי מהכנסת כבר הפכה להיות ממשלה. רמת הניתוק שיש לכם פה, כשאתם ממשיכים למנות לתפקידים מיותרים, ג'ון סנואו ושר הצפון, אמרתי את זה כבר 20 פעם, אבל אף אחד מכם לא תוהה למה חיילי מילואים שחוזרים עכשיו מסבב רביעי, צריכים להתמודד אל מול שלטון הביורוקרטיה הנוראי שאתם מטילים עליהם ברשות המיסים ומשרד האוצר, שמטילים עליהם עכשיו מיסים שהם לא אמורים לשלם בגלל קיזוזים של המענק. אבל שר האוצר הוציא הודעה לתקשורת. שר האוצר הוא בכלל פטה מורגנה אחת שלמה - - הוא הוציא הודעה לתקשורת,

- - שלא יודע להגיד כמה זה אחת ועוד אחת, בטח שלא יודע לחשב יעדי גירעון, וגם דיבר על זה חבר הכנסת חמד עמאר, שאמרנו והתרענו על 30 מיליארד שקלים שהולכים להיות גירעון בתקציב הרביעי שהם העבירו.

אז ממנו אני ממש לא מצפה. אבל הייתי שמח, חבורה של מנותקים, אם הייתם שנייה יוצאים מהבור של עצמכם, מהג'ובים של עצמכם, ומנסים לעזור למילואימניקים שעכשיו גובים מהם כספים. אני קורא את הפוסטים ואני פשוט לא מאמין. אחד לא מדבר איתם, ואתה נכנס לאתר,

צריך דוקטורט כדי למלא אחר הדרישות של רשות המיסים בהחזר המיסים למילואימניקים עצמאים. אבל אתם עסוקים במינויים ובחוק רבנים ובמעונות, וזה מה שמעניין אתכם, כי אתם פשוט מנותקים, מנותקי קשר מהעם. אתם ממשלת מאדים, אתם לא ממשלת ישראל. תודה. תודה, תודה רבה, חבר הכנסת שירי. חברת הכנסת מירב כהן, הדוברת הבאה, לרשותך שלוש דקות. היום בדיוק קיבלנו מנה שאנחנו לא מספיק מקפידים על הזמנים. נשתדל. בבקשה. בימים אלו מלאו שש שנים לתחילת הקומבינה, קומבינת המזומנים של נתניהו וחמאס. נתניהו, לקראת חזרתו למשרד ראש הממשלה, זה קרה בשנת 2009, הבטיח למוטט את שלטון החמאס, אבל בפועל כולנו יודעים מה קרה: במשך כל שנות שלטונו הוא הקפיד דווקא לממן את חמאס, ממש ריפד את חמאס באופן עקבי. בין השנים 2012 ו-2018 דווח שקטאר, באישורן של ממשלות נתניהו, העבירה לחמאס-עזה מעל למיליארד דולר, לרוב באמצעות דלק וסיוע הומניטרי. אבל מה שקרה לפני שש שנים בדיוק חצה כל גבול של היגיון, ואסור לנו לשכוח את זה, אסור לשכוח את זה: ביוזמת נתניהו, קטאר התחילה להעביר לחמאס באופן קבוע ותדיר מזוודות עם עשרות מיליוני דולרים במזומן. נתניהו ביקש בעצם לזכות בחסינות מאותם טרוריסטים על ידי קשירת עסקאות איתם. הוא חשב שעל ידי שימור שלטון החמאס בעזה, הוא יצליח לחסל כל סיכוי להסדר מדיני עם הפלסטינים ביהודה ושומרון. אלו היו ימים שבהם בצלאל סמוטריץ' כינה את החמאס "נכס", "נכס שצריך לשמר". ותשאלו מי כבר האמין שהמזומן הזה ישמש לצורכי טרור, התשובה היא שכולם, כמעט כולם. בידיעות אחרונות פורסמה בדיוק לפני שש שנים קריקטורה של יותם פישביין שבה רואים איך נתניהו מנסה לכבות את התבערה של הטרור מצידה העזתי של הגדר באמצעות זרם אדיר של מזומנים. לראות ולא להאמין. משנת 2018 ועד השבעת ממשלת השינוי, תחת ידיו של נתניהו, עברו לעזה, שימו לב, כמיליארד דולר במזומן. בנט ולפיד, שהבינו את גודל הסכנה, עצרו את הקומבינה הזו של המזומנים, עצרו את קומבינת המזומנים של נתניהו ושל חמאס. הרבה גורמים חולקים באשמה לטבח 7 באוקטובר, אבל אף אחד, אף אחד לא מתקרב לחלקו של נתניהו באשמה הזו, לחלקו בגודל האשמה שיש, שעודד ואפשר כל השנים את מימון הפנטזיות הרצחניות של ארגון חמאס.

שגם עכשיו מתנגד בכל הכוח לפתיחת ועדת חקירה ממלכתית, הוא מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, וכולנו צריכים לשאול למה. תודה, תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. נעשה לך פרוטקציה. - - - זאת הייתה בדיחה, נאור. רגע, אל תתחילי, יש לי בקשה מיוחדת. יש לי בקשה מיוחדת, כי הייתה היום שדולה של אלמנות ויתומי צה"ל, ואני עומד להקריא פה משהו שמישהי עמדה להקריא שם.

והבטחתי לה שאני אקריא את זה כאן, וזה 400 מילים, אז זה יהיה ארבע דקות, אבל נראה לי שאת תיתני את זה.

מאה מילים לדקה, אחינו. מאה מילים לדקה, בגדול. גברתי היושבת-ראש, אין פה שר?

גברתי היושבת-ראש,

חבריי חברי הכנסת, אני מקריא משהו שכתבה זהבית גבין, אלמנתו של ארי גבין, זיכרונו לברכה: הכרתי את ארי בעלי בגיל 14. היינו חברים שש שנים ואז בצבא התחתנו והיינו נשואים תשע שנים. בעלי שירת ביחידת מגלן ולאחר מכן כקב"ט בשגרירות ישראל. יחד יצאנו לשליחות. ארי נהרג בשירות מילואים קרבי כשהיה בן 31, והותיר אותי אלמנה בת 29 עם 3 ילדים קטנים: טל בן ארבע, מעיין בת שנה ושמונה חודשים וירדן בן חמישה חודשים, שלא הספיק לקרוא לארי אבא. הייתי אז סטודנטית למשפטים,

בוגרת פרויקט מובחר בצבא. בשנה השנייה,

הפכתי כבר לעוזרת הוראה, והכול נראה ורוד. ארי קיבל מצטיין שרת החינוך בתואר שלו במדעי המחשב. היינו זוג מצליח, זוג מבטיח. ואז הייתה הדפיקה בדלת של קצין העיר,

ביום בהיר אחד כל החלומות קורסים והחיים משתנים.

את בדריכות תמידית, בכוננות 24/7, את ישנה עם אוזן אחת פקוחה. כל דבר הופך ליקר יותר, כל עזרה דורשת תשלום.

ואני ביניהן, מפסיקות לעבוד או יורדות באחוזי משרה, כי אף מקום עבודה לא יכול להתחשב בכמות ימי המחלה של ילדים, ביציאה למוסך, בחופשות משרד החינוך ובכל מה שהילדים צריכים. המשכתי ללמוד בלילות, כי רציתי ללמוד וכדי לא לפגוע בילדיי. סיימתי תואר שני בהצטיינות, אבל התקשיתי, בגלל השעות, לעבוד במשרות שמתאימות להשכלתי. הילדים שלי הם סיפור הצלחה, כי אני העדפתי להיות בשביל ילדיי ולהשקיע בהם, בהצלחתם ובאושר שלהם, ומילאתי תפקיד של שניים. שילמתי ועודני משלמת מחיר על האובדן, וגם הם. היום כל ילדיי מעל גיל 21. אני אימא לבן 26, בת 23, שמשרתת בצבא,

כך שאני סבתא לנכד, גור אריה, על שם אביה זיכרונו לברכה, ובן 21, שמשרת בצבא, כולם עדיין תלויים בי וסמוכים על שולחני, וכולם לא מוכרים. יתומי החלל הם שאיריו, הם התלויים בנפטר. האובדן מורגש בכל שבת וחג, בכל תחילה וסוף שנה בבית ספר, בבר ובת המצווה,

בחתונה,

עזרה במעבר דירה,

הכול בלי אבא. בגיל הקריטי שבו מצויים הילדים שלי, של יציאה לבגרות, מבוצע לנו,

כך שלא רק שאנו לא יכולות לעזור ליתומים, גם לוקחים מאיתנו ומפחיתים את התגמולים. לצערי, בשנה האחרונה התווספו אלינו מעל 1,200 אלמנות ויתומים. וכמו שאני יודעת מחברותיי, כל הותר לפרסום, כל דפיקה בדלת מחזירה אותי ואת יתר חברותיי לדפיקה שלי, לדפיקה שלנו,

אנחנו לא באנו בכובע של משפחות רווחה. בעלי לא עזר לי, הוא היה שותף. ולכן אני לא מבקשת מכם לעזור לי, אני מבקשת שתיקחו אחריות. שתעמדו בשותפות במקום השותף שלנו, שלא יחזור. לנו דפקו בדלת, עכשיו אנחנו דופקות לכם בדלת. תדאגו ליתומים שלנו, תפתחו לנו את הדלת.

גברתי היושבת-ראש, אני חושב שכל אחד מאיתנו ששירת בצבא, גם במילואים, ידע שאם הנורא מכול יקרה מדינת ישראל תדאג לילדים שלו. אין פה מישהו אחד שהילדים שלו זה לא הדבר הכי חשוב לו. יתומי צה"ל, באופן סיסטמטי כבר מאז

הם אוכלוסייה מופלית לרעה. מעל גיל 21 מפסיקים להתחשב בהם. שמענו היום יתומים שאומרים שמעל גיל 21 כבר לא מדברים, לא מכירים בהם כיתומים. הם לא יכולים לשנות את התמונה של אבא שלהם בדף יזכור, ואם הם צריכים עזרה בהסעה בכלל לא מכירים בהם. זה מצב נוראי שחייבים לתקן אותו, תודה. תודה, תודה רבה, חבר הכנסת מתן כהנא. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אל תדאג, זה לא יופעל לפני. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, לפני שנתיים עמדה כאן שרת התחבורה וצעקה בגאון: הינה נכנס לו השאוויש עם המפתחות של הקואליציה. אתם זוכרים? הינה נכנס לו השאוויש עם המפתחות של הקואליציה. ועכשיו אני הולך להגיד משהו שמעולם לא אמרתי כאן, מעל בימת הצדק: מירי רגב, את צודקת. השאווישים של ביבי מכרו את המדינה, ובראש ובראשונה השאוויש אלקין, עם רזומה מפואר של העברת חוקים. רק חבל שאת כל הניסיון שלו הוא מבזבז בכדי לתפור ג'ובים לחרדים. השאווישים של ביבי מכרו את המדינה. והינה בא לו הבא בתור, השר קרעי. הוא שאוויש מלומד ונחמד, הוא דוקטור, הוא באמת דוקטור. מתרברב כאן בחישובי גימטרייה חדשות לבקרים, בשקט בשקט הוא מנסה לסגור את כל הערוצים, חוץ מזה שמשרת את השאווישים. השאווישים של ביבי מכרו את המדינה. והינה,

עכשיו מגיעים שני שאווישים יחד, כמו תאומים, אלו שהרסו את ממשלת השינוי והביאו עלינו ממשלת חורבן. שבזכות דיל פוליטי הפכו לשרים, השר שיקלי והשרה סילמן, שעל ראשם קמה הממשל הזאת, ממשלת השאווישים. השאוויש הבא הוא אחרון אך לא חביב. הוא לא עשה צבא אך מתיימר להשיב לאזרחי ישראל את הביטחון,

עולה להר הבית בשביל להצית, הלוא הוא איתמר, שר הכישלון. ובראשם של כל השאווישים עומד לו ראש הממשלה, שבעמל רב ולאורך שנים נפטר מכל בן אדם עם מעט כישורים. ככה מדינת ישראל נשארה יתומה ממנהיגים. אחרי המתקפה הקשה ביותר שספגה מדינת היהודים, בשעה שחטופינו נמקים, לוחמנו נקרעים במילואים, חבלי ארץ שלמים תחת שגרת טילים, אנחנו מגיעים לכאן בשביל להעביר חוקים מושחתים, ג'ובים למקורבים. כך אבדה ההנהגה ונשארו,

את צודקת, רק השאווישים. אני רוצה להגיד במעט השניות שנשארו, אני מבקש מכל חברי הכנסת, ורוב חברי הכנסת בכנסת עושים את מה שאני מבקש. כשההורים של החטופים ובני המשפחות באים לכאן, אנא מכם, היו סובלניים אליהם. זאת שערורייה לבקש להוציא החוצה בת משפחה של חטופים. כל מה שנעשה כאן לא שקול כנגד הכאב שלהם. אז, אורך רוח, סבלנות. אנחנו לא נבין את כאבם. כשהם מדברים, טלי, את עושה את זה. אני חייב לציין את הסבלנות שאנחנו מגלים בוועדות, כשהם מדברים - - אפילו כשאני סופגת אש אני עושה את זה. - - בואו נשפיל מבט, נקשיב להם, ונמצא מילות עידוד ולא מילים של כעס.

לא ראוי שכך יתנהגו אליהם בכנסת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת מאיר כהן. חבר הכנסת ירון לוי, לרשותך שלוש דקות, בבקשה.

היושבת-ראש, כנסת נכבדה, לפני כשבועיים נפגשתי עם לוחמים במסגרת פרויקט בגובה העיניים. סעדיה, חבר הכנסת. סעדה. סעדיה, אם הייתי אומר סעדה, לא היית מקשיב. סעדיה, אתה מקשיב. יצאת מזה, אחי, יצאת, נתתי לך. אז תקשיב, זה באמת מעניין. זה משהו,

אנחנו נפגשים עם לוחמים, נפגשתי עם לוחמים, איציק סעידיאן ומרקו, בחור לוחם, שניהם הקימו פרויקט שקוראים לו בגובה העיניים, הוא הולך להיות עמותה. הפרויקט הזה בעצם מטפל בלוחמים שמשרד הביטחון לא מכיר בהם עדיין, וגם חלקם הגדול לא רוצה שמשרד הביטחון יכיר בהם. הם אומרים: תקשיבו, חזרנו מהקרב, אנחנו יכולים להתמודד עם זה. אז הקימו קבוצת תמיכה, וישבנו שם בחוף בבת ים מתחת לאוהל, ואני רוצה להגיד לך שתחושות כאלה הרבה זמן לא חוויתי. צריך להיות נוכח ברגע הזה כדי להבין את העוצמה שיש ללוחמים האלה. טיפה של אור בחושך.

הם עושים את זה בבת ים, נפגשים בחוף תאיו בבת ים אחת לשבוע, כל אחד מגיע ומדבר על השריטות שלו. וגם לי יש שריטות, ישבתי ודיברתי איתם, ואז אתה מבין שלכולנו יש איזושהי מועקה מ-7 באוקטובר, וככל שאתה מדבר על זה אתה מבין שמה שרץ להם בראש רץ לך, ועצם ההבנה הזאת שלהם, בעיקר של הצעירים שהיו שם, בני ה-22, הקשיים שלנו עוברים בראש והם מבינים שזה גם, זה הדדי, המחשבות האלה. זה מקל עליהם. זה פרויקט מדהים. הדבר היפה שהיה שם, שישבתי שם עם הזמר רותם כהן, אם אתה מכיר, "ובלילות". אורן סמדג'ה. היה שם משהו מאוד מחבר. אני סיפרתי להם,

בסופו של דבר אני חבר כנסת שיושב בפורום של לוחמים. אז אמרתי להם, למדתי משפט חדש, אני אזרח שהוא חבר כנסת, והיום באתי בתור אזרח. לא רוצה לדבר על פוליטיקה. אני חבר כנסת, לא רוצה לדבר על פוליטיקה. ולא דיברנו על פוליטיקה. דיברנו על המדינה ועל החשיבות הזאת של ההכרה בלוחמים שלנו, ואיך אנחנו, עם כל החוקים החשובים והלא-חשובים

הקואליציה והאופוזיציה, וההתנגחויות כאן, איך היום, אחרי 7 באוקטובר, לוחם שחוזר ורוצה לקבל הכרה ממשרד הביטחון, צריך לשלם 15,000 שקל לעורך דין כדי שיעשה לו את החיבור הזה. נכה צה"ל? כנכה צה"ל, פוסט-טראומטי. אנחנו מדברים כאן על דברים כל כך גדולים. היום חייל שמשתחרר משירות מילואים או סדיר והוא מרגיש מצוקה, הוא צריך לקחת עורך דין. ואתם יודעים שברפורמת נפש אחת יש האפשרות הזו לסיוע משפטי, אבל החלטת ממשלה 4088,

מונעת העברת תקציבים. היא צבעה תקציבים לרפורמה ולא מאפשרת לעשות ניוד תקציבי. אז אני אומר לכם: יש לכם במה לטפל.

אני אומר את זה לא בהטפה. יש לנו הרבה דברים משותפים לעשות כאן, וזה דבר אחד מאוד גדול וטוב שאנחנו יכולים לעשות אותו ביחד.

תודה רבה. חברת הכנסת מטי צרפתי, לרשותך שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה לשתף בחוויה קשה שחוויתי במוצאי שבת, כשיצאתי מהעצרת לשחרור החטופים בציון 400 יום למחדל 7 באוקטובר. בשעה 21:00 בערך עטה עליי חבורה של כ-20 צעירים שזיהו אותי כחברת כנסת ממפלגת יש עתיד, צעקו עליי וקראו לעברי קללות וגידופים. לצד קללות עסיסיות, שאחסוך מהפורום המכובד הזה, העירו על הגוף שלי, התסרוקת, הואשמתי בתמיכה בטרור, בבגידה, ורחמנא ליצלן, אפילו בשמאלנות. הצעירים התקרבו אליי באופן מאיים, סבבו סביבי, חסמו לי את נתיב התנועה, ובמשך כל הזמן צילמו אותי והפליאו בקללות. הייתי במצוקה. הרגשתי מאוימת. בצר לי ניגשתי לשני קציני משטרה שהיו קרובים, הזדהיתי בשמי ובהיותי חברת כנסת. אמרתי להם: אני מרגישה מאוימת. ביקשתי את עזרתם. השוטרים אמרו לי: הנושא ידוע. ביקשתי שייגשו איתי לחבורת הפורעים, שצפתה בי לא מרחוק.

לתדהמתי, הקצין הסתכל לעברם, ומייד הנחה את השוטרים לבוא איתו, אבל לא לכיוון שלי, לא לכיוון הפורעים, אלא לצד השני. השוטרים התרחקו במהירות, ואני קוראת לעברם: למה אתם עוזבים? הם פשוט נטשו אותי במקום ללא הגנה מול הפורעים הבריונים.

שחשו ברוח גבית מהשוטרים שהפקירו אותי לבדי, הפכו עוד יותר משולהבים. המשיכו לחוג סביבי, לקלל, לחסום את נתיב ההליכה שלי עוד כ-200 מטר. במשך כל האירוע שתקתי, למרות שחשתי מאוימת, למרות שהופקרתי על ידי השוטרים. הייתי בעיקר עצובה על התנהגות השוטרים, ובאמת הייתי מצפה משוטרים שמזהים מצוקה של כל אזרח שחש מאוים לדאוג לשלומו ולא להפקירו להמון משולהב, להגן על כל אזרח באשר הוא מפני איומים, תקיפה וסכנה, קל וחומר כלפי נבחרת ציבור. אנחנו שומעים את זה כבר שנתיים. אף אדם בישראל, מהאופוזיציה והקואליציה, לא צריך להיות מופקר לאלימות מילולית ולתקיפה ברחובות. - - - טלי, אני מלינה על התנהגות השוטרים. בדיעבד למדתי כי מנהיג החבורה מוכר מאוד למשטרה, וחביב במיוחד על השר לביטחון לאומי, השר בן גביר.

ידוע כצייד נבחרי ציבור. רבים מחבריי כבר חוו אותו, וכנראה המשטרה בוחרת שלא לאכוף את ההתנהגות, כי הרי כדאי להתעלם ממי שהגביר חפץ ביקרו. מה שחוויתי במוצאי שבת הוא חציית קו אדום של משטרת ישראל. כאשר יש לנו שר לביטחון לאומי שמפרק את המשטרה מערכיה, לא פלא שלא רק באירופה, גם ברחובות תל אביב ישראלים אינם מוגנים. תודה רבה, חברת הכנסת. הדוברת הבאה, חברת הכנסת שרון ניר. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, בואו נדבר על אסטרטגיית הפעולה של הממשלה ושל העומד בראשה. אסטרטגיית הפעולה מתבססת על עוצמת הזיכרון לטווח קצר ועל ניסיון בלתי פוסק לשכתב את ההיסטוריה. מנסים לנרמל את המצב הלא-נורמלי, שכבר 402 ימים יש 101 חטופים בעזה. את החורבן הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, 7 באוקטובר, כבר מנסים לטשטש ולקרוא לו "מלחמת התקומה". היום הגדיל לעשות שר הביטחון, והוא הודיע שניצחנו את חיזבאללה. רק חבל שלא הודיעו לו מה קרה בקריות בזמן שהוא הודיע את זה. קריית אתא, חמישה פצועים, 100 שיגורים, וטווח הירי רק הולך וגדל. את הפרשיות החמורות בלשכת ראש הממשלה, ועדיין לא שמענו את קצה הקרחון, כי יש צו איסור פרסום, ראש הממשלה כבר מכנה "ציד מכשפות", ואת ועדת החקירה הממלכתית שהממשלה ממאנת למנות כבר הורידו מהפרק.

בואו נזכיר לציבור, כי לנו יש זיכרון לטווח ארוך. את ההצבעה של ראש הממשלה בעד ההתנתקות לפני עשור וחצי ממש אי-אפשר לטשטש, וכן גם את העשור וחצי האחרונים, שבהם ראש הממשלה קרא לחמאס "נכס", ומימן מיליוני דולרים כדי שהם יוכלו לטבוח, לרצוח ולאנוס את תושבי העוטף. אבל מה מנסים לעשות כעת עם אסטרטגיית השכחה? מנסים לחוקק חוק השתמטות בכל הכוח, בונים על הזיכרון לטווח קצר של אותם אנשי מילואים שעושים כבר 400 ימים ומעלה. משחררים אותם עכשיו כדי שאפשר יהיה לחוקק את חוק ההשתמטות, ולמרות שיש פערי כוח אדם אדירים בצה"ל, חסרים כבר עשרות אלפי חיילים בצה"ל, 800 חללים, 13,000 פצועים, חייבים למלא את השורות, אז כדי לחוקק את חוק ההשתמטות משחררים כעת את אנשי המילואים, וכך יוכלו לטפל בצורכי הקואליציה, כמו הרחבת סמכויות לבתי דין רבניים, כמו חוק הרבנים והג'ובים, והכי חשוב: חוק ההשתמטות. אז אני רוצה להזכיר לכם את תוכנית הסאטירה של ארץ נהדרת, שכשראיתי אותה התכווצתי במקום: "ישכח ישראל". ואחרי זה הבנתי כמה עומק יש בעניין הזה. איך עובדים על הזיכרון לטווח קצר של כולנו. איך מנסים להשכיח. אז ובכן, ממשלת ישראל וראש ממשלת ישראל, לא נשכח, לא נסלח, ונעמוד כאן על המשמר כדי שלא תוכלו לחוקק שום חוק השתמטות. תודה רבה, חברת הכנסת. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. כנסת נכבדה, ביום חמישי בלילה תקפו פעילים פרו-פלסטינים את אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם. כולנו ראינו את התמונות הקשות, ואני רוצה לדבר על שר אחד, שרץ ואץ ביום שישי בבוקר אל הטוויטר, הלוא הוא השר המיותר עמיחי שיקלי, שכתב את ההודעה, אני לא אקריא לכם את כל ההודעה אבל אני אסכם לכם. הוא אמר שהמשרד שלו, המיותר, כמובן, קיבל שלוש התראות שונות אחרי השעה 19:00. שלוש ההתראות היו: אחת על הפגנה אלימה של פרו-פלסטינים, התרעה שנייה על פגיעה בחייל מג"ב, וההתרעה השלישית על מלון לאונרדו, מלון שהיו בו הרבה ישראלים. יותר ספציפי מזה אין. שלוש התרעות ממוקדות. מה עשה השר שיקלי עם ההתרעות? העביר את הדיווח לגורמי הביטחון בארץ, שהעבירו את הדיווח לגורמי הביטחון באמסטרדם. מייד לאחר שהוא סיים לדווח, את יודעת מה הוא עשה,

אץ רץ לו לערוץ הליטוף, סלאש ערוץ צפון קוריאה, ובו טינף ללא הכרה על נפתלי בנט ראש הממשלה לשעבר. הוא לא וידא שהאיום הגיע למקום? לא, זה מה שהוא עשה, הוא התריע לכוחות הביטחון. סיים להתריע, ורץ לו מהר לערוץ הליטוף, לפאנל בפטריוטים. אני מניחה שזה היה ריאיון קשה, ריאיון נוקב. זה היה מאוד קשה. ושם הוא כמובן טינף על בנט. נשים בסוגריים, או שאולי חשוב לומר שבלי בנט כנראה בכלל לא היינו יודעים מי הוא. הוא כנראה עדיין היה מנהל מכינה. והדבר הכי גרוע בפוליטיקה בכלל, ואת יודעת בכלל בעולם, פרקש, זה לירוק לבאר ששתית ממנה. אין הכרת הטוב.

אין הכרת הטוב. זה דבר נורא. לרוץ ולהגיד לבנט קפלניסט כאילו, וראש הנחש, ולהתייחס, מה זה הגועל נפש הזה? נסגור את הסוגריים על ערוץ הליטוף, כי אני רוצה לחזור לשר המתריע בשער. הוא התריע. עכשיו אני אומרת לעצמי כאילו,

לא יכולת להגיד משהו לאוהדים? לא יכולת להגיד משהו להנהלת מכבי תל אביב?

יש התרעה, תיזהרו, תורידו סימנים? תבינו כמה שהוא מיותר. כאילו את אומרת לעצמךYou had one job, One job . אתה אחראי לתפוצות. תפוצות זה ישראלים בחו"ל, וכמובן לא ישראלים. פשוט היית כותב ברשתות: חברים, שימו לב, יש התרעות, או שלפחות היית מתקשר למשרד החוץ, כי זה התפקיד שלו. אבל כמובן לקחתם ממנו סמכויות. והיית אומר לאוהדים, באמת אני אומרת לעצמי, כמה נפוח, כמה מיותר. משימה אחת, לכתוב או להודיע לאוהדים: יש סכנה. תשמרו על עצמכם, תורידו סימנים מזהים. הוא לא עשה כלום, שום דבר. בעולם מתוקן ובעולם נורמלי הוא היה מתפטר. אבל פני השר כפני הממשלה, חדלי אישים. באים, מתריעים ורצים הביתה לספר לחבר'ה בערוץ 14, ערוץ הליטוף. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. אני ממשיך אותך. בבקשה, אני נשארת להקשיב. טוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אמשיך את דברי חברתי מירב בן ארי, ואני רוצה שכל אחד יעשה לעצמו איזושהי מחשבה עצמית ויחשוב 86 שנים אחורה. ההורים, הסבים שלנו, הסבתות שלנו, העם היהודי שהיה נרדף, פוגרומים, שואה, זוכרים שהיה דבר כזה? זוכרים שהיהודים לא היו יכולים ללכת ברחובות? איך אפשר לשכוח? זוכרים שהיה את הסמל הצהוב הזה "יודן"? אתם זוכרים שרצחו שישה מיליון יהודים? אז הקמנו מדינה, מדינת העם היהודי, מדינת ישראל, מדינה חזקה עם צבא, עם עוצמה, עם מערכת משומנת, משרדים, ועוד משרדים, ועוד משרדים. ומה שקרה ביום חמישי האחרון זה פשוט לחזור 86 שנים אחורה, ולהרגיש יהודי נרדף ברחובות מדינה אירופאית מערבית מודרנית. מודרנית. ואנחנו ככה שמים את זה בצד, וזה כאילו עובר אותנו ליד האוזן. אז אני חשבתי שבכנסת היום בכל הוועדות יהיו דיונים בנושא הזה. לשמחתי, היו שני דיונים. אחד בוועדת חינוך ואחד בוועדת הקליטה והעלייה. הייתי כמובן חלק מהדיונים האלו, ואני רוצה לספר לכם מה למדתי מהדיונים האלו, שיש לנו ממשלה, איך אני אגיד? תגיד, תגיד. מחורבנת. אה, הייתי מוצאת ביטוי אחר. מוטרפת. מנותקת. הזויה. הזויה זה בסדר. הזויה זה בסדר. ששום דבר לא מתחבר בתוך המשרדים שלה. ואני אגיד לכם למה אני אומר את זה, בדיון, בשני הדיונים, הייתה נציגה של משרד התפוצות, וגילינו שבמשרד הזה יש יחידה שלמה שעובדת ומגלה, והתפקיד שלה לזהות פעולות ברשתות, ולהעביר את המידע הזה קדימה כדי שיעצרו את הפעולות האלו באירופה או בכל מקום אחר בעולם. מה גיליתי? שאותה בחורה שמייצגת את המשרד אמרה שהמידע היה, ההתרעות היו. המידע עבר לשר שיקלי. מה לא עשו? לא העבירו את המידע הזה למי שצריך לפעול ולהזהיר, לא למל"ל, לא למכבי תל אביב, לא לאוהדים, לא להתאחדות, לאף אחד לא העבירו. ואנחנו מצאנו את עצמנו עם אלפי אוהדים ברחובות, נרדפים אחרי המון שונא יהודים, כשאפשר היה למנוע את זה. כי אני יודע איך התכוננו למשחקים האולימפיים בפריז, ואיזה הגנה ואיזה אבטחה היו שם. היו צריכים להתריע ולהגן על האוהדים שלנו, ובמקום זה זרקו האוהדים לנהר, השפילו אותם, הכו אותם. ובסוף מוחאים כפיים על זה שהחזירו אותם לארץ. מחיאות כפיים לאל על, מחיאות כפיים למשרדים. אבל על זה שאפשר היה למנוע את זה, אדוני היושב-ראש, אף אחד לא מדבר. מה פתאום. יכלו למנוע את האירוע הזה בהולנד. ואחרי זה בנאום הבא אני אמשיך.

תמשיך. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כתושבת הנגב אני חייבת להגיד שאחרי פרסום התחקיר של רביב דרוקר אני ממש מרגישה בטוחה. בטוחה שהשר לביטחון לאומי עסוק בהכול חוץ מהדבר שהביא אותו לכנסת, חיזוק המשילות. אם למישהו היה ספק, המשילות בנגב ממש לא מעניינת את השר לביטחון לאומי, אלא אם כן היא מביאה לו לייקים. מילותיו של השר עם כניסתו לתפקיד, ואני מצטטת: אני מתכוון להביא סל שלם גם של חקיקה, גם של כוח אדם, וגם של תקציבים, כדי להביא את השינוי. והוא בהחלט הביא שינוי, שינוי לרעה. הפה שחוגג תחת המשמרת שלך, אדוני השר, שאלת בכל מקום איפה בעל הבית, ובפועל נותר לנו שר עם חלוק בית וקבוצת ווטסאפ של ילדים בכיתה ו'. ככה מתנהל המשרד לביטחון לאומי. כמות הנשקים הבלתי-חוקיים שמסתובבים, הירי הבלתי-פוסק כל לילה, אותו אני וכל תושבי הנגב שומעים, שבנס עד היום הכדורים פגעו רק ברכוש ולא בבני אדם. אבל זה מעניין אותך, וזה עניין אותך רק כשהגעת לצעוק בשטח על השר הקודם. ידעת לעצור את התוכנית מסלול בטוח של סגן השר הקודם סגלוביץ', שהביא הצלחות בשטח, ועכשיו אתה מחפש תוכניות במגירות. צריך עזרה בחיפושים?

סגלוביץ' יסכים לעזור לך. עכשיו אני באמת רוצה לדבר בכנות. תוריד את האגו, תשלים עם זה שאין לך את היכולת, אין לך את המקצועיות. אתה פשוט לא יודע לנהל. תפנה למי שכן ידע. יש לך שני ניצבים במשטרה. אתה יכול לפנות לסגלוביץ', אתה יכול לפנות למיקי לוי, אולי הם יסכימו לעזור לך, כי בפועל אנחנו אלה שסובלים מזה שאתה השר.

תודה רבה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, אני אחזיר עוד פעם לתאונות דרכים. מתחילת השנה 377 אנשים,

תינוקות, נהרגו בתאונות דרכים. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לא עשתה כלום. מילא שהיא לא עשתה כלום, יש קיצוץ בתקציב תאונות הדרכים. אתם יודעים כמה ניידות משטרה יש ב-OECD? בממוצע, אחת לכל 10 קילומטר. במדינת ישראל, הענקית, כמה ניידות משטרה יש? בממוצע, אחת ל-100 קילומטר. מה זה אומר לכל מי שצופה בנו? שאין שוטרים, אין אכיפה, אפשר לנסוע, לעשות עבירות תנועה. אבל לא ממליצים.

אנשים עושים את זה. בסופו של דבר יש שוק, ושוק חופשי עובד גם בתחום של האכיפה. אם רואים שאין אכיפה,

אנשים עושים עבירות, מתחילים לעשות יותר ויותר עבירות,

מרשים לעצמם יותר, וככה אנחנו בשנת שיא. 20 שנה לא היה כזה מספר של נפגעים, הרוגים, פצועים בתאונות דרכים. הכי הרבה. וממשלת ישראל, בהצעת התקציב מקצצת עוד ברלב"ד, כשאנחנו בסכום הכי נמוך שיש ב-OECD. אין שום תוכנית רב-שנתית למלחמה בתאונות דרכים, ואנחנו במקום האחרון. אף אחד לא משלם את המחיר, אף אחד לא הולך לכלא על אנשים שמתו תחת המחדל שלהם, והשרה אפילו לא מגיעה לכאן, לא מגיעה לשום ועדה. לא סתם התפטרתי מוועדת המשנה לבטיחות בדרכים, כי פשוט ממשלת ישראל לא סופרת את ההרוגים, את המשפחות, לא אכפת לה מהפצועים. אף אחד מבחינתה לא אשם. כמו שבמחדל של 7 באוקטובר היא לא אשמה, אותו דבר היא לא אשמה בתאונות הדרכים, היא לא אשמה בזה שאנחנו 402 ימים עם 101 חטופים, היא לא אשמה בזה שיש מילואימניקים שכבר שנה שלמה עושים מילואים ועכשיו קיבלו הודעות מביטוח לאומי שמורידים להם את התשלומים שהם מקבלים מהמדינה כי לא היו להם הכנסות השנה. אבל הם אומרים: השנה היינו במלחמה, היינו במילואים, איך יהיו לנו הכנסות? אז אומרים: לא, זה חוק, ומתחילים ביורוקרטיה. אף אחד לא אשם. יש בלי סוף חקיקה היום, מחר, יום רביעי. אף אחד לא אשם.

לא הממשלה הזאת. לא בזה שיש אנשים שראויים לגיוס ולא מתגייסים, הממשלה לא אשמה. היא לא אשמה בפשיעה, היא לא אשמה בקיצוץ בחינוך, בבריאות, בזה שאנחנו מדינה בטראומה ואין כאן כמעט פסיכולוגים ופסיכיאטרים בשירות הציבורי. הם לא אשמים בכלום אבל הם מאשימים את כולם בכול. איזה מין ממשלה. אין אחריות. יש לנו עוד הרבה חוקים שאמרתי, מאוד לא חשובים, חוקים על הרבנים,

לא על אלה שצריכים, לא על אלה שהורגים בדרכים. שם אני גם אסביר איך הממשלה הזאת ממשיכה להביא כסף למקומות מסוימים ושוכחת מאלה שבאמת צריכים.

חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום רביעי בשעה 11:00 יהיה אירוע חשוב למדינת ישראל. מלבד זה שתיפתח כאן מליאת הכנסת ויהיו פה נדמה לי 19 הצעות חוק פרטיות, שחלקן לא קשורות למאמץ המלחמתי,

יתחיל לדון, בבקשת סנגוריו של בנימין נתניהו לדחות את משפטו, את שלב העדויות, שאותו בית משפט - - - את עדותו,

שזה שלב חשוב בתהליך המשפטי. למעשה, כבר ביולי בית המשפט קבע שנתניהו יתחיל להעיד במשפטו ב-2 בדצמבר. הבוקר, כמו כל אזרחי ישראל, אני קורא את ההודעה, הידיעה החדשותית, שפרקליטיו של ראש הממשלה, או פרקליטו של ראש הממשלה, ביקשו לדחות את השלב הזה לחודש פברואר. ואז אמרתי, זאת לא בקשה, זה אולטימטום של ראש הממשלה למדינת ישראל: אם אתם לא דוחים לי את שלב העדות שלי בבית משפט, אז אתם אחראים למה שיהיה פה בשלושת השבועות הקרובים, עד 2 בדצמבר.

אדוני היושב-ראש, כבר למודי ניסיון, בארבע וחצי השנים האחרונות, מאז שהתחילה הפרשה, מאז שהוגש כתב אישום, שרוב-רובם של הדברים משועבדים לטובתו האישית של נתניהו, גם כאשר מדובר בהחלטות ביטחוניות וגם בהחלטות פוליטיות שמתקבלות כאן בבית הזה. אני חושב ובטוח שכמה פעמים הלכנו לבחירות בגלל המשפט של נתניהו. יש אנשים שהיום אני בטוח שמצטערים על אותה תמונה שהם עומדים במסכה בבית המשפט וככה תוקפים את מערכת המשפט. אין מדינה דמוקרטית ומערבית אחת שבה יש ניגוד עניינים כל כך מובהק בין ראש הממשלה, שמנהל את משפטו, לבין מערכת המשפט, שנאלצת להדוף את התקיפות של ראש הממשלה המכהן. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר פעם שאין לו שום בעיה לנהל את ענייני המדינה וגם לנהל את משפטו, ככה טענו סנגוריו בתשובה על כמה עתירות שהוגשו לבית המשפט. אז איך זה מסתדר עם האמירה שאפשר לקרוא באותה בקשה שהוגשה לבית המשפט לדחות את שלב העדות שלו, שכתוב בה שיש עומס רב בניהול המדינה? אז אני מציע, אדוני ראש הממשלה: תתייעץ עם עורך הדין שלך ותחליט, או שאתה מסוגל לנהל את המדינה או שאתה לא מסוגל לנהל את המדינה תוך כדי שאתה מנהל את משפטך.

הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250), התשפ"ה 2024, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 251), התשפ"ה 2024, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה.

כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת, הודיעו חברי הכנסת נאור שירי, ולדימיר בליאק,

סימון דוידסון ונעמה לזימי כי הם חוזרים בהם מהצעת חוק הרשות לגיל הרך, התשפ"ד 2024, שמספרה פ/4873/25,

חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון הודיע כי הוא חוזר בו מהצעת חוק הרשות לגיל הרך, התשפ"ד 2024, שמספרה פ/4873/25. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, מה עוד אנחנו למדים מתוכנית או תחקיר "המקור" של רביב דרוקר ששודר אתמול וישדרו את החלק השני שלו היום? אנחנו למדים שהשר לביזיון לאומי, שאמון על הביטחון האישי של אזרחי המדינה ובכלל, מקבל החלטות על המקומות הרגישים ביותר והנפיצים ביותר בהתאם למדד האישי שלו בריבים שלו עם לשכת ראש הממשלה. מתברר אפוא שהשר הזה מסתנן לעיתים קרובות אל תוך מסגד אל-אקצא, ומעורר פרובוקציה שמאיימת להדליק את כל האזור במקום הרגיש ביותר והנפיץ ביותר, אך ורק כי הוא מסוכסך עם ראש הממשלה בסוגיה כלשהי והוא רוצה לעשות לחץ שיביא את לשכת ראש הממשלה להחלטה אחרת מולו. אלוהים אדירים. אלוהים אדירים. כיצד אפשר לקבל מצב ששר בכיר האמון על הביטחון האישי של אזרחי המדינה, כל אזרחי המדינה, משחק באש ביודעין ובכוונה תחילה, כדי ללחוץ על מישהו לטייב את התנאים האישיים והמפלגתיים שלו בתוך הקואליציה המטורללת והנפשעת הזו? והבן אדם הזה, המורשע, המורשע היחיד, דרך אגב, בכל הכנסת, שהורשע בבתי משפט בתמיכה בארגון טרור, הבן אדם הזה ממשיך לכהן בתפקיד הכל-כך רגיש הזה. וכאשר אנחנו מתריעים, אומרים שאנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו שונאים אותו. רבותיי, מדינה שמכבדת את עצמה לא הייתה מאפשרת למורשע הזה לכהן דקה אחת כשר. גדולי הליכוד בעבר לא הסכימו להישאר במליאה כאשר הגזען מאיר כהנא עלה לדבר, והמורשע בטרור, השר לביזיון לאומי, הוא החניך, הוא התלמיד, של כהנא הגזען, והוא מכהן בתפקיד כל כך בכיר במדינה. אוי לנו. תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ, מוותר. לא.

רון

נו, באמת, ארז. זה היה להגיד "אני פה". זה היה להגיד "אני פה". אבל היית בכיוון החוצה. היית לכיוון היציאה, לא לכיוון הכניסה. הייתי בכיוון של עוד פניית ציבור לשר הפנים, השר היחיד שמתפקד בממשלה הזאת. - - - יש עוד שרים? אני יודע שאתה חבר שלו, שכן שלו.

יש עוד שרים שעובדים בממשלה? כן, כן. השר מרגי, השר יואב בן צור. לא יודע, לא מכיר. אני מכיר את משה ארבל, מפרגן לו בכל הזדמנות. אני מקווה שזה לא הורס לו את הפריימריז. אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, אתמול עם ישראל נחשף לתחקיר מטלטל של רביב דרוקר שהראה את כל מה שכולנו יודעים. זה לא תחקיר, אני אתן לך עוד זמן, זה לא בדיוק תחקיר, זה הדלפות. תחקיר, כשחוקרים, ושולחים, נכון?

השר ארבל, השר המתפקד. אני לא מבין בתקשורת, אני לא יודע.

אני אעשה לך גם המשך לאירוע הזה. זה האימא של התחקיר. שר

גם נהיה מאובטחים הרבה יותר טוב.

לא מותר לך, יש ניגוד עניינים. אה, נכון, אתה צודק. אני מרוצה ממה שיש לי.

בוא נחזור רגע לתחקיר המטלטל של רביב דרוקר, שגילה את מה שכולנו יודעים: מדינת ישראל הופקרה. הביטחון האישי של כל אחת ואחד במדינת ישראל הופקר בידי ליצן טיקטוק, ואני מבין שזה מונח שמאוד מפריע לשר הטיקטוק, אותו שר עם מנטליות של כוכב בן 16 שמחפש את הלייק הבא,

עכשיו כולנו גילינו שזה בדיוק העניין. איך מקבלים החלטות? מה מביא יותר לייקים. לאן שולחים שוטרים? לאיפה שתגיע התקשורת. ואם זה לא מספיק לכם, אז גם גילינו שבנצי גולדשטיין, עוד עבריין מורשע - - גופשטיין. מתקן אותך השר. גופשטיין. - - עוד עבריין מורשע, פועל בניגוד עניינים בתוך הלשכה של השר לביטחון לאומי. אותו אדם הוא גם גיסו של חנמאל, ראש המטה.

ותאמינו או לא, אין הסכם ניגוד עניינים. ואני רוצה להקריא לכם מתוך החוק, חבריי חברי הכנסת. סעיף 284 לחוק העונשין קובע כך: "עובד ציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד,

מאסר שלוש שנים". זה הסעיף של מרמה והפרת אמונים. זה בדיוק מה שקורה בלשכתו של שר הטיקטוק, הידוע כשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. ואני מודיע לכם מפה: אני אפנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה ברורה שתחקור את הנושא הזה. לא ייתכן שבתוך הלשכה של השר שממונה על הביטחון הלאומי של כולנו, ייעשו עבירות בניגוד עניינים. ומי יודע במה עוד הוא מייעץ ואיזה עוד חיי אדם וחיי שוטרים אנחנו מסכנים כי אותו אדם רוצה לקבל עוד לייק בפייסבוק או עוד לייק בטוויטר, או לקבל עוד איזה ריאיון בערוץ 12. לא ייתכן שזה מה שקרה למשטרת ישראל, ולא ייתכן שכל אחד שיושב בבית הזה, בממשלה הזאת, יעבור על זה לסדר-היום.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה.

טרור, בידי רוצחים, ואין אור בקצה המנהרה. זעקות המשפחות נופלות על אוזניים ערלות, ועסקת חטופים רחוקה מתמיד. ההפצצות על תושבי הצפון המופקר נמשכות מסביב לשעון.

בעיר שלי היה מטח חמש פעמים, 50 טילים נפלו על כרמיאל, ואני כבר לא מדברת על הקריות,

שמופגזת ומופצצת כל יום, וגרים שם אנשים מבוגרים, קשישים, ילדים. מה עובר עליהם? אתם יודעים מה המצב הנפשי של המשפחות האלה? אזרחים נרצחים, המפונים עדיין לא חזרו לבתיהם, והלוחמים ממשיכים ליפול על הגנת המולדת. בהולנד מאות פורעים מוסלמים דרסו, דקרו והיכו בברוטליות ישראלים באופן מחריד בלילה שהפך לפוגרום, בזמן שבישראל, ראש ממשלת הניתוק-שיתוק משחק במשחק הכיסאות המדמם ביותר, וממשיך לחלק ג'ובים ולמנות עוד שרים בממשלה בשווי מיליוני שקלים בעת משבר כלכלי חמור. הסתה מכוערת מופנית בעיקר נגד מי שמבקש להחזיר את החטופים. חברתי חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי הותקפה בזמן שהיא קראה להחזיר את החטופים הביתה. מכונת הרעל עובדת שעות נוספות בשביל לטשטש את העם ולהסיט את תשומת ליבו משרשרת הכישלונות הבלתי-נגמרת שלהם ומפיטורי שר הביטחון בעת מלחמה. ממשלת ההסתה בונה על זה שהציבור לא ייכנס לפרטים, ולמעשה רק זורה מלח בעיני הציבור. הפעם הם עשו את זה באמצעות תרגיל מסריח עם שם מאוד פטריוטי: חוק גירוש משפחות מחבלים. כשצה"ל, שב"כ והיועמ"שית מתריעים על סכנות ביטחוניות וחוקתיות בחוק מסוים, למה הממשלה מקדמת אותו, כשברור שהוא לא ימומש? הממשלה מכינה את הקרקע להתנגשות חזיתית עם מערכת המשפט ולקידום הפיכה משטרית על מלא. חברי הכנסת בקואליציה אומרים בגלוי ובקול רם. הם כבר לא מסתירים כלום. זה הרי לא אמור להפתיע אף אחד. זו אותה ממשלה שמטפחת את ההשתמטות ומפקירה את הלוחמים שלנו, וכל זה בזמן שצה"ל מתמודד עם פערי כוח אדם עצומים בצל מלחמה שגובה מחיר כבד. אבל מכונת הרעל לא תערער אותנו. הציבור לא עיוור. אנחנו כאן, ממשיכים בכל הכוח, עד שנציל את המדינה מידי מי שהורס אותה. תודה רבה. חבר הכנסת נסים ואטורי, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. תודה רבה,

היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, למי שלא שמע את הציטוט של ראש הממשלה, שני איומים שצריך לפתור: איראן וחוק הגיוס. בהחלט עומד באותו מאזן, השוואה הגיונית בסך הכול, גם ערכית מאוד. אבל חשבתי לעצמי על פתרון. אני יכולה לסייע בידי ראש הממשלה איך לפתור את שני האיומים הגדולים על מדינת ישראל. יש פרקטיקה חדשה שאני רוצה להציע, ומסתבר שהרבה שרים שלנו אוהבים להשתמש בפרקטיקה הזו.

אשתך שתחיה, שתיבדל לחיים ארוכים, היא בקבוצת הווטסאפ של הלשכה שלך?

אז מסתבר שיש פרקטיקה חדשה. מכניסים את בני הזוג לתוך קבוצת הווטסאפ הלשכתית, והינה, יועצים מדרגה ראשונה, מקצוענים, שיודעים את העבודה, שיכולים לעזור לקבל החלטות. נזכרתי ששבוע שעבר עמדתי פה ודיברתי על ועידת האקלים, שהשרה לאיכות הסביבה טסה עם ארבעה שרים,

לוועידת האקלים, בעלות של 7 מיליון שקלים רק ההקמה של הביתן, ללא אבטחה וכו', ודיברתי על זה שבעלה שיחיה גם שאל אם אפשר לממן את זה על חשבון המדינה. ונזכרתי בימי ממשלת השינוי, זוכרים את הימים ההם? שבהם הוא ניהל משא ומתן עיקש כדי להבטיח לה את תפקיד השרה. ואני גם רוצה להזכיר שהיא הייתה ילדה טובה עד הסוף, כמו שהיא אהבה להגיד. ומסתבר שהפרקטיקה הזאת זו פרקטיקה נהוגה מאוד בממשלה. זה קורה אצל השרה סילמן, עכשיו אנחנו למדים שזה קורה אצל השר בן גביר, אשתו מייעצת לו לקבל החלטות מקצועיות של המשרד לביטחון לאומי, שאחראי על הביטחון הלאומי שלנו, אזרחי ישראל. היא מחליטה איזה סבב מינויים במשטרה צריך לקבל, את מי כן, את מי לא, וזה מאוד טבעי. ורציתי לשאול, אין פה הרבה חברי כנסת עכשיו,

אבל רציתי לשאול, שאלתי את קינלי. האם אשתך בקבוצת הוואטסאפ הלשכתית, רון?

אה, היא לא מקבלת החלטות אצלך בלשכה?

אז הצעתי פרקטיקה חדשה, תצרף אותה - - - צאי לו מהזוגיות. שלי, מה את מתערבת לו בזוגיות? מה זה הדבר הזה?

אני לא רואה שרון מתנגד לעצה שלי. רגע, יש לי שאלה. שמחה, אתה, אשתך בקבוצה של הלשכה? אשתי פה, כל הזמן פה,

בראש - - רואים שהוא מפחד, רואים שהוא מפחד. - - אני לא יכול בלעדיה. למה את נגד נשים?

מה את מתערבת בזוגיות? אני לא מבין מה את רוצה, שלי. "חכמות נשים בנתה ביתה", כתוב. משלי, שלמה המלך. לא, לא, בואו נעשה סדר, בואו נעשה סדר. במינהל תקין במדינה נורמלית, כמו שפסיכולוג לא מתייעץ עם אשתו כיצד לנהוג במטופלים שלו, ועורך דין לא מתייעץ עם אשתו, או להפך, איך לנהל תיקים, כך פוליטיקאים שמכבדים את עצמם לא מכניסים בני זוג לקבוצת הוואטסאפ של העבודה, של הלשכה, ומתייעצים איתם איזה החלטות גורליות לקבל, שישפיעו על החיים של כל אחת ואחד מאיתנו. בושה וחרפה.

כמו שאמר השר רון דרמר: החלטות מתקבלות בפורום השלושה, נתניהו, דרמר ולא יודע מי,

בהחלט. ורציתי, בדיוק, נכון. גנבת לי את המשפט האחרון. כי הרי ציינתי גם את השרה סילמן וגם את השר בן גביר, וגם בלשכת ראש הממשלה, כידוע, יש כמה וכמה בני משפחה שמעורבים שם בקבלת ההחלטות. בגדול הוא רוצה לעשות אותו דבר, הבן, זה המודל. חד-משמעית. זה כמו בסוריה, שהבן הולך אחרי האבא, כזה.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה.

ארז, אצלך אני בטוח שאשתך לא בלשכה בקבוצה. אין לי קבוצה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, ועדת האתיקה החליטה לפני שעה

- - להרחיק את חבר הכנסת עופר כסיף לשישה חודשים מהכנסת. מעט מדי ומאוחר מדי.

די, מספיק. העמדה שלנו - - - רון, לא יפה. תשמעו גם דעה אחרת. אנחנו בסיעת חד"ש-תע"ל תמימי דעים לחלוטין עם חבר הכנסת עופר כסיף. ואני רוצה לשאול, אז למה לא מרחיקים אותנו, אנחנו? - - - אולי גם אותך?

איימן, לטיפול. לטיפול. אותך גם צריך להרחיק. יש ארבעה ח"כים ערבים ויש חבר כנסת יהודי אחד. זה לא בגלל שאתה ערבי, אותך צריך להרחיק כי אתה תומך טרור. זה לא בגלל שאתה ערבי.

אני רוצה להגיד לכם למה. אותך צריך להרחיק. איימן, ככה זה במדינה - - - חבר הכנסת שמחה רוטמן, לא.

סיימת? שתסתכל על הרגליים שלי - - - חברת הכנסת טלי, סיימת? יופי, תודה. אוי, באמת, הפסדתי מה שיש לאיימן עודה לומר.

הערבים, קל מאוד לעשות נגדנו דה-לגיטימציה: ראו, אלה פלסטינים שעמדתם לצד העם הפלסטיני. קל מאוד לעשות דה-לגיטימציה נגד העמדות שלנו. אבל במידה ויש יהודי שיש לו עמדה אחרת זה הופך ל-level אחר לגמרי, רעיון מול רעיון. לכן זה מקשה עליהם לעשות דה-לגיטימציה נגדו. אז מה עושים? משתיקים אותו. משתיקים את עופר כסיף בגלל שיש לו מצפון, והממסד פה לא רוצה אנשים עם מצפון. אנחנו איתך, חבר הכנסת וחברי היקר עופר כסיף.

תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת - - - אתה רוצה לדבר 17 שניות? חבר הכנסת סימון דוידסון, מזל טוב, היום יום הולדת. טלי גוטליב, למי? שש שנים מלאו היום בדיוק, 11 בנובמבר, ליום הראשון שבו העביר נתניהו לראשונה את מזוודות הכסף לחמאס. 11 בנובמבר 2018, מכריזות כותרות העיתונים: היום מועברות לראשונה מזוודות דולרים של קטר לחמאס. שש שנים מהיום בדיוק, המזוודות שקנו שקט מדומה וזמני אושרו על ידי ראש הממשלה נתניהו, אחר כך סמוטריץ'. מזוודות של כסף שהלכו למימון, פיתוח ובנייה של המנהרות, של כוח הלחימה, של התשתיות, של המשכורות. כל מה שהתפוצץ עלינו ב-7 באוקטובר. למה לא הפסקתם? למה לא הפסקתם את זה?

עכשיו תראה, אני אגיד לך, משה. אומרים בשפה היהודית: אין מלאכה נקראת אלא על שם גומרה, אז מי שגמר את האירוע הזה, התחיל אותו, לצערנו לא הפסיק אותו, זה ביבי וסמוטריץ'. אפשר לקרוא לזה,

בשנות החמישים הייתה פה מחלוקת קשה על חוק השילומים. בעצם זה מה שהיה פה, כסף עם תמורה. היו שאמרו שזה סוג של הצהרת כוונות, היו שאמרו שזה קניית שקט תעשייתי. אבל זה מנפלאותיו של מנהיגכם הדגול נתניהו, מדיניות הדחיינות, לקנות בכסף שקט, לדחות כל בעיה, כל דבר יידחה למתישהו, ליום שאחרי, יידחה, יידחה. חמאס בונה את כוחו, חיזבאללה בונה את עצמו על הגבול. עד שזה מתפוצץ, עד שזה מערער את הקואליציה וצריך ללכת לבחירות. זה מה שקורה עם חוק הגיוס כבר יותר מעשור, זה מה שקורה גם עכשיו כשהצבא צועק די, זה מה שקורה כשמשרתי המילואים משרתים יותר מ-300 ימים ואומרים: איננו יכולים עוד, וזה מה שקרה בדיוק עם חמאס,

שילמתם מזוודות, אתנן לחמאס, עד שזה התפוצץ. ואפשר לחשוב,

גם היום, שיש כל מיני דברים שהולכים ונבנים, כי לא מטפלים בהם. התקציב שהולך ומתקרב מזכיר לנו מה המחיר של מדיניות כלכלית מופקרת, מה זה חגיגה תקציבית שמפזרת כספים לכל דורש. למה לעשות היום אם אפשר לדחות למחר את החטופים, את העקורים? כן, חברים, היום יום הולדת, מזל טוב. שש שנים לדמי האתנן שנתניהו התחיל לשלם לחמאס. אבל מי שמשלם את המחיר זה אנחנו. תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת שיש לי כל כך הרבה טרוניות, יש לי כל כך הרבה מה להגיד. בכל יום אנחנו נחשפים לעוד משהו חדש ועוד משהו חדש.

זה כמו הסרטים המצוירים, שאתה ממש ממש מגיע לצוק, שני גלגלים כבר למטה והתהום ממתינה לנו. אבל אני בוחרת דווקא לדבר על מי שיש תחושה שקצת נשכחים, שקצת נרמלנו. כבוד היושב-ראש, במוצאי שבת זה היה 400 ימים שהחטופים לא איתנו, שעוד לא חזרו 101 חטופים. אימהות, יש לנו שם את משפחת ביבס, ילדים, יש לנו אבות, יש לנו סבים. בעצרת שהייתי בשער הנגב במוצאי שבת דיבר ניסן קלדרון, אחיו של עופר. ואתם יודעים מה? אני לא רוצה רק אני לשמוע, ועוד כמה מהדרום, אני רוצה שכל מדינת ישראל תקשיב לדבריו, וברשותך, אני רוצה להקריא את מה שהוא אמר: 400 ימים. 400 ימים של פחד, חושך ותסכול. 400 ימים שבהם עופר, אחי היקר, נמצא בשבי בעזה. נחטף מניר עוז בשעות הבוקר המוקדמות, מופקר על ידי ממשלת ישראל, ומתמודד עם מציאות שאיש מאיתנו אינו יכול לדמיין. אני, ניסן קלדרון, שורד מהטבח של 7 באוקטובר, אח של עופר, דוד של סער וארז שחזרו משבי הגיהינום אחרי 52 ימים. אנחנו כאן ממתינים, כואבים ומתפללים. בשבוע שעבר חגג ארז - - - נו, גם על החטופים אתם צריכים להפריע?

לא להפריע, בבקשה, באמת. בשבוע שעבר חגג ארז בר מצווה, רגע שאמור להיות שמח, אך היה חסר. אבא שלו, אחי עופר, לא היה שם להחזיק לו את היד, להתרגש איתו, להיות לצידו. אני כל כך מבינה את ניסן, כי אני חגגתי ביום חמישי בר מצווה לנכד שלי.

ואיך אפשר לחשוב שאין אבא שמלווה ונותן, "שפטרנו". תחשבו שעופר אפילו לא עשה את זה. זאת אומרת שסער, עדיין המצוות עליו. 400 ימים של הפקרה. 400 ימים שבהם הממשלה הזאת, ובראשה נתניהו, שכחה את הערכים הבסיסיים של היהדות, "לא תעמֹד על דם רעך". במקום לעשות הכול כדי להשיב את עופר ואת יתר החטופים, הם עסוקים בפגישות, חופשות ופקסים. בזמן שאנחנו דורשים פתרונות, אנחנו מקבלים רק תירוצים. ראש הממשלה סיפר לנו שיש אזרחים חיים בעזה. אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו שואלים: למה הם עדיין שם? נתניהו, אם אתה באמת הכול יכול, הוכח לנו שעוד נשארה בך אנושיות. החזר אותם עכשיו בעסקה. כולם. 400 ימים הם יותר מדי. 400 ימים של שקרים וסיפורים, בזמן שעופר ושאר החטופים לא אוכלים, לא שותים, לא רואים אור יום, לא יודעים מה קרה לנו. אני עומד כאן ודורש מהממשלה, ביום ובלילה, כל דקה וכל שעה, עשו רק דבר אחד. החזירו את כולם הביתה. תודה רבה. החזירו את המתים לקבורה ואת החיים לשיקום. אין לנו תקומה בלעדיהם. עוד שני משפטים, בבקשה. עופר אחי היקר, ואני מאוד מקווה שעופר, איפה שהוא נמצא, ישמע מה שיש לניסן להגיד, עופר אחי היקר, תחזיק מעמד עוד קצת. כולנו מחכים לך, הילדים, שרון, המשפחה, חברים. אנחנו כאן עושים הכול כדי להחזיר אותך. תודה לכל מי שפועל למען 101 האזרחים שעוד בעזה. אל תעצרו, אל תוותרו עד שכולם יחזרו. יש לי בקשה, כבוד היושב-ראש - - לא,

- - בקשה של משפחות החטופים. תגיעו לעצרות ותתמכו בהם. ותחזירו לנו את החטופים, תודה. אמן, בעזרת ה'. חבר הכנסת עמית הלוי. אדוני היושב בראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, הבוקר שאלו אותי כאן בכנסת: תגיד, עמית, ממה מפחד הרמטכ"ל? טלי, טלי, זה מפריע. ממה מפחד הרמטכ"ל הרצי הלוי? עד אתמול לא ידעתי להשיב. היום אני יודע את התשובה. עזוב את הרמטכ"ל כבר, עזוב את הרמטכ"ל. הרמטכ"ל מפחד מחזי נחמה. אפילו לא מחזי נחמה עצמו.

חזי נחמה.

אוה, אני אסביר מי זה. הוא אפילו לא מפחד מחזי נחמה, הוא מפחד מהדעה שחזי נחמה העז להשמיע, מהביקורת שהוא העלה. עכשיו, מי זה חזי נחמה, שואל רון כץ. אני אספר לך. חזי הוא קצין חי"ר. קצין בחי"ר, ומ-7 לאוקטובר, אלוף משנה. אלוף משנה לא נשאר בבית ב-7 באוקטובר, לא התמקמם במטה. - - די לטנף על הצבא, די, שחררו אותנו.

נלחם בפירים בג'באליה, בקו הראשון. ככל שהוא נלחם, ככל שהימים עברו,

ככל שהימים עברו הוא ראה שהדברים הכי בסיסיים לא קורים.

אנחנו באוסף של פשיטות ממוקדות, מבצעים מיוחדים על פי מידע מודיעיני. לא מלחמה קלאסית, כלומר, כיבוש, שליטה טיהור, אין. התחיל לשאול שאלות. למה אתם לא עושים כתרים? למה אתם לא עושים נקזים? דברים בסיסיים, לא אסטרטגיה, לא היום שאחרי, לא היומיים שאחרי. למה לא עושים את הדברים הבסיסיים שלמדנו בבתי הספר הצבאיים? למה אתם פועלים בצורה שהילדים שלנו אחר כך נכנסים פעם חמישית לג'באליה, פעם שישית לזייתון. הוא שאל, שאל, שאל, ולא קיבל תשובות. עלה מול המפקדים שלו, מול פד"ם, הגיע עם קצינים, ביקש פגישה עם הרמטכ"ל. קבעו, ביטלו, שוב ביטלו. בסוף הודיעו לו שהרמטכ"ל לא רוצה לשמוע. זאת התוכנית, איך אומרים בצה"ל? זאת הקונספציה, זהו. טוב, מה עשה חזי? מייד כשהוא סיים את המילואים כינס קצינים, הוא היה יכול לנוח בבית.

הוא היה יכול לנוח בבית, הוא היה בג'באליה חודשים.

אמר, אני מטייב, אני משפר. כינס, הגיע גם לכאן. ביקש שהקול הבסיסי מאוד הזה יישמע, זה גם הקול של דמי אחינו שזועקים מהאדמה, שיישמע, ואולי ככה ישפיע על מקבלי ההחלטות במטכ"ל. יותר אזרחות למופת מזה?

אולי אתם חושבים, אזרחי ישראל, שהרמטכ"ל הקשיב, שמע את הביקורת, חשב מחדש, הזמין את הפורום אליו ללשכה, בחן מחדש את התוכניות?

הוא עשה דבר אחד. הוא דאג באופן אישי להדיח את אלוף משנה נחמה משירות המילואים. העיף אותו מצה"ל. משרת, משרת, מפקד בקורס מג"דים וביחידות נוספות, משרת כלוחם. כל היחידות קיבלו הוראה מהרמטכ"ל אישית: חזי נחמה בחוץ.

פסול שירות. אותו רמטכ"ל שלא הדיח אף אדם אחר, אבל חזי נחמה, שהעז להעלות ביקורת, להביע דעה אחרת, הוא בחוץ.

שזה אחד מרגעי השפל במלחמה הזאת. מי שעומד בראש מערכת, שאנשים שמוסרים את הנפש, באים למסור את הנפש והם מוסרים את הנפש, ובדל ביקורת לא יכולים להשמיע. אם הם משמיעים הם בחוץ. אותה תרבות אנטי-ליברלית, אנטי-דמוקרטית, כמו באוניברסיטאות בעולם. אתה משמיע את הקול, אתה נהיה פשיסט, אתה נהיה משוגע, כבר אתה בחוץ. זאת בדיוק התרבות שהובילה אותנו ל-7 באוקטובר. הרי זה מה שקרה כשהאלחוטנית ו' אמרה דעה אחרת. אמרו לה: לא, את מדמיינת. הזמן נגמר, הזמן

תודה רבה.

אמר: חמאס מורתע. תודה רבה. משפט אחרון, ברשותך. הראשון שהיה צריך לתקן את התרבות הקלוקלת הזאת היה הרמטכ"ל הרצי הלוי. במקום זאת הוא עושה את ההפך הגמור. הוא מונע ביקורת - - הראשון היה צריך להיות ראש הממשלה שלך, שלא לקח אחריות על

אבל אני רוצה לומר שיש בסיפור הזה גם נחמה גדולה. יש נחמה, יש חזי נחמה.

אני אומר לך, חזי. אנשים כמוך, שלא חוששים לא להיות במיינסטרים, שלא חוששים להביע עמדה אחרת, אתה הנחמה שלנו. אתה התקווה לדור העתיד של מפקדי צה"ל, שלא מפחד מהאויב בחוץ וגם לא יפחד מביקורת מבית. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קצת ציטוטים ממנהיגי עולם. אה, חשוב.

במהלך קמפיין הבחירות לנשיאות, הנשיא הנבחר טראמפ דיבר בצורה מאוד ברורה ונחרצת על הטרלול הפרוגרסיבי. הוא התחייב לקדם, ואני מצטט - - - איך שאמרת טרלול פרוגרסיבי, נכנסתי. חינוך חיובי על המשפחה הגרעינית, תפקידי אב ואם וחידוד השוני והייחודיות של גברים ונשים, במקום לטשטש אותם.

הוא אמר שיבקש מהקונגרס לאסור בחוק כל מימון פדרלי של טיפולים שכביכול משנים את מינו של אדם, הוא הבטיח שלא יתאפשר למורים להציע לילדים את האפשרות שיכול להיות שהם לכודים בגוף הלא-נכון, והוא הודיע שלא יאפשר, חבר הכנסת סימון דוידסון, זה בשבילך, הוא הודיע שלא יאפשר לגברים להתחרות בספורט נשים, ולא משנה איזה טיפולים הם עברו או איך הם מכנים את עצמם. בשבוע שעבר הציבור האמריקאי אמר את דברו בצורה מאוד ברורה. וכפי שנאמר אתמול בכאן 11 על פי כתבה בניו יורק טיימס, זה היה אחד מהנושאים המרכזיים שהכריעו את מערכת הבחירות. בימים האחרונים נבחרה לתפקיד יושב-ראש המפלגה השמרנית בבריטניה אישה בשם קמי

גם היא לא מתבלבלת מהטירוף הפרוגרסיבי. היא מתנגדת לכך שגברים, גם אם עשו ניתוחים, ישתמשו בשירותי נשים. ברור לה שההתייחסות של החברה למינו של האדם לא אמורה להיות לפי מה שהוא מגדיר את עצמו אלא לפי איך שהוא נולד. והיא לא מוכנה לכך שצוותי ההוראה יעלימו מההורים את מה שקורה עם הילדים שלהם בבתי הספר. ואגב, היא גם תומכת ישראל מאוד מובהקת, ולדבריה היא מוצאת בנו בהירות מוסרית שחסרה בחלקים רבים כל כך של העולם. ואיפה אנחנו במדינת ישראל? מה עם עצירת הטירוף הפרוגרסיבי כאן אצלנו במערכות הציבוריות? מתי יגיע הריפוי להפיכה הפרוגרסיבית של ממשלת בנט ולפיד? אני מציע להתחיל מהריפוי של משרד החינוך, מהיוזמות הפרוגרסיביות של שרת החינוך הקודמת שאשא ביטון, יוזמות שמטרתן הייתה לשטוף את מוחם של הילדים בתכנים שמנוגדים לתפיסות העולם של רוב ההורים ולאמונותיהם.

הגיע הזמן להחזיר למשרד החינוך את היהדות.

חבר הכנסת נאור, למה אתה לא יכול לשמוע מישהו ששונה מדעתך?

אז תצא להתאוורר ותחזור.

הגיע הזמן להחזיר למשרד החינוך את היהדות, את המסורת ואת הציונות, וכבסיס לכול, את ערכי המשפחה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה.

תשמעו - - - אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת - - אני אוהב לשמוע אותו, למרות שאני לא מסכים איתו. - - אתמול היה תחקיר של רביב דרוקר בערוץ 13, ולפניו היה גם פרסום של ג'וש בריינר, כבר לפני כמעט שנה, בעיתון הארץ, על דברים שמתרחשים במשרד לביטחון לאומי. אני שם כרגע בצד את מיהם החברים של השר, מי נמצא בכוורת שלו, אני שם בצד גם את דעותיהם הגזעניות. אני שם בצד את רדיפת התקשורת הקיצונית של השר, כמעט הפרעה. אני שם בצד את דמותו חסרת חוט השדרה, שהייתה בולטת אתמול, כחוט השני, חוט השדרה שלו לא קיים. יועץ אחד אומר לו: תעשה ככה, יועץ אחד אומר לו: תעשה ככה. אני שם בצד את חוסר הרצינות ואת חוסר עבודת המטה שלו. אני שם בצד גם את חוסר היכולת שלו לקבל החלטות באופן עצמאי. מדובר באמת בשבשבת לא רצינית, שהולכת על סמך הרוח ועל סמך מה חושב הבייס. ואחרי ששמתי בצד את כל הדברים הקשים האלה, שמאפיינים את התנהגותו של השר הזה, שני דברים הזדקרו באותו שיח שהיה. פעם אחר פעם השר הזה מציב את אזרחי ישראל בסיכון ביטחוני. הוא מנהל שיח לגבי מה צריך לעשות במזרח ירושלים: נכניס כמה כלבים, יחפשו נשקים, זה כבר יעורר שם משהו. את מה זה יעורר? את מה זה יעורר? הוא עולה להר הבית לייצר אתגר לראש הממשלה, סיבוב פוליטי על כולנו, שיכול היה להיגמר בדם. ואתם, כל מי שיושבים פה, רואים ושותקים. רואים ושותקים. אני לא מדבר על העובדה שבתקופה שלו הפשיעה משתוללת.

אתה היית בניחום אבלים בבאקה אל-גרבייה אתמול, אני הייתי שם ביום שבת. זיאד אבו מוך נרצח, מנהל בית ספר.

באותו זמן, איפה הוא היה? איפה השר הזה היה? בשום מקום שקשור לאיומים הרציניים שקיימים על מדינת ישראל. אתם יושבים שם ושותקים.

ראש הממשלה הזה, עם כל הביקורת שיש לי עליו, היא גדלה מיום ליום, כי הוא לא עושה את תפקידו. זה לא תפקידו לזרוק מילים: נזיז את היועצת המשפטית.

יש שר בלתי כשיר, לא אחראי, שמסכן את ביטחון מדינת ישראל.

לראש הממשלה: אל תפטר אותו כמו שפיטרת את גלנט. פשוט תזיז אותו, תהפוך אותו לשר לביטחון תזונתי, ותיקח את השר לביטחון תזונתי ותשים אותו במשרד לביטחון לאומי. אולי בזה יקרה משהו טוב אחד שתעשה.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי קואליציית חוק הרבנים ומגיני המשתמטים, אני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי לפנות אליכם ואל זה שעומד בראשכם. אחרי יותר משנה של מלחמת חורמה חסרת תקדים, אתם היום באמת יכולים להגיד שכמעט ניצחתם. אתם ממש כפסע מהניצחון המוחלט. כמעט וניצחתם את המשרתים, כמעט והבסתם את המילואימניקים הקורסים במאות ימי קרב, כמעט וחיסלתם את החטופים ואת בני משפחותיהם, כמעט והכחדתם את משטרת ישראל, כמעט והצלחתם לצייר את כל מוסדות המדינה כבוגדים. יצאתם למלחמה עם סכין בין השיניים ווידאתם הריגה בכלכלה הישראלית, ברוח הישראלית, בממלכתיות הישראלית.

אין עליכם. רק חבל שמרוב שיכרון כוח התבלבלתם בזיהוי האויב. הצוררים הבאים להשמיד את העם היהודי והישראלי נמצאים בביירות,

בדוחא ובטהראן, לא בקפלן ובצלאח א-דין, בגלילות ובמחנה מטכ"ל. גם לממן את חמאס, גם לספק לו את המשאבים להקים אימפריית טרור, וגם לראות אותו כנכס, גם לקרוס ולא לתפקד החל מ-7 באוקטובר, לדשדש ולהפקיר ולהזניח את אזרחי ישראל, וגם להעז להוביל מלחמת חורמה נגד הנפגעים עצמם, המפגינים, המפונים, החטופים, החיילים. הכול פוליטי אצלכם, עד כדי כך שאתם איבדתם כל מוסר ובושה. ואולי איבדתם גם צלם אנוש. במקום להוביל היום את חוק הרבנים, למה לא הובלתם 7,000 מתגייסים חרדים אל הבקו"ם? מה קרה לפיקוח נפש דוחה הכול? אתם צריכים תזכורת? יהודי לא מקריב יהודי. יהודי לא מפקיר יהודי. יהודי לא עומד מנגד כשדמי אחיו זועקים מהשמיים. ישראל הציונית חשובה יותר מהשטעטל האנטי-ציוני, האנטי-ישראלי והאנטי-ממלכתי שהצמחתם והפכתם לשליט עליכם. מי היה מאמין שיוצא סיירת מטכ"ל, האיש שעשה קריירה מדיבורים על ביטחון ועל לוחמה בטרור, בן להיסטוריון ואבא למשתמט ממיאמי, הוא שיהיה חתום על המלחמה בציונים המשרתים ויהפוך למגן האנטי-ציונים המשתמטים ושודדי הקופה הציבורית, וכל זאת, בתוך מלחמת אין ברירה מהקשות שידענו. זאת האמת. ביבי ברח. הוא לא רק ברח אל המקלט האטומי, הוא ברח מהעם שלו ורואה בו אויב. תודה רבה. הוא ברח מהציונות, ברח מצה"ל וממשרתיו. ראש ממשלה שהוביל אלינו שואה. ואותו נתניהו שרואה בעמו שלו אויב ובאויב האמיתי נכס, אותו ביבי חייב ללכת הביתה לפני שיהיה מאוחר מדי לכולנו. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב. או-הו. מה זה או-הו? על מה או-הו? מה זה - - - מה יש לו לומר על קבלת החלטות זוגית. את כל הדברים שמענו קודם מיש עתיד. אתה שומע אותו מספיק בוועדה שלך.

הפסיק לבוא.

מאז שהוא שמע שהוא הולך לקבל ועדה משלו, הוא כבר התחיל לזייף. אני רוצה לדעת אם יש תוספת זמן לטרלול פרוגרסיבי.

אין?

לא הבנתי מה בינך לבין הטרלול הפרוגרסיבי, גלעד. גם אני שואל. טרלול אני מבין. סליחה, סליחה. אדוני היושב-ראש, סליחה.

תאפס לי, אדוני. 20 דקות של טרלול פרוגרסיבי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר התורן. מוחמד, מוחמד.

402 ימים לאחר טבח 7 באוקטובר ופרוץ המלחמה ולממשלת ישראל אין תוכנית אסטרטגית לניהול המערכה ברצועת עזה. ועל אחת כמה וכמה, אין כל תוכנית אסטרטגית כיצד לסיים אותה, פשוט אין. כבר 90 ימים שראש הממשלה לא מתייצב בפני התקשורת לענות על שאלות העיתונאים. כנראה שמסיבות עיתונאים מיועדות, לשיטתו, רק לרגעים שבהם צריך לעכב או לסכל עסקת חטופים. אז אמור לי, אדוני השר התורן משה ארבל, אתה יודע מה כוונת הממשלה לגבי התושבים הפלסטינים המפונים מצפון הרצועה? האם מדובר בפינוי זמני התואם את דרישות הדין הבין-לאומי, או שממשלת ישראל, שאתה חבר בה, גמרה אומר לכבוש באופן קבוע את השליש הצפוני של הרצועה, להפוך אותו לאדמה חרוכה ולגרש את תושביו באופן קבוע דרומה? מה התכלית, אדוני השר, של הרחבת ציר נצרים לממדי ענק ששווים בגודלם לשטח של העיר תל אביב? מה התוכנית שלכם להעמדת אלטרנטיבה שלטונית לשלטון חמאס? ממשל צבאי ישראלי מלא על 2.3 מיליון פלסטינים או תוכנית אחרת? הרי בינתיים אתם רק מעצימים את שליטת חמאס ב-2 מיליון פלסטינים המכונסים במרחב שבין ציר נצרים לציר פילדלפי. תאמר לי, אדוני השר התורן, יש לכם בכלל תוכנית בממשלה? הגיע הזמן שהבית הזה, ואזרחי ישראל כולם, יקבלו תשובות.

מתנהלת מלחמה ללא שום כיוון אסטרטגי וללא חתירה לסיומה היא סכנה יום-יומית לחיי החטופים ולחיילי צה"ל הנלחמים ברצועה. וכן, היא גם מובילה למציאות הומניטרית איומה, שגם אם נעצום את ענינו היא תתנפץ לנו בפנים, מוסרית, ביטחונית ודיפלומטית. תקשקשו מהיום עד קץ כל הדורות על הניצחון המוחלט. בפועל, היעדר האסטרטגיה מוביל להנצחת שלטון חמאס ברצועה. כנראה, בסתר ליבכם, למרות כל מה שקרה, אתם ממשיכים להעדיף את האופציה הזו על פני כל מהלך של הסדרה, משא ומתן או הסכם. אז אמרו לנו, חברי הממשלה שנושאים כולם יחד באחריות, מה לעזאזל התוכנית? תוכנית האלופים? התוכנית של דניאלה וייס להתנחלות יהודית בלב עזה? לאן אתם מובילים אותנו? אתם בכלל יודעים? תודה רבה. תודה רבה. התייצבו בפני הציבור ותנו תשובות. ואם אין לכם תשובות, הניחו את המפתחות. דם הנרצחים, החטופים והחיילים מחייב אתכם. תודה רבה. לסיום, אדוני היושב-ראש, בניגוד למתואר בפרשת השבוע, אף מלאך, אדוני השר, לא יזעק לכיוונכם אל תשלח ידך אל הנער. אם החלטתם לעקוד את החטופים, אף אחד לא יציל אותם ואף אחד לא יציל אתכם, כל אחד ואחת מכם, מדיראון עולם.

תנו לעם הזה את התשובות

תודה רבה. חבר הכנסת בנימין גנץ, בבקשה. בפתח הדברים אני מבקש להתייחס לדברים

ולהגיד לראש הממשלה: חוק הגיוס הוא לא איום על הקואליציה, אלא על מדינת ישראל. הוא איום על רוח העם ועל היכולת שלנו לנצח. זה לא משבר קואליציוני שאתה צריך לפתור, זה קו שבר בחברה הישראלית וסכנה מוחשית לביטחון המדינה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מילא חברי כנסת מפריעים, אבל הם?

בבקשה, לכבד. השבוע היינו אמורים לציין כאן במליאה, בבית הנשיא ובהר הרצל, את יום השנה להירצחו של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שנרצח בידי מתנקש יהודי. לצערי, הוחלט לבטל את כל הטקסים מלבד הטקס הממלכתי בהר הרצל, שהתקיים אף הוא בפורום מצומצם. אני מבקש לקרוא לנשיא וליושב-ראש הכנסת לבחון את הנושא מחדש, איך כן לציין את יום השנה מתוך ראייה לאומית. כולנו זוכרים את דבריה של נועה, נכדתו של רבין ז"ל, בלוויה קורעת הלב מול מנהיגי כל העולם, שהיא אומרת: "תסלחו לי - - - אבל אני רוצה לדבר על סבא שלי". דברים שבאו מן הלב ונכנסו אל הלבבות. רבין היה איש משפחה ויש לכבד מאוד את רצון משפחתו, שאני גם שותף לו, להימנע בימים כאלו, כשלוחמינו בחזית וחטופינו במנהרות חמאס, מטקסי ראווה. נכון, ראוי שכל טקס שנעשה בעת הזו ייערך בצניעות ובממלכתיות. לצד זאת, דווקא בימים האלו, אסור לטשטש את זכר רבין ובעיקר את מורשתו. למשפחה יש זכות לציין את יום השנה בכל דרך שתמצא לנכון. אנחנו, כמדינה, מחויבים לציין אותו ולהזכיר את הרצח. אנחנו מחויבים לזכור את רבין, שידע לקחת אחריות קודם כול על כישלונות, לזכור את רבין שהיה לוחם בכל רמ"ח איבריו, כמו אלו שאנחנו שולחים כעת לחזית. מכובדיי, יושב-ראש הכנסת לשעבר דן תיכון, ז"ל, שנפטר השנה, אמר מעל בימה זו, ואני מצטט: "תקופה ארוכה היה רבין חבר כנסת. הוא נבחר לכנסת השמינית ב-1974 וכיהן בה עד יום הירצחו. אפילו פינת עישון יוחדה לו במשכן. - - - בעומדו זקוף ואיתן, כחייל וכלוחם, מצא את מותו מכדוריו של מרצח יהודי. עם מותו של רבין נפל דבר בישראל". רבין היה בשר מבשרו של הבית הזה ושל המדינה הזו, וראוי שנזכור אותו כאן, כי נפל דבר במדינת ישראל. הוא נרצח כתוצאה מהסתה נוראית, מקרע עצום בעם שהוביל לאסון לאומי, וראוי שנזכור ונזכיר איך הגענו לאירוע שפצע את האומה כולה, לרצח ראש ממשלה. עלינו לזכור זאת בענווה, ברגישות ובממלכתיות. בבית הנשיא, בבתי הספר, בהר הרצל וכאן במליאה. זה עניין לאומי. יהי זכרו של רבין ברוך. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה.

כנסת נכבדה,

אני כבר לא חזק כמו שהייתי,

אני "רואה אותך נלחמת מלחמות של אחרים, משתמשת בשארית כוחותייך, ואני נאלץ לעמוד ולהשקיף מהצד - - - אולי הוקל לך לדעת שמצאתי נחמה ופשוט לא תצטרכי לדאוג לי יותר". אלו היו המילים האחרונות של אסף דגן, זכרו לברכה, לאימו לפני ששם קץ לחייו. גופתו של אסף דגן, זכרו לברכה, שוכבת בבית החולים רמב"ם כבר שלושה שבועות, כי המדינה מסרבת לתת לו את הכבוד הבסיסי ביותר, שהוא להיקבר בקבורה צבאית. אמו של אסף, מירי, מספרת שהוא התחתן עם הצבא. הוא התגייס לחיל האוויר, לחם במלחמת לבנון השנייה, יצא לקצונה, ואחריה הגשים את חלומו והתקבל לקורס טיס. הוא היה נווט קרב והשתחרר מקבע לפני כארבע שנים.

עוד היה בשירות מילואים רציף ואינטנסיבי, כולל במלחמה האחרונה. גם כשאסף שם קץ לחייו הוא היה בדרך למשמרת בקריה, לאחר שקראו לו בדחיפות להגיע. אסף התאבד בגלל טראומה מהשירות הצבאי. זה ברור לכל סביבתו ומשפחתו. זה היה ברור גם למפקדיו, שבחרו להוריד אותו מטיסות כשהבחינו במצוקתו. למרות כל אלה משרד הביטחון מתנגד לקבור אותו בקבורה צבאית. האם זה הכבוד שמגיע לקצין שהקדיש את כל חייו להגנה על המולדת? אז הם ידעו לקחת אחריות, אך היום לא. סעיף 4ו לחוק בתי קברות צבאיים קובע כי חייל מילואים שנהרג בדרכו לשירות מילואים ייקבר בקבורה צבאית, כפי שדורשת המשפחה וצה"ל מסרב. איך ניתן להכחיש שאסף היה בשירות מילואים פעיל כאשר שם קץ לחייו? איך אפשר להגיד שהמוות שלו לא קשור לשירותו הצבאי? הוא שם קץ לחייו כשהיה בדרכו לבסיס. צה"ל חייב להכיר בכך שהקרב לא נגמר ברגע פשיטת המדים. הקרב הפנימי, הקרב על הנפש, הוא קרב עיקש, ולעיתים, לצערי הרב, הוא גם מכריע. אני קוראת למערכת הביטחון ולנו כחברה לא לעצום עיניים. פוסט-טראומה מבחינתי זה קרב לכל דבר, והקרב הזה, כמו כל קרב, גובה מחיר כבד. עלינו להשקיע את מרב המשאבים בטיפול בחיילים השבים משירות ולספק להם את כל הכלים והתמיכה הנדרשים כדי להתמודד עם הקשיים. המינימום שהמדינה יכולה לעשות לטובת אסף ומשפחתו, אחרי כל מה שנתן למדינה, זה להכיר בו כחלל צה"ל ולקבור אותו בקבורה צבאית.

כבוד היושב-ראש, הוא כרגע שוכב ברמב"ם, עדיין שם. חייבים להכיר בו. אני מחזקת את אימו של אסף, מירי, ומשפחתו, ומקווה שמשימתם לקבורה ראויה תדע מזור. יהי זכרו של אסף ברוך.

תודה רבה.

חבר הכנסת אריאל קלנר.

בנימה אישית,

אפשר גם לדבר בשקט, וזה חודר הרבה יותר עמוק מכשצועקים. מים שקטים חודרים עמוק. השאלה היא מה מדברים. פה זה היה על קבורה. אבל תעזרו לנו להביא אותו לקבורה. הגופה שלו ברמב"ם כבר כמה שבועות. זה הלנת מת. מה שידוע לי, שמטפלים בזה. זו לא החלטה שלו, זו החלטה של שר הביטחון. אנחנו העברנו את זה לשם.

החלטה שלו - - - זה מכוח החוק, ויש גם החלטות כאלה שהכירו בחוק.

אותו דבר כמו שנגיד נפגע תאונת דרכים בדרך למילואים מוכר. צריך לעשות מזה את ההשוואה. זה בחוק - - - בחוק.

ששיירה הומניטרית נתפסה כשהיא מעבירה תחמושת,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מישהו באמת נפל כאן

לו היו שוביהם זקוקים לפת לחם כדי לשרוד ולו היו צריכים - - אז אל תצביע.

- - ולו היו צריכים להוציא את ראשיהם מחוץ למנהרות - - - הוא לא יס-מן. אז מה קואליציה? מותר לו גם לבקר את הקואליציה. נכון. יש לי גם את הדרישות שלי.

אריאל הוא לא יס-מן.

לו היו צריכים השובים של אחינו ואחיותינו להוציא את ראשיהם מחוץ למנהרות כי אין דלק להפעיל את מערכות האוורור, כנראה שגם אחינו ואחיותינו היו מגיעים לפה יותר מהר. הדרישות האלה של הקהילה הבין-לאומית מישראל מאריכות את המלחמה ומאריכות את הסבל, מעדיפים להיראות מוסריים מאשר להיות מוסריים. אגב, חבריי, יש עוד גוף שמאוד מאוד חשוב לו הסיוע ההומניטרי, גם כן בכסות הפסאודו-מוסר הזה, הגוף הזה שנקרא בג"ץ. בג"ץ הפיק עד עכשיו 56 החלטות בעתירות להרחבת הסיוע,

לא מצפה ממנו גם כן לכלום, והדיון הבא, תקשיבו, תעקבו, ב-24 בנובמבר. יש לבג"ץ הרבה מה להגיד בנושאים האלה. אבל, אדוני היושב-ראש, גם אם נכפה עלינו להכניס סיוע, המינימום של המינימום זה לשלוט בו לשלוט בסיוע, לשלוט בחלוקה של הסיוע. כי כשמרצחי חמאס שולטים בסיוע, הם ממשיכים את השליטה האזרחית שלהם בשטח. לצערי, אדוני היושב-ראש, רבים מדי בצמרת צה"ל, בגיבוי שר הביטחון לשעבר גלנט, היו שבויים בקיבעון המחשבתי הזה - - די,

מתן, אתה שמעת את הדברים בעצמך ואתה יודע. יותר מדי אנשים שבויים בקיבעון המחשבתי הזה שהדבר הנורא ביותר זה שליטה בשטח, ואני מקווה שאתה יצאת מזה.

אני מקווה שלפחות אתה,

יצאת מהקיבעון המחשבתי הזה שהדבר הכי גרוע זה לשלוט בשטח. - - ולכן המציאו כאן כל מיני שיטות לוחמה שלא מבוססות על הכלל הכל-כך פשוט הזה. אז הגיע הזמן להיגמל,

ואני שמח שגם אתה תומך בזה. הגיע העת להבין ששליטה בשטח זו לא הבעיה, היא הפתרון. כך זה היה תמיד, וכך זה גם עכשיו. במלחמות מנצחים כששולטים בשטח של האויב. זה נכון, אגב, גם לצפון. אני קורא מכאן לשר הביטחון הנכנס ישראל כץ להחליף את התפיסות הכושלות של צמרת צה"ל ולהחזיר אותנו אל דרך הניצחון, אל דרך השמדת האויב, אל דרך השליטה בשטח. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו שטֶה, בבקשה. שטָה. שטָה. תודה, חבר הכנסת יעקב אשר, על התיקון. באמת, מודה לך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום היום ה-402 מאז פרוץ המלחמה, מאז האסון הגדול שפקד את עמנו, ובעיקר 402 יום ש-101 חטופות וחטופים נמצאים בשבי חמאס. לפעמים נדמה לי שיש פה אנשים שלרגע פשוט נוח להם, נוח להם לדבר עכשיו על שליטה על שטח, נוח להם לדבר עכשיו על התיישבות יהודית בעזה. על מה? על חורבן כרגע של המשפחות האלה? דברו איתן. שכחנו שזו אחת ממטרות המלחמה, להשיב את הבנים והבנות הביתה? היום קיימתי דיון בוועדה שלי, אדוני היושב-ראש, על ביטחונן של התצפיתניות והסמב"ציות. הגיעו אימהות החטופות, התצפיתניות שנחטפו, וגם משפחות אחרות. אני אגיד לך את האמת, המועקה הזאת שהן מרגישות, שלא מספיק מקשיבים להן. אז מדברים איתנו על סיום המלחמה בצפון, וגם העמדה שלנו במחנה הממלכתי, אני חושבת שהיא מאוד מאוד ברורה, ושמענו את הדברים של בני גנץ אתמול. אבל אני באמת שואלת את עצמי אם בחיזבאללה אפשר להתקפל ולסגור שם את הבסטה של הלחימה, שאגב, החיילים שלנו נלחמו ונלחמים בחירוף נפש, באומץ. אנחנו מודים להם על כל הישג צבאי, אבל ברור לנו שכשאומרים מ"צפון תבוא הרעה" אני אומרת לכם, מה זה להתקפל מהצפון? בטח באופן חד-צדדי אנחנו לא צריכים. אבל מה עם עזה, שדווקא שם יש הישגים, הישגים צבאיים כבירים? יש מי שיגידו, אמר שר הביטחון הנכנס שריסקנו את החמאס. ניצחנו, הוא אמר. איך ניצחנו? איפה הבנים והבנות? איפה הקשישים שלנו? איפה הילדים? איפה הנשים בנות ה-19, ילדות? אין שום ניצחון. לא יהיה שום ניצחון אם לא נביא אותם הביתה. ראוי שכל אחד ואחת מאיתנו יחשוב אם זה היה הוא, או אני, ואם זאת הייתה הבת שלי, או הבת שלכם, הבן שלכם. אסור לנו להפקיר אותם. פדיון שבויים. פדיון שבויים, ערך ביהדות. וזה לא מספיק שזה יישמע רק מהכיסאות של חברים מהאופוזיציה. זו אחת ממטרות המלחמה, ולנו אסור לוותר עליה. בשניות שנותרו לי, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להעביר מסר מפה למשרד הביטחון ולנציגי צה"ל. קל להם להגיע לוועדת החוץ והביטחון, להתעסק עם רובים וטנקים. אני לא אאפשר שהרשות המבצעת, גם משרד הביטחון, לא יגיעו לוועדה בכנסת, לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ועוד ידברו איתי ויגידו: אנחנו מגיעים לוועדת החוץ והביטחון. לא לא לא. אנחנו הגוף המפקח. אתם לא בוחרים איפה להיות מפוקחים. תודה, אדוני היושב-ראש.

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, בבקשה. רשימת הדוברים נעולה.

אדוני היושב-ראש. אתמול התפרסמה בערוץ 14 כתבה שחשפה התכתבות פנימית של אנשי האקדמיה במדינת ישראל. אני רוצה להקריא לכם כמה highlights מאנשי האקדמיה והרוח והפלורליזם. חבר הכנסת רון כץ. רון, זה מאוד מעניין, מה שהיא אומרת עכשיו.

וכך אומרת מרצה בשם יאיא: "אני פוחדת פחד מוות ממה שנהיה מהציונות הדתית. הם אומנם רוצים שהחרדים ישתתפו בנטל, אבל הם אוהבים מלחמות עקובות מדם על ארץ ישראל השלמה". אני לא יודעת מי זאת היאיא הזו והשם המפוברק הזה. אני רק רוצה להזכיר מה היא רואה ערב-ערב בחדשות: אימא עם מטפחת על הראש ואבא עם כיפה על הראש קוברים את הבן שלהם, כדי שהפרופסור יאיא תוכל לומר שהיא מפחדת מהציונות הדתית כי הם אוהבים מלחמות עקובות מדם. לא, הם אוהבים להגן עלייך, גב' אקדמיה.

פרופ' רבקה אלבאום מהאוניברסיטה העברית: מה שאני רואה זה דיקטטורה, וכידוע, לא מחליפים דיקטטורה בקלפי. אז לגב' פרופ' אלבאום אני רוצה לומר, באמת מכל הלב: אימא שלי הלכה לקלפי וניצחה אותך. היא קיימת, יש לה דופק, וכמוה עוד מיליוני אנשים שהלכו לקלפי, וניצחו אותך. זאת לא דיקטטורה, וחוסר היכולת שלך, פרופ' רבקה אלבאום, להבין את הבסיס של הדמוקרטיה שילד בכיתה ז' מבין, רק מראה לי איזו איכות אנושית קיימת היום בסגל האקדמי בישראל. אני ממשיכה, כי זה רק נהיה יותר טוב. רמה זילבר, מרצה מאוניברסיטת תל אביב: "מאויבי פנים גלויים לאור היום, לא מתפקד". היא מדברת על הגוף שאמון על ביטחון המדינה. הם האויבים שלה. הם האויבים שלה. אני ממשיכה. ד"ר שוש רוזמן, אוניברסיטת תל אביב: "לייבוביץ' ניסה ללבות מלחמת אזרחים בשנות השבעים. והוא צדק. אז הם היו מעטים והניצחון היה שלנו".

פרופ' שוש רוזמן, באיזה עולם אחרי 7 באוקטובר את מדברת על אחייך היהודים כעל אויב? כמה אטומה, כמה בלתי מורכבת, כמה לא אינטליגנטית, כמה ילדותית את יכולה להיות? את ומדמנת השנאה שאת משכשכת בה. ואל תמכרו לי שהסגל האקדמי הזה לא אוהב את ביבי. הוא לא אוהב את מי שבוחר בביבי. האנשים האלה סיגלו לעצמם את המתודה שלפיה: כל מי שלא דומה לי הוא אויב, יש לו כיפה, הוא אויב,

הוא אויב, הוא מהפריפריה, הוא אויב,

האנשים האלה, שאני משוכנעת שמדברים גבוהה-גבוהה על גזענות, מדברים גבוהה-גבוהה על הכלה, עם אפס ביקורת עצמית, לא מבינים שהם הגזענים הגדולים ביותר. הם האנשים הכי אנטי-פלורליסטיים במדינת ישראל, והם אחראים לדורות שגדלים באקדמיה.

הם אחראים למוחות שלהם.

הם אחראים לדור הבא. והם אחראים, סליחה, אדוני היושב-ראש, לתלמידים אומללים שבאים מהפריפריה ורחמנא ליצלן מצביעים ליכוד או תלמידים אומללים שבאים עם כיפות. הם האויבים של הסגל שמלמד אותם.

המצב באקדמיה חייב להשתנות. לידיעתו ולתשומת ליבו של שר החינוך מר יואב קיש.

חבר הכנסת אושר שקלים. מילים כדורבנות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא שאני קצת עצבני ורגשני. לפני כשבוע, בישיבה משותפת של ראשי האופוזיציה, עומד לו יו"ר מפלגת הדמוקרטים, כן, מאוד דמוקרט, מר יאיר גולן, ואומר את המשפט הבא, ואני מצטט: "נתניהו שכח מה זה להיות אח שכול. ליבו גס בשכול". באותה ישיבה, עזבו את הבן אדם הזה, שהוא איש גס,

עם היסטוריה של אמירות מאוד פרובלמטיות במקרה הטוב, אם אני עושה לו הנחות, אבל בישיבה הזו השתתפו איתו יחד רמטכ"ל לשעבר, שר ביטחון לשעבר ואפילו ראש ממשלת מעבר לשעבר. ואני באמת שואל את אותם אנשים מופקרים: תגידו לי, איך זה שעד עכשיו, במשך שבוע, לא חשבתם לבוא ולהגיד איזו מילת גינוי, איזו הערה, משהו לשסות אותו, לבוא ולהגיד: סליחה, תוציא את השכול מהוויכוח, ככה לא מתנהלים, ככה לא מתווכחים? עם כל הכבוד, אפשר להתווכח עם ראש הממשלה על הרבה דברים, אבל גם צריך לזכור שהוא אח שכול. את השכול לא מכניסים לוויכוח. אתם לא מתביישים? באמת, איבדתם את הבושה. ואחר כך אתם עוד מדברים על מכונת רעל? גועל נפש. ואתם אחר כך מדברים על זה שיש צד אחד שמסית וצד אחד שמפלג, נתניהו מפלג וכל ההיסטוריה שלו מפלגת.

לא שמעתי אפילו ציטוט אחד שלו שהוא מפלג. אבל אתם חופשי משתלחים, וזה בסדר, ואף אחד לא אומר כלום. ואתם יודעים מה? בבית הזה אני כבר לא מצפה שיבוא איזשהו מנהיג מהאופוזיציה שאני אוכל לבוא ולהזדהות איתו. אבל אני כן רוצה שבאיזשהו שלב יקום פה מהאופוזיציה מישהו, מנהיג בעל שיעור קומה, שידע גם לבוא ולאחד, גם לבוא ולקרוא לנו בקואליציה שאנחנו גם אחים ואנחנו צריכים להיות ביחד ולהרגיע את הרוחות. אבל עד אז, כל עוד זה לא יגיע, אז מכונת הרעל האמיתית, לצערי, זה הצד פה שיושב לימיני. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, בבקשה. אושר, אבל רון כץ הוא מאחד. שיהיה ראש אופוזיציה, אני אשמח. אל תשמח כל כך מהר. אני מאחל לך להיות באופוזיציה לפני. - - - בכנסת בכלל, באופן כללי. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, הרבה מילים נאמרו ביומיים האחרונים על האירוע שחוותה חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, שאני מאוד מכבד, מחבב ומעריך. היא הלכה וצעקו מסביבה, אמרו אמירות לא ראויות. ויצא קצף מאוד גדול, ויאיר לפיד דיבר, והיום שמעתי את רכזת האופוזיציה כועסת על איך אנחנו לא מגנים. אני מוכן לגנות, רבותיי, אני קורא לכם. הינה, אמרת, אדוני השר, שחבר הכנסת כץ מאחד?

בוא אתה ואני נכין עצומה של חברי כנסת, אני אדאג להחתים את כולם בליכוד, שאומרת שהמשפחות זה מחוץ לתחום, שאומרת שאי-אפשר לעקוב אחרי ילדים של חבר כנסת לבית ספר, שאומרת שאם עומדים עם מגאפון מתחת לבית וצועקים קריאות גסות בגנות אשתו של אותו חבר כנסת,

שאומרת שאם מתנפלים על רכב עם מקלות ודופקים וסודקים את השמשה וצועקים צרחות מטורפות,

זה לא בסדר שיש מישהי שבאה ומדווחת: הינה חבר הכנסת נמצא פה, לכו תראו לו מה אתם חושבים עליו, וכן הלאה וכן הלאה, ואותה גברת מהוללת על ידי חלק מהחברים במפלגה שלך כאיזה פטריוטית דמוקרטית.

בואו כולם ביחד נתאחד ונגיד שהדבר הזה הוא מחוץ לתחום, שלא מדברים על משפחות, שלא מטרידים במרחב הפרטי. בואו, אני זורק לכם את הכפפה. מי מכם שלא יבוא, גם אצלך, חברת הכנסת פרקש. כל מי שרוצה, יש לכם אומץ?

בואו, תחתימו. אני אחתים פי שניים חברי קואליציה מכל חבר אופוזיציה שאתם תביאו. בואו נראה ונגיד שזה לא לעניין, שאנחנו מתנגדים לזה. בואו, קיבלתם כפפה. תודה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר. אלון, רק תגיד: גם אני, וזהו, זה נגמר.

יש לי כל כך הרבה דברים להגיד. אני עייף היום. הוא אמר לאלון: תגיד: גם אני מצטרף. אני רק זוכר - - - כשהיינו באופוזיציה - - - אללה יוסתור.

אם אתם במשחק הזה, אחר כך אל תבואו לבכות. - - - לערב משפחות - - - אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת - - - איפה היית? איפה היית? דווקא לאלון? לאלון אתם מפריעים? חבר הכנסת הכי מכבד פה במליאה. - - - איפה היית?

רון כץ (יש עתיד): חנוך - - - די, מספיק. רון, דווקא לאלון? הוא החבר הכנסת היחיד שמכבד ומכיל. אני רוצה להמשיך באינטונציה, בכיוון של חבר הכנסת מלביצקי, וקצת פחות ממה ששמענו קודם. אני רוצה לתת דוגמה, איך נכון לטעמי לדון בנושאים שהם הרי גורל, שאנחנו לא מסכימים בהם. אני אגיד ככה: כשאני שומע, וכרגע אני מצטט: הסגל האקדמי מתייחסים אליו כאויב, עובדי מערכת החוק הם סוג של אויבים, עיתונאים עושים דברים נוראים, אנשי השב"כ והקצינים, לא עלינו, ארגוני העובדים עוברים עבירות. אני מציע סמנטיקה אחרת. אני מציע לא לדבר על מי שחושב אחרת ממך, גם אם הוא עושה מעשים קשים מבחינתך, במונחים של פושע,

מותר, לגיטימי מאוד, לדבר על טעות גסה, טעות שיכולה להוביל חס וחלילה לתהום. אני אומר את זה כך: מי שנמנע מהסדר אזרחי בעזה, מי שנמנע מלהציב אלטרנטיבה לחמאס ולחלוקת המזון והתרופות והאחריות לתשתיות על ידי צה"ל ומדינת ישראל, טועה טעות אסטרטגית ולא עומד ביעדי הממשלה עצמה. מי שנמנע מקיום מתווה השבת החטופים שהוצע על ידי ראש הממשלה לפני כחצי שנה, עושה טעות נוראית, שתפגע ביכולת שלנו, בחוסן הלאומי ובאמונה בצדקת הדרך. מי שהחליט, לפני ארבעה, חמישה חודשים כבר אפשר היה להתקדם לקראת תקיפה משמעותית, כמו שעשינו בחודשיים האחרונים בלבנון, איבד זמן יקר. מי שהחליט לא להוביל את חוק הגיוס הצודק, פוגע ביכולת שלנו גם להתקדם מבחינת תחושת ההוגנות וגם לעמוד ביעדים המעשיים שלנו. אדוני היושב-ראש, מי שלא מכיר בזרמים יהודיים, במיליוני יהודים, כלגיטימיים, שוגה, מפצל, עושה טעות היסטורית. מי שדוחה במשך שבועות ארוכים, אולי חודשים, את קידום התקציב משיקולים כאלה ואחרים, פוגע בנכסים לאומיים. אני משוכנע, חבריי וחברותיי, שאפשר לדבר באופן חד-משמעי, באופן שלא מסתיר את חילוקי הדעות, בלי להיגרר למדנים, בוודאי לא מדנים אישיים לא נחוצים.

יישר כוח. חברת הכנסת גוטליב, בבקשה, גברתי. באתי עם נעליים, שלא יגידו שאני הולכת יחפה. אני מקדישה את הנאום הזה לעיתונאית, תסלחו לי, השקרנית דפנה ליאל. הגב' דפנה ליאל, או שאת שקרנית או שאת לא יודעת עברית. בגלל שאני יודעת שאת יודעת עברית ואת יודעת להשתמש במילים בשפה העברית, אז אני אניח שאת שקרנית. ולא רק שאת משקרת, את עושה את זה כדי לשסות וללבות שנאה בקרב עם ישראל, בעיקר נגד הקבוצה החרדית ונגד ממשלת ישראל. אדוני היושב-ראש, נכשלתי.

הרי חוק הרבנים שקידמה ש"ס, אני נשכבתי על הגדר כדי שהחוק הזה לא יהיה. שילמתי בסנקציות פרלמנטריות שעד היום אני נושאת בהן, והחוק ירד מהפרק. ואז דפנה ליאל מוציאה כותרת שקרית בעליל: חוק הרבנים 2 עולה לדיון במליאה. מתסיסה את עם ישראל כאילו הולך להיות פה חוק ג'ובים נוסף מבית היוצר של ש"ס. ובכן, גב' דפנה ליאל, אלא אם כן את ממציאה או שאת מדמיינת את זה מדמיונך, אני רוצה לקרוא לכם, עם ישראל הנכבד, את החוק שהיה אמור לעלות היום, וחבל שלא עולה. לחוק קוראים "הצעת חוק שירותי הדת היהודיים". מה אומר החוק? תקשיבו טוב, שורה אחת, החוק הזה: "על אף האמור בסעיף קטן (א), הממשלה תישא בהוצאות שכר ותקנים שאושרו כדין, על פי אמות מידה שוויוניות שעליהן יחליט השר". אני רוצה להסביר לכם מה זאת הצעת החוק הזאת, של השתי שורות הללו. המשרות של רבנים ובלניות וקייסים מומנו על ידי משרד הדתות. האוצר החליט, והורה למשרד הדתות, שהרשות המקומית צריכה לשאת ב-60% משכר הבלניות, הרבנים האזוריים והקייסים, ואם הם רוצים אחרת, צריך להורות את זה בחקיקה. חוק הרבנים, שנשכבתי על הגדר כדי שהוא לא יהיה, עסק במינוי רבנים ובשינוי שיטת בחירת רבנים, הקצאת רבנים אזוריים, רבנים בהתיישבויות,

הוספת ג'ובים בפוטנציאל, ולכן החוק הזה ירד ולא אפשרנו חקיקה שלו. החוק שצריך לעלות היום מאפשר את המשך התשלום לבלניות. שוו בנפשכם שיש רשות מקומית שאין לה יכולת לשאת ב-60% משרת בלניות או רבנים,

נלך למקווה רק בחצי שבוע או שנדרוש מהבלניות לעבוד חינם או שהקייסים של העדה האתיופית לא יקבלו משכורת?

גב' דפנה ליאל, אין בין מה שאת אומרת לחוק הרבנים, לא חוק רבנים מרוכך ולא חוק רבנים 2. זה חוק שירותי דת לדרישת האוצר, שבחוק קובע שמשרד הדתות יכול לשאת במשרות שכבר קבועות כדין, לא ג'ובים ולא שום דבר ליד זה. ואם ירשה לי,

רק עוד תוספת קצרה בהקשר הזה, של עוד משהו שהיא אמרה.

מהר מאוד, אני אעשה את זה ממש בחצי דקה. אותו הדבר, חוק המעונות, שגם על זה,

את מדברת כל הזמן, שזה חוק השתמטות, וזה כותרת, משהו במחבוא וזה הסתרה של חוק הגיוס.

חוק הגיוס, גב' דפנה ליאל, לא עולה על הפרק מהסיבה הפשוטה שבג"ץ קבע שגיוס חרדים יהיה בהתאם לצורכי הצבא והיערכות

ולכן אני פונה פה לצבא: דברו עם הרבנים, תגיעו לאיזשהו מנגנון גיוס בהתאם למה שאתם יכולים לעשות ובא לציון גואל. באשר לחוק המעונות, בגלל הרעש שאתם עשיתם על חוק המעונות, חשבתם, גרמתם לעם ישראל לחשוב שחוק המעונות מעודד השתמטות. אני חתומה על החוק הזה. חוק המעונות הוא לכל נשות ישראל, שההתייחסות בקבלת ילד למעון מסובסד תהיה בהתאם לנתונים של האישה. בגלל הפסקת המימון הזה, דעו לכם שהנשים החרדיות,

שמטפלות בילדי החינוך המיוחד, הותירו את הבת שלי, אח חברותיה וחבריה, בלי סייעות, בלי מלוות. כל זה על סמך כותרות שקריות שבאות לשסות ולפלג.

גב' דפנה ליאל, אם תרציף אני אשלח לך צילום של זה, אבל אני יכול להגיד לך משהו אחד לזכותך: באתי לפודיום, הפעם עם נעליים.

חברת הכנסת בלי נעליים? שיסתכלו תמיד על הרגליים שלי ואני אסתכל למעלה. ככה זה עובד. חברת הכנסת מרום, לא נוכחת, חבר הכנסת אזולאי, מוותר. חבר הכנסת אביגדור

אדוני היושב-ראש,

הבעיה המרכזית היא שההנהגה במדינת ישראל, הקבינט, עדיין שבויים בקונספציה ישנה. אני לא מסוגל להבין למה אנחנו לא מקדימים, ולא תוקפים את איראן? למה פה כולם מסתובבים עם ידיים על הראש ומחכים למכה איראנית? אם יש מידע מודיעיני בדוק שאיראן מתכוונת לתקוף, למה אנחנו ממתינים? אני גם לא מבין באמת איזה תירוץ יכול להיות. פעם היה תירוץ שבוא, לא לפני הבחירות בארצות הברית. אנחנו אחרי הבחירות בארצות הברית. אני גם לא מבין את הגישה שאנחנו פועלים בהתאם לתוצאה ולא בהתאם לכוונה. הכוונה האיראנית ברורה, הם אומרים את זה. כוונתם להשמיד את מדינת ישראל. זה שהם לא הצליחו לא חייב להשפיע על ההתנהלות שלנו. הרי חדשות לבקרים הם חוזרים ואומרים: אנחנו החלטנו להשמיד את הישות הציונית. למה אנחנו מחכים?

במקרה הדברים שלו מעניינים. הדברים האלה חייבים להתבצע. אני לא מבין לאיזה הסדר מדיני אנחנו חותרים בלבנון. הסדר מדיני פירושו הפסקה של שבע-שמונה שנים עד מלחמת לבנון הרביעית. הייתה לנו כבר מלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון השנייה, עכשיו השלישית. היו לנו שלושה הסדרים, כולם קרסו. כל עוד חיזבאללה לא מוותר על השאיפה להשמיד את מדינת ישראל ולא מוותר על הרצון להתעצם שוב, אין הסדרים. חייבים לגבות מחיר. אני אומר לראש הממשלה ולקבינט: תחליפו מושגים. אין יותר הסדרים, יש גביית מחיר. תתפסו עומק 15 קילומטר בתוך שטח לבנון, למנוע את הירי של נ"ט, שהוא באמת הכי קטלני. השר וסרלאוף, זה מפריע. כל אותם טילי נ"ט, הם אפקטיביים עד 15 ק"מ. ואנחנו נבהיר: אנחנו לא רוצים לספח, לא רוצים לכבוש, לא רוצים להקים שום יישוב יהודי שם. אבל עד שחיזבאללה לא מוותר על רצונו להשמיד אותנו, עד שחיזבאללה לא מוותר על הרצון שלו להתעצם, לא נזוז. נשב שם עשר, 20 שנה, 50, 100 שנה. בניגוד לרצועת הביטחון, לא נאפשר את הטרלול שהיה קודם, את הטיילת שאנשים יצאו-נכנסו. פשוט מנתקים. תופסים את הרצועה בעומק 15 קילומטר ומנתקים אותה. אני מצפה שגם צבא לבנון, מה פתאום, מה, הם משקיפים מהאו"ם? למה הם לא מתערבים? שיתחילו לפעול. שכל אותה קהילה בין-לאומית תפעיל לחץ גם על צבא לבנון, לפרק את חיזבאללה מנשקו. איזו מין מדינה, שיש שם יותר מצבא אחד? לכן אני אומר, אדוני ראש הממשלה, אדוני שר הביטחון, אדוני ראש המל"ל, שלושתם הצבעתם בעד גירוש יהודים, הצבעתם בעד הריסת התיישבות יהודית גם בגוש קטיף, גם בשומרון. לפחות כרגע תחליפו את הדיסקט. תצאו מהקונספציה. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה.

יופי, חברות וחברי הכנסת,

לדעת שבזמן שאנחנו פה נואמות ונואמים בעניין החוק שלפנינו, נפתרו כל בעיותיה של מדינת ישראל. הכול בסדר. הכינוס הדחוף של ראשי הקואליציה אצל ראש הממשלה, ההתגייסות האדירה, המאמץ הלאומי, הניבו פירות. יהיו לנו עוד רבנים. כן, כן, הרי זה מה שכולנו צריכות וצריכים כל כך. וגם בלניות וגם קייסים אתיופים. לא עוד לוחמים, לא, זה לא צריך, לא רופאות ורופאים, שעוזבים את המדינה כמו זבובות וזבובים, לא עובדות ועובדים סוציאליים, לא פסיכולוגיות ופסיכולוגים לטיפול בנפגעות והנפגעים הכל-כך רבים משנת הדימום, הרצח והמוות הנוראה הזאת.

אתם לא צריכים, חס וחלילה, שמישהו יטפל ביוקר המחיה שלכם.

כל מה שצריך זה עוד רבנים, ותודה,

תודה, שבאמת דייקת ואמרת עוד בלניות. משום שמי לא רוצה ללכת למקווה ולהיטהר, שלא תהיה טמאה, חלילה, שלא תהיה טמאה? אין גבול לבושה, לחרפה, ובאמת לבזבוז האין-סופי. לא, רק נשים שחושבות כמוך. לכבד נשים - - - באמת, לכבד אישה - - - אי-אפשר - - - בכבוד,

חברתי, חברת הכנסת טלי גוטליב. מי ביקש את החוק הזה? לא מקבלת ציונים. ראשי המועצות האזוריות ביקשו את זה.

לא מקבלת ציונים על כבוד לנשים.

האוצר ביקש את החוק הזה.

כי האוצר אמר: תקשיבו, יש לי כל כך הרבה כסף, אני לא יודע על מה לשפוך אותו. לא, לא, זה ללא עלות תקציבית. אני לא יודע על מה לשפוך אותו. אני לא יודע. תראו, עובדות סוציאליות יש לי עד פה. כל משפחה מקבלת עובדת סוציאלית פנויה. זה ללא עלות. תדייקי, תלמדי קודם כול את החוק. זה ללא עלות.

כל העניות והעניים,

לוחמים, כמו חול. השכר ללוחמים בקבע, פשוט, מה אני אגיד לכם? אי-אפשר.

אפשר להסית, להסית. אין בעיה. כמה לפנק, לפנק, לפנק, לפנק את הלוחמים.

עוד תקנים לעוד רבנים. רגע, משגיחי כשרות לא בחוק הזה?

לא קשור.

גבירותיי ורבותיי,

עד שיוסיפו לו גם משגיחי כשרות.

יושב-ראש ועדת החוקה מוזמן לסכם את הדיון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שבכלל לא רציתי לעסוק בנושא הזה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, ממש זה לא, את יודעת מה? לא נושא בשבילי בכלל להתעסק בו, ואני חושב שזכות האישה על גופה כוללת גם את הזכות שלה להחליט אם היא הולכת למקווה, אם לא הולכת למקווה. גם לתת לה את האופציה. זה גם חלק מלכבד, בייחוד לכבד את אלה שכנראה שונים ממך. - - - כולל בלנית שתגיד לך מה לעשות ותסתכל לך בציפורניים. אבל, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אני רוצה לספר לך סיפור. מותר לי? אשמח שגם תקשיבי. חברים. זה סיפור, לא אספר על מי, כדי לא לפגוע, חס ושלום. אבל אני יכול להגיד שאחד מהאנשים שהיה איתי אז, חברת הכנסת טלי גוטליב הייתה איתי באותו אירוע. לדעתי, אם אני זוכר נכון, אולי אפילו גם חבר הכנסת משה ארבל היה שם, אז חבר כנסת, אחר כך שר. אני לא בטוח שזה היה הוא. אבל הגענו לאיזשהו אירוע, אולי אתה זוכר אותו, אולי את זוכרת, וישבנו על אותה במה. ישבנו, אני הייתי אז חבר כנסת במפלגה שאך זה, רק לפני שנייה קצרה קיבלנו בבחירות יחד עם מפלגת עוצמה יהודית, שרצנו יחד איתם, ועם מפלגת נועם 14 מנדטים, ישבה שם חברת הכנסת טלי גוטליב, ממפלגה שקיבלה בבחירות 32 מנדטים, ישב שם חבר כנסת, נראה לי שזה היה חבר הכנסת משה ארבל, שבהקשר הזה בפאנל ייצג שם את הציבור החרדי, גם מפלגתו ש"ס וגם מפלגת יהדות התורה.

ישבנו לנו שם, מייצגים בנחת את 64 המנדטים של הקואליציה. ולידנו ישב, ישבה, סליחה, אני מתחבר לווייב, חבר כנסת, חברת כנסת ממפלגתך, שקיבלה את המספר הגדול של ארבעה מנדטים בבחירות. אני ירדתי מאותו כנס ואמרתי: מי ייתן לי ביטחון עצמי ותחושת אדנות כמו חברי מפלגת העבודה. יושב נציג מפלגה של ארבעה מנדטים, לידו יושבים שלושה נציגים של מפלגות שקיבלו 64 מנדטים, והוא מדבר, היא מדברת, לא רוצה חס ושלום להניח, בתחושת אדנות, כאילו הם המדינה ואנחנו איזה מיעוט טרמפיסטי של 64 מנדטים, היום 68,

כדאי להתעדכן, אנחנו הטרמפיסטים. עכשיו את עומדת פה ומדברת בזלזול על הבלניות. בדקתי במכון הישראלי לדמוקרטיה, בדקתי בנתונים שלהם, וגיליתי כשבכלל אוכלוסיית המדינה, לא רק דתיים וחרדים, 11% מהנשים אומרות שהן לא טבלו במקווה. אני לא יודע אם בדקו נשואות או לא נשואות, ויכול להיות שהמספר עוד יותר גבוה. זאת אומרת, 90% מהנשים ממדינת ישראל משתמשות בשירותי הדת האלו. מבחינתך, ה-90% האלה, מי הם? למה מי הם? הם המיעוט הקטן והטרמפיסטי שתופס טרמפ על הקופה הציבורית, וה-11%, שבמקרה,

לדעתי אם תבדקי, גם בקרב מצביעות מפלגתך יכול להיות שהדיבור הזה הוא דיבור של מיעוט, אני לא נכנס להם לאירוע. אבל מבחינתך הן הטרמפיסטיות ואת העם, את סוחבת על גבך את ה-90% שהם טרמפיסטים וכל סיבת קיומם היא בגללך. אז עם כל הכבוד, צר לי לומר לך, העם בישראל מחובר ליהדותו. העם בישראל מחובר למסורת שלו. העם בישראל מבקש את השירותים האלו. אגב, הבלניות הן דוגמה אחת, יש שם את הקייסים האתיופים, של בני העדה האתיופית, ויש שם את הרבנים של העדה האתיופית - - ההתיישבות.

- - ויש שם רבני התיישבות.

קיבוצים שלהם. וכשניהלנו את הדיון הזה על החוק הזה התייצבו אצלנו בוועדה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וחבר הכנסת מתן כהנא ואמרו כמה החוק הזה הוא נדרש. אבל כולם טרמפיסטים מבחינתך, השירותים שהם מקבלים לא מעניינים אותך. אז אני אומר,

יום אחד יהיה לי ביטחון עצמי כמו מרב מיכאלי. יום אחד אני אזכה להיות קבוצת מיעוט קטנה ושולית ולחשוב שכל המדינה טרמפיסטים שלי. לא הגעתי, לא הגעתי למדרגה הזאת עדיין, אולי יום אחד אני אגיע גם לזה. אבל בכל זאת אני רוצה לומר כמה מילים לעניין החוק. גם אם תתאמץ לא תגיע.

יום אחד. יום אחד אני אגיע. טוב שבאת, חבר הכנסת גלעד קריב, כי עד כמה שהקבוצה של ה-11%, שכביכול אותם ייצגה מרב מיכאלי בדבריה, עד כמה שהיא קבוצה קטנה, הקבוצה שאתה מייצג היא עוד פרומיל שלה, וגם אתה מדבר כאילו אתה העם וכולנו הטרמפיסטים שלך. אז הציבור בישראל מעוניין בשירותי דת, הוא מעוניין שהם יתוקצבו, הוא מעוניין שהוא לא יחכה להם בתור שנים. הוא מעוניין. צריך לעשות את זה כמו כל דבר בשום שכל, באחריות. אבל הדיבור הזה, כאילו כל מה שקשור לדת צריך אוטומטית להוציא את כולם מהחורים להתנגד, הדבר הזה הוא הזיה, אין לו בסיס. והגיע הזמן שתתעוררו ותבינו, אתם יודעים מה? אל תבינו שאתם מיעוט, אני לא רוצה שתבינו ותחיו בתודעת מיעוט. אני רוצה שתצטרפו לרוב הגדול של עם ישראל שמחובר ליהדותו. בואו, הדת קוראת לכם, בואו בהמוניכם, בואו הצטרפו. כמו מה שאמרו הגששים, גם הם הבינו את זה. עכשיו לגופה של הצעת החוק, אדוני היושב-ראש. אני חושב, אם דיברנו קודם על רוב ומיעוט ודיברנו על קבוצה קטנה שחושבת, אולי כדאי להשתמש בביטוי "הזנב שמכשכש בכלב". אני חושב שאין דיון יותר מתאים לדבר על זה מאשר ביטול חוק-יסוד: ממשלת חילופים. כי מה שהחוק הזה עשה, אדוני היושב-ראש, החוק הזה נתן למפלגה קטנה, שקיבלה שישה מנדטים, שבעה, וגם זה בתרמית, ואז אחד ברח להם,

הוא ייצג את אלו שהצביעו להם. חברי השר שקלי ייצג את אלו שהצביעו לאותה מפלגה. הוא ייצג אותם, ואותם שישה מנדטים כשכשו בכלב של כל המדינה, וקיבלו כוח בלתי פרופורציונלי, הרבה הרבה יותר מגודלם. אפילו לא לומר שבגלל אותו מבנה הזוי של ממשלה שמתייצבת לה ומוחזקת בגרון,

לדעתי היחידה והראשונה בתולדות מדינת ישראל, מקווה שגם האחרונה, שהושבעה, אולי פה זקני הכנסת זוכרים יותר טוב ממני, היא הושבעה בלי 61 שתמכו בהקמתה. אני לא חושב שהייתה ממשלה כזאת בתולדות מדינת ישראל. ומה שמדהים, אדוני היושב-ראש - - - חברי הכנסת, בבקשה לשבת, זה מפריע. אדוני היושב-ראש, מה שמדהים באירוע הזה, שהממשלה שבהקמתה נקטו בדרכי רמייה - - - טלי, טלי, זה מפריע. טלי, זה מפריע. - - - הוא לא רצה להגיד לשר, אז הוא אמר לך. על השר אני כועס שאני לא בקבוצה שלו. הוא לא הכניס אותי לקבוצה, זה לא יפה. - - - אני?

המציע,

ההצעה מטעם הוועדה.

זה מטעם הוועדה, חבר הכנסת מיקי לוי. בקיצור, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, רק רציתי לומר שאותה ממשלה שהוקמה לה ונתנה מעמד של ראש ממשלה למפלגה של שישה מנדטים, ואחר כך גם נתלתה במפלגה של ארבעה מנדטים של תומכי טרור, ואחר כך הייתה הממשלה היחידה לדעתי, אולי הייעוץ המשפטי, אולי המזכירות, אולי הארכיון, יזכירו לי אם אני טועה, לדעתי הממשלה היחידה שהושבעה עם 60 מנדטים. 60 ח"כים שהצביעו בעדה, לא 61. אתה לא טועה. כרגיל, אתה לא טועה. הפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, הפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל והאחרונה, בעזרת השם, שהממשלה קיבלה פחות מרוב חברי הכנסת, לא קיבלה את רוב חברי הכנסת שיצביעו בעד הקמתה, אותם אנשים שהקימו ממשלה שאין צרה ממנה באים לממשלה של 68 חברי כנסת ואומרים להם: אל תעבירו דברים באופן חד-צדדי, אל תפעלו באופן חד-צדדי. אני אומר, משהו פה לא מסתדר לי בחשבון, במתמטיקה. אדוני היושב-ראש, תדע לך שאני, אם הייתי טוב בחשבון, לא הייתי הולך ללמוד משפטים. בפקולטות למשפטים מתקבצים להם כל האנשים שלא הסתדרו עם חשבון. אבל את החשבון הבסיסי הזה אני יודע. אני יודע. - - - יודע צדיק נפש - - - מה, הוא גם היה? הוא גם לא יודע חשבון או שהוא גם משפטן? גם וגם. אוקיי.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני לא אמרתי שכל מי שלא יודע חשבון הוא עורך דין. - - - זהו. זה לא מה שאמרתי, אני רק מחדד. אבל אני עדיין יודע ש-68 זה יותר מאשר 61. את זה אני יודע. - - - שהסביר לנו בוועדת הכספים שחמש זה יותר מ-15. זה ברור שחמש זה יותר מ-15, אני בכלל לא מבין את השאלה. אני יכול להגיד לך, אתה לא הקשבת כנראה כשדיברתי קודם עם חברת הכנסת מרב מיכאלי. אני מודה - - - הגיע הזמן שתחרוג ממנהגך. אני הסברתי לה שבתפיסה שלהם ארבעה זה יותר מ-64. אז רק הולם שחמישה יהיה יותר מ-15. לכן אני חייב לומר שתחושת הבעלות הזאת על המדינה, תחושת האדנות הזאת, התחושה שבאה ואומרת: אתם טרמפיסטים, למה שאתם תקדמו את המדיניות שלכם? היא חייבת להיגמר. היא חייבת להיגמר. וצריכים, אני קורא, באמת אני קורא, גם לך, חבר הכנסת גלעד קריב. כבר יש לך הודעה אישית, אז מה אכפת לי להזכיר את השם שלך עוד פעם? זה בחינם. תכף נדבר על תחושת בעלות ועל - - - על קבוצת מיעוט שמרגישה - - - כן,

נכון. אתה אולי מכיר את התחושה הזאת, חבר הכנסת גלעד קריב, שבן אדם שמדבר את חלק הארי מהדיון אומר שלא נותנים לו לדבר. אתה בטח מכיר את התחושה הזאת, לא יודע מאיפה. אתה לא יורד? מספיק. עליזה, אין לכם 61? בכל מקרה,

ממשלת חילופים יצר, אני חושב שהסיטואציה הזאת - - - תמשיך. אין בעיה, בנחת.

אצל שמחה - - - play, והכול - - - אני עוד לא התחלתי לדבר. הסיטואציה שחוק-יסוד: ממשלת חילופים יצר גרמה לעיוות גדול של השיטה הדמוקרטית, וגרמה בדיוק לתופעה הזאת של זנב שמכשכש בכלב, ולכן צריך לבטל אותה. האמת היא, אדוני היושב-ראש, רציתי לומר, וטיפה רצינות אחרי הקו המעט מבודח. אגב, אני מרשה לעצמי לנקוט - - - ככה זה אדם שמתבדח? ככה זה אני שמתבדח. תעביר קורס לחוש הומור - - - הצבעה על הגירוש.

תיזהר. הגירוש - - - חבר הכנסת אלמוג. אלמוג, זה מפריע. רק אתה צועק. אני חייב לומר שיש פה איזה היפוך תפקידים: כשהייתי שם למטה, אם לחשתי, קיבלתי הערה,

כשאני פה למעלה, אנשים פה יכולים לצעוק מצד אחד של המליאה לצד השני, ואין הערות. אני לא טוען לאכיפה בררנית חלילה, אדוני היושב-ראש, אני רק אומר. אני רוצה שנייה בנימה מעט רצינית. הזכרתי את זה גם היום בוועדה. אני חושב שדווקא נאום שבו ממתינים להתגבשותו של רוב, זה זמן טוב להזכיר את קודמנו בתפקיד, חבר הכנסת גלעד קריב, שהוא גם החזיק בשיא של הנאום הארוך ביותר במליאה בזמן ההסתייגויות על התקציב, חבר הכנסת מיקי איתן, יושב-ראש ועדת החוקה לשעבר, שר לשעבר, וגם אלוף הפיליבסטר של הכנסת. אני אומר שוב בנימה רצינית, אני חושב שמי שמכיר את עבודת הכנסת יודע שפעמים רבות היכולת גם לקדם מהלכי חקיקה רציניים ביותר, ומדי פעם אני מסתכל ומקבל השראה רבה מהעבודה היסודית שהוא עשה בכל תהליך החוקה בהסכמה רחבה בוועדת החוקה, את כל הצעות החוק שלו בנושא מערכת המשפט, את דיוני הפיקוח הפרלמנטריים, שהוא עשה באמת בווירטואוזיות, אין דרך לתאר את זה, שהובילו לשינוי אמיתי, שהובילו לשינוי אמיתי ויסודי בצורה שבה מדינת ישראל מתנהלת. אני חושב שבלי קשר לעמדות, בחלק גדול מהעמדות שהוא הביע במהלך חייו אני אתמוך בשתי ידיי, ועם חלק אני פחות אסכים, אבל בלי קשר לעמדות, אני חושב שכולנו יכולים ללמוד גם מהפרלמנטר שהוא היה ומהאדם שהוא היה. אנשים רבים ששוחחתי איתם לפני פטירתו ואחרי פטירתו אמרו לי שתמיד הייתה לו אוזן קשבת עבורם. הוא היה מגיע לכל מקום, היה מדבר עם כולם בגובה העיניים, ואני חושב שמדינת ישראל איבדה אדם מהטובים שבבניה בשבוע האחרון, ויהי זכרו ברוך. בבקשה לשבת. חברי הכנסת, בבקשה לשבת.

לומר, אדוני היושב-ראש, עוד דבר אחרון בקשר להצעת החוק הזאת. קידום הצעת החוק הזאת, למרות הדברים שאמרתי ושהצריכו את שני חברי מפלגת העבודה לבקש הודעה אישית, אני עדיין רוצה לומר תודה אישית לחברת מפלגת העבודה שדווקא לא פה, חברת הכנסת אפרת רייטן, שהייתה מבין יוזמות החוק הזה, ואיתה חברת הכנסת קארין אלהרר, שבאו ואמרו שהגיע הזמן לבטל את החוק הזה, את חוק-יסוד: ממשלת חילופים, גם במכתב, גם בהצעת חוק פרטית. אני חושב שהקידום של התיקון הזה, לא נתקלתי פעמים רבות בסיטואציה של מימוש ההסכם הקואליציוני של הקואליציה, כשחברי וחברות כנסת מהאופוזיציה מבקשים שאנחנו נקדם את החוק. זה רק מראה את הקונסנזוס שמוביל בבית הזה את הצורך בתיקון החוק הזה, ואני בהחלט מקווה שההסכמה הרחבה סביב התיקון שלו תהווה פתח להסכמות רבות לתיקון כל מה שנדרש במערכת השלטון שלנו, וביחד ננצח, בעזרת השם. אדוני היושב-ראש, אני קורא לכולם לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס'

(ביטול ממשלת חילופים), בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 18) (ביטול ממשלת חילופים), לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 62 בעד, אין מתנגדים, שלושה נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 18) (ביטול ממשלת חילופים) אושרה בקריאה הראשונה, ותחזור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. המזכיר, חבר הכנסת שלום דנינו הצביע בעד, להוסיף אותו, למרות שזה לא משנה את התוצאה. חברת הכנסת מרב מיכאלי ביקשה הודעה אישית. בבקשה, חמש דקות לרשותך. כמו תמיד, הטריק הכי שחוק בספר הוא להפוך את היהדות למטבע עובר לסוחר ולהשתמש בה בתור משהו כדי לכסות על הערווה של מישהו. לא משנה כמה פעמים תגיד "יהדות,

העם הזה אוהב את הדת שלו", זה לא ישנה את העובדה שחוק הרבנים הזה הוא חוק מושחת, כמו הרבה מאוד חוקים אחרים שמתכסים באצטלה של יהדות שאתם מביאים חדשות לבקרים. הם מושחתים. ואני אגיד עוד פעם: מושחתים. ויהדות איננה שחיתות. לא, לא, זה רק אתם עושים ממנה שחיתות. יהדות היא כל מיני דברים. וכן, בעיקרון לאורך כל הדורות היו כל מיני סוגים של יהדות, אבל אתם הבאתם סוג אחד. אתם כופים את הסוג הזה על כולם ועל כולן, בין השאר באמצעות בלניות.

חבר הכנסת רוטמן, אין עולם שבו 90% מהנשים ממדינת ישראל רוצות ללכת למקווה, וגם אם הן רוצות ללכת למקווה, הן לא מעוניינות בהכרח שמישהי תחטט להן בכל המקומות האינטימיים שלהן. גם אם הן רוצות ללכת למקווה הן כנראה מעדיפות לעשות את זה בעצמן, ולא עם זה איזו השגחה שהיא מאוד לא עליונה, איך לומר. אני מאוד גאה שהייתה לי זכות להיות היושבת-ראש וחברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, שבזכות רבות ורבים מאוד מאנשיה לאורך הרבה דורות המדינה הזו קיימת. משום שהם הבינו שיהדות היא הרבה מאוד דברים, ושצריך לאפשר לה להיות הרבה מאוד דברים, ושציונות, ציונות, היא לא רק יהדות. ציונות היא לעשות בית לאומי שבו העם היהודי יחיה בביטחון. וביטחון לא נובע מלשים עוד ועוד ועוד רבנים, שעליהם ישלמו גם אלה שלא מאמינות ומאמינים בזה, אלה שלעומת זאת משלמים את זה ומשלמות את זה, אלה שעל הגב של המילואים שהם עושים והשירות הצבאי שהם עושים, והמיסים שהם משלמות ומשלמים למדינה, על הגב שלהם אתם עושים את הקומבינות המושחתות שאתם קוראים להן "יהודיות". ככה שמר רוטמן היקר, בכל הכבוד, מה שנקרא, בהסתה המקובלת אצלכם, מה זה שכחתם מה זה להיות יהודים. אוה, מה זה שכחתם. מה זה השכחתם מהעם הזה מה זה להיות יהודיות ויהודים, מה זה הבאשתם את ריחה של היהדות בכל מקום. והכול בשביל לכסות כל פעם על ערווה אחרת. דיברו כאן על רצח יצחק רבין. גם ההסתה נגדו הייתה בשם היהודים. ככה זה התחיל. זה התחיל עם: נתניהו טוב ליהודים, כי רבין טוב לערבים. זה נגמר ברצח רבין. וזה לא רק נגמר, זה התחיל שם. אתם ממשיכים עם ההסתה בשם היהדות, ובאמצעות היהדות. וההסתה הזאת מביאה כיליון על כולנו. נתניהו טוב ליהודים היה בזמן - - - חבר הכנסת קריב, ביקשת הודעה אישית. בבקשה, אדוני. בינתיים אני רוצה להודיע על תוצאות ההצבעה הקודמת: בעד חוק-יסוד: הממשלה (ביטול ממשלת חילופים) הצביעו 63 לאחר שחבר הכנסת דנינו לא הצליח להצביע בעד. ולכן, התוצאה הסופית היא 63 בעד. ההצבעה או האי-קליטה של חבר הכנסת דנינו הייתה כתוצאה מתקלה טכנית. אני ממליץ לבדוק בתקנון הכנסת, אולי אתם תוכלו להכריז על הדברים האלה במקום שאנחנו, כי אתם באמת מבינים בזה הרבה יותר טוב. בבקשה, אדוני. ככה אתה מוותר? אני תמיד מוותר. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, ובתוכם השר לענייני דתות, חבר הכנסת רוטמן, הייתי משתמש באמרה: הגמל לא רואה את דבשתו. אבל בכל זאת, גמל זו חיה לא כשרה, אז אני אציע אולי שנאמר: התרנגול לא רואה את הכרבולת שעל ראשו. אתה עומד כאן ומדבר - - - אני מבקש הודעה אישית.

לא, לא רמזתי על שום דבר. לא רציתי להעליב את כבודו עם הגמל, אז עברתי לתרנגול. אתה עומד פה - - - גלעד, עם הפיגורה - - - זה תלוי - - - אתה, באמת, צריך עיוורון טוטאלי כדי לעלות לכאן, לבמה, ולדבר עלינו כמי שדורשים בעלות, מונופול. כמי שחושבים שהם בעלי הבית. הרי אתה מייצג זרם ביהדות, שלמרות שהוא זרם משמעותי ומכובד, ובעל אחיזה, הוא עדיין מיעוט. מיעוט גם בתוך הציבור הישראלי היהודי, ובוודאי בעולם היהודי. ועדיין זה לא מפריע לך ולחבריך לדרוש בעלות מוחלטת על היהדות הישראלית. ולא רק בעלות חיובית, אלא בעלות שבמסגרתה מתנהל מאבק חורמה נגד כל ביטוי אחר של יהדות. כנגד ביטוי דתי אחר, ליברלי, שוויוני של היהדות, כנגד ביטויים חילוניים של היהדות. איך אתה מגדיר את היהדות - - - אתה וחבריך מדברים על תודעת בעלות, על תודעת מונופול. הרי 75 שנים קיים כאן מונופול של הממסד הרבני האורתודוקסי על שירותי הדת במדינת ישראל. והאם המונופול הזה מקרב את אותם המוני בית ישראל, שדיברת עליהם,

הרי בכל סקר שאתם אוהבים לצטט על הירידה באמון של מוסדות כדוגמת בית המשפט העליון, בכל סקר כזה, הרבנות הראשית היא בתחתית הרשימה. ואין מה להתפלא כאשר רואים מה קרה כאן רק בחודשים האחרונים בבחירות לרבנות הראשית. אני, כיהודי רפורמי, אינני מבקש שום בעלות על היהדות. להפך, אני שמח על ריבוי הזרמים, ההשקפות, ואורחות החיים ביהדות זמננו. זאת הערובה שכל יהודי בישראל או בתפוצות יוכל למצוא מסילות אל המסורת באופן משמעותי ואותנטי. אתם אלה שמבקשים לכפות את אורח חייו ואמונותיו של המיעוט בעם היהודי ב-200 השנים האחרונות על כלל ישראל. אתם אלה שמובילים מסע הסתה בלתי פוסק נגד זרמים שמייצגים בפועל מיליוני יהודים מסורים למסורת היהודית ולתרבות היהודית. אתם אלה שמרחיקים בקיצוניות ובקנאות ובדרישת הבעלות שלכם המוני ישראלים חילונים ומסורתיים מהמסורת של בית אבא ואימא. ועל החוק המושחת, חוק הרבנים הקטן, שהוא חוק הג'ובים הגדול, אנחנו עוד נדבר כשהחוק הזה יגיע. אפשר לחשוב שבמדינת ישראל אין הסדרה של

אפשר לחשוב שבמדינת ישראל אין הסדרה של משרות רבנים ומשרות בלניות. ואין גם צורך לצאת נגד זה. יש ציבור שצורך שירותי דת, והוא צריך לקבל שירותי דת. ואכן, רוב הציבור שצורך שירותי דת, צורך אותם במהדורה האורתודוקסית.

אדוני, אתה השר לענייני דת במדינת ישראל, לענייני שירותי דת, לא לעניין שירותי דת אורתודוקסיים, ואתה כופר בתפקיד שלך.

שירותי דת יהודיים, אבל לא שירותי דת - - - - - - אורתודוקסים.

זה לא קבוע בשום חוק במדינת ישראל, וזה לא המציאות בעם היהודי. אני לא הושבעתי - - - מה שאתה רוצה.

לא הושבעתי - - - ומה שאתם מבקשים בחוק הזה הוא לעקוף את דרכי המימון הקיימות. ועוד נדבר על זה. ומילה אחרונה,

כי חבר הכנסת רוטמן הזכיר את חבר הכנסת מיכאל איתן. אני הייתי אתמול בלוויה של מיכאל איתן. לצערי, מעט מדי מנציגי תנועת הליכוד, שהייתה ביתו, טרחו להגיע ללוויה. אני הייתי בלוויה של מיכאל איתן. השר משה ארבל, חובש הכיפה השחורה, איש ש"ס, חבר כנסת חרדי, הספיד בשם הממשלה, על פי בקשת המשפחה, השר החרדי הספיד את מיקי איתן. אבל אתה יודע, אדוני היושב-ראש, מה קרה בסוף הלוויה? בסוף הלוויה שלוש בנותיו של מיכאל איתן, זכרו לברכה, בבית קברות שמנוהל על ידי חברת קדישא אורתודוקסית, ניגשו בשיא הטבעיות אל המיקרופון, ושלוש הבנות אמרו יחדיו את הקדיש.

ואני אומר את זה כאן מכיוון שעל אפכם ועל חמתכם, ועם כל החוקים, ועם כל התקציבים, הרצון של העם היהודי ושל החברה הישראלית להתחבר באלף דרכים ובאלף נתיבים אל המסורת היהודית, הרצון הזה יגבר. חבר הכנסת קריב, אתה כבר חורג מדקה.

נשים תאמרנה קדיש במדינת ישראל, נשים תוסמכנה לתפקידי רבנות, נשים תהיינה דיינות.

אז, היהדות הישראלית תגיע לשיא תפארתה. חבר הכנסת קריב, אנא. אני לא אוהב לחתוך באמצע. אבל פה אתה משכת כמעט דקה יותר בהודעה אישית. בהודעה אישית, בהודעה אישית. אבל זה היה - - - אני אקצר בהודעה האישית הבאה. חבר הכנסת כץ, יש לך הודעה? בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. האמת היא שכיו"ר ועדת הכנסת, הודעה כזאת עוד לא הייתה לי,

אבקש להודיע על חילופי אישים מטעם סיעת הימין הממלכתי, כמפורט להלן: במקום חבר הכנסת זאב אלקין יכהן חבר הכנסת מישל בוסקילה בוועדות הבאות: בוועדת הכנסת, בוועדת החוץ והביטחון, בוועדת הכלכלה, בוועדת החינוך, התרבות והספורט, בוועדת העלייה והקליטה ובוועדה המיוחדת ליישובים בגבול המזרחי, במקום חברת הכנסת שרן השכל יכהן חבר הכנסת מישל בוסקילה בוועדות הבאות: בוועדת הכספים, בוועדה לביטחון לאומי ובוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול. מה שנקרא, מישל, בהצלחה. חבר הכנסת בוסקילה, יש אצלי ספה נפתחת בלשכה,

רוצה. חברי הכנסת, תודה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת יעקב אשר בקריאה הראשונה. אני מזמין את מורי ורבי חבר הכנסת יעקב אשר להציג את הצעת החוק, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, על פי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות וסעיף 3 לחוק המועצות האזוריות, כמו שאתם יודעים, הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות היו צריכות להיערך ב-31 באוקטובר 2023. בגלל מצב המלחמה זה נדחה, והן התקיימו בפברואר 2024. עם זאת, בחלק מהרשויות בצפון ובדרום נדחו הבחירות הכלליות לנובמבר, ולאחר מכן לאחרונה קבע שר הפנים בצו כי הבחירות לרשויות המקומיות בצפון שבהן לא נערכו הבחירות במועד המקורי יידחו שוב לפברואר 2025 בשל מצב המלחמה בצפון. נוכח הנסיבות החריגות שבהן נדחו הבחירות ובשל מספר הרשויות הגדול, ולא מדובר כאן בבחירות מיוחדות כמשמעותן בחוק, אלא באמת בבחירות של חלק גדול מהמדינה שלא יכול היה לממש את זכותו, מוצע להסדיר בהצעת חוק זאת כמה נושאים חיוניים להבטחת מימוש מיטבי של הזכות לבחור ולהיבחר ושמירה על עקרון השוויון בבחירות. מוצע לקבוע את המועד החדש ליום הבחירות ברשויות אלו - - חברי הכנסת, חברי הכנסת, אנא,

בבקשה. - - כיום שבתון כפי שמתקיים ביום הבחירות הכלליות, סעיף (1א) וכו' בנסיבות שבהן תושבים רבים אינם מתגוררים כרגע ברשויות המקומיות, שבהן ייערכו הבחירות או בסמוך להן. בגלל זה קיומו של יום שבתון, ששי, חבר הכנסת ששי גואטה, זה על הצפון, יום שבתון נחוץ אף יותר מתמיד. דבר נוסף, חיילים בצבא הגנה לישראל, כפי שמתקיים בבחירות הכלליות, לאפשר לאלפי חיילים בשירות סדיר ובשירות מילואים, גם אלה שנמצאים היום בלבנון או בעזה, לממש את זכותם כפי שעשינו באותו הסדר, פחות או יותר מה שעשינו בבחירות הכלליות שהיו לכולם. עוד מתקנים בהצעת חוק זו, חובה להציב קלפיות להצבעה במעטפות כפולות במקומות שונים בארץ מחוץ לתחומי הרשות המקומית כדי לאפשר לכל המפונים, בין המפונים הרשמיים ובין המפונים שהחליטו, שיוכלו לממש את זכותם לבחור. סעיף (1א)(3) מוצע להחיל את הוראות עניין יום השבתון גם בנוגע לבחירות שייערכו בדרום, בדרום הארץ, ביום י"ח בחשוון התשפ"ה, 19 בנובמבר, שבוע הבא. אולם בשל לוחות הזמנים הקצרים, לעניין בחירות אלו לא יהיה על שר הפנים לפרסם הודעה חדשה בנוגע לשירותים הציבוריים שיפעלו ביום הבחירות, ויראו את הודעתו כאמור מספטמבר 2023 כאילו ניתנה לעניין הבחירות האלה. לבסוף, מוצע להשוות את שיעור המס לעניין העובדים, כפי שעשינו בתקופת הבחירות שהיו גם בצפון וגם בדרום לשיעור המס שנקבע כהוראת שעה בבחירות האחרונות. הוראת השעה לעניין זה עמדה בתוקפה עד יום כ"ו בתמוז התשפ"ד, 1 באוגוסט 2024, ולפיכך מוצע לקבוע שתחילת ההארכה של הוראת השעה תהיה ביום כ"ז בתמוז התשפ"ד, 2 באוגוסט 2024. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית תבחן ועדת הפנים והגנת הסביבה את האפשרות להחיל הסדרים נוספים הנוגעים להצבעת חיילים ולהצבת קלפיות מיוחדות גם לעניין הבחירות שיתקיימו בדרום הארץ בנובמבר. להערכת משרד האוצר, העלות התקציבית של הצעת החוק עולה על הסכום הקבוע בסעיף 3 לחוק-יסוד: משק המדינה, ונמצא פה השר התורן, איפה השר? יש פה כמה שרים, לא? שר תורן, השר לשירותי דת. שר הפנים היה אמור להגיד את זה. - - - אתה תגיד את זה? אוקיי. אני רוצה להודות לחברי הוועדה, קואליציה ואופוזיציה כאחד, למרות ששמעתי שלא מרשים לכם להצביע בעד הצעת החוק שלי, לכן דאגתי גם להריץ יחד עם ידידי חבר הכנסת שוסטר, שיהיה לכם מקום שכן תוכלו לעשות, כי אני מוכרח לומר, גם יוראי, גם מטי וגם שוסטר היו חלק נכבד בכל ההצעה הזאת. אני חושב שכולנו צריכים להתאחד סביב הדברים הללו. אני רוצה להודות לראשי רשויות ולמועמדים: לאלון דוידי, אלי זעפרני מקריית שמונה, נירה שפק, אלון ואחרים, אני רוצה להודות לשר המשפטים, שהוא יושב-ראש ועדת שרים לחקיקה, ואחרון חביב להודות ליושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ על עזרתו בקידום החוק, ובכלל, כשאנחנו עובדים ביחד אנחנו עובדים טוב, ואני מבקש מהכנסת להצביע בעד הצעת חוק חשובה זו, ואנחנו ניפגש כאן ביום רביעי, בעזרת השם, לאשר את זה לקריאה שנייה ושלישית, שזה ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

בעזרת השם. עכשיו תקשיבו טוב גם לשוסטר. חבר הכנסת שוסטר, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שלושה-ארבעה חודשים כתושב הדרום, וכמי שמצוי אצל רשויות מקומיות, אני מנסה לשדל את עובדי משרד הפנים, גם את השר, לקדם את המהלך הזה. לשכנע, אני בטוח שאתה מתכוון לשכנע. לשכנע, לשדל במובן של לשכנע,

כן,

עיין ערך הנושא הקודם. ואני שמח שאנחנו נמצאים כאן היום עבור הדרום ברגע האחרון. התושבים שנפגעו וחיים כפליטים ומשרתים במילואים זכאים כמו כולם לבחור את הנהגתם בתנאים זהים. אני מבקש להודות לחבר הכנסת יעקב אשר, אשר נרתם במלוא העוצמה, לחבריי לוועדה, לדיונים, ליושב-ראש הקואליציה, על המחויבות האדירה, וברגע האחרון, ממש בפוטו-פיניש, עבור הדרום, אנחנו נמצאים כאן. אני מבקש להעביר מסר לשר הפנים, לעובדי משרד הפנים שהייתי איתם בקשר היום: עליכם לקדם כבר עכשיו, לפני הקריאה השנייה והשלישית, כדי לקדם את המינהלות, לקדם את הלוגיסטיקה שעליה דיבר חבר הכנסת יעקב אשר, כדי שגם בדרום בשבוע הבא ממש, ביום שלישי, יוכלו ליהנות מפירות החוק, שאני מקווה שביום רביעי בעוד יומיים נביא לידי סיום.

תודה. אנחנו נעבור, כן,

- - - יש רשימת דוברים ארוכה. האם יש מישהו שנרשם ברשימת הדוברים ומעוניין לדבר? חברת הכנסת ח'טיב יאסין, בבקשה, גברתי.

ומדברים על אותן סוגיות, ואני מסתכלת על הממשלה, עם יותר מ-35 שרים, ואני מסתכלת מסביב על המצב החברתי, הכלכלי, הביטחוני, הביטחון האישי של כלל האזרחים, ומנסה בכל כוחי, אבל לא רואה משהו טוב. הינה, עוד מעט מביאים עוד פעם דיונים, עוד ישיבות בוועדת הכספים,

לעדכן את התקציב של 2024, והשאלה, מה יכניסו לעדכון הזה. האם ייקחו בחשבון את אותם יישובים שכל יום יש בהם נפילות ואין בהם מיגוניות, ויש נזקים, ואנשים נשארים בלי אף תמיכה? אני אומרת לכם, ממש בלי אף תמיכה. אני בקשר ישיר כמעט כל יום, גם בטמרה, גם בבועיינה, גם בדיר אל אסאד, גם במג'ד אל-כרום. יש נפילות, הריסות, ולפעמים אנשים נרצחים, לפעמים נפצעים ועוברים ניתוחים מאוד קשים, ומה שנמצא שם זה רק הקהילה המקומית והיכולות שלה לתמוך,

או לארגן אפילו מקום של איפה ללון. הריסות, בערבית אומרים (אומרת בערבית: ). כל יום יש הריסות, ואפילו יש לנו שר שמתגאה. באמת, זה משהו חריג. לא ראיתי אף מדינה בעולם שיש בה שר שאמון על הביטחון של האזרחים והוא שמח על מספר הנרצחים ושמח על מספר הבתים הנהרסים, ומתגאה על ההישגים בזה שהוא חילק בשנה במקום 8,000 כלי נשק, הוא הגיע ל-170,000 כלי נשק. אז אם הוא כל כך בעל יכולות אדירות, שיכול לעשות דברים - - רק צריך לסיים, גברתי. - - ולשנות מציאות, רק משפט אחרון, ברשותך, ולשנות מציאות, אז למה שלא ייקח את הדבר הבסיסי שמוטל עליו, הביטחון האישי של האזרחים? או שהערבים אינם אזרחים וראויים לביטחון אישי. להזכירכם, רק שלשום נרצחה אישה. אז אנחנו ממשיכים בירידה, לא בעלייה. תודה, גברתי. חבר הכנסת אשר מוותר על סיכום הדיון, נכון? אז אנחנו נעבור להצבעה אה, סליחה. השר צריך למסור את עמדת משרד האוצר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר על קידום ההצעה החשובה הזו. שוב הוכח שחברי הכנסת שהם ראשי ועדות מכלל הסיעות פועלים לא סקטוריאלית אלא לפי הצרכים ולפי מה שיש. אז אני עונה כאן בשם שר הפנים: הממשלה מקבלת את העלות התקציבית ותומכת בהצעת החוק. ולכן אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזו כאן בקריאה הראשונה, לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה 2024, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 53 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. רגע,

אני רושם את הודעת השר קרעי שהצביע בטעות ממקומה של השרה גולן. זו טעות טכנית ולכן זה לא משנה את תוצאות ההצבעה. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת אלון שוסטר, בדיון המוקדם. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה 2024, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 61 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב

בנוסף, מוצע להקפיא את התאמות הסכומים בחקיקת המס ובחוק מענק עבודה למדד בשנים 2025 2027. מהלך זה יסייע להגדיל את הכנסות המדינה באמצעות הקפאת העליות במדדים הכלכליים השונים.

יאפשר למדינה להתמודד עם הגירעון התקציבי הנוכחי ויבטיח רשת ביטחון כלכלית שתשמש את כלל הציבור. על אף שהצעדים האמורים יגדילו את הכנסות המדינה, מבחינה נומינלית הם לא יעלו את נטל המס אשר יוטל על הציבור ביחס למצב הקיים, כי בסופו של דבר את מה שהוא מקבל, ימשיך לקבל, רק לא יקבל העלאה.

במסגרת ההצעה מוצע להוסיף מס נוסף בשיעור של 2% על הכנסות הוניות גבוהות, ולהכניס לבסיס המס הנוסף הכנסות ממכירת דירות מגורים להשקעה. צעדים אלה יביאו לכך שבעלי ההכנסות הגבוהות ביותר ישתתפו בצורה משמעותית יותר בנשיאה בנטל הכלכלי. אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק, ולהעביר אותה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

נעבור לדיון האישי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מוותרת. חבר הכנסת רון כץ אינו נוכח,

אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, היום אנחנו הולכים להישאר פה, מי שצפה גם ראה את ראש הממשלה מגיע, דיונים קדחתניים. עכשיו אנחנו יושבים באמצע הלילה, מדברים, מנסים למצוא פתרונות,

לא על הצווים שנשלחו, לא על המילואימניקים שנגמר להם התקציב ומגייסים תרומות, לא על בעלי העסקים. מה פתאום? לא על שום דבר שמעניין אזרחים במדינת ישראל. כל האנשים שנשארים פה עכשיו עובדים אצל אדם אחד, שר הדתות שלנו, שהצליח למצוא פתרון ולהעביר את חוק הרבנים היום. אז אני רוצה לברך את שר הדתות. זה לא מובן מאליו לקפל גם את ראש הממשלה, גם את גפני, את כולם, בשביל להעביר עוד כמה ג'ובים. מרשים. מרשים. ואם אנחנו כבר מדברים מרשימים, אני רוצה לשאול שר הביטחון שנמצא אתנו. אדוני שר הביטחון, אולי תכבד אותנו בתשובה לגבי 7,000 הצווים שהוצאו. אדוני שר הביטחון,

אני מנסה להפריע לו,

שנייה שאלה לשר הביטחון. אדוני שר הביטחון, כל מדינת ישראל מנסה לדעת מה קורה עם 7,000 צווי הגיוס שהוצאו. למדינת ישראל הייתה קודם איזושהי ידיעה שהם בוטלו, והיינו רוצים לדעת מה קורה עם זה, ואין כמו לא לענות. שר הביטחון של מדינת ישראל נמצא במליאה, שומע את השאלה ואומר: זה לא חלק מהתפקיד שלי. אותי שכרו בשביל דבר אחר, בשביל לדאוג שזה לא יקרה,

אזרחי מדינת ישראל, מה שאנחנו אמורים להתעסק איתו. כל אחד צריך לשאול את עצמו אם המינוי הזה תרם לביטחון

יושב פה ראש השב"כ לשעבר, שבמקום למנות אותו לתפקיד ביטחוני מינו אותו לבדוק את מדד העגבניות. אין כמו השיקולים המקצועיים של שלישיית נתניהו, וכשאני אומר שלישיית נתניהו, אני מצטט את השר רון דרמר, שאמר: ההחלטות מתקבלות בפורום השלישייה, רון דרמר, בנימין נתניהו, והשלישי, גורם עלום. תודה. חבר הכנסת יאסר חוגי'ראת, אינו נוכח. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בספר "מר הפקרה" פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחתן פרס ישראל במדעי המחשב לשנת 2004, כתב רשומה עם שלוש הערות, ואני מקריאה מתוך הספר: "חזקה על הכותבים בקובץ זה שיטיבו לתאר את המצב האיום שבו אנו נמצאים ואת חוסר האונים של עם, ומדינה, שאלה מנהיגיו. ללא ספק ידובר בחטופים ובמשפחותיהם, בהרוגים ובפצועים הרבים, בחבלי הארץ החרבים והשוממים ובעשרות אלפי המפונים שעולמם חרב עליהם. האצבע המאשימה, לפי כותרת הספר, תופנה שוב ושוב לעבר העומד בראש. משכך - - - במקום זאת, אתרכז בשלושה מושגים הנמצאים בשולי הדברים": אחריות, רוחביות ובגדי המלך.

'הוא לא לוקח אחריות', טוענים עליו. אך יש לדעת זאת: אחריות לא לוקחים, אחריות ניתנת ברגע המינוי. היא באה עם התפקיד, בעסקת חבילה. בהקשר שלנו השאלות רבות: מי ידע? מי היה אמור לדעת ולא ידע? מי ידע ולא עשה? מי ידע ועשה, אך לא מה שצריך היה לעשות? מי התעשת ועשה את מה שצריך, ומי לא? מי מתנער מהכול וממשיך להרוס את מה שנבנה כאן ב-76 שנים? ומהם השיקולים החבויים בהתנהלויות האלה? "באשר לאחריות, אין שאלה. לעומד בראש מערכת, כל מערכת, מוועד בית ועד למדינה, זכות מלאה לקבל קרדיט על הישגים. אך יש לו אחריות ברורה, ללא עוררין, גם על הכישלונות. מאז שהממשלה הזאת הושבעה, וביתר שאת מאז השבת הארורה, הכישלונות זועקים לשמיים. ועדת חקירה ממלכתית קום תקום, והיא שתקבע אם הכישלונות הנוכחיים הם באשמתם של שליטינו ולא רק באחריותם, ואם כן, באיזו מידה". "אם במידה עסקינן, לא צריך מתמטיקה גבוהה כדי להפנים את משמעות המונח 'רוחב'", והמונח הזה של רוחביות מתקשר להצעת החוק המובאת בפנינו. "לשולחן יש רוחב, וכן לפוליגון, לכתפיים ולמגרש כדורגל. רוחב מודדים באמצעות קו ישר ורציף, ללא עליות וירידות, כזה שנמתח באופן אחיד מקיר לקיר, מצד אחד של הדבר הנמדד עד לצידו האחר. שום דבר לא נשאר בחוץ.

מדוע כאשר הממשלה מחליטה על 'קיצוץ רוחבי' בתקציב, בשל המלחמה, כללים בסיסיים אלה נעלמים כלא היו? על גופים רבים שאינם מסכנים את השלטון מנסים בציניות לגזור קיצוצים גדולים והרסניים בהרבה, אך במגזרים שלמים ובמשרדי ממשלה לא מעטים, שהמשותף היחיד להם הוא תלות השלטון בתמיכתם כדי להמשיך לשלוט, לא מקצצים אגורה, ואף מוסיפים להם כיד המלך! זה רוחבי זה?" צריך לחתור לסיום, גברתי. חצי דקה. "ואם במלך עסקינן, הבה נדבר על בגדיו: או שהוא בעצם עירום כמו אצל אנדרסן, או שהוא לבוש, אך דש מעילו מתפורר מרוב משיכות. איננו רוצים מלך, אלא מנהיג אמיתי. כזה שאינו זקוק לדש מעיל שימשכו בו.

שילבש בגדי עבודה, אך שיפשיל שרוולים ויעבוד. לא עבור עצמו ושרידותו אלא עבורנו. יום-יום ושעה שעה. מרגע יקיצתו ועד שנעצמות עיניו לאחר יום מפרך בשירות הציבור".

וישנו עניין הצבע: קריטי שהמנהיג יהיה נקי מרבב", או כמו שנאמר בקהלת ט': "בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר".

רשימת הדוברים נעולה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חברי הכנסת, חבל ששר הביטחון יצא, רציתי לאחל לו הצלחה בתפקידו, כי הצלחתו, הצלחתנו, אבל רציתי גם לדבר אליו. רציתי לדבר אליו, על ההכרזה המוקדמת שלו ולשאול אותו מי לחץ עליו לבוא ולהגיד: ניצחנו בצפון, או: ניצחנו? היום 175 טילים למדינת ישראל. שוב, 175 טילים.

מי שולט בנרטיב? מי שלח אותך להגיד את זה? אתה לא מבין שמנצלים אותך? אתה לא מבין שזה פוגע בך, אדוני שר הביטחון? וגם רציתי לשאול אותך מה קורה עם 7,000 הצווים. למה רציתי לשאול אותך מה קורה עם 7,000 הצווים? אני אגיד לך. עכשיו אני מקריא לך מה אומרים המילואימניקים: "'יש לנו תחושה של בגידה. שוב נבחרי הציבור עושים קומבינה על חיילי המילואים'. לוחמי חטיבת המילואים אלכסנדרוני שברו שיא של שירות מפרוץ המלחמה. הסמח"ט, סגן אלוף אביה בן אלחנן, זועם על המסחרה", כלשונו, "על המסחרה הפוליטית", כהגדרתו, "של הגיוס ועל החרדים שכלל לא נושאים בנטל". מסחרה, כך אומר הסמח"ט. כאשר אנחנו לא מתכוונים לגייס את כלל המחויבים בגיוס כדי לשאת בנטל, זה התוצאה של חברה מתפרקת, של כלכלה במצב קשה, ושלא יספרו סיפורים. עמד כאן שר האוצר, לא נתן שום נתונים. אני אומר לך, אדוני, מקום שני בעולם ביוקר המחיה. מדינת ישאל חייבת 1.250 טריליון שקל, משהו מטורף, בני-בני הנינים שלנו יצטרכו לשלם את זה, כי חובות צריך לשלם. באמת מסחרה, כהגדרתו של סמח"ט חטיבת אלכסנדרוני. אדוני שר הביטחון, אם אתה תעצור את הגיוס, אם תעצור את הוצאת הצווים, אם תיתן ידך לאי-שוויון בנטל, זה יהיה על ראשך. אל תיתן לראש הממשלה להפוך אותך לשר בובה על חוט. זה הכבוד שלך, זה הנרטיב שלך, ולכן אני אומר לך, אדוני השר, נהג על פי החוק. תודה רבה.

חבר הכנסת עבאס. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום עלה השר דוד אמסלם לענות לחבר הכנסת ווליד טאהא, שהציג את הצעת האי-אמון של רע"מ וחד"ש-תע"ל.

הכנסת ווליד טאהא ביסס את הצעת האי-אמון על נתונים מספריים שקיבל מהממ"מ, והציג אותם בפני חברי הכנסת, בפני הציבור, על אחת הבעיות של ההתנהלות של הממשלה, רשויות התכנון במדינה בפני החברה הערבית. הוא גם העלה את הנושא של הקאדים, מינוי לפחות ארבעה קאדים שחסרים בצוות הקאדים בבתי הדין השרעיים. מה התשובה שנתן השר דוד אמסלם? לפעמים אנחנו רגילים לתשובות לקוניות, לתשובות מתחמקות, מתעלמות לרוב מהנקודות שאנחנו מעלים, מהנתונים שאנחנו מציגים. אני כמובן זוכר, זה במיוחד כאשר אנחנו מעלים את הנתונים על פשיעה ואלימות, לאורך שנים רבות, אבל במיוחד בשנתיים האחרונות, ואז השר לביטחון לאומי לכאן עולה לתת תשובות, ובמקום שהוא ייתן תשובות הוא תוקף אותנו ומאשים אותנו,

והיום השר דוד אמסלם, במקום להתייחס בצורה עניינית לנתונים שהציג חבר הכנסת ווליד טאהא, הוא בחר להציג משנה מאוד מוזרה, שלמעשה הופכת את הקערה על פיה. ולכאורה אנחנו, אדוני היושב-ראש, אזרחי מדינת ישראל הערבים, פריבילגים, מקבלים מעל ומעבר, ודווקא האזרחים המקופחים הם האזרחים היהודים במדינת ישראל. זאת לא פעם ראשונה שאני שומע את זה, לא בתדירות גבוהה, אבל זאת מין משנה חולנית, משנה לא הוגנת, משנה שמצביעה - - - אגב חולנית, מה שהעמים האסלאמיים בעולם עושים בהפגנת טרור, בלתי נתפסת.

האסלאם הרדיקלי משתלט על העולם, ומה שראינו באמסטרדם זאת תחילת ההתחלות. טלי, אין לי חשק לענות לך. אתה לא חייב לענות, כי מעשי הטרור מדברים בעד עצמם. אני מדבר על הבעיות של אזרחי מדינת ישראל. גם אתם רוצים, מה?

במקרה הזה הם ערבים אזרחי מדינת ישראל. הבן שלך יתקבל לרפואה לפני שאני אתקבל לרפואה. את יודעת, אין מדינה שיכולה להתגאות במשהו אם היא לא מטפלת, משרתת, מקדמת, נותנת מענים לבעיות של אזרחיה. מחלוקות פוליטיות יש תמיד. אבל מאוד מוזר - - - קודם כול נאמנות למדינת ישראל. חברת הכנסת גוטליב, אני מוסיף לו זמן בגלל זה. בסדר, אני אהיה בשקט, מאה אחוז, בסדר גמור.

שמכבדת גם את הכאב שאנחנו עוברים,

תחושת ההפקרות, התסכול. כל הזמן אנחנו קוראים ודורשים ומבקשים, בנושאים הבסיסיים ביותר, ביטחון אישי, זכויות בסיסיות, ואין מענה. תודה רבה. תודה. חבר הכנסת חמד עמאר. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני ראיתי את התחקיר על השר בן גביר, תחקיר מזעזע.

לא, היום לא הספקתי. אולי נעשה את זה - - - הכול על הלייקים, וכמה לייקים הוא יקבל ופוליטיקה. אבל אני רוצה להגיד לכם - - - לא הבנתי, מה זה שונה מכולכם פה? לא הבנתי. מה זה שונה? וואו, וואו, שר בישראל מפרסם כדי לקבל לייקים. כולכם פה, כולכם פה - - - טלי, טלי - - - אני פעילה ברשתות חברתיות - - טלי,

אני רוצה לדבר. - - וכולכם מעלים סרטונים בלי סוף, ערוצים עם סרטונים. מה. עזבי אותי מהלייקים, טלי, זאת התנהגות של עבריין. די, די. לסכל אותנו, להבעיר את השטח.

תודה רבה לכולם. תודה רבה. את הולכת - - - למה שנוח.

אני רוצה לדבר על המשילות במדינת ישראל.

את מבינה

היועמ"שית עושה לנו פה חבלות,

את מבינה מה זה בתוך מדינת - - - היועמ"שית היא - - - באפשרות הממשלה לפעול. - - - רבותיי וגבירותיי, רבותיי וגבירותיי.

חברת הכנסת גוטליב, תודה רבה. אני עצרתי את הזמן לחבר הכנסת עמאר, ואני גם אוסיף לו עוד 20 שניות לזמן שמופיע פה. ומעכשיו כל אחד שמתפרץ בדברים אני קורא אותו לסדר.

תשמעו, אני אתחיל מהתחלה. אני לא רוצה לדבר על התחקיר המזעזע שהיה אתמול, ואמרו לי שגם היום, כי היום לא הספקתי לראות. אני רוצה לדבר על אובדן המשילות לגמרי במדינת ישראל. אני מבין, רצח ורצח ערבי, וערבי רוצח ערבי, וחלק ידבר על תרבות, אבל אתם יכולים לתאר לעצמכם, בתוך מדינת ישראל להכין מכונית תופת ולפוצץ אותה נגד מנהל בית ספר? מה זה מעיד? מה זה יכול להגיד לנו כמדינה מתורבתת, כמדינה שמחשיבה את עצמה כאחת המדינות החזקות בעולם? שאין לה שליטה בתוך המדינה. אתם מבינים מה זה לרצוח יותר מ-200 איש? ועכשיו שאלתי והתווכחנו, 205, 215, כי כל יום המספר משתנה בתוך מדינת ישראל. על מה זה יכול להעיד? במצב הנוכחי, כששר לא מקיים דיון אחד בתוך הלשכה שלו בנושא אלימות ורציחות בתוך המגזר הערבי, כאילו שזה משהו לא חשוב, כאילו שזה משהו לא מעניין, בן אדם נרצח, משפחה נהרסת. אנחנו לא מדברים על עבריינים. כשאתה אומר "מנהל בית ספר", "מחנך", אני בטוח שהוא לא עבריין, אבל רצחו אותו במכונית תופת. דבר כזה היה צריך להעמיד את כל המדינה על הרגליים, להכניס את כל מערכות הביטחון, מהשב"כ עד האחרון במערכות הביטחון: לראות מי מסוגל להכין מכונית תופת, כי היום הכינו אותה נגד זיאד אבו מוך, מחר יכינו אותה נגד מישהו אחר בתוך מדינת ישראל. על זה אנחנו צריכים לחשוב, לא לחשוב על אותו עבריין ואותו רוצח ואותו פושע, לחשוב על משילות בתוך מדינת ישראל, על שליטת המדינה, על שר שבראש מעייניו אזרחי מדינת ישראל. על זה אנחנו צריכים לחשוב. ואנחנו לא צריכים להתווכח כאן ולהתחיל לצעוק: כולכם מחפשים לייקים, כולכם לא מחפשים לייקים. מנהל בית ספר נהרג כאשר הפעילו מכונית תופת. זה הדבר העיקרי. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שרים, חבריי חברי הכנסת, אני התלבטתי עכשיו על מה אני אדבר, על העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, שעדיין אף אחד לא עושה עם זה שום דבר או על הסיוע ההומניטרי שנכנס בפרהסיה לעזה. אז אני אדבר על המחבלים, אחר כך נדבר על הסיוע. סיוע לאויב, סיוע לחמאס. תתביישו לכם, שרים. ככה אתם רוצים לנצח במלחמה? עכשיו מצאו כדורי קלצ'ניקוב בסיוע ההומניטרי שנכנס לעזה. ככה אתם רוצים להכריע את האויב? ככה אתם רוצים להחזיר את החטופים? ואללה יופי, חמאס חי ונושם ובועט, מקבל סיוע, הכול בסדר,

אבל חוץ מזה, ב-8 בנובמבר, אדוני היושב-ראש, אני פניתי ליושב-ראש, נובמבר של השנה שעברה,

לא עכשיו, בשנה שעברה פניתי לשמחה רוטמן ואמרתי: מה אנחנו נעשה עם מחבלי הנוח'בה שאנחנו תפסנו אותם באירועי 7 באוקטובר, איך אנחנו נעמיד אותם לדין? ביקשתי להקים ועדה חסויה, ועדת משנה בוועדת החוקה, שאתה גם כן,

חבר בה, כדי להתחיל לחשוב מה עושים. הוועדה הזאת הוקמה והיו כמה דיונים, כולל דיון שנכחו בו שר המשפטים והיועמ"שית לממשלה. וכולם היו בפחד אלוהים, איך אפשר בכלל לחשוב להעמיד לדין מחבלי נוח'בה, כולל מערכת הביטחון, שרק נחרדה מעצם הדיון. ועבר זמן, ועבר עוד זמן ועוד זמן, וכבר יותר משנה ועדיין הממשלה בפחד, בפחד אלוהים. שום דבר לא קורה. יש לנו מחבלים, נוח'בות, שכנסת ישראל כל כמה חודשים מאריכה את הוראת השעה להחזיק אותם במין מעצר, כשאנחנו אזרחי ישראל משלמים עבור ייצוג משפטי שלהם כי זה מה שחוקק בכנסת. אחר כך שרים בממשלה אומרים: געוואלד, איך זה יכול להיות, הם רק לא מבינים שהם בעצם אלה שמצביעים עבור זה. זה בחוק, ממשלתיות. אז בקיצור, נמאס. נמאס, הממשלה הזאת, יודעים לצרוח, יודעים לעשות הצגות, יודעים לעשות קמפיינים. לעבוד, פחות. אנחנו עם שמחה רוטמן הגשנו היום, וזה קיבל פ', הצעת חוק שלנו פרטית. - - - אני לא דיברתי על שרים ספציפיים, אני דיברתי על הממשלה כולה. עד כמה שידוע לי, העמדה לדין של מחבלי נוח'בה לא נמצאת בתחום האחריות, בתחום המשרד שלך,

אז כשזה יהיה שלך אני אתקוף אותך. בקיצור, נמאס. אנחנו הגשנו הצעת חוק משלנו עם רוטמן, ואם ממשלת ישראל לא תתאפס על עצמה, אנחנו נקדם את זה, אנחנו נבקש פטור מחובת הנחה ואני רוצה לראות שמישהו או מישהי יעזו לפתוח פה נגד המהלך הזה, כי באמת נמאס.

חברת הכנסת מלינובסקי, אני רק אגיד לך שהבנתי שהכספים הללו מקוזזים מהכספים שמוחזקים - - - לא,

זה יעבור אבל. אי-אפשר. אפשר, אפשר. נעשה שאפשר. חבר הכנסת טאהא, בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, זה על פי חוק, לצערי מה שאנחנו חוקקנו, ועל זה נצטרך לשלם. החוק שאתה מדבר עליו זה של רוטמן, מחר בוועדה. מכובדי היושב-ראש, אנחנו שומעים הרבה, אפילו הרבה מאוד, את המושגים משילות, ריבונות, דווקא מהאדם שלא מצליח להביא לא ריבונות ולא משילות או שהוא לא מבין מה זה משילות ומה זה ריבונות. אני מבין ריבונות כיכולת מדינה להשליט חוק בקרב מרכיבי החברה שלה, בקרב החברה שלה. אני מבין משילות כיכולת למשול ולאפשר לאזרחים לקיים חיים נורמטיביים על פי חוק. אבל מה השר לביזיון לאומי מבין במשילות וריבונות? הוא מבין משילות וריבונות ככלים כבדים שמגיעים ליישוב כדי להרוס בתים. הרי על פי ההיגיון שלו, לא רק שלמדינת ישראל אין ריבונות ומשילות בחברה הערבית, בחברה הערבית אין מדינה בכלל, כי אם הייתה מדינה ובתוך המדינה הזו היה באמת שר לביטחון פנים, לביטחון לאומי, הוא היה דואג בראש סולם העדיפויות שלו לחיי האזרחים, לחיי האדם, שמסמלים את הרמה הגבוהה ביותר של יכולת המדינה למשול ויכולת המדינה להחיל ריבונות, היא שומרת לנו כאזרחים על החיים, מאפשרת לנו חיים נורמטיביים, תקינים. אבל במציאות של מכוניות מתפוצצות, מכוניות תופת שמתפוצצות על מנהלי בתי ספר, במציאות של מנכ"ל עירייה שנורה ונהרג, במציאות של הרג נשים, ילדים, איך הוא מעז לדבר על משילות, איך הוא מעז לדבר על ריבונות? הרי הוא עושה את ההפך מהמושגים האלה בשטח. ועל כן, יכול להיות שמישהו צריך, היושב-ראש, אתה עורך דין, אולי תלמד אותו קצת מה זה ריבונות, מה זה משילות. הוא אומנם עורך דין אבל הוא למד את עריכת הדין לצרכים אחרים, הוא היה צריך את זה כי הוא הבין שהוא נמצא במציאות שמחייבת אותו ללמוד עריכת דין. אז תסביר לו מה זה משילות ומה זה ריבונות.

חברת הכנסת ביטון. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד היושב-ראש, אנחנו שומעים כאן את הנאומים, את הדברים המאוד-חשובים שיש להגיד. המדינה לצערי באמת על סף תהום, אבל אני היום בחרתי לשים ולהזכיר לכולם את 101 החטופים, 402 ימים. ביום שבת היו 400 ימים שהחטופים שלנו נמצאים באפלה בתוך מנהרות החמאס אצל הרשעים והאכזרים האלה, ונשמעו הקולות של משפחות החטופים. לפני כן הקראתי את דבריו של ניסן קלדרון, ועכשיו אני רוצה להקריא לכם מה אמרה לישי לביא-מירן, אשתו של עמרי מירן החטוף, אבא של עלמה ורוני. וככה היא אמרה במוצאי שבת: 400 ימים, 400 ימים של דאגה ששורפת בכל הגוף. 400 ימים של דאגה שלא נותנת לישון, להתקדם, לנשום. 400 ימים. שוב מספר עגול, ועבורנו, עבורי, זה עוד יום. עוד יום בחלום בלהות שאנחנו חיים בו. עוד יום אבל אנחנו עדיין שם, לפני 400 ימים. אני יכולה לספר לכם על התקף חרדה מלפני שבוע, על המעבר לקרוואן אחרי 13 חודשים בצימר, על שבוע הגעגוע והעצב של רוני, על עלמה ששואלת כבר בכל יום לפחות פעם אחת: איפה אבא? אבל מה זה משנה? כשאנחנו כבר 400 ימים במלחמת חיינו, במלחמה על חיי האהובים שלנו, מלחמה חיצונית, אך בעיקר פנימית. השבוע פוטר איש הביטחון שהיה אחראי על השער. תהליך ארוך עברתי איתו, שיחות לא פשוטות. תחושות אשמה, כעס בלתי נשלט, ובתוך כל זה הוא סימן עבורי ועבור משפחות רבות שביב של תקווה בתוך הסערה. היה היחיד בממשלה שאזר אומץ לומר את האמת, שצריך להחזיר אותם הביתה גם במחיר של הפסקת לחימה. מבחינה ביטחונית אפשר לעשות את אותו הסכם שישיב אותם אלינו. המחירים יהיו כבדים אך אפשריים עבור מדינת ישראל. לפני יומיים נפגשתי איתו, ואותם דברים נשמעו שוב, 400 ימים, והשבוע ברור יותר מתמיד: אנחנו פיונים במשחק פוליטי אכזרי, חיצוני ופנימי. כולנו, רק ש-101 החטופים והחיילים בסדיר ובמילואים הם אלה שמשלמים בחייהם, בנפשם ובגופם על המשחק הזה. מאחר שנגמר לי הזמן, כבוד היושב-ראש, אני אמשיך את דבריה המאוד-נוקבים בנושא.

חברת הכנסת שלי טל מירון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, רציתי לייחד את הדקות הקרובות דווקא לא לדבר על משהו פוליטי, אחת מהשערוריות או הפרשיות, למרות שיש הרבה על מה לדבר. אבל כן היה חשוב לי, כי אני כבר כמה שבועות מתכננת לעשות את זה, להזכיר לכולנו שבינינו מתהלכים כל יום גיבורות וגיבורים שזוכים להכרה ולהוקרה וכבוד, אבל עדיין מגיע להם הרבה יותר כי אנחנו לא נותנים להם את מה שבאמת מגיע להם, וזה שוויון זכויות. ואני רוצה לדבר, כמובן, על העדה הדרוזית. היה לי כבוד גדול ללכת לנחם את משפחתו של אלוף משנה אחסאן דקסה, זיכרונו לברכה, מפקד חטיבת 401 של השריון, שנפל ממש לפני מספר שבועות, ב-20 באוקטובר, ואני רוצה להקריא לכם מה מספרים עליו: בעת פעילות בכפר בלבנון נכנס כוח צנחנים לתוך הכפר ונפגע מירי נ"ט. מירי זה נהרג חייל ונפצעו שניים. אחסאן דקסה, אז מ"פ בגדוד רומח של השריון, היה בעמדת חיפוי וקיבל דיווח על הכוח שנפגע. הוא החליט להשאיר שני טנקים בעמדת חיפוי ולנוע לבדו אל תוך הכפר, למרות איום הטילים ולמרות החשש להיפגעות. דקסה זיהה את מקור הירי על כוח הצנחנים ופעל לפגוע במקור הירי, לפנות את הנפגעים ולחלץ את הטנק מהכפר. הוא "הראה במעשיו רוח לחימה,

תעוזה ואומץ לב". ולמען הסר ספק, הדברים האלה נאמרו עליו לא במסגרת תעוזתו במלחמת חרבות ברזל, אלא הרבה הרבה לפני, כשהוא קיבל צל"ש במלחמת לבנון השנייה, כבר בשנת 2006. ככה הוא חי, הוא היה גיבור ישראל מההתחלה ועד הסוף. הודא אשתו סיפרה עליו אחרי נפילתו: הוא היה כל כך חזק, בן אדם שאפשר לסמוך עליו. הוא נכנס לתפקיד לפני שלושה חודשים, ולא הייתי שקטה. דאגתי הרבה יותר מהרגיל. הוא היה מחובר למשהו הרבה יותר גדול ממנו, אבל אני הקשיתי עליו מאוד בשאלות, במיוחד אחרי חוק הלאום. כששאלו אותה מה היא הייתה אומרת לחברי הכנסת, היא השיבה: איך הם יכולים להסתכל לנו בעיניים? אני הייתי מתביישת. ובאמת, אני רוצה מכאן להגיד להודא ולמשפחתה שאני מרגישה שאני מתביישת בשם הבית הזה ובשם מדינת ישראל, שקידמו את החוק הבזוי הזה למרות שהם לא מסוגלים להודות בזה בעצמם. ולצערי יש את אלה שרוצים להזכיר אתכם רק במלחמה, אבל בשגרה שוכחים שמגיע לכם שוויון, שמגיע לכם יותר, שמגיע לכם שנתקן את החוק הזה. ואני פונה אלייך מעל הבמה הזאת, ואומרת שאנחנו באמת נעשה הכול, ככל יכולתנו, כדי להביא תיקון לדבר הזה. זה המעט שמגיע לכם. הזמן הסתיים. אני רק רוצה עוד 20 שניות, כי זה חשוב לי להזכיר אותו.

במוצאי שבת היו לנו את אירועי הפוגרום הנוראים בהולנד, וכולנו הזדעזענו מהדבר הזה. אבל בהקשר של מה שדיברתי רציתי להזכיר את מלחם אסעד מהכפר כסרא-סמיע שבגליל, שבאמת באומץ לב רב ותחת סכנה הוא חילץ והציל יהודים רבים מהפוגרום הזה. והינה עוד הוכחה לברית שיש בינינו ולמה אנחנו צריכים לחיות כאן זה לצד זה, בשלום, באחווה ובעיקר בשוויון.

חברת הכנסת כהן.

נכבדה, רוב גדול מהממשלה הנוכחית מורכב משרים ושרות שהם דתיים. זאת כנראה הממשלה הכי דתית שכיהנה פה מאז קום המדינה. ניסיתי ככה לספור, מתוך 33 חברי ממשלה יש ח"י שרים אדוקים, ואיזה חילול השם שהם מייצרים. מה הם עשו לתורה ומה הם עושים ולא עושים בשם התורה. הפכו את התורה לקרדום לחפור בו: השתמטות חרדית מהצבא בשם התורה, עידוד אורח חיים של אי-עבודה בשם התורה, מימון מופרע למוסדות שלא מלמדים ליבה בשם התורה, מאות ג'ובים למקורבים תוך כדי מלחמה בשם התורה, הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים באופן שיפגע בזכויות של נשים בשם התורה, והרשימה ממשיכה וממשיכה. רק מצוות פדיון שבויים, איך שהוא דווקא על זה הם מוותרים. ולי, כמי שלפחות מגדירה את עצמה כלא אדוקה בהלכה, יש מה לומר לכל אלה שפועלים לילות וימים כדי שלא יהיה הבדל בין החוק במדינת ישראל לבין ההלכה. אתם נכשלים ואתם תמשיכו להיכשל. ככל שתתעקשו יותר על חקיקה שתעגן את ההלכה כחקיקה במדינת ישראל, ככה אתם תרחיקו את ההלכה מעם ישראל, כמו שכתב הרב הלורד ג'ונתן זקס בספרו "לא בשם האל": הדת זוכה להשפעה כשהיא מוותרת על הכוח, וגם ההפך הוא נכון. ככל שהדת תתעקש על הכוח, כך ההשפעה שלה תלך ותקטן. אפשר לראות את זה בהרבה תחומים בחיים. כך למשל, עם ישראל, הציבור בישראל מאוד מקפיד על לצום יום כיפור ועל ברית מילה, ואין שום חוק, אין שום חקיקה. לעומת זאת, רמת ההקפדה היא הרבה יותר נמוכה, ואפילו יש אנטגוניזם ורתיעה כשיש חקיקה מחייבת כמו חוק החמץ, כמו איסור תחבורה ציבורית בשבת, או המונופול על המעמד האישי שמחזיקה הרבנות בישראל, שזה רק מוביל לכך שיש ירידה מתמדת בשיעור הזוגות היהודים שבוחרים בכל שנה להתחתן דרך הרבנות. אז אני מסתכלת על מה שאתם עושים בשם התורה, בשם הדת, אני מסתכלת על זה ומדמיינת שאלוהים מסתכל שם למעלה ופשוט בוכה.

חבר הכנסת כהנא.

ביסמוט ואנוכי. אנחנו הקמנו את השדולה הזאת כמובן לפני תחילת המלחמה. לדעתי זו שדולה שרצה בכל הכנסות. עלו שני דברים מאוד משמעותיים בשדולה הזאת, שחייבים לקבל ביטוי בתקציב של השנה הבאה. הראשון זה הסיפור של יתומי צה"ל. אני לא יודע אם אנשים מודעים לזה, כמה אנשים מודעים לזה שיתומי צה"ל בגדול מפסיקים להיות יתומים בגיל 21. זה בעיקר בהקשר של הכרה וגם בהקשר של תגמולים. זה פשוט בלתי נתפס שבן אדם בן 21, כאילו אומרים לו: מזל טוב, הגעת לגיל 21, מעכשיו אתה לא יתום יותר. זה מגיע למצב שכשיתומי צה"ל או מערכת הביטחון רוצים לשנות תמונה של אבא שלהם באתר יזכור,

רוצים אחר כך, בגיל יותר מבוגר, שיעזרו להם עם מונית להגיע לקבר של אבא שלהם,

פערים כספיים אדירים, ומדינת ישראל פשוט מתעלמת מהם. אפשר להבין את זה היסטורית, מאיפה זה נובע: זה נובע מכך שבשנות החמישים, כשהחוק נכתב, היו בעיקר הורים שכולים, ואז החוק טיפל בעיקר בהם. בהמשך, בעיקר בזכות שולי מועלם, ייאמר לזכותה, חברת הכנסת לשעבר, טופלו האלמנות, ויתומי צה"ל נשארו מאחור. יתומי צה"ל נשארו מאחור, ובעצם, פעם זה היה בגיל 18, וזה עלה לגיל 21, כמעט לא מקבלים כלום,

כל אחד מאיתנו שהוא הורה יודע שאנחנו משתדלים להמשיך לעזור לילדים שלנו ככל שאנחנו יכולים, בכל גיל. האנשים האלה, היתומים, אין מי שיעזור להם. אני יודע שכל אחד מאיתנו ששירת כשהיו לו ילדים וסיכן את החיים שלו, ידע שכאשר הוא יוצא למשימה שבה החיים שלו בסכנה, אם חס ושלום יקרה לו משהו, המדינה תהיה שם כדי לדאוג למשפחה שלו. וכל מי שמעמיק היום בנושא הזה מבין שזה לא המצב. זה לא המצב, לא כלפי היתומים ולא כלפי האלמנות. אני קורא פה לחברי הקואליציה ולשרי הממשלה: הדבר הזה חייב לבוא לידי ביטוי בתקציב הקרוב,

בגלל מריבות מטופשות בין משרד הביטחון למשרד האוצר, אפילו הצעת חוק ממשלתית שעוסקת בדברים האלה עדיין אין. וזה פשוט בלתי נתפס. אני לא רוצה להיות עכשיו פופוליסט, במקום זה, במקום זה,

תמצאו את הכסף כדי לדאוג ליתומי צה"ל ולאלמנות.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני מסתכל על הכנסת הזאת ואני רואה את העולם המקביל לעולם שנמצא בחוץ. ואני שואל, זה מפריע לי שם, השר אלקין. אני לא מאמין. אני פוליטיקאי כבר 20 שנה. אני פה בכנסת 12 שנה, ואני חייב להגיד לכם שלא האמנתי שאנחנו נגיע למציאות שבה יגיעו לכנסת ישראל, ישימו תקציב, יטילו גזרות על מעמד הביניים, על העשירים, בוודאי ובוודאי על האוכלוסיות החלשות, אבל יעמדו כאן שרים חוצפנים, קרנפים, שבמקום להגיד: אנחנו שמים תקציב שראשיתו הוא שאין יותר כספים קואליציוניים בשעת משבר, 2. סוגרים עשרה משרדים מיותרים, 3. דואגים לכך שכולם מתגייסים, 4. אנחנו מתחייבים שאנחנו לא דואגים לסקטורים שלנו. אנחנו שרים, אנחנו ממשלה של כולם, במקום זה, עולים לכאן שרים קרנפים, לא מתביישים, שחלקם מתנהגים כמו מפתח שבדי,

מפתח שבדי מכוון את עצמו בכל פעם למשהו אחר, ומטיפים לנו כמה שהם דואגים למדינה הזאת. תתביישו לכם. יתבייש לו שר האוצר שיביא תקציב שפוגע בכל העם הזה, בכולם. רק על דבר אחד הוא פוסח, ממשיכים לתת כספים קואליציוניים. ואיך אנשים בליכוד לא מבינים את זה?

היה פעם מישהו שאמר: משוגעים, תרדו מהעץ. אין כבר מי שיגיד את זה. אתם במצח נחושה, במצח נחושה, מובילים את המדינה הזאת לאבדון, ומתהדרים ומספרים לנו כמה שאתם אנשי ימין וכמה שאתם ממלכתיים. לא מניה ולא מקצתיה. בושה וחרפה. תאמינו לי, אני אומר את זה בכאב גדול. אני מטייל במסדרונות הכנסת ולא מאמין שזאת מציאות מדומה, לא מאמין שאתם לא שומעים את האנקה הגדולה שיוצאת מהעם הזה, לא מאמין שאתם לא שומעים את אנשי המילואים, את משפחות אנשי המילואים, לא מאמין שיש כאן חברים שיצביעו בעד חוקי ההשתמטות, לא מאמין שתנועת ש"ס, ברגעים האלה, יש לה עזות מצח להביא את חוק הרבנים. צר לי על כך, וצר לי על כך שאנשים נותנים גיבוי לקואליציה הזאת, אני מסיים,

אני מצפה מכם, כי אני מכיר את הליכוד, אני מכיר את המפלגה המפוארה הזאת, שהפכה להיות למפלגה של קרנפים. פעם רביעית פותחים תקציב, 33 מיליארד שקלים תוספת.

תגיד שפעם רביעית פותחים תקציב, תוספת של 33 מיליארד. חבר הכנסת לוי, בבקשה. אתה שמעת,

אמרו לי: אתה רואה, כשחנוך נמצא פה אין צעקות. אמרו את זה כי אני לא שם ולא צועק. אני שמעתי את הכול. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום השתתפתי בוועדת הבריאות, ודיברנו על התוכנית הלאומית לבריאות הנפש. לפני קרוב לשנה הגיע מנכ"ל משרד הבריאות בר-סי לוועדה, הציג לנו מצגת צבעונית ויפה, ועל כל שאלה הייתה לו תשובה. היו שם מענקים לפסיכולוגים, וכששאלנו אם פסיכולוגים יבואו בשביל מענקים חד-פעמיים, הוא אמר שיבואו,

אמרנו שאף פסיכולוג לא יעזוב את השירות הפרטי וייכנס לשירות הציבורי בשביל מענק חד-פעמי. והוא אמר: אתם תראו. אז עברה שנה, וכמה פסיכולוגים נכנסו בתוכנית המענקים?

אותו מנכ"ל משרד הבריאות אמר שלפי התוכנית הלאומית ייבנו 25 בתים מאזנים. בית מאזן זה בית שנותן חלופת אשפוז לבית חולים פסיכיאטרי. 33% מהמאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים יכלו להיות בחלופת אשפוז ובית מאזן. מבחינה כלכלית, זה חוסך למדינה למעלה מ-600 מיליון שקל, מבחינה מוסרית, זה חוסך לאותם מתמודדי נפש את כל החוויה הזאת של להיות בבית חולים פסיכיאטרי, בזמן שהם יכלו להיות בקהילה. אני אשמח אם השר אלקין, בדרך כלל אני לא נוהג כאן, אתה יודע, להטיח באנשים, אני אשמח שתקשיב לדברים האלה. מישהו יודע איזה שר הוא?

- - - שר המינהלות. כבוד השר, שר הממטרות אלקין, כבוד השר אלקין, אתה יודע למה שר הממטרות? אתה יכול להסתכל לכאן, כי אתה יורק בפנים של הציבור בזמן מלחמה עם משרד של עשרות מיליוני שקלים, בזמן שאין כסף לפסיכולוגים. בזמן שלוקח שנה להמתין לתור אצל פסיכיאטר בקופת החולים, בזמן שלהלומי קרב חסרים עובדים סוציאליים, ולא הקדמתם את הפעימה השנייה להכניס אותם למערכת הביטחון. אבל השר, כמו כל הממשלה הזאת, הוא לא שומע כי הם עסוקים בעצמם, והלוואי ואנחנו לא נהיה כמו האנשים שנמצאים כאן, אנשים ישנים שדואגים רק להיות כאן. מעבר לעובדה שאתה וחבריך עשיתם את המהלך הזה כדי לשמר את ההישרדות שלהם, שום תכלית אין לדבר הזה. תתביישו.

חבר הכנסת בליאק.

אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, המינהלות, היום 11 בנובמבר 2024, בעוד 50 ימים מתחילה שנת הכספים החדשה. ונכון להיום, ל-11 בנובמבר 2024, הצעת התקציב לשנת 2025 טרם הונחה על שולחן הכנסת. ולא רק זה, עדיין אין לנו את התקציב הסופי לשנת 2024, שצפוי להשתנות בקרוב בפעם הרביעית. אגב, אמרתי את זה מראש לפני חודש וחצי. איזו הפקרות. איזה חוסר אחריות.

מעולם לא הייתה במדינת ישראל הנהגה כלכלית ושר אוצר כושלים כל כך. עד עכשיו, אני אומר את זה בצער, עד עכשיו, כל מה שאמרתי וצפיתי לגבי ההשלכות החמורות של התנהלותו הלא מקצועית של שר אוצר, הכול התממש. וגם כעת, בעקבות העיכוב, העיכוב הנוסף, באישור התקציב לשנת 2025, והתיקון הנוסף בתקציב 2024, אני צופה הורדת דירוג אשראי נוספת של מדינת ישראל,

מתחילת השנה, עד סוף 2024. לא בגלל המלחמה, בגלל הממשלה. בגלל לממשלה. החוק הזה, שפוגע בזכויות הפנסיוניות של הציבור הישראלי העובד, הוא חוק חצוף. מאות-אלפי עובדים ביצעו תכנון פנסיוני שמבוסס על מה שהממשלה הבטיחה להם במשך הרבה מאוד שנים, והינה, מגיע סמוטריץ' ומודיע כי בניגוד למה שהבטחנו הפטור ממס במשיכת הקצבה לא יעלה, והציבור שמשרת, ועובד ומשלם מיסים, הולך להפסיד עשרות-אלפי שקלים. כך בהינף יד. אזרחי ישראל, אני רוצה לגלות לכם סוד. אין צורך לפגוע בפנסיה שלכם. היה אפשר לסגור 14 משרדים מיותרים, לבטל 5 מיליארד שקלים מהכספים הקואליציוניים ולמנוע את הגזירה הזאת, וגם גזירות נוספות. לא היה צורך לפגוע בפנסיה שלכם. חשוב שתדעו את זה. אבל הממשלה החצופה הזאת לעולם מעדיפה פוליטיקה ושלמות הקואליציה על פני אזרחי מדינת ישראל, שעובדים ומשרתים את המדינה הזאת. חרפה של החוק. מי שיצביע לו, שיתבייש. חברת הכנסת שרון ניר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בזמן שמדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה קיומית בשבע חזיתות, בזמן שזירת איראן פתוחה, בימים שאזרחי ישראל מלקקים את הפצעים ומשוועים להנהגה שתהיה ממוקדת בביטחון, באחדות העם, בחוסן הלאומי, למרבה הצער, הממשלה שלנו ממוקדת אך ורק בנושאים סקטוריאליים, ואיך לא, בשימור שרידות הקואליציה. חוק שירותי הדת, או חוק הג'ובים, שעולה כאן היום, כמובן לא משרת את הציבור הרחב אלא מוסיף את שלושת הכ"פים לשר הדתות: כוח, כסף וכבוד. וזאת למה? כדי ששר הדתות יוכל להקצות משרות למקורבים. החוק מגדיל לכאורה את שירותי הדת אך בפועל הוא מחזק את ש"ס ואת שר הדתות כדי להמשיך להנשים את הקואליציה. תגידו לי, זה נראה לכם הגיוני שבעת הזאת, כשהחברה הישראלית מדממת, הדבר הכי דחוף זה הרחבת המשאבים לשר הדתות? זה מה שצריך עכשיו? הרחבת משאבים לרשויות המקומיות בנושא דת? במקום להתמקד ולרכז את כל המאמץ בהרחבת השורות בצבא, במקום להוריד את הביורוקרטיה לאנשי המילואים העצמאיים שיחזרו מ-300-400 ימי מילואים וחיכה להם ד"ש עם שיר בדואר שהם חייבים להחזיר עכשיו עשרות-אלפי שקלים לביטוח לאומי, כי הממשלה לא הספיקה לחוקק חוק שיתחשבן איתם על השנה נכונה ועל עצם העובדה שזוקפים להם חוב מיותר, אז שולחים להם ד"ש עם שיר כדי להוריד להם את המוטיבציה.

לחוקק חוק שירותי דת? לזה יש זמן, זה בראש סדרי העדיפויות. החוק הזה מצטרף לעוד חוקים הזויים שהקואליציה הזאת מחוקקת, כמו חוק הרחבת סמכויות לבתי דין רבניים, זה של יהדות התורה, זה בוא יבוא, זה כנראה בתוך הדיל. כל זה נועד כדי בסוף לעקוף את המערכת השיפוטית. אם יהיה לנו חוק הרחבת סמכויות לבתי דין רבניים, אז מי צריך את מערכת המשפט הקונבנציונלית? נסגר. שמור לי ואשמור לך. פעם ש"ס, פעם יהדות התורה. ושוב, על מה ולמה? להנשים את הקואליציה.

משפט אחרון, אדוני. תמשיכו עם הפעילות הפרלמנטרית שלכם לטובת קבוצות לחץ ומקורבים לשימור הקואליציה. הניתוק שלכם הוא בלתי נשכח ובלתי נסלח.

חבר הכנסת בן ארי.

אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, החוק הזה, מי שלא יודע, הוא בעצם מעלה מ-2% ל-3%, וכמובן על בעלי הכנסה, כל מי שגם כך משלם ישלם יותר, ואנחנו כמובן נתנגד לחוק הזה של העלאת מיסים.

כמו כל היום הזה שעוסק או בהעלאת מיסים או בג'ובים:

לעמיחי אליהו, לתת לו את גבעת התחמושת,

לתת לדרעי את הרבנים שלו. וביום שמדינת ישראל מותקפת במאות רקטות זה מה שהכנסת עושה. יום שני, אחד הימים הכי חשובים בכנסת, מתעסק בהעלאת מיסים וג'ובים, ג'ובים לאלה וג'ובים לאלה. זה מה שהכנסת עושה למען אזרחי ישראל ביום כל כך מורכב וכל כך קשה כמו היום. אבל כמובן, זה לא מעניין אותם. אין פה שום דבר בחקיקה היום ששווה משהו. אבל אני רוצה דווקא להתייחס למה שאנחנו צופים כעת, שצפיתי בו גם אתמול, בתחקיר של רביב דרוקר והעיתונאי ג'וש בריינר מהארץ. אנחנו גם נעשה גילוי נאות, אנחנו ממשיכים לצפות בו עכשיו. יש לי הרבה דברים להגיד באמת על השר הזה. אני כבר שנתיים אומרת שהוא כישלון לאומי, אני כבר שנתיים אומרת שהוא לא עושה כלום. אבל מה שמדהים בתחקיר, זה לא רק שכל מה שאמרתי נכון, זה אני לא צריכה, מה שמדהים, אפילו אי אפשר להסביר את זה, שכל מה שהוא מתעסק זה במה יגידו עליו, מה יגידו עליו, איזו תמונה להוציא. אם אתה מנסה להסביר, אין לך מילים נכונות למצוא כמה שזה בלון נפוח,

באמת, בן אדם שלא עושה כלום, רק מדבר על מה יגידו, האם זה ייתן לו לייקים. תראה, יש כאן הרבה שרים שיש לי ביקורת עליהם. יש לי, לא חסרה לי ביקורת על השרים פה. אבל כזה דבר לא ראיתי בחיי. איזה בן אדם כל היום מתעסק, טוב שהוא לא אומר: מה אני לובש, במה אומרים עליו, האם התמונה הזאת תביא לו לייקים, האם להוציא הודעה כזאת, איזה כתב עוזר לו, איזה כתב לא עוזר לו. - - - צפיתי בתחקיר. את בטח גם לא צפית בו אתמול כי כל מה שעשית שם זה עמדת ופרשנת כמה שהוא מדהים ומדהים. נכון - - - אבל בואי, את בכלל לא הקשבת למה שאמרתי כי נכנסת לי באמצע. מספיק מה שהיה לי איתך בשבוע שעבר על המזגן. את לא יכולה לשמוע חצאי דברים, טלי.

מה הבעיה - - - אבל את כל פעם נכנסת באמצע הדברים, צועקת והולכת. ביי ביי. ביי, טלי, ביי.

אם חשבתי שהוא מתיש, היא כאילו הגרסה המתקדמת, הגרסה הנשית המתישה. צריך לסיים, גברתי. אני מסיימת. היא פשוט הפריעה לי וניתקה לי את חוט המחשבה, שבו רציתי לומר במשפט אחד: הבלון הנפוח, הריקני הזה, כל מה שהוא מתעסק זה אך ורק בלייקים, פרסומות ותקשורת. אפס עשייה, כלאם פאדי, רק קשקושים וברבורים.

חבר הכנסת דוידסון. הבערת הר הבית מסכנת אותנו - - - תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני לא אעזוב את הנושא הזה של אמסטרדם. אני נשבעתי לעצמי, וגם בדיונים, גם בוועדת חוץ וביטחון, גם בוועדות אחרות, הנושא הזה של מה שהיה ביום חמישי באמסטרדם חייב להיות על שולחן הכנסת עד שיהיה תחקיר מלא ונהיה בטוחים שהדבר הזה לא יקרה בפעם הבאה. אני רוצה לחזור שלושה ימים אחורה. כל אזרח במדינת ישראל וכל חבר כנסת חייב להבין דבר אחד, שאת האירועים באמסטרדם היה אפשר למנוע. היה אפשר לעצור את הפוגרום המטורף הזה בילדים, נשים,

אנשים מבוגרים, שהגיעו בסך הכול לצפות במשחק כדורגל. זה היה הדבר היחידי, לשם כך הם נסעו לאמסטרדם. הם לא פגעו באף אחד, לא רצו להרע לאף אחד, הגיעו לראות משחק כדורגל. המשטרה ההולנדית לא הייתה שם כדי למנוע את הפוגרום ביהודים חפים מפשע. למה היא לא הייתה שם? כי מה שמדינת ישראל הייתה צריכה לעשות לא נעשה. אני אסביר שוב בחצי דקה. היום היו שני דיונים בכנסת בנושא הזה. משרד התפוצות והנציגים שלו חד-משמעית אמרו בוועדות שהיו נתונים והתרעות לגבי מה שהולך להתרחש באמסטרדם. זה עלה למעלה גם לדרגת השר. השר שיקלי קיבל את המידע הזה. השר שיקלי ידע שיש התראות חמורות לגבי מה שמתרחש באמסטרדם. השר שיקלי ידע מהמקור הכי נאמן שהולך להיות פוגרום באמסטרדם. השר שיקלי לא מנע את הפוגרום הזה. השר שיקלי לא התקשר ולא העביר את זה למי שהמידע היה צריך להגיע אליו. המל"ל לא קיבל מהשר שיקלי את המידע שהיה אצלו. לכן לא השתמשו במידע הזה. המידע הזה נעצר ולא התקדם לאן שהוא צריך להגיע. לכן השר שיקלי צריך להגיע לפה, וקודם כל לבקש סליחה ולהגיד מה יעשה כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב. ואז להתפטר. אבל במקום לעשות את זה, הוא הלך לערוץ 14 וטינף על הבוס שלו שהכניס אותו לפוליטיקה, על בנט. זה מה שהוא עשה. אני אגיד את זה כל הלילה ומחר ומוחרתיים. השר שיקלי, יש לו אשמה בנושא הזה כי הוא לא דיווח למי שהיה צריך לדווח. על כן ראש הממשלה חייב לפטר את השר שיקלי מהמשרד המצ'וקמק שלו, כי גם במשרד המצ'וקמק שלו הוא לא עושה מה שצריך לעשות.

חבר הכנסת שירי.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, סימון, בהמשך ישיר לדברים שלך, חזרת כל כך הרבה פעמים על "השר שיקלי", אבל למה בכלל שהשר שיקלי יתעסק בזה? יש מטה לביטחון לאומי, יש מל"ל, יש את כל זרועות הביטחון, ומשרד התפוצות מקבל אינדיקציה מרשתות חברתיות ואז, לא משנה הכישלון שבדרך, להרים טלפון, ושומעים שיש אינדיקציה, למרות שבערך כל הטוויטר ידע מזה. אבל נראה לי שזה די ממחיש גם את הברדק אבל גם את הכפילויות המיותרות שיש בממשלה הזאת, שמייצרת בסוף גם בלגן, גם בזבוז כספים ובסוף בקצה, גם פגיעה בבני אדם. אנחנו רואים את זה בדוגמה הזאת. לא על זה רציתי לדבר. רציתי לפתוח בשני דברים טובים. אחד, מזל טוב לשר אלקין. תורנות ראשונה של השר אלקין כשר תורן במליאה, אני שמתי לב, אדוני היושב-ראש, תקן אותי אם אני טועה. מה התפקיד של השר, הוא לא צריך לשבת פה?

זה פחות מעניין. אבל יש יכולת מופלאה לשרים, אדוני היושב-ראש, אתה לא תכיר את זה. לשבת ולא להקשיב.

הם שרים תורנים, אתה כאילו פונה אליהם, אבל אתה אוויר. וואלכ השנייה ישבת פה. אנשים פונים אליך, רק בשביל הכבוד תסתכל אליהם, תגיד להם תודה, לא יודע. מי אתה, כאילו? יחס של כבוד אישי מינימלי. אבל בכל זאת אני מאחל לך מזל טוב. בהזדמנות זאת אני רוצה להבין, אם תוכל להסביר לי בשנייה וחצי מה הסמכויות או איך עובד מרוץ הסמכויות בינך לבין השר שממונה על הנגב והגליל. נגב וגליל זה לא צפון ודרום. בסדר. אבל השר ימשיך לבזבז כספים ולעשות עבודה מיותרת וגם להתעלם באלגנטיות דוחה, בעיניי לפחות. אני לפחות חושב שהיה לי הכבוד להסתכל לאנשים בעיניים,

אני רוצה לדבר על עוד דבר חיובי. לא מאמין שיש לי רק 50 שניות, אבל הדבר החיובי הוא שאני חושב שאנשים מסתכלים בתחקיר של בן גביר ואומרים: ואללה, תראו איך המשטרה מתנהלת. יש לזה עוד הרבה, אנחנו נדבר על זה והרבה עוד ידברו על זה, אבל אני רוצה לומר דבר טוב, כי אני זיהיתי בתחקיר שר תקשורת מעולה.

יש לנו שר מואזין, שמודה ואומר: אין לי טלוויזיה,

אבל הוא יודע פתאום מה כולם אומרים ועל מה. אבל בן גביר, תגידו מה שתגידו על הבן אדם, הוא חיי מלייקים והוא מבין תקשורת. הוא נותן יום אחר יום לביבי נתניהו 0:4 במחצית. הוא מסובב אותו על האצבע הקטנה ככה, אפילו בלי להתאמץ. הוא מכניס דוברים שמשרתים, בזמן שהם משרתים בגל"צ הם דוברים שלו ואז כמתנת שחרור הוא מסדר להם הופעה בפטריוטים. צריך לסיים, תודה.

ערוץ הכנסת העסיק כתב שהוא יועץ תקשורת שלו. הבן אדם גאון. מכיוון שיש לנו שר תקשורת מואזין שאין לו מושג בתקשורת, אני ממליץ על בן גביר. יהיה טוב לביטחון מדינה ולתקשורת הישראלית.

חבר הכנסת טופורובסקי. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת והשר הישן-חדש, חדש-ישן, כמעט פספסנו את הנאום כי כולנו מרותקים לערוץ 13,

בלי בושה, בשעה הקשה ביותר של מדינת ישראל אלה המתיימרים להיות הימניים ביותר, הפשיסטיים ביותר, רק מתעסקים בקרדיט במי נותן מה ואיך ישמעו אותם. לא מתעסקים בהרוגים, לא מתעסקים בחטופים, לא מתעסקים בנאנסות, לא מתעסקים בחמאס. מתעסקים במה אפשר להעלות לתקשורת. אומר שם בן גביר: הצלחתי לעצור תשעה שב"חים. אז מישהו אומר לו: תעצור יותר. הוא אומר: אני לא יכול, זה לא מעניין תקשורתית. אף אחד לא מדבר על מהות. ובנאום הקודם שלי כאן אני דיברתי על תאונות דרכים.

ניידת משטרה אחת על כל 100 ק"מ במדינת ישראל. אתם יודעים מה הגודל של המדינה? תעשו את החישוב כמה ניידות זה. אתה מדבר על משטרת תנועה או בכלל? משטרת תנועה. ניידת אחת לכל 100 ק"מ, כאשר ב-OECD זה אחת לכל 10 ק"מ. זה תחת בן גביר. יש 137 משרות לא מאוישות במשטרת התנועה. לא מאוישות כי אף אחד לא מפרסם אותן, אף אחד לא מנסה לגייס אליהן, אף אחד לא מעלה להם שכר. זה לא מעניין אף אחד.

למרות שאמורות להיות היום בערך 600 או 700 ניידות משטרה, יש 264 ניידות. אבל, בגלל המחסור בכוח אדם, רק 60 מהן מושמשות. שמע, עם ישראל, אין בטיחות בדרכים במדינת ישראל. המשטרה, משטרת התנועה, לא קיימת. היה פרסום לפני כמה זמן, אחרי שעשיתי קצת בלגן היה איזה פרסום בערוץ 12: משטרת התנועה עושה מצלמות טקטיות. אלה מצלמות שהיא הורידה, ועכשיו היא מעלה. וגם דאגו להגיד שם שאין מי שיוציא את סרט הצילום מהמצלמות הטקטיות. אז הן רק יהיו שם. בכתבה הזאת אמרו שזה בעצם בלוף.

הכול בלוף, ואפילו לא מסתירים את הבלוף. ואז רואים ערוץ 13 ומבינים איך כולם זה בלוף אחד גדול, כל הממשלה הזאת. השר לביטחון לאומי לא מתעסק לרגע בביטחון לאומי. הוא מתעסק רק בביטחון שלו ברשתות החברתיות ובכמה מנדטים הוא יקבל. בזה הוא מתעסק. ואז זה מסביר את התשובה היום של ראש הממשלה,

לבית המשפט על דחיית משפטו. מה הוא אומר, החוצפן הזה, שאין לו אלוהים? "לאורך חודש אוגוסט 2024", כותבים עורכי הדין של ראש הממשלה, "התנהלו מגעים ענפים לעסקאות חטופים. וזאת עד לגילוי רציחתם של שישה חטופים ברפיח" ב-31 באוגוסט. לכן צריך לדחות את זה. לא היה זמן לביבי להתעסק. הוא היה עסוק בעסקת חטופים, שהיום אנחנו יודעים שהוא היה עסוק בביטול שלה. תודה. אני מסיים. ובסוף הוא רק אומר,

כי את זה רושמים עורכי דינו של נתניהו בשמו של נתניהו. הוא אומר: החיסול של הנייה על ידי גורם שלא זוהה מונע ממנו גם להתכונן למשפט. אתם מבינים? תודה רבה. בהסבר ובתשובה למה לדחות את משפטו הוא גם מוסר סודות מדינה.

חברת הכנסת וולדיגר, אינה נוכחת. חבר הכנסת ליברמן, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא מבין את ההתנהלות של הממשלה ברצועת עזה. אנחנו היום התבשרנו שהקרבות קשים בצפון הרצועה, לצערי שמענו עוד פעם את צמד המילים המצמרר "הותר לפרסום". והיום הקבינט מחליט שפותחים עוד שלושה מעברים, רוצים להגיע ל-350 משאיות של סיוע הומניטרי ביום. לפני שבוע חיברנו את רשת החשמל הישראלית לרצועת עזה. אנחנו מספקים גם מים, גם דלקים, הכול. אז איזה מנוף, איזה לחץ אנחנו יכולים להפעיל על חמאס? הם מקבלים חופשי גם מזון, גם דלקים, גם סחורות, חשמל, הכול חינם, מקבלים ממדינת ישראל. והם יורים עלינו נ"ט. והחטופים שלנו נמקים שם במנהרות. איזה לחץ אנחנו מסוגלים להפעיל? אפרופו כל הצביעות של העולם הגדול, המדינות הנאורות, אני מסתכל על הנתונים של האו"ם. אדוני היושב-ראש, תסתכל באתר האו"ם. כמה פליטים יש בסוריה? מעל 5 מיליון אנשים, מעל 7 מיליון אנשים,

שאיבדו את מיקומם והפכו לפליטים בארצם. אני מסתכל על הנתונים של סודאן, של אפגניסטאן, מיליונים, מיליוני פליטים מקבלים הרבה פחות סיוע מאשר מקבלים ברצועת עזה. אני לא זוכר שמדינות העולם החופשי חיפשו הסדר כלשהו עם המדינה האסלאמית או עם אל-קאעידה. מה ההבדל בין המדינה האסלאמית אל-קאעידה לבין חמאס והג'יהאד האסלאמי או חיזבאללה? לא ראיתי שמישהו חיפש הסדר. לא ראיתי שהעולם החופשי סיפק לשם, לכל אותו שטח בשליטה של המדינה האסלאמית, סיוע הומניטרי. האם מישהו יכול לדמיין שבמלחמת העולם השנייה בעלי ברית היו מספקים לגרמניה הנאצית דלקים, תרופות, מזון, חשמל? טירוף מוחלט. אז איפה הממשלה? כביכול ממשלת ימין, ממשלת סמרטוטים. איפה ההחלטות? מה היכולת שלכם לעמוד בלחצים? הרי כבר איימו עלינו. ראינו שכשאנחנו עומדים בלחצים, לא הממשלה, האופוזיציה, אז שום דבר לא עוזר. אני ראיתי אילו לחצים הופעלו עלינו בנושא חוק אונר"א. הממשלה התקפלה, בדיונים בוועדת החוץ והביטחון כל נציגי הממשלה, כולל משרד החוץ, כולל מל"ל, משרד ראש הממשלה, הגיעו וסיפרו: אוי ואבוי אם נעביר את החוק הזה. אבל ראש הממשלה, זה לא אתה.

ראש הממשלה שלח את הנציגים שלו שדיברו: אוי ואבוי. ממש לא. בזכות ראש הממשלה החוק הזה עבר - - - אז לכן הממשלה הזאת לא מסוגלת לא להגן ולא להפעיל לחץ. זו ממשלה שלא מסוגלת להגן על ביטחונם של אזרחי ישראל.

חבר כנסת הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני דווקא רוצה לפנות לחברי הקואליציה שפה, לאופיר לטלי. אולי אתם תוכלו להסביר לי, כי אני לא מצליח להבין. מה אתה עכשיו לא מצליח להבין? כי אתה תמיד פותח בפתיח הזה. אבל אהלן וסהלן. השר יואב בן צור מש"ס עדיין מסרב לאפשר סבסוד למעונות יום לציבור בישראל, כל עוד גם ציבור המשתמטים לא יקבלו את הסבסוד שלהם. שלושה וחצי חודשים, 70,000 משפחות צעירות לא מקבלות סבסוד, אלפי שקלים כל חודש, למרות שהן זכאיות. הן עומדות בתנאים. הן יכולות לקבל את הסבסוד הזה, אבל התבחינים לא פורסמו. השר לא עושה את העבודה שלו, לא מפרסם. הוא הציב אולטימטום: עד שגם המשתמטים יקבלו את שלהם, אף אחד לא מקבל. הוא קושר בין שני הדברים. 70,000 משפחות, בחלקן הגדול בן הזוג או הבת הזוג נמצאים במילואים 250 יום, ואין פתרון.

מספיק לעבור על הרשת ולקרוא את זעקות השבר של הורים, של נשים,

שאומרים: אנחנו קורסים, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בתשלומים של המעונות. אני לא מצליח להבין.

אתה רצית תשובה, אני אגיד לך מה התשובה, בסדר?

ברגע שקשרתם את חוק המעונות,

אני חתומה עליו, להשתמטות, שזו הזיה - - - מי קשר? רגע, שנייה. אני רק רוצה להבהיר לך. נשות החרדים, זה לא רק נשות החרדים, זה כל נשות ישראל, ברגע שמנעתם את סבסוד מעונות היום,

שר העבודה לא מפרסם את התבחינים, לא עושה את העבודה שלו, ו-70,000 משפחות צעירות, הורים צעירים שזכאים לקבל את זה, מהציבור הכללי, לא מקבלים. מה הם אמורים לעשות? תסביר לי את, משפחות צעירות, שבהן הבעל נמצא במילואים 250 יום,

מגיע לה, היא זכאית לקבל אלפי שקלים מהמדינה, ושר העבודה אומר: עד שהאולטימטום שלי לא יתקבל, עד שהמשתמטים לא יקבלו, אף אחד לא יקבל.

עכשיו, אני שואל אותך. את חברת ליכוד, איך יכול להיות ש-70,000 משפחות בישראל הן בנות ערובה של אולטימטום של שר העבודה,

שלא מתמרץ עבודה, שלא מתמרץ עבודה? זה בגלל העבודה של היועמ"שית.

אה, היועמ"שית שוב אשמה?

בגללה לי יש - - - שר העבודה צריך לפרסם, לעשות את העבודה שלו, לפרסם תבחינים, לאפשר ל-70,000 משפחות צעירות לקבל את מה שמגיע להן בחוק. לפרסם, לעשות את העבודה שלו. ואני לא מצליח, אני באמת לא מצליח להבין. זה משגע אותי. לא יכול להיות שמשפחות צעירות, 70,000, לא יקבלו אלפי שקלים בחודש. אלפי שקלים. לא מדובר בכמה מאות, אלפי שקלים כל חודש. הן עומדות בתבחינים. רק שהשר מחזיק בהן, במשפחות אלה, כבנות ערובה. עד שהמשתמטים לא יקבלו. עד שהקומבינה שלו לא תעבוד, אף אחד לא יקבל. איך הליכודניקים ממשיכים לשתוק לנוכח החרפה הזאת?

חברת הכנסת שיר סגמן. טלי, את לא מבינה את החוק. אה, אני לא מבינה. יש לי בעיה בהבנה. יש לכם קטע,

שאתם חושבים שיש לי בעיה באינטליגנציה. יש לך קטע שאת חושבת שאת יודעת הכול. זה קטע טוב אצלך, אבל הפעם את טועה.

אני ממש לא חושבת שאני יודעת הכול.

70,000 משפחות - - - תודה רבה לכולם, את השיחה הזו אפשר להמשיך בחוץ. מי שאת מאשימה זה את שר העבודה, לא הפוך.

חבר הכנסת שירי.

חבר הכנסת שירי, אתה מפריע לחברת מפלגתך. מחילה. 20 שניות. לא, גם לא 20 שניות.

בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר איתכם היום על רומי, על רומי לשם גונן. ילדה של אור. היא ילדה אמיצה וילדה חזקה, היא ילדה עם אנרגיה מטורפת וצחוק מידבק. אימא שלה, מירב, סיפרה בעמוד הפייסבוק שלה: הסתכלתי היום בתמונות שצילמנו בטיול באפריל לפני שש שנים, ארבע בנות בטיול מדליק בגרמניה, המון ירוק, המון אתגר. לפעמים הסתכלתי על שלושתכן מהצד והערצתי אתכן על האומץ שלכן, בטיפוס חבלים, בקארטינג המהיר, ובעיקר נהניתי מהיחד שלנו. והיה גם את היום הזה שהלכנו לעשות סקי ביחד, אתן זוכרות? כשעליתן למעלה להר, אני ויתרתי, לא היה לי את האומץ שיש לכן. יוש קלטה מהר את הקטע, וירדני קצת יותר בזהירות.

לך, זה לא הצליח. ראיתי אותך מתעצבנת וצועקת ומנסה שוב ושוב, וברגע מסוים מוותרת וצונחת לשלג. נשכבת על הגב ופורשת ידיים ורגליים, כאילו את אומרת: טוב, אני נחה קצת, את אולי ניצחת לרגע, אבל אני כבר חוזרת. צחקתי כל עוד היית למעלה, וכשירדת הכנענו כולנו את הצחוק, כי ידענו שתהיי ממש עצבנית. עוד דבר שאני אוהבת בך. היום אני מברכת על זה, אני יודעת שהכעס והעצבים שאת יודעת לפעמים להיות בהם מאפשרים לך לפרוק ואז לשנות אסטרטגיה. כי את בחיים לא תוותרי על מי שאת ועל הזכות שלך לחיות כמו שאת רוצה, כפי שאת ראויה לו.

רומי היא לא פוסטר והיא גם לא תמונה. רומי אוהבת לשתות קוקטייל ספייסי ביץ' או פורן סטאר מרטיני. אני מאוד מקווה שאני מבטאת את זה טוב,

אני אשאל את רומי כשהיא תחזור. דריה, אחותה הקטנה, אמרה באחד הראיונות: כשאני יוצאת למסיבות היא נשארת ערה, גם עד 04:00, כדי להחזיר אותי הביתה. היא חייבת לראות שאני בסדר, ורק אז היא נרגעת ומצליחה להירדם. חברה שעבדה עם רומי במסעדה סיפרה שיש לה חוש צדק מפותח. גם אבא שלה קרא לה לוחמת צדק עולמית, בגלל שהיא יכלה להילחם גם על בן אדם שהיא רק כרגע פגשה.

אני אף פעם לא פגשתי את רומי, אבל אני חווה אותה דרך אימא שלה ודרך המשפחה המדהימה שלה. הבת שלי, ירדן בת השבע, שואלת אותי על בסיס יומי: מתי רומי חוזרת? וכשהיא כיבתה את נרות יום ההולדת שלה היא ייחלה לשובה והתעקשה שיהיה כיסא ריק לידה. אני לא הכרתי את רומי, אבל אני מתגעגעת אליה בכל יום. צריך להתפלל לשובה, אבל אפשר גם לעשות למען שובה. רומי ושאר החטופים חייבים לחזור עכשיו, ואסור לנו לשכוח שהם לא תמונות, אלה אנשים, הם חיים עכשיו, והם צריכים אותנו.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל שיר סגמן. חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כשהחלה מלחמת חרבות ברזל הייתה תחושה של אחדות בעם. לאזרחים, לאנשים, היה חשוב לשתף פעולה: ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, במלחמה נגד האויב המשותף כולנו רצינו להיות ביחד. אבל בחודשים האחרונים מכונת הרעל עובדת שעות נוספות, מכונת הרעל מקצינה הכול, מפלגת בין כל חלקי העם ומנסה לפורר אותנו מבפנים. מכונת ההסתה הפכה כל גורם שומר חוק שלא מסכים איתה לאויב. רשימת אויבי העם מעולם לא הייתה ארוכה כל כך: משפטנים ויועמ"שים, אויבי העם, הטייסים האמיצים, אויבי העם, העיתונאים, הקפלניסיטים, אויבי העם המרים ביותר. בראש אויבי העם נמצאת כמובן האופוזיציה, שמעיזה להתנגד לממשלה, להשתמטות המונית ולחוקים לא חוקתיים. בשבוע האחרון, לאחר ההצבעה של האופוזיציה נגד חוקי הקואליציה, החיצים של מכונת הרעל הופנו גם אליי אישית. ברשתות החלו להסתובב תמונות שלי עוטה כאפיה לצד כיתוב בערבית. חלק אפילו טענו שהינה, גויסתי בעצמי לארגון טרור. היו גם כאלה שהגדילו לעשות וקראו לי לעבור לגור בטהראן. מה להגיד לכם? להסכים עם כל מה שהם כתבו? הינה, מסתבר שעכשיו גם אני אויבת העם. במהלך שנותיי בכנסת תמיד הקפדתי לשמור על תרבות הדיון, על שפה נאותה, ועכשיו אני אומרת: די, מספיק, חבאטיט. מסע ההסתה של מכונת הרעל הוא פשוט חולני ומסוכן, ואי-אפשר לתת לזה להימשך כאילו לא קרה כלום. מכונת הרעל לא בוחלת בשום אמצעי, היא עושה הכול בשביל לשבור את המוסכמות שלנו שמחזיקות אותנו כעם אחד. מכונת הרעל מתודלקת full ומתוכננת למצב טורבו. ככה הם מכשירים כל מה שרקוב. תסלחו לי על ההשוואה שאני אביא עכשיו. כשמקיאים מול מאוורר, הקיא מתפזר לכל עבר. ככה הכנסת נראית היום. שבירת כל המוסכמות החברתיות שמחזיקות אותנו יחד, קריאות שנובעות מהסתה, ערעור הקווים הבסיסיים ביותר בחברה הישראלית.

כששואלים את הציבור מה אתם חושבים על חברי כנסת, התשובה הנפוצה ביותר היא שחברי הכנסת באים לקבל שכר ולשפוך רפש אחד על השני. זה למעשה האיום האמיתי על מדינת ישראל. ואנחנו חייבים להחזיר את אמון הציבור, אנחנו צריכים לעשות הכול כדי לשבור את הסטיגמות האלה, ואנחנו נשנה את זה כי זאת המחויבות שלנו. תודה רבה לחברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. חבר הכנסת נסים ואטורי, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת משה טור פז,

אלקין, אני יודע שאתה בן אדם של עובדות ומספרים. אני רוצה לומר לך שבדקו אותי בשבוע האחרון על מספר שאמרתי. נהוג לומר שבפוטנציאל הגיוס כרגע, של בחורים חרדים, המספר שמופיע בדרך כלל, גם בצבא וגם בתקשורת, הוא 63,000. יחד עם זאת, מבדיקה שערכתי, המספר הזה הוא רק שני שלישים מהמספר האמיתי. פוטנציאל הגיוס, מה זה פוטנציאל הגיוס? הבחורים החרדים הנמצאים בגיל חייב גיוס כרגע הוא לא פחות מ-90,000. יותר נכון, 91,000. זה המספר המדויק. אני אסביר. עכשיו תחזיק שנייה, רגע. אמרתי, השר אוהב מספרים, אז אני אלך איתו. השנתון, יש היום 102,000 אברכים במדינת ישראל.

מי שבדק אותי זה המשרוקית של גלובס, מי שמכיר, סטנדרט גבוה, קיבלתי משרוקית מלאה. מתוך 102,000, ל-81% יש פטורים. כלומר, יש 19,000 אברכים שחייבים בגיוס. בנוסף, יש 43,000 תלמידי ישיבה גבוהה. ככה בדרך כלל מגיעים למספר של 63,000. מה שכחו? שחוק הגיוס, חברת הכנסת הרכבי, פקע ביוני 2023. מאז, באוגוסט 2023 ובאוגוסט 2024, הצטרפו לפוטנציאל הגיוס של ישראל עוד שני שנתוני י"ב. עכשיו תחזיקו חזק לנתון נוסף: מתוך בוגרי כיתה י"ב, היהודים הגברים, נוציא את הלא-יהודים, נוציא את הנשים, רק גברים יהודים, אחד מארבעה לומד בחינוך החרדי. אחד מארבעה בנים יהודים בוגרי י"ב. ולכן, באוגוסט 2023 נוספו לפוטנציאל הגיוס 13,500 בקירוב בחורים חרדים, ובאוגוסט 2024, 14,500. סך הכול 28,000 בשנתיים, יחד 91,000. הווה אומר, מרגע זה ואילך פוטנציאל הבחורים הנדרשים לגיוס שעל פי חוק מיוני 2023 אין להם פטור, בוגרי חינוך חרדי, עומד על 91,000. אני אגיד לכם. שמעתי שנורא מתרגשים מזה שגלנט אמר להוציא 7,000 צווים. אומרים שבגלל זה המפלגות החרדיות דרשו לפטר אותו. 7,000 צווים זה 7,000 מ-91,000, תעשו את החשבון, זה 1/13 מהפוטנציאל. זה כל האירוע. ולכן גם המספרים האלה בעיניי הם שערורייה. כמה צווים צריך להוציא? 91,000, בדגש על השנתונים הצעירים, בני ה-18, 19, 20. מתוכם יבואו שליש, מתוכם עוד שליש יהיו לוחמים, והינה מילאנו את השורות מחר בבוקר.

תודה רבה לחבר הכנסת משה טור פז. חברים, בצד הקואליציה יש רעש שם. אני שומע את כל השיחות שלכם עד פה. אז אני מבקש. אפילו המיקרופון פה, יש פה תקלה קטנה שתכף תטופל. בגלל הרעש שלכם אפילו המיקרופון לא שרד. אני תמיד אומר, צריך לשמור על רכוש הכנסת. גם דוכן, גם מיקרופון, זה רכוש. צריך לשמור לא לגעת, לא לדפוק, לא לתת מכות. חבר הכנסת רם בן ברק, אתה הדובר הבא. אתה רוצה לדבר או שאתה מוותר? מוותר. חבר הכנסת עמית הלוי. אני בא. אתה רוצה לדבר? אין בעיה. אתה בא. לא שמעתי "אני בא".

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, ישבנו עכשיו בפרסה, חבורה גדולה של חברי כנסת מכל סיעות הבית הסתכלה בתוכנית "המקור". תוכנית "המקור" הזאת היא לא - - - הדבר הכי טוב שקרה לבן גביר.

אהלן, טלי. בוקר טוב, טלי. סליחה, חברת הכנסת גוטליב. סליחה, אני אעצור את השעון פשוט. תוכנית "המקור" הזאת היא קצת שונה מכל מיני תוכניות תחקיר אחרות, כי היא ממש מביאה את הדברים בשם האומרים שלהם.

זה הקלטות, אתה שומע את האנשים בקולם, אתה רואה את ההתכתבויות בווטסאפ, ואני שואל את עצמי מה הם חושבים, חברי הקואליציה, חברי ממשלה, שרים, כשהם רואים את הדבר הזה. מה הם חושבים לעצמם. מה טלי חושבת לעצמה - - שאני גאה בשר איתמר בן גביר. - - כשהיא רואה את ההתנהלות הכל-כך נמוכה - - תן לי דוגמה אחת להתנהלות לא בסדר. - - כל כך עבריינית, כל כך מזלזלת. עסוקים כל היום אך ורק באיזושהי תדמית תקשורתית. לא מעניינת אותם הפשיעה. כל דבר שקצת רע,

אז בואו נפיל משהו על הערבים, אז זה יסב את תשומת הלב מאיתנו. מה אתם חושבים על זה? מה אתם חושבים על הממשלה שלכם?

חבר הכנסת אלקין, או השר אלקין,

הוא כבר שר? - - - השרים אלקין וגדעון סער, איך הרגשתם היום בבית הפוליטי שלכם בליכוד, בישיבה שיצאו על היועמ"שית והעליבו אותה ופגעו בה, והכול בצורה גסה? מה חשבת, גדעון סער, על הדבר הזה? ישבת שם ומה חשבת לעצמך? ומה חשבת לעצמך, השר אלקין, שאתה רואה שאנחנו בבעיות תקציביות כל כך גדולות, וסתם 20 מיליון שקל, 30 מיליון שקל, יזרקו על המשרד המיותר שלך? מה חשבת, שהגאוניות שלך תביא את הממשלה הזאת לאיזה שיאים חדשים בזה שתצטרפו לשם? בושה וחרפה כולכם. תודה רבה לחבר הכנסת רם בן ברק. חבר הכנסת עמית הלוי, ראיתי אותו, אינו נוכח. חבר הכנסת אבי מעוז,

שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להסביר מדוע אני מצביע נגד החוק הזה. במדינת ישראל ישנם שני מסלולים של בתי הספר: מסלול רשמי ומסלול לא רשמי. תחת המסלול הרשמי נמצאים החינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, הממלכתי-חרדי והרשתות החרדיות של יהדות התורה ושל ש"ס. המוסדות הללו מקבלים תקצוב של 100% פר תלמיד. במסלול השני,

נכללים מוסדות המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור. אותם הורים שבחרו לשלוח למוסדות המוכר שאינו רשמי ידעו מראש שהם זכאים לקבל רק 75% ממה שמקבל תלמיד במסלול הרשמי, אבל בחרו לעשות זאת, ובתנאי שיוכלו להעניק לילדיהם חינוך שהם מאמינים בו ושמתאים להשקפת עולמם ולדרך חייהם. דא עקא, במהלך 20 השנים האחרונות התקצוב הזה הלך ונשחק, והפער בין מה שמקבלים אותם מוסדות לעומת מה שהם היו אמורים לקבל עומד על 3,500 שקלים לשנה לתלמיד. המשמעות הישירה של הפער הזה היא תשלום של מאות שקלים לחודש שההורים משלמים על כל תלמיד. משמעות נוספת היא שמורים מסורים מקבלים משכורות רעב. המשמעות היא מוסדות עשירים בערכים שמתנהלים בדלי-דלות מבחינה תקציבית. זו כנראה הדרך של קומיסר החינוך לחנוק את המוסדות הללו כדי שההורים ייאלצו להתיישר ולהעביר את ילדיהם לחינוך הרשמי. אבל ברוך השם זה לא קורה, והמוסדות הללו רק גדלים, ונוספים עליהם מוסדות חדשים נוספים. ישנם אלפי תלמידים כאלה בציבור הדתי-לאומי שלומדים במוסדות תורניים לאומיים של בנים ושל בנות. לילדים הללו ישנם אלפי הורים שנושאים בנטל הכלכלי הלא-מוצדק הזה רק כדי שילדיהם יקבלו חינוך תורני לאומי בהתאם לאמונתם. כל הבוגרים של המוסדות הללו משרתים בצבא, גם ההורים שלהם וגם המורים שלהם משרתים במילואים, ובשנה האחרונה שירתו מאות ימים. אני נלחם למען המשפחות האלה, אני נלחם למען המילואימניקים האלה, שנושאים מעל ומעבר בזכות השירות הצבאי, אבל בצורה לא שוויונית ולא הוגנת נושאים בנטל הכלכלי הלא-שוויוני של חינוך ילדיהם. לצערי ראש הממשלה ושר האוצר מסרבים לתקן את העוול הזה. במסגרת כל החוקים והתקנות שאנחנו רוצים להעביר למען המילואימניקים צריך לתקן גם את העוול הזה. עד שהוא לא יתוקן אצביע נגד חוקי התקציב. מאה אחוז. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אינה נוכחת. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. אתה רואה, זה הכוח של 68 מנדטים. אתה יכול להצביע נגד. אופיר, אין לכם משמעת קואליציונית? לא בכל דבר יש משמעת קואליציונית. לא בכול יש משמעת קואליציונית. - - - טוב, סיימנו סבב? אפשר? טלי מאיימת, אבל תמיד מצביעה עם הקואליציה. - - - חבר'ה, תם הסבב הזה. אחרי שלוש דקות עוד סבב. חבר הכנסת רם בן ברק, תודה. שלוש דקות. תוציא אותי. לא, נראה לך? מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת - - - - - - תודה,

לא שמענו - - - מה שאני אומרת - - - לא, חברת הכנסת גוטליב,

טלי, תודה רבה. שנייה, אני אתן לך זמן. חבר הכנסת רם בן ברק, אתה התרחקת ממנה והיא צועקת יותר.

שב לידה, תמשיך את השיחה, כי אחרת זה יפריע. לא, זה לא עובד ככה. הוא רוצה שיראו אותו בערוץ הכנסת - - - או שתתקרבי אליו ושם תדברו, או שאל תפריעי,

הוא פנה אליי. לא, אני שם לו מחדש.

אפשר לשים שלוש דקות? תודה רבה. בבקשה, שלוש דקות. תודה. קודם כול, אני רוצה להתייחס למה שקרה בשבוע שעבר בבאקה אל-גרבייה, הרצח של זיאד אבו מוך, מה שהיה, כאילו שאף אחד בממשלה לא שמע עליו. ראיתי שהשר יואב קיש הגיע ליישוב, הגיע לעיר, וניחם את המשפחה. אבל לא שמענו מראש הממשלה כלום. לא שמענו ממנו לגבי העלייה, הזינוק במספר נרצחים בחברה הערבית. במקביל, השר שלו שאמון על ביטחון הציבור מתעסק בשטויות, מתעסק בסקרים, בדעת הקהל. מה שחשוב מבחינתו, המנדטים שלו, הבייס שלו. ואליד, הם שמחים על זה. שמחים על מה? על הבושות? לא. הם שמחים על מה שקורה במגזר הערבי. זה לא שזה לא אכפת להם. אני לא מופתע מבן גביר. אבל איפה ראש הממשלה? איפה זה שמינה אותו? ולכן, הממשלה הזאת נכשלה בתפקיד שלה, בשמירה על ביטחון הציבור, בשמירה על ביטחון האזרחים הערבים. נתניהו מוותר וחלש מול בן גביר, וראינו את זה בתחקיר של רביב דרוקר. הוא לא יכול לעשות כלום. כולם נכנסים בראש הממשלה. איתמר נכנס בו, אילה נכנסת בו. מה זה? איפה הגבריות של נתניהו? ראש הממשלה, הוא מתקשר לאילה 20 דקות, משקיע באילה 20 דקות? אני בטוח שחמש דקות הוא לא השקיע בחברה הערבית מאז כינון הממשלה החדשה, למרות שעברנו את 200 הנרצחים בחברה הערבית. ולכן אני חושב שהממשלה הזאת נכשלה בהתייחסות שלה לחברה הערבית, נכשלה בטיפול בפשיעה, נכשלה בכל פרמטר שקשור לחברה שלנו.

תודה רבה לחבר הכנסת ואליד אלהואשלה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, 101 חטופים במנהרות החמאס 402 ימים. 402 ימים, זה כמעט לא נתפס. ויש אחריות לעניין הזה. יש אחראי ל-7 באוקטובר, זאת הממשלה הזאת שיושבת פה. ויש ראש ממשלה שאחראי, בנימין נתניהו. 402 ימים. אותו ראש ממשלה ב-2011 קיבל את גלעד שליט על כבש המטוס, עשה מזה סיפור גדול. 1,027 אסירים, כולל אסירי עולם רבים ובהם יחיא סנוואר, הוא שחרר ב-2011. והיום אתם מדברים על המחירים? 101 חטופים שהופקרו, ננטשו והופקעו גם מתשומת הלב הציבורית שלכם. במקום לעשות דיונים כל הזמן על זה, רצים לראות מה עושים עם חוק ההשתמטות. זה מה שקורה בממשלה הזאת. והממשלה הזאת, באמצע מלחמה, תראו את סדר-היום של הכנסת. מה הקשר בין מה שקורה בוועדות הכנסת ברובן, מה שקורה במליאת הכנסת ברובה, עוד מעט נברך בברכה את חוק הרבנים 2, מה הקשר בין זה למלחמה? תשקיעו את הזמן של הוויכוחים בין גולדקנופ,

גפני, תשקיעו בזה בלסגור את הדלת ולהגיד לנתניהו: זו מצווה להחזיר חטופים, זו לא מצווה לעודד משתמטים. זאת המציאות העצובה שבה נמצאת מדינת ישראל עם הקואליציה הזאת, ימין על מלא. תסתכלו במראה, תראו מי נמצא בקואליציה הזאת ששירת ומי שלא שירת. לדבר גבוהה-גבוהה על פטריוטיות, על מלחמה? יושבים אנשים בקבינט, שולחים אנשים לקרב, לא שירתו יום אחד מעולם. מדברים על ציונות? פטריוטיות? ממשלה שחלקים בה אנטי-ציוניים בבסיס, בהגדרה. 101 חטופים, 402 ימים. האם זה נמצא על סדר-היום האמיתי של הממשלה הזאת? התשובה היא חד-משמעית לא. האם ההשתמטות היא על סדר-היום? חד-משמעית כן. נתניהו רואה רק דבר אחד. לא את מדינת ישראל, את עצמו בלבד. והתמונה הזאת, תמונה קשה. תודה רבה לחבר הכנסת יואב סגלוביץ'. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

תכננתי לדבר קצת על התקציב, כמה שהוא כל כולו שוב מטיל את העול על המגזר העובד במדינת ישראל, כמה שיש בו פוליטיקה. אבל גם אני רוצה להתייחס לממצאים שראינו בערוץ 13 ביחס לשר שלנו לביטחון פנים. אתה יודע שאני לא נוהגת להתייחס לדברים האלה, אבל באמת, אני חייבת. כשנכנסה לתפקידה הממשלה הזו, הגעתי לוועדה כשתיקנו את פקודת המשטרה, בדיוק הייתי בסוף הכהונה שלי כשרה,

בממשלה היוצאת, וראיתי שם את השר בן גביר, שהיה מה שנקרא השר לביטחון הפנים הנכנס, הטרי. הרבה לדבר על זכויות מפגינים, הרבה לדבר על זכויות עצורים.

מי שנכח שם בדיון שמע אותו לא מפסיק לתאר איך נראה תא מעצר, כי הוא בילה כל כך הרבה בתאים האלה. הוא היה נראה באמת בן אדם שבא לתקן את פקודת המשטרה, כמו שהוא סיפר לנו, בעצם לדאוג לזכויות הפרט וכו'. אחרי התחקיר הזה, אני חייבת להגיד לך, אדוני היושב-ראש, בהתחלה זה היה נראה לי הזיה, כמו כל הממשלה הזאת. לא רק שהוא מקליט את העובדים שלו ואת המועסקים שלו ומפכ"לים וכו', לא רק שהוא חולה תקשורת, לא רק שאשתו בקבוצה, לא רק שהוא מוקף בחבורה של משוגעים כיועצים, אחד גם בשם בדוי, דברים כאלה לא ראיתי. אבל מה באמת הפחיד אותי, אדוני היושב-ראש? לא ראיתי התעסקות אחת בקבוצה הזאת בעבודה שלו. אין דיון על העלייה בפשיעה, אין דיון על הרציחות ברחובות, על העלייה בעבירות רכוש, על הירידה בתחושת הביטחון האישי של כל אזרח בישראל. זה לא קיים. זה לא קיים. כל ההתעסקות זה איך הוא מכניע את המשטרה, איך הוא הוא מכניע את השב"ס, איך הוא מטפל בתקשורת, איך הוא מקבל עוד פרסום ועוד פוש, ותוציא, ועוד ועידה ועוד ועידה. הוא באמת מטפל ונכנס עמוק עמוק לתוך הפעלת הכוח. כמו שכשהוא תיקן את פקודת המשטרה אמרנו לו: אדוני, תכתוב שעל המפכ"ל חל מוראו של החוק. תכתוב את הסעיף הזה, אם אתה לא מתכוון להתערב. והוא סירב להכניס את החוק הזה בתיקון של פקודת המשטרה, שאם אני לא טועה גם אולי נפסל על ידי בג"ץ, או שיש עתירה בעניין. ועכשיו אני רוצה להוסיף עוד עניין. תאר לך את כל הטירוף הזה של אדם שרוצה את המשטרה כמיליציה פרטית, איך זה יראה ביום שהוא יקבל באמת את המשמר הלאומי, איך זה יתקבל אחרי שורת הצעות החוק המופרעות שהוא מעביר עכשיו דרך חבר הכנסת פוגל, חוק של מעצר ללא פיקוח משפטי, הוא מנסה לגבות משבר חוקתי בהדחת היועמ"ש, הוא מעביר עכשיו את הצעת חוק הרוגלות, שהמשוגעים האלה ייכנסו למחשבים של אנשים בלי שהם יודעים.

אני רוצה לסיים ולומר שאני מפחדת, מפחדת שאדם כזה, שהוא וסביבתו לא נורמליים, מטפלים בביטחון האישי שלנו. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן. חבר הכנסת גלעד קריב. אני פשוט מדלג על שני ח"כים שלא נמצאים במשכן, אז ישר אליך. אולי הם עשו תרגיל - - - טוב, אני יכול להקריא. חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת עידן רול,

עכשיו זה לפי התקנון? חבר הכנסת שטרן, עכשיו אתה מאשר לחבר הכנסת קריב לדבר? שלוש דקות. אם הייתי רואה אותם באולם, הייתי נותן להם לדבר. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדי השר, ישנם הרבה מאוד דברים שראוי להתייחס אליהם הערב הזה, אבל אני מבקש לדבר בעניינו של החוק שעליו אנחנו עתידים להצביע. האמת היא שאני מבקש לפנות בעיקר אליכם, חברי הקואליציה המעטים שנמצאים באולם. אינני בטוח שהציבור הרחב, והאמת היא שגם כולנו, מבינים את מהותו של החוק שניצב לפנינו. ברור לנו שמדובר במשהו שקשור בחוקי התקציב שיגיעו בחודשים הקרובים, אז הרשו לי לשתף אתכם במה עומד מאחורי החוק הזה: החוק הזה יביא לפגיעה לא פרופורציונלית בכספים העומדים לרשותם של מאות אלפי גמלאים ומאות אלפי עובדים הנמצאים בסמוך למועד פרישתם. החוק הזה מוצג כהקפאה של מהלך רב-שנתי, בפועל הוא שליחת יד, שליחת יד לכיס של אזרחים ותיקים שחסכו לפנסיה, שחסכו דמי פיצויים במשך עשרות שנות עבודה ועמל - - למה אתה חושב שאכפת להם? - - ועכשיו באים ומשיתים מס על כ-250,000 שקל מתוך החיסכון הפנסיוני שלהם ודמי הפיצויים שלהם. ואני שואל אתכם, חברי הקואליציה: איך לא רועדת לכם היד כאשר אתם מאשרים את הפגיעה הזאת במאות אלפי גמלאים, כאשר תחולת העוני בקרב אזרחים ותיקים במדינת ישראל היא הראשונה מקרב כל מדינות המערב? כאשר ברור לכם שהמהלך הזה עתיד לפגוע באזרחים שלא יכולים לשפר עוד את הכנסתם הפנויה על ידי מעבר למקום עבודה אחר או לקיחת עוד עבודה על עצמם? איך אתם, באיזשהו מסווה של עניין טקטי של התקציב, מרשים לעצמכם לפגוע בציבור האזרחים הוותיקים? אדוני יושב-ראש הקואליציה, אני פונה אליך לא בהתרסה - - - כשאתה פונה אליי זה הכי התרסה. אבל לא, זה לא התרסתי. אני פונה אליך בבקשה, בשם ציבור ענק של מאות אלפי אזרחים ותיקים, להסיר את הגזרה הזאת מעל סדר-יומה של הכנסת. אני מודיע לך שאין לי ספק שבימים הקרובים, כאשר תחלחל ההבנה של מה עומד מאחורי הצעת החוק הזאת, אתם תיאלצו להתמודד עם גל מחאה אדיר של סבים וסבתות יחד עם הנכדים והנכדות שלהם. אז אנא, הקדימו תרופה למכה והימנעו מהבושה הזאת. תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב. חבר הכנסת חילי טרופר,

חברת הכנסת נעמה לזימי. שלוש דקות לרשותך. 250,000 גמלאים. פוגעים ב-250,000 גמלאים. זה כסף שלהם, לא של

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, זאת לא ממשלה, זאת מאפיה. ראש הממשלה הוא ראש המאפיה, תחתיו צומחים רק פשע, מרמה, שחיתות, סחיטה ואיומים. אני רוצה להזכיר, אחרי התחקירים החשובים של ג'וש בריינר ורביב דרוקר על איתמר בן גביר, שזה לא שביבי נאלץ לבחור בעבריין סדרתי כשר, ועוד השר שאחראי על הביטחון האישי שלנו. זה התאים לו. זה מאזן אימה של ריקבון, של ארגון פשיעה שגם במקרה הוא ממשלת ישראל בימיה הקשים ביותר. הדברים הקשים הללו נאמרים כדי שנוכל לשקם ולהוציא את המדינה מהטירוף הזה. אז כן, כהניזם הוא אסון. את הכהניזם בנימין נתניהו הכניס לכנסת ואל הממשלה, כי בן גביר וחבורתו הם צלם בהיכל. אבל כהניזם הוא אנטיתזה לציות לחוק. בסופו של דבר, אם יש משהו שאפשר להגיד זה שאי-ציות לחוק, שחיתות ומרמה הם מידבקים במקום הזה, כי אף אחד לא נותר נקי. אני רוצה להגיד לכל חברי הקואליציה: כשאתם שותקים מול הריקבון הזה, אתם חלק מזה. התפוחים הרקובים בסל מרקיבים את כל הסל, וכולכם חלק מהריקבון, שלא משחית רק את האזור שלכם, הוא משחית את המדינה הזאת. השחיתות הזאת גובה מחירים. זה מה שמאפשר את עצימת העין מהזוועות,

מהמחדלים ומהאסונות. אני רוצה להגיד לציבור: למדנו על בשרנו את המחיר היקר שבנרמול השחיתות ובנרמול הכהניזם ואיך יחדיו הם מהווים אסון גדול לקיום של המקום הזה. אבל אנחנו לא פה כדי להתייאש, אנחנו פה כדי להציף את האמת הזאת, כדי לתקן, לרפא ולשקם. אבל כל המאפשרים, כל מי ששותקים או נותנים גיבוי, אתם חלק מהבעיה. הריקבון הזה דבק גם בכם. תתעשתו, ישראל יותר חשובה מכל כיסא, מכל תפקיד ומכל שררה. המדינה שלנו חשובה יותר. תודה לחברת הכנסת נעמה לזימי. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, מוותרת, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. לפני שבוע עמדתי כאן, סיפרתי לכם צ'יזבט. רם בן ברק שאל אותי: את מאמינה במה שאת אומרת,

אמרתי: לא רק שאני מאמינה, אני יודעת. בואו קבלו את הדברים הבאים. כולכם פה מדברים, אין לכם מושג ואתם גם לא מסוגלים להתמודד עם האמת, כי באמת האמת מאוד קשה, היא שוברת את כל המיתוסים. קבלו את העובדות הבאות: קצין אמ"ן, לא פחות ולא יותר, קצין באמ"ן מגלה מסמך שלא מעבירים אותו לידיעת ראש הממשלה. קצין האמ"ן הזה הוא לא פחות מנחשון בן עמינדב, גיבור בגיבורים, שדואג להעביר את המסמך, את המסמך שמדבר על עמדת חמאס ויחיא סנוואר, יימח שמו וזכרו, בקשר לאי-הסכמה לעסקת שחרור חטופים. מעביר את זה לדובר ראש הממשלה, כך לפי עדותו. דובר ראש הממשלה, כך לפי הנטען, מעביר את זה לבילד הגרמני, ככל הנראה כדי לא להידרש לצנזורה. בבילד הגרמני מספרים ומפרסמים את המסמך, שאומר - - למה הוא לא - - - לראש הממשלה? - - שחמאס וסנוואר מסרבים לעסקת חטופים. לי זה לא חידש שום דבר. אבל כשזה פורסם בזמן אמת - - - טלי, טלי, טלי. חבר הכנסת רם בן ברק, אל תפריע.

אל תפריע, בבקשה. טלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.

הצבא אחרי שעתיים אמר: לא בטוח שהמסמך אותנטי, לא בטוח ככה. ואז אני התייחסתי בכל מיני ראיונות שלי, אמרתי: איך הצבא יודע להגיד שעתיים אחרי שזה לא אותנטי? אמרתי שהצבא הכיר את המסמך הזה, והמסמך היה בידיים שלו, ואיך זה לא מגיע לדרג המדיני? ואז אנחנו מגלים שיש אדם בחקירת שב"כ כבר תקופה של למעלה מעשרה ימים, במניעת מפגש עם עורך דין, כי רוצים להתיש אותו. - - - אנחנו לא יודעים מה קורה לו כשהוא לא מיוצג.

אנחנו כן יודעים לומר ששופטת בית משפט השלום אמרה על אותו אדם, דובר ראש הממשלה שעצור במניעת מפגש, שחומר הראיות לא מגלה ולא מצדיק את המעצר שלו, ואם לא תתפתח החקירה, היא תשחרר אותו למעצר בית. עד עכשיו השב"כ במניעת מפגש. לא ייאמן איזה שימוש לרעה בכוח השררה. מה שהם עכשיו המציאו - - - טלי - - - ראש הממשלה.

מה שהם המציאו, השב"כ המציא וחזר בו, משטרת ישראל הוציאה אתמול פרסום.

הפרסום אומר שהשב"כ בעצמו מעורב בחקירת ראש הממשלה ומנסה לחזק נרטיב נגד ראש הממשלה, שאין לו ביסוס בחומר הראיות. ואז הם מספרים שראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, שאף אחד לא יכול לחשוד בי שאני ידידה שלו או חברה שלו או מחבבת אותו, גם הוא לא מחבב אותי, אבל זה לא מונע ממני לומר את הדברים נכוחה, חושב לעצמו, ככה מספרים, שראש הסגל חשוד באיסוף חומרים על קצין במשטרה וניסיון סחיטה באיומים על מנת לקבל מסמכים. אבל איך לימדו אותי? האמת נמצאת בפרטים הקטנים.

יש לך - - - אחד הכתבים מספר שאותו קצין כבר לפני חצי שנה פנה ליועצת המשפטית ואמר לה שהוא נסחט. אז בואו תספרו לי - - טלי, את עורכת דין. את עורכת דין. קארין, קארין.

ידמיין לפני חצי שנה שמישהו ימדר את ראש הממשלה ולא יביא לו מסמך, ובגלל זה הוא יאסוף מידע על הקצין ויסחט אותו.

אז רבותיי, היום כבר פורסם שאין טענה לסחיטה, ואין חשד לסחיטה וגם אין חקירה על סחיטה.

אבל הם סומכים על דבר אחד. הם סומכים שם בשב"כ על דבר אחד, שכולנו ברפיון שכלי - - - חברת הכנסת גוטליב, שימי נקודה.

ואפשר כל פעם לשקר אותנו שוב ושוב ושוב. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי,

אז לא רק שאני עורכת דין, לצערי הרב אני צודקת. לצערי. חבר הכנסת אלעזר שטרן. אני פה, אני פה. נוכחת.

מהחברים שלך. הגיע הזמן שתסתכל קצת שמאלה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. חבל. חבל להיות מקובע, יבגני סובה. אני כל הזמן מסתכל שמאלה, לכיוונה של חברת הכנסת גוטליב. מה אתם רוצים ממני?

בבקשה.

אני מתה על זה שהצעת החוק הזאת מוצגת בתור התייעלות תקציבית. התייעלות תקציבית למי, חבריי וחברותיי בקואליציה? אתן מצפות ומצפים מכל קשיש וקשישה שיוצאים לפנסיה - - - שנייה. חברת הכנסת גוטליב.

אבל למה כל העולם צריך להתעניין בזה? רגע, זו את, מירב?

את מפריעה. זה מפריע. חשבתי.

חבר הכנסת סובה, הזמן שלי, כן? אל תדאגי, את תקבלי את הזמן שלך.

יש לך יום הולדת? היה לי ב-3 בנובמבר.

סיימנו את הסבב?

חברת הכנסת גוטליב, באמת. בואו נכבד את חברת הכנסת מיכאלי שמדברת. אני מוסיף לך דקה, בסדר?

הקואליציה מצפה מכל קשישה וקשיש שיעשו התייעלות וישלמו 52% מס על הפנסיה שהם ימשכו, הפנסיה שהם חסכו כל החיים שלהם, הפנסיה שאמורה להיות מה שיכלכל אותם ויפרנס אותם בשנים שבהן הם לא יכולות ויכולים לעבוד, וגם אם הם היו רוצות ורוצים, יהיה להם מאוד קשה למצוא עבודה. אז מהפנסיה הזאת אתם באים לעשוק אותם היום? זהו עושק, לא פחות מזה. זאת ביזה של אנשים שאין להם איך להיאבק בדבר הזה, לטובת כספים קואליציוניים, לטובת הוצאות מושחתות, לטובת ג'ובים, לטובת מלחמה שבשלב הזה מתברברת, כמו שאמר שר הביטחון היוצא, לטובת אלף דברים שפוגעים כשלעצמם באנשים הקשישות והקשישים האלה. בגלל זה

בקואליציה שלכם, תחת הידיים שלכם, במשמרת שלכם, הולך להיות עכשיו משבר חסר תקדים בביטוח הסיעודי. אתם לא מוצאים שום פתרון לאנשים האלה - - זה לא מעניין אותם.

- - לא לבריאות שלהם, לא לרווחה שלהם, לא לפרנסה שלהם, לא לביטחון האישי שלהם, לשום דבר. ועל זה אתם באים לעשוק אותם מהפנסיה שהם חסכו כל החיים שלהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחד הביטויים שנחקקו ממנו כל השנים הוא שהוא דואג לחיים עצמם: איכות החיים זה חשוב, אבל אני דואג קודם כול לחיים עצמם. אז קודם כול, ראינו השנה איך הוא דואג לחיים עצמם, השנה עם הכי הרבה קורבנות כבר המון שנים במדינת ישראל. אבל פנסיה של קשישות וקשישים במדינת ישראל היא החיים עצמם. איך האנשים האלה יקנו תרופות? איך הם ידאגו לעצמם לקורת גג? איך הם ידאגו לעצמם למזון ולחימום כשאתם עושקים אותם מהפנסיה שלהם? אלה החיים עצמם,

פוגעים פגיעה אנושה בחיים עצמם של אזרחיות ואזרחי ישראל בכל דרך. זאת הצעת חוק שהיא חרפה, ועדיף שלא תתקדם. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת אלעזר שטרן,

שלוש דקות. יש שר?

אלקין מסתובב, אתה לא רואה?

אלקין כבר שר?

יש שר חדש, זאב אלקין, שנמצא באולם. אלקין, השר אלקין, איזה מספר שר אתה? איזה מספר שר השר אלקין? 38. כשיבוא תורי לדבר אני אענה לך. אל תדאג, יש לנו זמן. קיבלת תשובה. תשמע, אני אגיד לך משהו. התשובה היא שאלקין שחקן שח אבל הוא לא מתמטיקאי, ובשביל לספור את השרים בממשלה הזאת

אדוני היושב בראש, כתוב פה: הקפאת עדכוני מס ומס יסף.

זה שקר. אני אסביר לכם למה זה שקר. כסף זה ניירות. כסף זה עניין של שפה משותפת, שבעצם הוא אומר כמה כיכרות לחם אני יכול לקנות, כמה תרופות אני יכול לקנות.

כשכאן כתוב הקפאה, זה בעצם אומר שמעכשיו אתה יכול לקנות פחות לחם ואתה יכול לקנות פחות תרופות. אתה לא יכול לקנות, לא הקפיאו לך את התרופות שאתה יכול לקבל. אמרו: תקנה פחות תרופות, תקנה פחות לחם, יהיה לך יותר קר בחורף. בגלל שזה המושג של הקפאה. עכשיו, מה עושה הממשלה הזאת באמת? השבוע, השבוע מינו לנו, כמה חברי כנסת היו בתקווה חדשה, ארבעה? ארבעה.

מתוך ארבעה, שלושה. שניים שרים, אחד סגן שר. סגנית, סגנית. אני חותם לכם עכשיו שהוא לא יודע כמה. השר אלקין עוד מעט יגלה כמה שרים יש בממשלה. אני אגיד לכם מה הוא לא יגלה, מה התפקיד שלו? איזה שר הוא? אתם יודעים למה? נשאל את וסרלאוף למה הוא שר? וסרלאוף - - - לא, אבל עכשיו השר אלקין הוא שר המינהלות שוסרלאוף דרכן עובד. אבל מה שאני רוצה לומר באמת, שהדוגמה האישית המינימלית של השרים, של הממשלה הזאת, של מי שנותן יד לדברים האלה, זה כאילו לא קיים. טלי, בפרשת השבוע את יודעת מה כתוב, נכון? המילה "הינני" באה מפעם, ממהלך השם אל אברהם. אולי סוף-סוף מישהו יגיד "הינני" בהיבט של המוכנות, של הצלת המדינה, של היחד, ולא רק הינני מוכן להיות שר, הינה אני מוכן להיות שר,

זה ה"הינני" היחיד שהממשלה הזאת מכירה. תודה רבה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, בבקשה. מה יש לך לומר - - - מה יש לך לומר לאזרחים - - - כסף. חבר הכנסת קריב, תודה. שלוש דקות בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רואה פה שאתם מאוד מודאגים, האופוזיציה, מהפנסיות ומהתקציבים. אז יש לי הצעה: יש איזה דבר קטן שנקרא תוספת רמטכ"ל, שאתם בממשלה הקודמת שלכם ניסיתם להכשיר, 1.2 מיליארד שקל. 1.2 מיליארד שקל, שהמדינה כבר הודיעה לבג"ץ שזה לא חוקי - - - - - - אני יודע שאתם מקבלים פה פנסיה, חלק מזה.

שזה חלק מהפנסיה שלכם, לכן אתם קופצים. 1.2 מיליארד שקל שהממשלה הודיעה לבג"ץ שהוא לא חוקי, שהיועצת המשפטית לממשלה קבעה שהוא לא חוקי.

ובכל זאת הרמטכ"ל ממשיך לשלם את זה מדי שנה, 1.2 מיליארד שקל - - - - - תודה, חבר הכנסת קריב, תודה. - - בניגוד לחוק, מדי שנה. - - - אבל להם אין יועצת משפטית שתתנה, כי הם לא חרדים. להם אין יועצת משפטית שתאסור סבסוד.

מילא אם התוספת הזו, אני יודע שהעובדות כואבות - - - כולכם מוזמנים לשרת - - - תודה, חבר הכנסת מיקי לוי,

אני יודע שהעובדות כואבות, אבל אם התוספת הזו הייתה מנוצלת רק באמת למי שמגיע לו, זה משהו אחר. - - - אבל זה לא המצב, וגם הפנסיות התקציביות של אלה שמקבלים עשרות אלפים בחודש - - - - - - חבר הכנסת קריב, תודה. אתה יכול לצרוח עד מחר ולשקשק ברגלים, גלעד קריב, ככה זה כשאומרים לכם את האמת. - - - חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה ראשונה. חבר הכנסת קריב. אתם מאבדים את זה לגמרי, מאבדים את זה לגמרי. אומרים לכם את האמת, אתם קופצים ומאבדים את זה לגמרי. מה האמת?

זו האמת. בואו, בבקשה, תתנגדו לתוספת הרמטכ"ל.

בבקשה, תתנגדו לזה שבעוד באים ורוצים לקחת קיצוצים מכולם, בפנסיות התקציביות לא נוגעים, לא נוגעים בכאלה שמקבלים עשרות אלפי שקלים בחודש. למה שהם לא יתרמו? למה שהם לא ייתנו מענק? בואו, תדרשו את זה. אבל זה המיליה שלכם, יש פה מישהו שמקבל פנסיה תקציבית.

יש פה מישהו שמקבל פנסיה תקציבית, ויש פה מישהו שמקבל פנסיה תקציבית שפתאום שותק.

- - - תראו איך הם קופצים כי נוגעים להם בפנסיה התקציבית. אז אתם צבועים והדאגה שלכם היא לא אמיתית, ותמשיכו לקשקש על תקציבים. אתם רוצים למיליה שלכם, וזה לא יעזור לכם כי רואים לכם. תודה לחבר הכנסת חנוך מלביצקי. זהו, תודה, זהו, הוא סיים, מספיק, תודה. חבר כנסת אלון שוסטר באולם? אתה רוצה לדבר?

טוב, מי השר שמסכם, אדוני המזכיר? השר אלקין, בבקשה, אתה מסכם.

קדימה, אדוני השר המסכם. חיכינו לך - - - השר המסכם - - - - - - תודה, תודה רבה. כן, כן, עכשיו תקבלו את כל התשובות, הגיע הזמן. הגיע הזמן. קבלו את השר המסכם.

אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים וחברי הכנסת - - - - - - חבר הכנסת קריב. - - - תתבייש לך, אתה - - - חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה שניה, תודה. מה עם החטופים?

אין לך זמן, אתה יכול לדבר מתי שאתה רוצה, אני אנסה להשתיק אותם. אני יכול להוציא את כל האופוזיציה, אבל זה לא יעזור. מה עם החטופים - - - חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב, אתה בשתי קריאות, אני פשוט אוציא אותך, תודה.

לא ראוי לשבת לצידו של אדם שמפקיר את האחים ואת האחיות שלנו. מה עם החטופים? הדם על הידיים שלך. תודה. חבר הכנסת קריב, תצא, בבקשה,

(חבר הכנסת גלעד קריב יוצא מאולם המליאה.) מה עם החטופים? מה עם החטופים? חברי הכנסת מסיעת יש

אתם רוצים שאקרא עכשיו כל אחד בשם ואתחיל להוציא?

אל תענו. אתם רוצים שאני אקרא? הרי אם לא תעשה את זה לא ידעו בציבור שהם קיימים, ברור שזה מה שהם רוצים,

רגע, לא צריך לעזור.

חבר כנסת בליאק, חבר הכנסת הרצנו, אתם רוצים להמשיך לצעוק? אני אקרא אתכם לסדר, זה מה שאתם רוצים? לא, נכון? בבקשה, אדוני השר,

אל תחכה ליריית פתיחה. תדבר, אתה כבר 18 שנה פה, אתה יודע שאלה לא תנאי מעבדה. אני אתן לך תוך כדי,

אפשר לייצר שקט. - - - חבר הכנסת אלמוג כהן. תודה. חברים, נא לשבת, בבקשה. מי שעומד, נא לשבת במקום, תודה רבה. - - - מה עם החטופים? תודה. חבר הכנסת אופיר כץ, אתה רוצה שיסכם? אתה רוצה הצבעה?

יכול לדבר. - - - אני לא מצליח לדבר. אתה מצליח לדבר. אני שומע אותך היטב, אתה יכול לדבר.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. - - - חבר הכנסת רון כץ, אתה בקריאה ראשונה. אני? כן, אתה בקריאה ראשונה. כן. תכף תהיה בשנייה, רון כץ, תודה רבה, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים - - לא מעוניינים לשמוע אותו. - - דווקא במסגרת הדיון על החוק הזה, שהיה יכול להיות דיון ענייני ואפשר להיות בעד ונגד הצעד שנעשה, בסופו של דבר - - - - - - חבר הכנסת בליאק, אתה בקריאה ראשונה. תודה. צריך לעשות פה תקציב של התכנסות. אבל היות שמספר חברי האופוזיציה בחרו במקום לדבר על החוק, לדבר עליי ועל המינוי שלי, אני חושב שז הזדמנות יפה לענות להם. אם כבר דיברתם לא לגופו של החוק, אז גם אני אדבר לגופם של חברי אופוזיציה. - - - חברת הכנסת לזימי, בבקשה לשבת. - - - רק הצבעות שמיות.

השר אלקין, רק שנייה. חברת הכנסת בן ארי, את בקריאה ראשונה.

אני אלך לפי הסדר, מהאחרון אל הראשון. השר אלקין, רק שנייה. חברת הכנסת בן ארי,

בקריאה ראשונה, תודה. אני אלך לפי הסדר, מהאחרון לראשון. התהפכת כמו סטייק - - - מה עם החטופים? עמד פה חבר הכנסת אלעזר שטרן, עמד פה חבר הכנסת אלעזר שטרן,

אני עונה לך. דווקא שאלת אותי, שאלת אותי אם אני יודע - - - חבר הכנסת הרצנו, אתה בקריאה ראשונה,

שאלת אותי אם אני יודע איזה שר אני ועל מה אני אחראי.

חבר הכנסת שטרן,

- - - איזה מספר שר אתה? אגב, התפקיד שמילאת בגאווה כל כך בממשלה בראשות של יאיר לפיד הוצע לי, ואמרתי שאין לזה מקום. - - - וטוב שהמשרד הזה בוטל. אבל כנראה שלך זה התאים. אתה תראה - - - עוד

- - - חברת הכנסת לזימי. חברת הכנסת לזימי, את בקריאה שנייה.

עוד שני משפטים, ואני אסכם. 1. אותם האנשים שעלו על הדוכן הזה וקיללו אותי. - - - חבר הכנסת הרצנו, תוציאו אותו,

תראו את עצמכם. אתם - - - - - - חבר הכנסת הרצנו, תצא בבקשה מהאולם. שנייה, זאב. תעצור רגע. שנייה.

חבר הכנסת הרצנו, קריאה שלישית. נא לצאת מהאולם בבקשה.

(חבר הכנסת יוראי להב הרצנו יוצא מאולם המליאה.) - - - אני אסכם רק בדבר אחד. הקשבתי היטב למה שאמרתם. אני רואה שלצעוק אתם יודעים, אבל לפעול פרלמנטרית אתם לא יודעים. - - - אתם אופוזיציית פח, ולכן תישארו על הספסלים האלה עוד הרבה הרבה זמן והרבה הרבה קדנציות. אני מאחל לכם הצלחה במילוי תפקידכם האופוזיציוני, ואני אפעל לטובת אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה. - - - תודה רבה לשר אלקין. לפני שאנחנו נעבור להצבעה, אני אבקש להכניס את כל אלה שהוצאו מהאולם. סדרנים, נא להכניס את חברי הכנסת קריב והרצנו. מי עוד הוצא? נראה לי רק שניהם. - - - תודה. תודה.

שבו. שבו בבקשה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. שבו. - - - אנחנו נעבור כעת להצבעה על הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025) (הקפאת עדכוני מס ומס יסף), התשפ"ה 2024, בקריאה הראשונה,

בושה. בושה. בושה. בושה. בושה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025) (הקפאת עדכוני מס ומס יסף), התשפ"ה 2024, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד,

40. אני קובע כי הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

- - - זו קריאה ראשונה. תחזירו את ביבי לפה. לא הבנו על מה מצביעים. לא הכרזת "הצבעה". לא הכריזו "הצבעה". ההצעה הזאת תעבור לוועדת הכנסת להמשך דיון. מאחר שהיו בקשות להעביר את החוק לוועדות נוספות, ההצעה הזאת תועבר לוועדת הכנסת לקביעת ועדה בהמשך.

חברת הכנסת בן ארי, תודה. אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס'

הסדרת שיטת התקצוב - - - - - - חברים, זה מפריע לי להכריז מה הנושא הבא על סדר-היום. תודה. ההצבעה הייתה. מי שלא חייב, שלא יישאר באולם. תנו לי להכריז על הנושא הבא, זה הכול, ואז תעברו לדיון אישי, וכל אחד יקבל שלוש דקות ותוכלו לדבר. מה קורה? במקום להקריא הכול, תקרא: עוד חוק שחיתות.

הכול חוקים של שחיתות, חלוקת ג'ובים - - - תודה. אני צריך להכריז על החוק. תודה, בן ברק. לא, תגיד.

אנחנו עוברים להצבעה על חוק של שחיתות. חבר הכנסת בן ברק, הקשבתי לעצה שלך, ואני לא מקבל אותה. חלוקת ג'ובים - - - כולם יצביעו - - - תודה. אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 28)

לפני שאתה מתחיל, שנייה.

זה בסדר והקצינים בצבא לא בסדר? כל מי שיוצא - - - די.

שנייה ארז. רק שנייה, חבר הכנסת מלול. זה בסדר, ולאלופים בצה"ל לא בסדר. - - - חבר'ה, הקריאות תקפות, ומי שהוצא והוחזר להצבעה, אני לא מרשה לו להיות באולם עכשיו. מי שימשיך לצעוק ככה,

בבקשה. עשר דקות לרשותך, אדוני. - - - חבר הכנסת מלביצקי, תודה רבה. תודה, עשר דקות. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, זה למעלה משנה - - - זה למעלה משנה מנסים להעביר חוק, והיום סוף-סוף נצליח - - - זה למעלה משנה שאנחנו מנסים לקדם את חוק הג'ובים. זה לא חוק ג'ובים. - - - מה זה. מלא פעילים בלי עבודה. אני אסביר לכם. תסביר. 70 שנה מדינת ישראל תקצבה את רבני ההתיישבות, בלניות, ובעשורים האחרונים את הקייסים האתיופים, דרך המשרד לשירותי דת. אין מספיק רבנים. רבנים חסרים לנו. למועצות האזוריות חסר, מה לעשות. יש דרישה. יש לנו מג"דים, יש לנו מח"טים, רבנים חסרים לנו. - - - אני יכול להסביר מה החוק? חבר הכנסת מלול, שנייה, תעצור רגע. עצרתי את השעון. אתה צריך לשדרג אותם. חברים. שנייה שיירגע, ואז תמשיך. מי שלא רוצה להיות באולם, לא חייב להיות באולם. אל תעמדו פה ככה.

אתם לא בשוק. אתם בכנסת. תשבו בבקשה. אל תעמדו בצורה כזאת. כל מי שיצעק, אני אקרא אותו לסדר, וחבר הכנסת הזה יוצא מהאולם. אין בעיה לעמוד. רון כץ, אתה - - - אין בעיה לעמוד, אמרתי. אתה בשתי קריאות. לי יש בעיה שאתה עומד וצועק.

אנחנו רוצים שהציבור ידע.

אנחנו רוצים שהציבור ידע שלדעת ש"ס, מה שחסר זה רבנים,

חבר הכנסת רם בן ברק, אמרתי לך שאני לא רוצה לקרוא לך. אתה כרגע בקריאה ראשונה. תודה רבה. תודה, רם. הייתה שיטת תקצוב למועצות האזוריות, למועצות האזוריות הדתיות, לרבני ההתיישבות, הבלניות והקייסים האתיופים. לפני כשנה משרד האוצר ומשרד המשפטים קבעו ששיטת התקצוב שנהגה במשך עשורים היא לא חוקית. משרד האוצר פנה למשרד ואמר: תעשו חוק, תחוקקו חוק להסדיר את שיטת התקצוב. בלי כסף. עד עכשיו המשרד היה משלם למועצות האזוריות בשביל שכר הרבנים, הבלניות והקייסים.

100% המשרד היה משלם. אצלי במועצה זה לא היה. היה 70% 30%. היה 100%. לא. למועצה הדתית. לשכר של הרבנים היה 100%. לי לא היה רב. לך לא היה רב, אבל לבלניות זה היה ככה. עברתי במשרד, טיפלתי בנושא. - - - נאור.

אנחנו במדינה יהודית, ורוב הציבור,

חילוני מועצות אזוריות צורכות דת, מה לעשות? הן צורכות דת. הם רוצים שירותי דת. מי פנה אלינו? מי לחץ עלינו לקבל את החוק? אין היום שירותי דת? אין היום שירותי דת?

יש חוסר, יש חוסר, כי לא מינו שלוש שנים. אין בלניות. המקוואות סגורות. המועצות האזוריות פנו אלינו. כי נשארו לכם - - - ולא ג'ובים, זו האמת. נשארו לכם - - - ולא ג'ובים, ולכן אתה לוקח עכשיו ממשרתי

לא רוצה להגיד לכם מה הוא ענה לי. חבר הכנסת בליאק, מספיק.

חבר הכנסת בליאק, אתה בקריאה שנייה, תודה. אין פה, אין פה, חוק תקציבי. אין פה תוספת תקציב. זה כסף על עצים. זה על תקציב קיים, על תקנים

הרב הוא המועצה האזורית. זה היישוב עצמו.

חברי הגוף הבוחר זה מהיישוב, מהמועצות האזוריות, ככה זה שרוצים ג'ובים, זה פופוליזם, זה הסתה.

היא אומרת לי: לא הבנתי ככה, לא הבנתי ככה.

היא אומרת לי: תשמע,

תשאלו את שי חג'ג' אני ישבתי איתו, כמה זה חשוב. אם לא, זה היה נופל עליהם. על התקציב שאין להם. פה יש כבר תקציב. יש כבר תקנים, רק צריך לממש אותם. והחוק הזה עוזר למשרד לממש אותם. חברים, אני אומר לכם, לא סתם מתן כהנא, שהוא מהאופוזיציה, והוא לא כוס התה שלי ברפורמות הכשרות וכל מה שהוא עשה עם רבני הערים, צייץ: כל הכבוד לארז מלול על החוק הזה. אני מצטער שאני לא הצלחתי לחוקק אותו. אני אומר לכם: תהיו פעם אחת ענייניים למען הציבור שבוחר בכם,

למען הציבור שבוחר בכם, תצביעו למען החוק. למה גפני לא רוצה את החוק? תשאל אותו. מה, אני הדובר של גפני? אתה לא יודע למה הוא לא רוצה - - - לא, לא יודע.

הוא לא פנה אליי. לא דיברתי איתו על זה מילה. - - - אני, קוראים לי ארז מלול.

אתה עכשיו אמרת שמתן כהנא צייץ כל הכבוד על החוק. נכון. בוא, אני אקריא לכם? בוא, אני אקריא לכם.

הורדתם את הסכמת האוצר. הסכמת האוצר, א. נדון בזה גם אחרי קריאה ראשונה. אבל הסכמת האוצר לתקנים, אף משרד לא צריך את הסכמת סמוטריץ' אם אלה יש תקנים שיש לו. רק משרד הדתות, כי הוא רוצה - - - - - - הוא רק מאפשר לשר הדתות להמציא תקנים חדשים. לא, לא. זה רק באישור תקציב המדינה. אין לו תקנים, אין לו תקציב. רק באישור תקציב. אין לו כסף עודף. רגע, זה חוק בלי כסף?

התקנים קיימים, שלא מומשו, שאושרו בתקציב המדינה של 2022,

ולא הצליחו לממש אותם. כמה זה עולה למדינה? כמה זה עולה?

אני לא יודע כמה - - - לא, כמה זה עולה? כמה?

אין, אין תוספת - - - כמה אושרו?

איך אתה לא יודע?

כמה רבנים בסוף? כמה רבנים ימנו? מה זה משנה?

זה לא רלוונטי. לא רלוונטי. ארז, אתה מכיר את - - - כמה רבנים ימנו? לא, יודע. אין לי מושג - - - מה שאתה אומר: כל

אדוני יושב-ראש המליאה, חבר הכנסת מלול, ראו, החוק הזה יותר משהוא רע, יש בו מידה של עזות מצח שאולי מעידה כאלף עדים על הציניות באולם הזה. ואני כל הזמן אומר, יש שני עולמות: העולם בחוץ, של האנשים שנמצאים במילואים, של משפחות החטופים, של המשפחות השכולות, של אלה שחשים את המלחמה יום-יום, שחשים את הקשיים יום-יום, שהולכים לשלם בכספם על כל הגזרות הכלכליות, ולצד העולם הזה יש עולם בדיוני, שרק בעולם הבדיוני הזה, המטורף, מישהו מרשה לעצמו בעזות מצח להביא חוק כזה. זה חוק שהוא בושה ויריקה בפרצופה של החברה הישראלית. אתם באמת חושבים, אנשי ש"ס, שהציבור מטומטם? אתם הולכים בחדרי חדרים להכשיר את השרץ הזה בזה שאתם מחדשים, ותומכים בחוק ההשתמטות, חוק הרבנות, על גבם של אנשי המילואים, של צה"ל, של הלוחמים הגיבורים שלנו. חוק הג'ובים, אני הייתי ראש עיר. אין מקווה שסגור כי חסרה לו בלנית, זה קשקוש. אין מקווה שסגור ואין מועצה דתית שסגורה כי חסרים לה רבנים. יש בשפע. זה חוק שכל מטרתו להוסיף מקורבים, ואני אומר לאנשי ש"ס: למה אתם עושים את זה עכשיו? אבדה הבושה? הרי אתכם אני לא מחשיד כאנטי-ציונים. אתם ציונים, אתם חיים, חלק מכם, הילדים שלכם בצבא, אתם חיים בתוך הקהילה. תקשיבו לכאב, אל תהיו ציניקנים. הייתם צריכים לבוא ולהגיד: החוק הזה לא עולה, ולהמשיך להיאבק איתנו שחוק ההשתמטות לא יעבור. אז מה עשיתם? אינכם אלא טובלים ושרץ בידכם. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. אני רואה שחבר הכנסת ארז מלול ממשיך במסע השכנועים. אני רוצה ללמוד איך מעבירים חוק בלי האוצר,

אני שומע את ההסברים שלך עד לפה. באמת. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, איפה ואליד? הוא מוותר. מוותר,

לא ראיתי אותך, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת?

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח. אינו. תודה, לא צריך לעזור לי, אני מסתדר. חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי. רק נתון, אדוני היושב בראש, של כלכלה בעזרת השם. פעם רביעית פותחים את תקציב המדינה ומוסיפים 33 מיליארד שקל. הגענו ל-620 מיליארד. זהו, רק שתבינו. עומד כאן חבר כנסת וצורח על תוספות רמטכ"ל. איזו בושה, תוספות הרמטכ"ל צומצמו למינימום, למינימום, אם אינני טועה, עד שש נקודות.

ולמי? חבורה של משתמטים, למ"פים, למג"דים, למפקדי חטיבות, לאלופים שכל החיים שלהם הם בשטח, בשדה. כשאתם בחגים, בשבתות, ישנים מתחת לפוך, החבר'ה האלה מתרוצצים בגבולות, אין לכם בושה? עומד כאן חבר כנסת וטוען כנגד אנשי הקבע, כנגד מ"פים, מג"דים, מח"טים - - כנגד אלמנות, כנגד אלמנות. כנגד אלמנות, יתומים. על מה הוא צרח?

איבדתם את זה. אין לכם דרך, אין לכם גבול, בושה וחרפה, תתביישו. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת אלעזר שטרן, שלוש דקות בבקשה.

הוא לא שווה שאני אתן לו באבי אביו. אדוני היושב-ראש, איך אני יודע, מי עמד פה קודם? חבר הכנסת מלול? מי הציג את החוק? חבר הכנסת מלול. שלו, זה שלו. חבר הכנסת מלול, אני אשאל אותך שאלה אישית, תסלח לי על השאלה, היית יום אחד בצבא?

היית יום אחד בצבא? אני חושב שכבר היינו בסרט הזה.

- - - לא, לא ענית לי. זה לא יפה.

אה, אוקיי, זה לא יפה. אני אגיד לך מה לא יפה.

הציבור בז לך. אני אגיד לך מה לא יפה, ואני אגיד לך למה אני שואל, ואני חושב ששר הדתות מלכיאלי גם לא היה יום אחד בצבא. אני חושב שמי שהיה יום אחד בצבא, יום אחד, והיה חי את מה שחיים המשרתים, בני המשפחה שלהם, ולא סתם לא רציתי לשאול אותך על בני המשפחה, אם הייתם טיפה מרגישים, אם הייתם היום נמצאים בוועדה של חבר הכנסת מיכאל ביטון ורואים את הנשים ואת הילדים שההורים שלהם והאבות שלהם 250 ו-300 ימים, אתם לא מבינים מה זה, אתם רק לוקחים את הכסף. ואתם לוקחים את הכסף, זה לא שיש לי טענה שאתם משתמטים,

החלטתם להשתמט. חלקם גדולים פה החליטו לתמוך בכם. אבל תתחשבו, תבואו ביראת כבוד, תגידו מאיפה יש לקופה הזאת את הכסף. הרי מה אמרת פה? זה לא של הרשויות, זה של המשרד. המשרד

המשרד מתקצב, כאילו גולדקנופ מביא מהבית שלו, ודרעי מכר איזה בית בשביל זה, כדי שהמשרד יתקצב, מאיפה המשרד מתקצב? מהעץ הנדיב. מאיפה הכסף הזה? ולאן לא הולך הכסף הזה? חמש דקות קודם הצבעתם פה על פגיעה בפנסיות של הגמלאים. עכשיו אתה אומר שזה לא הרשויות, המשרד מתקצב. אני אומר לך, יש פה שני דברים: רמת הניתוק הזאת מההבנה שכאילו הכסף של אבא שלהם, כאילו באו עם כיסים ועכשיו נותנים ג'ובים במועצות הדתיות ולרבנים, ואלה שני החטאים הגדולים: 1. שבזמן כזה, של "כולנו ננצח", מביאים חוקים שמפלגים אותנו בין הנותנים לבין הלוקחים, והדבר השני, שבזמן כזה, כשאנחנו מחליטים על הקפאות של פנסיות, של נזקקים ושל זקנים, הם באים ולוקחים את הכסף הזה לג'ובים במועצות הדתיות וברבנויות, כשבאמת לא צריכים אותם בכלל. תודה רבה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חבר הכנסת רון כץ, שלוש דקות בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, יש לי שאלה אחת לכיסאות הריקים של מחלקת הדגים הקפואים: תגידו, אתם מסתלבטים עלינו? מביאים ראש ממשלה באמצע הלילה בשביל להראות רצינות שיעבור פה עכשיו חוק הג'ובים? זה מה שיש לכם לעשות עכשיו בזמן מלחמה? בזמן שהיום מתקיימים בבית הזה דיונים על מילואימניקים שלא מקבלים כספים? על עסקים שקורסים? על יתומי צה"ל? איפה מתן כהנא? הינה מתן כהנא,

עשה היום כנס מדהים, מנסה להעביר חוק שתקוע בגלל האוצר. אין שקל במדינה הזאת לכלום, אבל למה יביאו את ראש הממשלה באמצע הלילה? משבר קואליציוני, ברור, ברור, אתם חבורה הזויה שמתעסקת בכל מה שלא חשוב. אני רוצה לספר לכם מה כן חשוב. במשך יום שלם אני והלשכה שלי מתעסקים בגברת מדהימה בשם שולי כהן, שנלחמת על דבר שלא יעניין אתכם. זה נקרא קרן קציר, שמעתם על זה? מישהו בקואליציה של הדגים הקפואים מכיר את זה? לא, נכון?

הצטרפנו למכתב שלך. אני שמח שהצטרפת למכתב שלי. אני אגיד לך גם מה ענו באוצר. אין צורך. אני אמחק את החתימה שלי, כי אתה אפילו לא מייחס לזה חשיבות. קרן קציר אומרת דבר מאוד פשוט, אומרת שסטודנטים במצוקה חברתית וכלכלית יקבלו קרן ללימודים. נשמע נורמלי, נכון? אבל לזה אין כסף. אתם יודעים למה יש כסף? לפתוח עכשיו עוד 1,000 תקנים של רבנים, לזה יש כסף. למילואימניקים אין כסף, לקרנות אין כסף, לעסקים אין כסף. לציוד צבאי אין כסף. יודעים למה אני יודע שלציוד צבאי אין כסף? תשאלו את עליזה בראשי, שרק אתמול גייסנו יחד תרומות לקנות רחפן ליחידה בצה"ל. איך אתם לא מתביישים, אתם וראש הממשלה הציני שלכם, שבמשך ערב שלם עזב את כל עיסוקי הלחימה והתעסק בלשמור על הקואליציה שלו ולעשות משא ומתן בין גפני לבין שר הדתות? שניהם לא נמצאים פה, יודעים למה? כי אתם הפראיירים שלהם, אתם החיילים שלהם. הם כבר בבית במיטה עושים נומי-נומי, ואתם פה מעבירים להם מיליונים. ואני לא יכול לא לסיים את דבריי מבלי למחות על כבודו האבוד של אלמוג כהן, שהיום קראו לו שטיח רצפה. שטיחון כניסה. שטיחון כניסה, ואם זה לא מספיק גם, אז גם בשלטים הגדולים בכניסה לעיר ירושלים שמו את חולה התקשורת בן גביר בגודל ענק, ואת אלמוגי קטן, כאילו בכיס שלו. זה לא יפה. תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, ודאי שאני גם ציינתי את אלמוג כהן, שגילה אויש, נשבר. זה נשבר לפנייך. ביקשתי לא לגעת אבל לא הקשבת לאזהרה. לא שמעתי אותך מרוב הצעקות. אוקיי. זה מכוון על ידי הממשל. אוקיי. אז אנחנו כמובן מפרגנים לאלמוג, לא חושבים שהוא שטיחון. אנחנו חושבים שהיה לו עמוד שדרה, אבל כל מי שמגלה מעט עמוד שדרה, הופכים אותו לשטיח. אין ספק שעוצמה יהודית זה לא.

אולי סמרטוטה יהודית. כל פעם שמישהו מגלה עוצמה יהודית, כאפה אחת והוא נהיה שטיחון כניסה. אבל אני רוצה להגיד משהו, איפה ארז מלול?

ארז. תשמע רגע משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. רק חבל שהבדיחה על חשבוננו. נכון.

תשמע, שלא יהיה לך ספק, אני רצינית עכשיו. אני חושבת שבלניות זה תפקיד חשוב, ואני חושבת שרבנים ומועצות אזוריות זה תפקיד חשוב, ואני חושבת שעם יהודה אבידן,

אני אומרת לך, באוקטובר עשינו עבודה מאוד חשובה, ואני אתן לו את הקרדיט על זה.

באמת במקומות שהיינו צריכים את הקבורה זמנית, בניר עוז ובארי, ולקבור ברביבים, אני אומרת לך אמיתי, לכן היה חשוב לי שתשמע, באמת אני חושבת שנעשו עבודות טובות, וכן, הנושא הזה חשוב. ואחרי שאמרתי את זה, לא אמרתי "אבל", אמרתי "אחרי שאמרתי את זה" העובדה שמביאים את זה ביום כזה, ביום שאתה שומע על נתונים מוכחים, תשמע את הנתונים, של ירידה של 20% התייצבות במילואים, אלפי לוחמים,

לא בעצומות, לא במחאות, הם אומרים: אני לא חוזר למילואים יותר. ואתה יודע למה הם עושים את זה? כי הם קורסים, נפשית, פיזית, כלכלית. אז העובדה שאתם מביאים היום הוספה של ג'ובים או כסף,

כל דבר שתביא היום יעלה כסף, במקום להביא את זה לכוחות המילואים, למשפחות של אנשי המילואים. אבל הדבר הכי חשוב, להגדיל את מספר המשרתים. זה מה שצריך להביא ביום כזה. ביום כזה הכנסת כולה צריכה לבוא ולהגיד איך מגדילים את מספר המתייצבים, איך מורידים את הנטל. תבינו, הצבא רוצה עכשיו להגדיל בחמישה חודשים את השירות הסדיר, למה, כי יש עומס. ובמקום זה, במה הממשלה מתעסקת? במה היא מתעסקת? לאן הולך הכסף. איך אתם לא מתביישים? ועוד בשיא הבושה מעלים לי פה את אלקין כשר מסכם. כאילו מה, אין בושה, אין חשומה, כלום? גם לקחת כסף לרבנים, גם לא לתת כלום לחיילים ואנשי המילואים, ואז בשביל הפינאלה להעלות את אלקין כשר מסכם. הוא עוד לא יודע אם הוא באופוזיציה,

הוא לא יודע מה התפקיד שלו, מיהו, על מה הוא אחראי, איזה מינהלות, על איזה מינהל. לאור ההיסטוריה שלו כשר המים, אין ספק שעדיין הבן אדם לא יודע מה התפקיד שלו.

אבל מה שנקרא לסכם, הינה אתה, אתה שם. לא ידעתי. חיפשתי אותו.

בסדר, אל תדאג. מה שיש לי להגיד לאלקין אני אומרת לו בפנים.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת רם בן ברק, אתה רוצה לדבר? לא.

חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, מוותר. חבר הכנסת בליאק. איך אתם צעקתם,

ובסוף מוותרים על זכות הדיבור? זה כאילו עכשיו זרקתי גפרור, נכון? הדלקתי אתכם בשנייה. שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. לא, ביקשתי לא לגעת במיקרופון השמאלי. רוצה שיתקנו לך?

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני שר המינהלות, קודם כול, יש כאן עסקה, עסקה מושחתת על חשבון משרתי המילואים, שיהיה ברור, על חשבון הציבור היצרני במדינת ישראל, ולא משנה מה יגידו. גולדקנופ וגפני יתמכו הערב בחוק הג'ובים של ש"ס, שיעלה מאות מיליוני שקלים בשנה בעת המלחמה, כי התקנים בסוף, חבר הכנסת מלול, עולים כסף. ככה זה עובד. זה עולה כסף. זה עולה כספי ציבור, ובתמורה גולדקנופ וגפני יקבלו כנראה בקרוב את חוק מימון ההשתמטות, שגם הוא יעלה מאות מיליוני שקלים בשנה וגם יבטיח את המשך ההשתמטות של עשרות אלפי אברכים. במקביל, וזה הכי מרגיז ומקומם, משרתי המילואים ימשיכו לשרת 250 ימים, העסקים שלהם יקרסו, המשפחות שלהם ימשיכו להתפרק, והמוסד לביטוח לאומי שוב ושוב ישלח להם מכתבים אדומים וידרוש החזר תגמולי מילואים כי הממשלה העצלנית הזאת והכושלת הזאת לא ממהרת לתקן את החוק. אולי בגלל ששר האוצר, הכישלון המתנשא הזה, שמועל בתפקידו כבר שנתיים, מצא לעצמו צעצוע חדש, הריבונות.

לא יודע, חבר הכנסת שירי. אולי עם הריבונות הוא מתכוון לסגור את הגירעון המפלצתי - - בעזרת השם. בעזרת השם. - - שנוצר מכיוון שאין לו מושג במה שהוא עושה. העיקר שאתם בליכוד אכלתם לנו את הראש בימים האחרונים עם חוקים לטובת המילואימניקים, חוקים לטובת המילואימניקים שהעברתם בטרומית, ואין להם שום היתכנות להתקדם מעבר לזה. גם אתם יודעים את זה כי הכול פייק, הכול שקר, הכול כותרות ריקות ויחס עלוב. בדיוק כמו אצל בן גביר, ליצן הטיק-טוק שראינו רק הערב. בדיוק כמו אצל כל הממשלה הכושלת הזאת. גם אם נראה לכם שלא, חבר הכנסת מלול, יש גבול לחוצפה ולגועל נפש. יגיע היום, והוא קרוב מתמיד, שאתם תפסיקו להסתובב פה מחויכים ומדושני עונג, ותישאו באחריות על כל הקטסטרופה שהבאתם על המדינה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת ולדימיר בליאק. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, רוצה לדבר?

אלקין שהציג פה את הדברים, מכוח השכנוע של השר אלקין. אל תיגעי בזה.

אלקין, שר המינהלות, התקלקל המיקרופון. אפילו המיקרופונים בכנסת כבר לא מחזיקים. לא הדלקתי שעון. - - - חברים, בואו, אני אאפשר לסדר, הינה, הוא יסדר לך את המיקרופון דקה. חבר הכנסת מלול ממשיך במסע השכנועים שלו, הוא נראה לי עכשיו התמרכז, הלך לשם לשכנע את מתן כהנא. - - - יש לו שני נוכחים פה. יש לי הודעה חשובה. לאור המצב של תקציב המדינה - - - אני לא הרשיתי לך הודעה חשובה. - - - למיקרופון. אני פותח פייבוקס, מי שרוצה שישתתף. הודעתך נרשמה. תודה, רון כץ. בבקשה, יוליה, תמשיכי. חברים, יש לי כמה הצעות. קודם כול, אני מבקשת לצרף שר נוסף לממשלה, שר אחראי על מיקרופונים. כבר הכול היה, זה עוד לא היה.

אתם זוכרים מריבה מפורסמת בליכוד על מיקרופונים? אז זה כנראה זה. גם בעבודה לא חסר - - - אז עכשיו אני חושבת שאנחנו חייבים, חייבים שיהיה שר שהוא יהיה אחראי על מיקרופונים, אחרת אנחנו פשוט נשרוד, וזו הסכנה הקיומית שלנו. עכשיו עוד משהו. כנראה, לא, יש פה אירוע, זה האיראנים, זה האיראנים נכנסו לתוך הכנסת ופגעו לנו במיקרופונים. יש פה ממש קונספירציה, ואני לא פוסלת שאפילו השב"כ עומד מאחורי האירוע, כי אני שומעת בזמן האחרון - - ערוץ 13 - - - - - אני שומעת בזמן האחרון בכי מצד הממשלה, או שופרות של הממשלה, שהשב"כ הוא לא סתם עושה את העבודה שלו, הוא חותר תחת הממשלה, לא פחות ולא יותר. אז עכשיו אני מבקשת ממשמר הכנסת לבדוק טוב-טוב מה קרה פה עם המיקרופונים. יכול להיות שזה האיראנים, ויכול להיות שזה האיראנים בשליחות השב"כ, שזה גם כן יכול להיות. שתלו לך - - - יתרה מזאת, אני חושבת שעכשיו, זה שראש הממשלה שלנו בכנסת ישראל, בירושלים, עזב את לשכתו מרוב הפחד מכטב"מים, שאני לא זוכרת מתי הייתה אזעקה פעם אחרונה בירושלים, ועבר למרחב מוגן לעבוד פה בכנסת, זה גם כן אירוע. תקשיבו, אני מאוד מכבדת את ראש הממשלה ואת הדאגה שלו לביטחונו האישי, אבל אם הוא שם לב, היום היה היום הכי נורא בצפון, עם כמות הרקטות הכי גדולה מתחילת המלחמה. אז אני חושבת שתפקידו הראשון של ראש הממשלה, התפקיד המרכזי, זה לדאוג לביטחון של אזרחי ישראל. זה must, זה הדבר הראשון שהוא חייב לעשות. במקום זה, אני מרגישה שעושים עליי סיבוב כדי לדחות את העדות בבית המשפט ובונים לי פה סיפור עד כמה המצב חמור שראש הממשלה,

צריך לעזוב את לשכתו ולעבור לעבוד במרחב מוגן פה בכנסת.

אז הכול זה סביב הסיפור של העדויות בבית המשפט, זה סביב המצב, זה סביב בניית סיפור תקשורתי שאפשר אחר כך לספר לציבור הישראלי. אני לא קונה את הסיפורים האלה. כנסת ישראל לא נמצאת במטולה ולא בשלומי ולא בקריית שמונה. המצב שם באמת נורא ואיום והאזרחים לא יכולים בכלל לצאת מהבית, ואנחנו כולנו ראינו מה קרה שם. אז זה לא המצב בירושלים, וראש הממשלה בכיף יכול לעבוד בלשכתו, ולא צריך לעשות פה הצגה שלמה עם מרחב מוגן ופרגוד שהם בנו שם, וכמובן הוא גם כן יכול להעיד בבית משפט כמו אזרח, כפי שהוא התחייב שהוא יעשה.

מערכת המשפט כבר מצאה לזה פתרונות, שלא יספרו לנו סיפורים. די, נמאס.

תודה רבה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת מתן כהנא, אתה רוצה לדבר?

עד שחבר כנסת מתן כהנא יגיע, אף אחד לא היה בפוליטיקה בשנת 1990, נכון? בליל המיקרופונים. גפני היה.

כי ליל המיקרופונים לא היה בכנסת, זה היה בליכוד. זה היה בעבודה. לא, לא, לא, לא. ליל המיקרופונים המפורסם, זה היה בפברואר 1990. - - - נכנס לטיפת חלב - - - את ההיסטוריה לפחות אני זוכר היטב. זה היה בליכוד. ליל המיקרופונים היה בליכוד בפברואר 1990. אולי גם בעבודה היה סיפור עם מיקרופונים, אבל האירוע המקורי היה במפלגת הליכוד, בוועידה עם אריאל שרון, המקרה המפורסם. בבקשה, חבר הכנסת כהנא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש פה שר?

כן, יש פה שר. השר אלקין נוכח באולם.

חבריי חברי הכנסת, אני שוב רוצה לחזור לדבר על הכינוס שעשינו היום, חברי חבר הכנסת ביסמוט ואני, בנושא השדולה למען אלמנות ויתומי צה"ל, והפעם לדבר על סיפור של האלמנות. בפעם הקודמת שעליתי דיברתי על נושא היתומים, עכשיו אני רוצה לדבר על האלמנות. מסתבר שיש פער גדול מאוד שלא מכוסה בתגמול של אלמנות, בפיצוי של אלמנות, על ההפסד של העבודה שלהן. מסתבר שחוק משפחות שכולות מטפל בכל מה שקשור בבעיות הכלכליות שנוצרות עקב מותו של הגבר שמפרנס,

בכלל לא מטפל במה קורה עם הפסקת ההשתכרות של האישה. כשחוקקו פה את החוק הזה, בואו נגיד את האמת, נשים עבדו מעט מאוד יחסית בשנות החמישים, ועיקר הפרנסה הייתה על הגבר. אבל כולנו יודעים שהיום המצב שונה לגמרי. באו אלינו אלמנות ואמרו לנו שכשהאסון נוחת עליהן, הן בעצם לא יכולות להמשיך לעבוד. לא יכולות להמשיך לעבוד. הגיעה אלינו אלמנה, אומרת: הרווחתי עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, והפסקתי לעבוד. אני לא יכולה, הפכתי להיות חד-הורית. גם כשרציתי, חשבתי שאני אוכל לחזור לעבוד, אני לא הצלחתי לחזור לעבוד. אני עכשיו צריכה גם לטפל בשלושה,

חמישה יתומים, גם להתאושש ממה שנפל עליי, אני לא יכולה לעבוד כמו קודם. ומתארות לנו אלמנות ירידה קשה ביכולת ההשתכרות שלהן, והחוק היום במדינת ישראל לא מטפל בדבר הזה בכלל,

ולכן, חברתי חברת הכנסת סון הר מלך ואני הגשנו הצעת חוק שאמורה להתייחס לזה בעצם כאובדן יכולת עבודה, אובדן כושר השתכרות, בטח ובטח בשנים הראשונות אחרי שהאסון קורה. ולצערי גם פה, בגלל מריבות בין האוצר לבין הביטחון הדבר הזה לא מתקדם לשום מקום. ואני אומר שוב לכולנו, אנחנו עכשיו פה מתעסקים בכל מיני חוקים, כאשר האנשים שאנחנו חייבים להם יותר מכול לא מטופלים. כל לוחם שיוצא לקרב בונה על זה שאם הנורא מכול יקרה, מדינת ישראל תדאג לאשתו ולילדיו. והחוק היום רחוק מלטפל בזה, ואי-אפשר להעביר תקציב, אי-אפשר להעביר תקציב שלא מטפל בסוגיה הזו. הוא גם חושב שישחררו אותו אם הוא ייפול בשבי. הוא גם חושב שישחררו אותו אם יחטפו אותו. גם את זה הוא חושב.

זה לא מעניין אותם, וגם זה כנראה לא מעניין אותם. אנחנו עכשיו בעניין של תקציב, אז בעניין של תקציב אני חושב שזה יהיה ממש פשוט לא ייאמן אם יעבור פה תקציב שלא מטפל בפער הנוראי הזה, גם של יתומים וגם של אלמנות.

תודה רבה לחבר הכנסת מתן כהנא. חברת הכנסת קארין אלהרר. מוותרת.

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, מדברת?

בבקשה.

חוליגנים לא עצרו אותה במוצאי שבת, אז שהיא לא תדבר? כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, 402,

403 ימים ש-101 מאחינו ואחיותינו מופקרים בשבי החמאס. בעיצומו של המשבר הגדול בתולדותיה, ממשלת ישראל מתנהלת כאילו היא נמצאת במציאות מקבילה, AI. צורכי המדינה ואזרחיה לא נמצאים בסדרי העדיפויות, לא המילואימניקים, לא המעמד העובד והמשרת שמחזיק את המדינה על הכתפיים. אז מה כן חשוב לממשלת ישראל? אך ורק שרידות הקואליציה ואינטרסים של הסקטורים המקורבים לצלחת, מבית היוצר של המהפכה המשפטית. חוק הרבנים חוזר, והפעם בכסות חדשה. באוגוסט האחרון, בעיצומה של פגרת הקיץ, קיימה ועדת החוקה דיון מיוחד בחוק המושחת הזה, בהמשך הוא ירד מהפרק, אבל עכשיו הוא חזר, והם קוראים לו מרוכך. החוק הזה לא רק מאפשר לייצר עוד מאות ג'ובים מיותרים ושודד את הקופה הציבורית החבוטה והמרוקנת, אלא שיש לו עוד מטרה, שצריכה להדאיג אותנו לא פחות, הגדלת הריכוזיות והשליטה של השלטון המרכזי על סוגיות שנוגעות לחיי היום-יום שלנו, האזרחים ברשויות המקומיות. עוד דרך לשליטה והשחתת המגזר הציבורי, עוד דרך לצמצם סמכויות של הרשות המקומית ולמנוע מינויי רבנים ליברליים, אם בכלל. החוק הזה נועד להעניק לשר הדתות מרחב תמרון, תמרון זו מילה חזקה, הם יודעים מה זה תמרון, לא קרקעי, אבל תמרון, גדול יותר להענקת תקציבי עתק למועצות הדתיות, מנגנון תקצוב בעייתי ביותר, חסר רסן. ההצעה הזאת פוגעת באוטונומיה של השלטון המקומי. היא בעצם עוד דרך לוודא שסידורי העבודה של מפלגת ש"ס אכן מתקיימים, לכפות על הרשויות המקומיות לקבל עליהן את המינויים המונחתים מלמעלה, כי בעל המאה הוא בעל הדעה. הצעת חוק הרבנים שאנו עומדים בפניה היא לא יותר מהצעת חוק לתפירת ג'ובים מהזן הנחות, חוק שנועד לייצר באופן מלאכותי משרות למקורבים, חוק שצחנת השחיתות עולה ממנו למרחוק. אני רוצה לסיים בציטוט מתוך ידיעה שפורסמה היום, של גורם בכיר במפלגת יהדות התורה: מטרתו של החוק היא להוסיף עוד כסף לג'ובים ולתפקידים נוחים עבור אנשיהם של ש"ס במועצות הדתיות. מתחילת הקדנציה הם מתמקדים רק בחוקים פרסונליים ובמינויי מקורבים. זאת צביעות לשמה. כה אמרו אנשי יהדות התורה. תודה רבה לחברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. חבר הכנסת סימון דוידסון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בדקות המצומצמות שיש לי לדבר אני רוצה לפנות לחבר יקר שלי, מג"ד במילואים, שעשה יותר מ-250 ימים במילואים, חבר מנתניה, איש ימין על מלא מלא, עמיחי אליהו הוא שמאל לידו, והוא חבר מאוד טוב שלי. שמו מני ונטורה. מני ונטורה באמת איש מאוד רציני, שיש לו עסק או כמה עסקים שנפגעו מאוד מ-7 באוקטובר, והוא כל הזמן פונה אליי, בא בטענות על זה שלא עושים מספיק למילואימניקים, ולאשתו המסכנה, שנשארה לבד עם ארבעה ילדים. ואני רוצה להגיד למני ונטורה, חברי, אתה כל הזמן תוקף אותנו שאנחנו שמאל והצבענו ככה, ולא הצבענו עם הימין, אז בוא אני אספר לך, מני ונטורה, על האירוע שקורה היום בלילה בדקות האלו:

הממשלה שאתה תמכת בה וכל כך רצית שהם יהיו בשלטון, מצביעה נגדך, מצביעה נגדך כמג"ד במילואים, כאיש עסקים, ונותנת את הכסף שאמור להגיע אליך לג'ובים לאוכלוסייה מסוימת, מאוד מאוד ספציפית, שנקראת החרדים. הכסף לא יגיע אליך, מני ונטורה, הכסף יגיע למקומות אחרים, שאתה לא בטוח שאתה רוצה שהכסף יגיע אליהם. צריך להבין שהחוק הזה הוא כמו גבינה עם הרבה מאוד חורים. עמד פה למעלה ארז, ושאלנו אותו שאלות, והוא לא ידע לענות. והוא מגיש החוק. שאלנו אותו כמה כסף יעלה החוק הזה, התשובה שלו הייתה "ביפ". שאלנו אותו כמה תקנים יהיה החוק הזה, התשובה שלו הייתה "ביפ". ולמה אני אומר את ה"ביפ" הזה? זה אומר שהחוק יצא, ותהיה שורה שאחרי זה שר הדתות יוכל למלא. אם הוא יצטרך 50 מיליון, הוא ירשום 50 מיליון, אם הוא יצטרך 100 תקנים, הוא ירשום 100 תקנים. בשנה הבאה זה לא יספיק, הוא יעלה את זה. ויושבים פה חברי ועדת הכספים, ואני שואל את נאור שירי אם יכול להיות שמשרד האוצר תומך בחוק שהוא שורה ריקה, שלא יודעים כמה זה יעלה, שלא יודעים כמה תקנים. התשובה היא כן. אז זו שחיתות. זה הדבר הכי מושחת שיכול להיות במדינת ישראל, שמשרד האוצר תומך בחוק שהוא לא יודע אפילו מה התקציב שלו. זו הזיה שאי-אפשר לתאר אותה. וכל זה כדי לדאוג, ושלא יספרו לי סיפורים, אני לא פחות דתי מארז מלול, ואני לא פחות דתי מהרבה אנשים אחרים פה, ויש לי את הרב שלי, שאני לא מממן אותו, אני עוזר לו כי הוא עוזר לקהילה, והוא עושה את הכול בתרומה. שלא יספרו לי מה זה רבנים ולמה רבנים צריכים לקבל כסף.

אז אני מסיים את מספר הדקות שלי, ואני פונה שוב למני ונטורה: מני ונטורה, בחרת ממשלה ימין על ימין, אבל ממשלת הימין על ימין שלך היא מושחתת, שלא תדאג לך כאיש מילואים, ותדאג רק לעצמה, וחשוב שתדע את זה, מני ונטורה.

תודה רבה לחבר הכנסת סימון דוידסון. חבר הכנסת נאור שירי. שמע, אם למני יש יפעת, הוא מקבל היום 600 אזכורים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני אעשה את זה ממש קצר. למרות שיש לי נטייה כל פעם לגעת, הפעם אני לא נוגע במיקרופונים. יש פה נטייה לחברי כנסת שנעלמו, כל אחד לבוא, כל אחד בתורו נפוליאון, הגנרל לי, יהושע בן-נונים למיניהם, כל אחד עולה ונותן לנו ממשנתו הצבאית, שהוא יודע בדיוק באיזה אופן טורי או במקביל לאגף את דיר אל-בלח,

כל אחד מומחה לאסטרטגיה, והם יודעים בדיוק איזה קצינים עושים את הבעיות, והם כל הזמן מטנפים על הצבא באופן סיסטמתי. אחד על הרמטכ"ל, עולה לפה כמו עם דף מסרים. מי אתם שאתם בכלל מדברים על הצבא? חצי מכם בכלל לא עשה צבא. השר לביטחון לאומי, שהוא יו"ר המפלגה שלך, לא עשה שמירה בחיים שלו. הדבר היחידי שהוא קשור לצבא זה שחיילים בטח הרביצו לו כשהוא עשה הפס"דים. זה הקשר היחידי שלו לצבא. ואתם מרשים לעצמכם, כל הימין הלאומי והלאומני, לעלות ולטנף על חיילי צה"ל ועל הפנסיות שלהם. מי אתם בכלל? אתם לא עושים כלום. אתם פשוט ביזיון, ואתם חושבים שאתם אמורים לייצג כאילו הם הלאומיים, אנחנו השמאלנים, אלמוג מסתובב עם דף A4, כמו איזה ילד, אני לא יודע מה. כל היום, אתה שואל אותו: מה שלומך, אלמוג? דף A4. עשה את זה כאילו משה ירד מסיני והביא לו את דף ההצבעות. אין לתאר את הביזיון של הקואליציה הזו. אתם אשכרה חושבים שאתם פטריוטים, בזמן שאחד אחרי השני אתם עולים ומטנפים על המפקדים ועל המפקדות שלנו. אני מסתכל עליכם למרות שאתם כלום ושום דבר, ואין אף אחד מכם פה. אבל אתם יודעים מה? בדברי הימים של המדינה הזו אתם תיזכרו ותראו איזה כישלון הייתם, ואיזה רדידות ופח תרבותי אתם. תודה לחבר הכנסת נאור שירי. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את העובדה ששר המורשת עמיחי אליהו נמצא כאן, השר עמיחי אליהו, שר האטום, שלום לך. אני רוצה לשאול אותך אם אתה זוכר, בפברואר 2023, אדוני שר המורשת, נשאלת למה הממשלה שלכם לא עונה לתוקפנות מעזה. אתה זוכר מה ענית? השר עמיחי אליהו, אני מדבר אליך. אתה מתעלם? אתה זוכר מה ענית לשאלה שנשאלת בפברואר 2023, למה הממשלה שלכם לא עונה לתוקפנות מעזה? מה ענית?

עניתי שאנחנו צריכים לכתוב דברים בצורה מסודרת. פרה פרה. ענית: פרה פרה, בואו נעביר קודם את הרפורמה המשפטית. - - - לתקן את המערכות שנותנות גיבוי לחמאס. פרה פרה.

עמיחי אליהו, כבר אז - - - - - - הכוח לכל מי שנותן - - - עמיחי אליהו, כבר אז היה ברור שביטחון ישראל לא בראש סדר העדיפויות שלכם. - - - כל הטרוריסטים האלה היו צריכים

קודם נעביר את הרפורמה המשפטית. כבר אז, עמיחי אליהו, היה ברור שביטחון ישראל לא נמצא בראש סדר העדיפויות שלכם. זה היה ברור, כשנתניהו סירב בתוקף להיפגש עם הרמטכ"ל לקבלת - - - - - - לדבר על ביטחון. - - - מי עשה את ההתנתקות?

רק שנייה. חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב, אתה יודע שאתה היית בשלוש קריאות, נכנסת אפילו בלי לשאול אותי, ואתה שוב מפריע. - - - שנייה, נאור שירי. - - - נתתם? מה אתם מקשקשים - - - - - - לא, לא. שנייה. חבר הכנסת הרצנו, אתה פנית לשר, השר ענה לך, חברים שלך הצטרפו, ועכשיו אתה בא אליי בטענות. אני מבקש - - - קודם כול, אדוני השר, אתה רשאי לעלות מתי שאתה רוצה ולהגיב. אם אתה רוצה אתה יכול לעלות. דבר שני - - - - - - כיתות כוננות - - - תודה. חבר הכנסת שירי, תודה. שים לב, אני עצרתי לך את השעון. אז תעשה לי שקט, בבקשה. אני אעשה לך שקט. אני לא מפעיל שעון בינתיים. חבר הכנסת שירי, אתה בקריאה ראשונה, אתה יודע.

כן, כן.

ממש לא.

ממש כן. אז עכשיו אתה בקריאה ראשונה.

חידדתי לך. בבקשה, תמשיך. השער עמיחי אליהו, כשהוא נשאל בפברואר 2023 למה הממשלה לא עונה על התוקפנות מעזה,

ואני מצטט: פרה פרה, בואו נעביר קודם את הרפורמה המשפטית. זה מה שהוא אמר.

אדוני השר, היה ברור שביטחון ישראל לא נמצא בראש סדר העדיפויות. זה היה ברור כשראש הממשלה נתניהו סירב בתוקף להיפגש עם הרמטכ"ל ערב ההצבעות על ביטול עילת הסבירות, זה היה ברור כשראשי אמ"ן ואמ"ץ כיתתו את רגליהם פה במשכן, ביקשו לפגוש שרים, ואף אחד, או יותר נכון, עשרות שרים סירבו להיפגש איתם, זה היה ברור כשלמרות אזהרות אמ"ן, למרות העובדה שפירקתם את החברה הישראלית, גמרתם על הכלכלה, איימתם למוטט את צבא העם שלנו, דהרתם כל הדרך להפיכה המשטרית. אבל מה כל כך חמור ועצוב ומסוכן עכשיו? שלא למדתם את הלקח. אתם ממשיכים להציב את ההישרדות הפוליטית שלכם, את הכיסאות שלכם, לפני ביטחון ישראל. תסתכל במה אתם מתעסקים עכשיו בעיצומה של המלחמה, בחוק ההשתמטות, בחוק מימון השתמטות, בפיטורים של שר הביטחון תוך כדי מלחמה בשביל להכשיר את חוק ההשתמטות, בחוק הרבנים שיכשיר לכם עוד ג'ובים ומשרות למקורבים שלכם, בחוק הרייטינג, בפרשת גנבת המסמכים, בפרשת שיפוץ הפרוטוקולים, הכול חוץ מביטחון ישראל. לא לדאוג למילואימניקים, לא לדאוג למפונים, לא לדאוג לביטחון של מדינת ישראל, אלא לדאוג לביטחון של הכיסאות שלכם. השר עמיחי אליהו, בפרות אתה כנראה מבין, בביטחון הרבה פחות. הגיע הזמן שבאמת תסיימו את הכהונה שלכם, ותנו להנהגה אחרת, שדואגת לביטחון מעל הכול, לבוא ולשקם מהאירוע הזה. תודה רבה לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת בועז טופורובסקי - - - רגע, יש יבגני סובה לפני זה. אני לא אקרא לעצמי. אתה לא נואם? לא נואם. אי-אפשר גם לנאום וגם לנהל את הישיבה. חבר הכנסת ווליד טאהא,

אולי תחליפו אותו?

עוד לא המציאו פטנט גם לנהל ישיבה וגם לדבר. אתה רוצה החלפה?

הוא יכול להחליף אותך שנייה, אתה יכול לדבר ולחזור. מי? אם אתה רוצה אני יכול להחליף אותך. רק אם יש סגן באולם ואני אבקש יפה, אולי, אולי. אה, נכון, יש פה קינלי.

כן, כן.

מכובדי היושב-ראש, אני נזהר לא לגעת במיקרופון, היות שנוסף על התפקיד שלך לנהל את הישיבה - - רק בשמאלי. בימני אתה יכול לגעת. - - אתה גם דאגת שאף אחד לא ייגע במיקרופון, על אחת כמה וכמה שזה אני, שמא יימצא פה מישהו שיחשוב שזה אירוע לאומני. אז אני לא אגע

כולל הדיירים החדשים של הקואליציה, גם הם דואגים לרבנים. והינה, רב אחד התיישב על הכיסא. אני רוצה לומר להם: אתם דואגים לרבנים, וזה בסדר. יש לנו בחברה הערבית מה שנקרא אימאמים ומואזינים, שמידיעה, מידיעה, אני יודע שהם נמצאים בתחתית סולם השכר הציבורי. אני יודע שהתנאים שלהם הם תת-תנאים בשכר הציבורי. אבל מה לעשות, לאימאמים ולמואזינים אין את ארז מלול - - רגע,

- - ואין את ש"ס - - שיתפקדו לש"ס. - - ואין את המפלגה החרדית

וגם אין את הדיירים החדשים שהצטרפו לקואליציה - - ווליד,

- - וגם אין אותנו. אז האימאמים והמואזינים ימשיכו להיות בתחתית הסולם של השכר הציבורי. התנאים שלהם ימשיכו להיות גרועים לעומת האחרים בשכר הציבורי. ואני מקווה שיבוא היום ובממשלות ישראל יכהנו אנשים שיתייחסו לכולם כשווים. אני מקווה שתעצור את - - - שיתייחסו לכולם כשווים, ולא יפעלו בהתאם לתיאוריית הגזע או הסקטור המצומצם שלהם, כי מה לעשות, לכולם מגיע - - - - - - של האימאמים במסגדים - - - מה? - - - במסגדים. לא הבנתי.

תעצרו את ההסתה מהמסגדים, אני חושב שאתה תמצא הרבה שותפים - - - תקשיב, אני לא אשכנע להפסיק להיות גזען. תודה רבה. אתה תמשיך גזען חשוך, ואף אחד לא יעזור בעניין הזה. תודה רבה. אדוני השר, חבר הכנסת סיים לדבר. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר אליהו, אתמול נפגשנו איתך באירוע שארגן לובי המיליון, "למד את עמי". אנחנו מציינים כבר היום בכנסת את יום העלייה. זה היה הכנס השנתי, כבר שנה שלישית ברצף, שמארגן לובי המיליון. וחשוב שאנחנו נדע את המורשת שלנו, אתה שר המורשת. אני רוצה להכיר לכם, חבריי חברי הכנסת, דמות אחת מהתרבות של יוצאי ברית המועצות. מישהו כאן מכיר את צ'יבורשקה? מישהו מכיר את צ'יבורשקה? ולדימיר בליאק בטוח יודע, יבגני סובה, שישב כאן לפניך, אדוני היושב-ראש, בטח גם מכיר, וגם אביגדור ליברמן מכיר את צ'יבורשקה. בתרבות הרוסית זו דמות מאוד מאוד חמודה, עם אוזניים גדולות כאלה של פייפר, עם פרווה בצבע חום. דמות מאוד אהובה על כל יוצאי ברית המועצות. לצ'יבורשקה יש חבר, גנה התנין, קרוקודיל גנה. הם היו חברים טובים, נאמנים אחד לשני, וחיפשו איך לעזור לחברים אחרים, להכיר אנשים חדשים. בסיפורים השונים שלהם הם מתמודדים ביחד עם כל מיני אתגרים שונים ומשונים, ובעיקר עם המעשים המרושעים של סטארוחה שפוקלאק, שפוקלאק הזקנה. שפוקלאק היא אישה מרושעת, שיש לה חולדה כחיית מחמד, קריסקה לריסקה, והיא מנסה להפריע ולגרום לצרות לכולם, בעיקר לצ'יבורשקה ולגנה התנין, והיא עושה את זה בכוונה. הכוונות שלה רעות, והיא ידועה בכובע השחור שלה ובמעשים הרעים שלה, שבדרך כלל מסתיימים באופן משעשע, והיא גם מצחיקה את הצופים ובעיקר מוכיחה שהרוע לא משתלם. שפוקלאק, עם המעשים הרעים שלה, מעבירה בעצם מסר חשוב על ההשלכות של התנהגות שלילית: היא מראה לנו שהפעולות המרושעות שלה לא מביאות לתוצאות חיוביות, ולעיתים קרובות הן גם אלה שחוזרות ופוגעות בה בעצמה. ממש מביאה על עצמה קארמה רעה. הדמות הזו למעשה מדגישה את החשיבות של חברות, עזרה הדדית והתנהגות טובה. הזקנה הזו מסתובבת ושרה שיר, שאם אני מתרגמת לעברית, המשמעות היא: מי שעוזר לאנשים מבזבז את זמנו, באמצעות מעשים טובים אי-אפשר להתפרסם. כמה כואב שהסיפור הזה והדמות הזו מזכירה לנו את הכנסת, את המשכן הזה, ומעבירה בדיוק את המסר של השיר הזה. אתם יכולים לקרוא לי נאיבית, אתם יכולים להגיד לי שאני תמימה, אבל השיימינג שעברתי השבוע - - תודה רבה. אני כבר מסיימת, אדוני היושב-ראש. - - באמת גרם לי להיות עצובה כל סוף השבוע, אתמול וגם היום. עצוב לי שהדור הבא, דור שלם של ישראלים, גדל על ברכיה של הנהגה שמסיתה, שהיא שלילית ומהללת השפלות וקללות, הנהגה שלא מתגמלת מעשים טובים והתנהגות טובה, אלא מעודדת דווקא התנהגות רעה וזדונית. צ'בורשקה והחבר שלה גנה התנין בנו בית חברות. אז אני קוראת לכם, חבריי חברי הכנסת, בואו נעודד מעשים טובים וניפטר מהכפשות ריקות מתוכן ונשמור על בית הנבחרים כבית החברות ובית של דמוקרטיה. תודה רבה לך. הלוואי שיתקיימו. חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון,

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, לא הזכרת את הסופר אוספמסקי. תודה, אדוני היושב בראש. אדוני השר עמיחי אליהו, הבנתי שבמסגרת הריכוך, מרכך הכביסה, באמת, אני כבר לא יודעת, מרכך השיער, כל הבלגן שלכם, הבנתי שקיבלת מתנה קטנה כדי שתוכל להצביע בעד החוק הזה, ומעבירים אליך את גבעת התחמושת. איזה יופי. אז עכשיו ממשרד ירושלים זה עובר למשרד המורשת, שאני לא בטוחה, כי אני אף פעם לא מצליחה להבדיל בין המסורת, המורשת, ירושלים. יש הרבה משרדים, אז קצת מבלבל כל העסק הזה. אז הבנתי שסגרת דיל כדי להצביע על זה, וגם הבנתי שהיום בן גביר נכנס לקבינט בתמורה לחוק הזה, וגם השר וסרלאוף הוא משקיף. אז רק רציתי להגיד לכם שאם אתם חושבים שאנחנו לא רואים את הדילים המלוכלכים והמטונפים של הממשלה הזאת, עם ישראל רואה לכם ורואה אתכם, ואנחנו לא נשכח לכם את הגועל נפש שהפכתם את הפרלמנט ואת הממשלה. והחוק הזה, שהוא עוד דיל מלוכלך ועוד ג'ובים ועוד גועל נפש שאתם מכניסים לתוך הפוליטיקה הישראלית, תמיד יהיה עליכם כתם. לא נשכח לכם את זה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, טוב שיש תקשורת חופשית בישראל. כלומר, נשאר משהו ממנה. השרידים ששלמה קרעי עוד לא הרס.

אתמול והיום רביב דרוקר, בתחקיר נוסף, מלמד אותנו איך עבריין מנהל משרד ממשלה. לא התרשמנו במיוחד.

כתוב במקורותינו "מדבר שקר תרחק",

גופשטיין מורשע בהסתה לגזענות, בן גביר אמר: הוא לא נותן חלק בפעילות הלשכה. ראינו איך הוא נוטל, ובעיקר בעיקר למדנו מה מעניין את הבן גביר. אז תשמעו, אתם יודעים מה? אם הפשיעה הייתה בירידה, אם הייתה ירידה בפיגועים, אם הטרור היה ממוגר, אם גנבות הרכב, האלימות ברחובות, אתם יודעים מה? בסדר, הוא מרמה אבל לפחות לטובתנו. סיקור חיובי, אבל הוא עובד. אבל זה לא המצב, חברים. את התוכנית היחידה שעבדה פה במדינה בעשור האחרון נגד הפשיעה הערבית הוא סגר, כל מדדי הביטחון הלאומי ירדו, והרי הוא לא דואג באובססיביות לטפל בענייני המשרד שלו. מה הוא עושה? נלחם, נלחם בבית המשפט, נלחם בתקשורת. המצב כל כך עגום, שאפילו כשיש מה להסתיר, כשיש תחקיר, כשרואים לך הכול, הכול מסריח, יש חשבון יפה? יש לקיחת אחריות? יש מצפון? חשיבה מחדש? מה פתאום. הרי הבעיה היא דרוקר, השמאל, לא התחקיר, לא העוול שעשית. מעסיקים עיתונאי, איזה שם מקורי, עופר כהן,

עם גילוי נאות, הבן אדם עובד במקביל בכלי תקשורת,

אבל אנחנו כשרים, זה השמאלנים, מעסיקים חייל בצה"ל בתור דובר בזמן אמת,

זה בסדר, הם קטנוניים איתנו. זה מזכיר, אתם יודעים את מי? את מירי ותחקיר היהלומים. מישהו ראה שינוי? מישהו ראה תחקיר?

השליח אשם. מישהו יעשה פה חשבון נפש? בחיים לא. אתם יודעים מה?

לפחות נגיד מילה טובה. היו בממשלה הזו שלושה אנשים שברגע מסוים במלחמה הזאת התביישו קצת: גלית דיסטל, שוויתרה על המדפסת במשרד ההסברה, אבי מעוז, אתם מאמינים? אפשר להגיד עליו משהו טוב באיזה רגע מסוים, ויתר על הסגן, ואתם יודעים מה? מיכל וולדיגר, סגנית שר אוצר, הבינה שהיא לא עושה כלום, היא התפטרה. אז אומנם שלושה צדיקים בסדום, אבל איזה סדום? אני רוצה להזכיר ש-400 יום למלחמה, אבל יש לנו,

שר מורשת,

עמיחי אליהו? שר מסורת. אין פה אף אחד שיודע מה ההבדל. שרה למעמד האישה, שר לשיתוף פעולה אזורי, שר למשימות אזוריות, שר לחוסן לאומי, שר חינוך אקסטרה רק לחרדים, שר תפוצות ועוד מיותרים. אז תודה לדרוקר. כנגד המתקפות על התקשורת החופשית, עם תוכניות שמזכירות מסלול לצפון קוריאה, אני רוצה לומר לך,

ולכל שומרי הסף, תמשיכו. תודה רבה לכם.

חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מוותרת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מוותר? מדבר? אה, יופי. ראיתי הרמת ידיים, בדרך כלל הרמת ידיים זה ויתור.

יותר אקוטי: רוצים לשקם את הצפון והדרום, אחרי מלחמת לבנון השנייה הקמנו את רח"ל, בדיוק רח"ל הייתה אמורה להתעסק בזה. בנוסף יש לנו את הרשות לפיתוח הנגב והגליל, ובנוסף עכשיו הקימו לנו מינהלת הדרום ומינהלת הצפון, ועכשיו בנוסף הביאו גם שר הממונה על המינהלת. ומה קורה עם שלושת הגופים? כולם מנטרלים אחד את השני. אחד נמצא בנגב וגליל, וזה שייך כביכול לבן גביר, וסמוטריץ' דואג שהמינהלות יגיעו למשרד האוצר. כבר אנחנו רואים שני שרים נכבדים נלחמים על התקציב, על הסמכויות. כך יוצרים ביורוקרטיה. מה שקרה באמסטרדם זאת בדיוק אותה דוגמה. יש לנו ביצור, הממונה על הביטחון של הקהילות היהודיות, ויש לנו כמובן לוט"ר, ויש לנו משרד התפוצות. ביצור לא מעדכן את לוט"ר, משרד התפוצות לא דואג שכל הידיעה הזאת תגיע למעלה למעלה. בסוף אנחנו רואים את התמונה של ליל הבדולח במאה ה-21. אדוני היושב-ראש, כל הסיפור הזה מזכיר לי,

אני חייב לספר לך, היית פעם שר האוצר, בדיחה של יגאל הורביץ ז"ל, שהיה שר האוצר. ככה הוא מספר, פעם סיפרתי. כשהקימו את קרן קיימת לקחו איזשהו בחור נמרץ ואמרו: תהיה יערן. אמרו שהבחור עובד קשה, בואו ניקח נהג שיסיע אותו. לקחו נהג.

יש שני אנשים עובדים קשה, ניקח טבחית שתבשל. אמרו: שיש כבר שלושה אנשים, ניקח מנהלת חשבונות. לקחו מנהלת חשבונות. אחר כך אמרו שיש כבר ארבעה אנשים, צריך מנהל. לקחו כבר מנגנון שלם. בסוף אומרים: ניפחנו פה כוח אדם, צריך לקצץ. את מי קיצצו? את היערן, וכל השאר נשארו. זאת בדיוק השיטה שבה עובדת הממשלה הזו. אין לי פשוט,

מושג איך אפשר לנהל אפילו שיקום של הצפון והדרום כשווסרלאוף ממונה על רשות הנגב והגליל, אלקין עכשיו על המינהלות ויש לנו רח"ל באמצע. כולם כרגע יוצרים ביורוקרטיה וכולם נלחמים על מרחב המחיה. ככה לא בונים חומה, ככה לא משקמים לא את הדרום ולא את הצפון. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. חבר כנסת גלעד קריב, בבקשה. גלעד, בקצרה. לאן אתם ממהרים? אנחנו לא ממהרים - - - לא בצד שמאל, רק בצד ימין.

בגלל שאתה רפורמי עוד כשהיית - - - לך את השעון. אדוני, אפשר לאפס?

לא, לא הוצאתי מילה.

התחלת לדבר.

אדוני, לא התחלת לדבר. אל תדבר איתי, דיברת איתם. לא, לא דיברתי איתם. אפשר בבקשה לאפס לי את השעון? אדוני, אפשר לאפס את השעון? אתה מבזבז את הזמן שלך. אדוני, אתה מוכן לאפס לי? היועץ המשפטי, אפשר בבקשה לאפס את השעון?

הוא התחיל לדבר איתם, מנהל שיחה איתם, מעכב את כל המליאה. אדוני, אתה מוכן לאפס את השעון?

אדוני היועץ המשפטי. אני עוד לא התחלתי את הנאום. בשביל זה אתם פה במליאה. אדוני המזכיר. יש טעם בנוכחות יועץ משפטי במליאה? לא התחלתי לדבר. שאלת אותם לאן הם ממהרים. אדוני, לא שאלתי אותם. העירו לי לא לגעת במיקרופון. זה כתוב בפרוטוקול. אתה מוכן בבקשה לאפס, אדוני? נו, זה נראה לך הגיוני, אנחנו בגן ילדים, אדוני? נו, ברצינות. אפשר? תודה. תאפס. אה, הוא עצר לך את השעון, אז תדבר.

בוא תאפס. אני אתחיל לדבר שלוש דקות ואני ארד, אדוני היושב-ראש. אני אתן לך שתיים. לא, אדוני. אני מבקש מהיועץ המשפטי - - - אתן לך הארכה. חבר'ה, תקשיבו, זה גן ילדים, אדוני. אתה לא רוצה לדבר, אתה לא חייב. אני רוצה, אני רוצה. אדוני, לא התחלתי את הנאום. אל תעשה לי קרקס פה. אני עושה לך קרקס, אדוני? אני רוצה לומר את הדברים על הצעת החוק. כן. אתה משתדל ואתה מצליח לעשות קרקס. סליחה, עכשיו אני אומר לך. יש לך שתי שניות להחליט. אתה רוצה להמשיך או לא? זה הכול, בזה נגמר העסק, לא מתווכח איתך. אתה יכול לא להתווכח איתי, בסדר גמור. אני מבקש התערבות של היועץ המשפטי. - - - הכול בסדר, יש יועץ משפטי, אני אגש. לא, זה אי-אפשר. תקשיב למזכירת הכנסת. תן לו את שלוש הדקות שלו. עזוב אותך, נו. מה קורה? בסוף הרפורמי ניצח.

תודה. אוה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדי השר, בואו נעשה רגע סדר בהצעת החוק שאנחנו מדברים עליה, מכיוון שיש פה פשוט דיסאינפורמציה מוחלטת. כרגיל, שרי הממשלה, נציגי הקואליציה, חבר הכנסת המציע, מכובדי חבר הכנסת מלול, אתם כמובן תמיד מנסים לכסות על הכוונה האמיתית אז מביאים את הדוגמה של הרבנים יוצאי אתיופיה מקהילת ביתא ישראל או את הקייסים, שהם לא במעמד של רבנים, מדברים על הרבנים בהתיישבות העובדת באותן מועצות אזוריות שאין בהן מועצות דתיות. עכשיו, הינה אני אומר לך: אם מטרת החוק היא להסדיר בחקיקה את הפרקטיקה שנוהגת כבר הרבה מאוד זמן, שבמקומות שבהן אין מועצות דתיות המדינה מממנת ב-100% את כלי הקודש, או שמדובר על הסדרת המימון לסקטורים מיוחדים של עובדים במערך שירותי הדת, כמו הרבנים יוצא אתיופיה, בבקשה. אבל זה לא מה שעניין אתכם. למה אני אומר את זה? כי אתם טרחתם לכתוב בהצעת החוק שהתקציבים הנוספים יכולים ללכת למקומות שבהם אין מועצות דתיות, אבל גם למקומות שבהם יש מועצות דתיות. ברגע שעשיתם את זה השורה התחתונה ברורה, כקומה נוספת לתקצוב שמוסדר בחוק שירותי הדת היהודיים, דרך המועצות הדתיות, אתם תוכלו להוסיף עוד תקנים למועצות דתיות שהתקצוב בהן מוסדר. זה מה שהיה עד היום, זה מה שהיה עד היום. לא, לא היה, לא היה. אתם בונים כאן מסלול עוקף תקציב. יש את דרך המלך, חוק שירותי הדת היהודיים. דרך אגב, בכל תחום, למשל ברווחה, המדינה שמה 75% והרשות המקומית 25%. רק בשירותי הדת היהודיים הרשות המקומית שמה 60% ולפעמים גם יותר, והמדינה שמה 40%. אז לא מספיק שאתם עושים את זה, אתם בונים גם עכשיו מסלול נסתר לעוד תקצוב, כדי שבמקומות שמעניינים אתכם, בלי קריטריונים, בלי תקנות, מכוח כספים קואליציוניים אתם תיתנו עוד עשרות ג'ובים לרבנים ולבלניות, כאילו אין מסלול להסדיר את התקצוב של הבלניות. אם רציתם חוק באמת הייתם צריכים להסיר ממנו את המקומות שבהם שירותי הדת מוסדרים במועצות דתיות. לכן, כל הנאומים שלכם הם הסוואה לחוק הג'ובים.

חוק הרבנים הקטן, חוק הג'ובים הגדול. תודה רבה. חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, בואו נדבר על זה שבזמן מלחמה מעבירים תקציב שכולו פוגע בציבור המשרת כדי לתקצב את הציבור המשתמט. אני גם רוצה ללכת טיפה אחורה. מה היה לנו גם בשנה הזאת, הכול בזמן מלחמה? ביטלו את סבסוד הצהרונים, העלו את מחירי החשמל ברפורמה שקראו לה מס פחמן, אך היא רחוקה מלהיות הדבר הזה. מעלים את המע"מ ל-18%, מה שאומר שמרבית הציבור ישלם יותר במס רגרסיבי. עכשיו בתקציב הנוכחי מעלים את מס הבריאות, את המס לביטוח לאומי, מקפיאים את ההנחות למעונות להורים העובדים כדי לממן הנחות להורים לא עובדים, יותר נכון אבות לא עובדים, שלא מוכנים להתגייס או להיכנס לשוק העבודה. לא פחות מזה, גם מעלים את מחיר התחבורה הציבורית ל-8 שקלים. וכל זה בשביל מה? כדי לתחזק קואליציה של השתמטות? כדי לתחזק בייס ומקורבים והוצאות מיותרות בזמן מלחמה? הדבר הכי הגיוני בזמן מלחמה הוא להצמיח את המשק. תקציב שלם ללא מנועי צמיחה, אחרי שעבר תקציב קודם ללא מנועי צמיחה, ותגידו, איזו מדינה תהיה פה ביום שאחרי? מי בדיוק אמורים להחזיק את הכלכלה הישראלית ואת המשק ביום שאחרי? אני רוצה להזכיר לכל הבוזזים ולכל מי שנדמה להם שתקציב המדינה הוא פרה חולבת שתיתן ותיתן ותיתן, כלכלה ורווחה חד הן. כשאתם מחסלים את הכלכלה הישראלית, אתם פוגעים בשירותים החברתיים והחיוניים של כולנו. כשאתם מקצצים במשרד החינוך 600 מיליון שקלים, בתקציב הזה, מתקציב ההשכלה הגבוהה והחינוך הכללי, כדי לשים מבסיס התקציב רזרבות בצד לחינוך ללא ליבה, לרשתות מפלגתיות חרדיות, אתם חורצים את גורל המדינה. תודה רבה. ואני רוצה להגיד לכם, זה לא יצליח.

מדינת ישראל תצא מזה.

אתם תיזכרו לדיראון עולם ככתם על המקום הזה. אנחנו נשקם, נרפא ונתקן. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ערנית, אתה האיש, אמר נתן הנביא לדוד המלך בפרשת בת שבע, כבשת הרש.

כמסופר, הבין את כשליו המוסריים והצטער עליהם.

נתניהו, לא מבין את הבעיה, וודאי לא מצטער על כשליך.

נתניהו, שבמקום לקדם את הצעתך להשבת החטופים, הצעתך, אתה הבאת אותה, מצאת דרכים נלוזות לפגוע בסיכוייה להתגשם. החמאס הוא אכן הנבל העיקרי. אבל אתה ראש הממשלה שלנו, וממך יש לנו ציפיות. אתה האיש, נתניהו, שמאשים את העולם בכישלונות שאתה חלק מהם. אתה האיש שתמיד מתהדר בהצלחות ומתעלם מהטעויות.

נתניהו, שנמנע מקידום יעדי מלחמה מוצהרים, שאתה קבעת, כיוון שמימושם יזעזע את ממשלתך. אתה האיש, נתניהו, שבמקום לחתור לחוק גיוס צודק, מקדם טריקים ושטיקים נכלוליים. אתה האיש שבזמן מלחמה ממשיך בדרך הנלוזה של הפרד ומשול,

אתה האיש שמעוות אפילו את דרכו הלאומית הליברלית של הליכוד שלך. אתה האיש שלא מוכן לשלם את המחירים הגבוהים שאתה עצמך נקבת בהם במתווה שהצעת, אתה הצעת, לקבינט המלחמה לשם השבת החטופים. אתה האיש שמתעלם מהשבר העמוק, מהתסכול, מהכעס, מהחרדה ומהייאוש, חס וחלילה, שפוקדים מיליוני ישראלים. אתה האיש, אדוני ראש הממשלה, אתה ראש הממשלה של כולם, ואתה מתפקד בפועל כראש ממשלת הקואליציה בלבד. תודה רבה. חברת אפרת רייטן מרום; חברת הכנסת טלי גוטליב, חבר הכנסת עודד פורר אינו נוכח, אה, אתה מדבר? סליחה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת עודד פורר,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, יש לי שאלה ליושב-ראש הקואליציה. חבר הכנסת אופיר כץ, אני חייב להבין, בשביל זה נלחמת להגיע לכאן? בשביל זה נלחמת להגיע לכנסת, בשביל להעביר כאן את חוק הג'ובים של ש"ס?

נלחמת, עברת בחירות,

בשביל להעביר את חוק הג'ובים של מלכיאלי? זאת הייתה המטרה שלכם? ויש לי שאלה גם לציונות הדתית. חברי הכנסת מהציונות הדתית, מי שכרגע מנהל את הישיבה אמר שאתם האידיוטים השימושיים, אתם האידיוטים השימושיים בעניין חוק השתמטות.

אמר?

הוא אמר שהם האידיוטים השימושיים של האופוזיציה בעניין חוק ההשתמטות. אז אני שואל אתכם: האידיוטים השימושיים של מי אתם, כשמעבירים את חוק הג'ובים הזה של ש"ס ויושבים במחשכים אחר כך גפני ומלכיאלי כדי לסגור איך יחלקו את הג'ובים במועצות הדתיות, שהציבור הכללי ישלם? מי האידיוט השימושי של מי? על מה אתם נלחמים פה?

למען חיילי המילואים? אתם יושבים פה בלילות למען אלה שנמצאים כבר 300 ו-400 ימים? למען אלה שהעסקים שלהם קורסים? בשביל מי אתם מגיעים לכאן טרוטי עיניים? חבר הכנסת דנינו, היה שווה? היה שווה להתמודד לכנסת בשביל להגיע לכאן ב-2:00 ולהצביע על חוק הג'ובים של ש"ס?

זאת המטרה של הממשלה? את זה אתם מקדשים, את זה אתם מקדשים? את חוק ההשתמטות אתם מקדשים? הוא לא יודע מה זה מילואימניק. תסביר לו. על מה אתם נלחמים כל הזמן? אתם מדברים איתנו כאן על ביטחון, ואתם מדברים איתנו על ניצחון, ואתם מדברים איתנו על ההכרעה. אבל ברגע האמת אתם הופכים להיות האידיוטים השימושיים של גולדקנופ, וכשצריך, אתם האידיוטים השימושיים של מלכיאלי, וכשצריך, אתם האידיוטים השימושיים של אריה דרעי. כי במקום שאתם תשרתו את האזרחים שלכם, הפכתם להיות המשרתים שלהם, אתם עובדים אצלם. הליכוד הפך להיות המפלגה שעובדת אצל ש"ס. הליכוד עובד אצל אריה דרעי, הליכוד עובד אצל גולדקנופ. גולדקנופ נכנס לראש הממשלה, אומר לו: או שיש חוק השתמטות או שאין תקציב. אז מה קורה? יש חוק השתמטות. כינוסי-כינוסים, איך נצליח לפטור עוד אנשים משירות צבאי כדי שמישהו אחר ישרת.

כשאתם מצביעים, לוחצים על הכפתורים, תנסו להיזכר למה רציתם לבוא לבניין הזה.

השר מלכיאלי, אתה מסכם? שאלתי את חבר הכנסת מלול, והוא כיבד את השר.

לשניכם יחד? כמה דברי חוכמה אתה עוד יכול להגיד כאן?

חבריי חברי הכנסת, אמר רון כץ, חבר הכנסת רון כץ: מלכיאלי, תעלה, תגיד: ניצחנו, סיפורים. אני רוצה להגיד לך מי ניצח.

עם ישראל, הציבור, שמחובר למסורת, שרוצה שירותי דת, הבלניות שעושות עבודת קודש, לא שלך - - הוא רוצה שירות צבאי קודם.

- - עבודת קודש הן עושות, ורוצות נשים צדקניות,

ללכת למקווה, ואין להן בלניות בגלל שכל מיני פקידים במשרד האוצר החליטו שמשרד הדתות כן יכול לממן או לא יכול לממן, הן ניצחו. הוא רוצה שירות צבאי קודם. השר. אמרתי פעם בכנסת - - - - - - רגע, גברת. אמרתי פעם בכנסת כאן שהצעות חוק כאן, צריך לנקד אותן. כל התוקפים כאן, אף אחד לא הבין את החוק.

לא הבנת. אין פה לא ג'ובים ולא מינויים. ערבוב בין ארבעה וחמישה חוקים ביחד. בגלל זה גפני - - - הצעת חוק שאין לה עלות. אין לה עלות.

אין להצעת החוק הזו עלות. - - - אתה מתבלבל עם החוק של קרעי. אז אני אענה לך. פעם מישהו שאל, סימון, תקשיב. כמה יש? כמה מה?

אין עלות. מי קובע כמה רבנים יש? משרד האוצר. מי קובע? לא, זה לא החוק הזה. כמה תקנים? לא אני.

שר האוצר.

ויש לך קשר איתו?

אבל זה לא החוק הזה. לא, אבל יש לך קשר איתו?

אני סומך על זה שתסתדרו. אבל זה לא החוק הזה. שאלנו את המציע. זו הצעת חוק פרטית, שאלנו אותו כמה? הוא אמר נשאל, אני לא יודע. הוא אמר: נשאר פתוח. זה מה שאמר המציע. מה, המציע לא יודע מה הוא הציע?

סגלוביץ' - - - המציע לא הבין? רגע, המציע לא הבין את החוק שאתה מסביר לנו אותו? החוק הזה לא עולה כסף. אבל יש תקנים. לא, לא.

תסגרו ביניכם. תקשיב מה אני אומר לך. סימון, תקשיב. על מה ההצעה?

אתה לא יודע? אני יודע. אני אומר פה, אני אומר, שהוא טעה. אם הוא אמר את זה, הוא טעה. אז אם אתה השר, כמה זה עולה? הוא לא עולה. הוא לא עולה? הצעת החוק הזאת לא עולה כסף. אז מה? אז אני אסביר. סימון, פעם מישהו אמר,

תקשיב כי זה עונה לשאלה שלכם, איך נח בנה תיבה? הרי הוא היה עיוור. אתה יודע מה התשובה? הוא לא היה עיוור. אתה מחליט שהוא היה עיוור ואתה שואל איך הוא בנה תיבה. החליטו שזה חוק ג'ובים, החליטו שזה עולה כסף, אז כולם שואלים מה? במלחמה? וזה לא מתאים וסיפורים. עכשיו עודד בחור פיקח, אני אומר לך. הוא יודע שמה שהוא אמר כאן זה לא נכון, הוא יודע את זה. ג'ובים של מלכיאלי והוא יעשה, הוא יודע שזה לא נכון. אבל מה? כל מי שקרא את ערוצי התקשורת מצטרף למקהלה. אז מה החוק הזה? אז למה גפני כל כך - - - גפני אמר שזה ג'ובים. שאלה טובה, אני גם מוכן לענות עליה. אבל לא זה הדיון פה.

צורך, מיכאל. - - - למה האוצר נגד? האוצר לא נגד, האוצר תומך. האוצר אומר שזה לא עולה כסף. איך זה לא עולה כסף?

אני אענה לך. אתה ממנה רב, אתה משלם לו כסף. אבל החוק הזה לא ממנה רב, בליאק. בליאק, תקשיב לי. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק - - - שר ההשתמטות נכנס.

אל תשכח לברך. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכול נהיה בדברו. אמן. איזה אמן, כאילו אמרתי הלוואי שהחוק הזה יעבור. - - - - - - בליאק. 7,000 הצווים שהוצאו לחרדים הוקפאו. שר ההשתמטות הקפיא 7,000. אבל לא זה הדיון עכשיו. אבל למה אתה לא מברך אותו?

רק על מה שאתה רוצה לדבר. למה אתה לא מבריך את שר ההשתמטות על כניסתו למליאה? קודם כול, אני רוצה לברך אותך, שתבין את החוק.

שאתה לא מבין.

אבל אתה לא מבין. אני יודע מה אני מבין ומה אני לא מבין. מה החוק אומר?

כולכם במקהלה שהחוק עולה כסף. לא הבנתם את החוק. החוק הזה למעשה חוסך כסף.

חוסך. היה כאן מישהו שאמרתי לו, מישהו פעם - - - אתה קובע תקנים. בוא, בוא, אני אגיד לך.

ואז אתה תקבל על זה כסף. ראית איך הבנו? אתה יודע שיהודה היום עלה לשידור ואמר שהחוק יעזור לרבנים אתיופים ולקייסים.

אז ואללה, קייס זה רב אתיופי.

יש רבנים ויש קייסים.

קייסים זה רבנים אתיופים.

עוד טעות, מירב. הינה, יש פה את פנינה. יש רבנים - - - יש לי מספר בשבילך, 7,000. 9,000. 7,000 צווים שהוקפאו. מלכיאלי, למה האוצר התנגד?

האוצר תמך בזה. הוא יזם את זה. 7,000 צווים שהוקפאו על ידי שר ההשתמטות החדש.

אנחנו הבנו שאתם תשבו עם האוצר לקריאה שנייה ושלישית. לא, זה לא נכון.

אני אומר לך. מאיר, נשמה, אני לא יודע מי אמר לך את זה. זה לא נכון. עמד פה המציע ואמר: זה לא מהכסף של המועצות, זה מהכסף של המשרד.

וזה לא עולה כסף, אני אסביר.

אם תקשיב, תבין. מהכסף של המשרד, זה לא עולה כסף. מיסטר שטרן, אם אתה תקשיב אתה גם תבין. אני אסביר. במשך 70 שנה, תקשיב, בסוף תבין. מאיר, תקשיבו, 70 שנה משרד הדתות מעביר כספים לרשויות מקומיות שאין בהן מועצה דתית.

אז למה בחוק כתוב, זה עובד גם במועצות דתיות. תפסיקו לשקר. החוק קובע שזה יהיה גם במקומות שיש בהם מועצות דתיות. שמה? במקום שיש מועצות דתיות מסלול התקצוב הוא חוק שירותי הדת היהודית. נהדר. אבל אתם רוצים עוד מסלול. אני רוצה את זה? אתה לא מכיר את החוק.

אני רוצה להסביר לך מאיפה זה הגיע. אתה לא יכול לדבר על מאיפה זה הגיע, תקרא את החוק. חבר'ה. תקרא את החוק. אתה קראת את החוק? אני - - - תקרא את החוק. אני עונה פה, והמציע פה. תקשיב - - - המציע לא ידע לענות על השאלות. לכן אני פה, לענות לכם.

אבל אתה לא המציע. אם תקשיבו אתם תקבלו תשובות. חבר'ה, אתם מקשקשים, תקשיבו.

אם תיתנו לדבר - - - וגם כששמעתי את יהודה היום, וגם - - - לא הבנתי. אז בשביל זה אני פה, להסביר לכם. אבל זה לא עובד, ההסברים. חבר הכנסת מלול לא בא לכאן לומר שהחוק הזה עולה כסף,

- - - אתם רוצים לקבל הסבר? כן. במשך 70 שנה משרד הדתות מימן בלניות,

רבנים ועוד, במקומות שאין בהם מועצות דתיות דרך הרשות המקומית. איפה הצווים? איפה הצווים?

סליחה, חברי הכנסת רוצים לשמוע את השר. הגיע מבקר המדינה ואמר שלמשרד הדתות אין סמכות להעביר כסף לרשות מקומית, אלא רק למועצה דתית.

ב-70 השנה שהעברנו זה היה לא תקין. שאלנו את משרד האוצר, שבעצם בא לאכוף את החוק הזה, אז מה נעשה? הם אמרו אוקיי, במקום להקים מועצה דתית תשנו את החוק כדי שתוכלו להעביר כסף גם לרשות מקומית. כלומר, התקציב של המשרד, שקיים, שעובד, יעבור דרך הרשות המקומית במקום שאין בו מועצה דתית. זו הצעת החוק. אבל זה לא החוק, זה לא החוק. אבל זה לא החוק, מלכיאלי. זה החוק.

תודה רבה, אדוני השר. - - - חברי הכנסת, חברי הכנסת, הדיון במליאה הסתיים. נעבור להצבעה על הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 28) (הסדרת שיטת התקצוב למועצות הדתיות ולרשויות מקומיות שאין בהן מועצות דתיות), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. ההצבעה תהיה שמית. מזכירות הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שרוצים להצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, לא משתתפת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו,

אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכירות הכנסת, נא לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו במליאה שרוצה להצביע ועוד לא הצביע? תמה ההצבעה. מזכירות הכנסת, נא לסכם. 52 בעד, 38 נגד. אני קובע כי הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 28) (הסדרת שיטת התקצוב למועצות הדתיות ולרשויות מקומיות שאין בהן מועצות דתיות),

אושרה בקריאה ראשונה, ותחזור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה

הנושא הבא על סדר-היום, חברי הכנסת: הודעת הממשלה על העברת סמכות מראש הממשלה לשר המורשת. אני מזמין את שר המורשת אליהו להציג את החלטת הממשלה. חברים, אדוני היושב בראש, חבריי

מ-2015 עד 2018 נמחקה בשיטתיות המילה "ניצחון" ממסמכי היסוד של צה"ל. טוב שבאתם, באמת. זה שקר,

זה שקר. מ-16 אזכורים זה ירד לשבעה.

יש לך צבא אחר, אדוני השר? זו לא רק מחיקת

ועדת אגרנט זיהתה כבר את התופעה הזאת. פקודות מעורפלות, ביטויים חמקמקים, לבלום, להתקדם בזהירות. תתבייש לך, בושה. אלה לא סתם מילים רפות.

זאת תוצאה ישירה של ההתנתקות מהמורשת. בושה, בושה, בושה, בושה.

חבר הכנסת הרצנו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בושה, בושה, בושה, בושה, בושה.

חבר הכנסת שטרן, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת.

שנאה, מורשת של שנאה, זאת המורשת שאתם מאמינים בה. אתה שר מתועב. חברים יקרים - - - נא ללוות את חבר הכנסת שטרן החוצה. יופי, גם הם. אני מתבייש בך. נא ללוות את חבר הכנסת שטרן החוצה. חבר הכנסת קרויזר - - - לדבר על הצבא, ואתם יושבים ושותקים כולם? חבר הכנסת דוידסון. הצבא שלנו הוא קדוש. חבר הכנסת דוידסון, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. החיילים שלנו הם קדושים, ומי שינסה לחנך אותם ולנתק אותם מערכים ומהמורשת לא יצליח. חבר הכנסת דוידסון, אתה לא שומע אותי. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה לא הצלחת

מחובר למורשת, ככה זה נראה. חברים, אני מקריא את החלטת הממשלה: אדוני היושב-בראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד ואפילו שמח להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכות הנתונה על פי חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה בגבעת התחמושת, מראש הממשלה לשר המורשת. כבוד גדול. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה מהכנסת את אישורה של הכנסת להחלטה זו. תודה רבה, חברים. תודה רבה. רד, רד, רד, רד. נעבור לדיון האישי. חברי הכנסת, סיימנו? נעבור לדיון האישי. רשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. אני רוצה לשאול גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה, חברי כנסת שנרשמו - - - - - - שנייה,

שנייה, שנייה, שנייה. - - - שנייה, שנייה. חברת הכנסת מירב בן ארי, יש הסכמה בנושא? לא, אין הסכמה. לא, אין הסכמה.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, תהיה במקום, אני מסתכל והולך. רוצה לדבר? סליחה, כל הרעשנים. סליחה, לא? לא רוצה לדבר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, חבר הכנסת עופר כסיף, כבר לא יכול לדבר בין כה, חבר הכנסת אלעזר שטרן, לא? הוא לא יכול לדבר. אחרי 00:00 הוא לא יכול לדבר. סליחה, חבר הכנסת שטרן, אתה יכול להיכנס רק להצבעה, לא? לא החזרתי אותו. חבר הכנסת שטרן, קראנו בשמך בטעות. אבל הוא החזיר אותו.

סליחה. לא, אבל הוא פנה אליי.

הוא כן פנה אליי.

לא מכיר. הוא פנה אליי. הוא פנה אליי בשמי.

הוא פנה אליי בשמי. לא פניתי אליו ולא שום דבר. הוא פנה, הוא הזכיר את שמי. אתה צריך לכתוב בקשה בכתב, שטרן.

לא, זה לא קרקס פה. חבר הכנסת רם בן ברק. הוא קרא לי. חבר הכנסת רם בן ברק, רוצה לדבר? לפי מה זה הולך טעות ולא טעות? הוא קרא לי.

אתה קראת לי.

אפשר לשבת באותה מידה, אותו מחיר. - - - מה הבעיה, תנו לו לדבר.

מה הבעיה? תנו לו לדבר. לא. אתה לא אמור להיות במליאה. תנו לו לדבר. אתה לא במליאה, אתה לא אמור להיות במליאה.

חבר הכנסת רם בן ברק, אתה רוצה לדבר? אבל הוא קרא לי. אבל כבר אמרתי לך - - - אחרי זה.

חברת הכנסת יסמין פרידמן. חברת הכנסת מירב כהן, רוצה לדבר? - - - יש שמות,

חברת הכנסת קארין אלהרר, לא, חבר הכנסת ירון לוי לא. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי - - - - - - למה אתה לא יכול לדבר? בגלל שהוא הוציא אותי קודם. אבל מותר לו לדבר.

- - - חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי אמרה - - - את רוצה לדבר או לא, חברת הכנסת הרכבי? אני צריכה לדבר, לא? את רוצה לדבר, כן. לא רוצה, אז לא.

יש מקום, אין שטיחים. - - - אתה אוהב פרקט.

ואתה - - - יש לי שטיח בכניסה

// שב הסתיו עם כובד ענניה / לעטוף אפור את כל גניה / והחורף את שמורות עיניה / הבוכות יסגור. // שב החצב לבן לפרוח / שם בדרך יחידי / והיסמין ישיב ניחוח / שדות הזמן שלה, האבודים". נתן יונתן. בית יקר, שיהיה לנו יום טוב.

תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת במקומה. חברת הכנסת מירב בן ארי, את מדברת? איפה שר המורשת? תשמע. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, לאור ההצלחה שלך במורשת קיבלת היום את גבעת התחמושת. אני שאלתי כמה רבנים זה גבעת התחמושת. הרי בינינו, לא היה סיכוי שהיית מקבל את גבעת התחמושת אם הם לא היו מקבלים את הבלניות והרבנים שלהם,

הרי מה הסיכוי שייתנו למישהו שרצה להפיל פצצת אטום כש-241 חטופים, שייתנו לו את גבעת התחמושת? מה הסיכוי? מה הסיכוי? אין סיכוי. אבל במסגרת העסקנות העלובה שלכם, זה מקבל רבנים-בלניות, ואתה מקבל את גבעת התחמושת, וחושב שכולם מטומטמים.

אני אומרת לך,

יעני, אני מסתכלת לך בעיניים: גם אתה, כשאתה חושב על זה, תחשוב על זה באמת, אין שום סיכוי בעולם שלאור המשרד המיותר שלך, מבזבז הכספים שלך, היית מקבל היום עוד ג'וב אילולא הקואליציה הרקובה הזאת, שכל מה שהיא חושבת זה איך לרצות את הבוס שלך, שאפילו לא טרח להגיע היום לראות אותך זוכה בגבעת התחמושת. כי בן גביר ישן, הוא מנמנם עכשיו, והוא לא רואה את ההצלחה המסחררת שלך. - - - הוא בהתייעצות - - - חביבי, בוא, בוא. בינינו, בינינו, אבל רק בינינו, אם לא החבר'ה, מלכיאלי והרבנים והבלניות, כנראה שהיית מקבל היום לונה פארק ולא גבעת התחמושת. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון. מה כואב לך על הבלניות, מה כואב לך? את לא רוצה שבלניות יקבלו משכורת?

מה קרה?

חבר הכנסת נאור שירי? אתה צריך לעלות ולהתנצל על איך שדיברת על גדי איזנקוט. חבר הכנסת שירי, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. מה קרה - - - שונא יהדות - - - אתה צריך להתנצל על איך שדיברת על גדי איזנקוט. זה מה שאתה צריך להתנצל. תתביישו לכם. מה שעשית לאב השכול פה, לעולם לא נסלח לך. תתביישו לכם. חבר הכנסת מאיר כהן.

שעלית ואמרת עליו שהוא תומך טרור. תתבייש. לא אמרתי דבר כזה. שקר. חברת הכנסת מירב בן ארי.

לאב שכול, לרמטכ"ל בצה"ל.

- - - חברת הכנסת - - - זה שהצגתי בפניכם - - - כבוד השר קרעי, אני מבקש, אם אפשר להמתין עם זה. תודה רבה. - - - שרף היום את התא שלו - - - כי הגיעה שוטרת עם בושם.

אז הוא שרף את התא שלו. חבר שלך, עמירם בן אוליאל. עוד תומך טרור - - - - - - - - - זה מחבלים. היא תומכת טרור?

לא נלמד את חיילי צה"ל מה זה ניצחון - - - - - - תקשיב, אתה שר בממשלה, ואני יכול להגיד לך, תשתוק. תשתוק ותיתן לי לדבר. שתוק ותן לי לדבר.

- - - מה זה ניצחון - - - אתה היחיד שלא מבין.

הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה בין כה וכה לא יכול לדבר, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, חבר הכנסת יוסף עטאונה, חברת הכנסת

היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, זו דוגמה לשר בממשלת ישראל. אני מדבר אליכם, אני מדבר אליך, חבר הכנסת רביבו. השר הזה, שמייצג את ממשלת ישראל, עולה כאן על הדוכן, מקלל, מנאץ את חיילי ולוחמי צה"ל, בשם הפטריוטיות או אני לא יודע מה. - - - כדאי שתקשיב, זה שר שלך. השר ברקת, אתה היית כאן, ואני יודע שאתה עסוק ומסתכל בטלפון אבל אתה היית כאן ושמעת אותו. - - - אל תעשה לי כך. כשהוא עמד פה על הדוכן לא אמרת לו "תשב בשקט". ואני אומר לך שביום שאתה לא תריב את ריבם של חיילי צה"ל, כמו שאתה לא עושה, והשר שלידך, שניאץ ושיקץ במשך שנה שלמה, אני לא אמרתי לך להגיד מילה רעה על אף אחד מהם, אבל כן להגיד שכך לא מדברים. ואתה לא יכול לשבת שם בשקט ולהגיד שכך מדברים. שר בממשלת ישראל הוא חלק ממך, זו האחריות המשותפת שלך על הדיבור שלו. - - - וזה שאתה אומר לי שאני אהיה רגוע, אני לא אהיה רגוע עד שאני אראה אותך עולה על הדוכן הזה ואומר את הדברים הפשוטים והנכוחים, שאנשים מסוכנים וגזענים, גם אם הם שרים, אתה לא מקבל את דבריהם. אתה לא יכול לשבת שם ולהגיד לי להיות בשקט - - ההצגות שלכם פה לא עוזרות לכם, סגלוביץ' - - - - - בזמן שאתה יושב פה ויושב בשקט, ושלמה קרעי, שיושב לידך, ניאץ ושיקץ במשך תקופה ארוכה. - - - גלולת רעל על אמת יושבת לידך ואתה שותק. ההצגות שלך, הן לא עוזרות לכם. וכך קורה שדודי אמסלם עולה, וכך כשכל האנשים. אבל כשעולה השר הזה, עמיחי, שר המורשת, זו המורשת שלכם. תודה רבה. לא למחוא כפיים. חבר הכנסת מיקי לוי. המורשת שלכם זה האופוזיציה. - - - סליחה. כבוד השר קרעי, שנייה.

אדוני היושב בראש, זה בדיוק הסימפטום של שר שעולה לכאן, מגדף ומקלל את חיילי צה"ל הגיבורים. זה בדיוק איך שאתם מתייחסים לחיילי צה"ל, זה המשך לכך שעלה פה חבר כנסת ואמר: אנחנו לא ניתן לרמטכ"ל לתת 6% לאותם חיילים. בושה וחרפה. כשאתם ישנים מתחת לפוך, כשאתם ישנים, כשאתם נמצאים בחגים, בשבתות, מג"דים, מח"טים, מ"פים נמצאים בשטח.

הפריפריה שלנו - - - - - ולכן אני אומר לך, את תשתקי. מי ששלח - - - - - רוב החיילים שלנו, שלנו.

חברת הכנסת דיסטל. מי ששלח את הטייסים - - - חצוף.

חברת הכנסת דיסטל. מי ששלח את הטייסים ואת חיילי צה"ל לעזאזל - - - למה אתה לוקח את זה עליך? - - - חברת הכנסת דיסטל, אני קורא אותך לסדר. מי שאמר שטייסים הם לא מלח הארץ - - - - - - חברת הכנסת דיסטל,

מי שבז לטייסים ישב בשקט, ואת בזת לטייסים הגיבורים. - - - ולכן אני אומר לכולכם - - - בזתי לסרבנים. את בזת לטייסים, שבי בשקט.

לסרבנים - - - שקרן - - - אני אומר לכולכם,

שר במדינת ישראל שלח אותם לעזאזל. שקרן. אתה שקרן, שקרן, שקרן. תראה איך אתה נראה, תתבייש. אתה עודדת סרבנות. אתם בגדתם בצבא. החיילים מתביישים בכם.

הבעיה היא שאתם מוטרדים מזה שהערך של ממלכתיות וחיי אדם וטוהר הנשק נמצאים בערכים. זה מה שמטריד אתכם. מה שמסתתר מאחורי השקר שלך, שהשמיטו את ערך הניצחון, שקר מוחלט, זו העובדה שאתה מוטרד מזה שערך טוהר הנשק והממלכתיות וחיי אדם בתוכו. אבל הוא לא מסתפק בזה. הוא מוסיף חטא על פשע. אחרי שהוא משקר על ערכי צה"ל, הוא מעז לבוא ולומר שכתוצאה מהשמטת ערך הניצחון, חיילים לא יודעים להילחם במחבלי נוח'בה בכפכפים. אלה המילים שהוא אמר. אלה המילים. זאת אומרת, חיילי צה"ל - - אדוני השר, תוכל לסכם? - - שאיבדו את חייהם, נפצעו או רק ראו את חבריהם מוטלים לידם, הם אלה שנלחמו במחבלי נוח'בה עם כפכפים. אדוני השר, אלה לא היו מחבלי נוח'בה עם כפכפים, אלה היו מחבלי נוח'בה עם טויוטות, עם מטולי RPG, עם רימונים, עם תחמושת, ואתה יודע מי נתן להם את הכסף לקנות את כל אלה?

ראש הממשלה שלכם. הוא נתן להם את הכסף לקנות את זה. לא מחבלים בכפכפים. אבא שלו חתום על סירוב פקודה - - - חברת הכנסת דיסטל אטבריאן. כשאתה עולה לכאן ואומר את המילים הללו, אתה מבזה את זכר הנופלים ואת כבודם של הפצועים. במקום לעלות ולומר: אני מתנצל, טעיתי בדרך שבה פתחתי את הדברים, אתה מוסיף חטא על פשע. על זה אומר לך בעניין שאנחנו מדברים עליו: כהניסט, גזען ולאומן לא יכול להיות אחראי לא על גבעת התחמושת ולא על אף אחד.

- - - מורשת המפוארים של העם שלנו, של הציונות ושל מדינת ישראל.

אתה האנטיתזה למורשת הציונות.

חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח. חברת הכנסת נעמה לזימי, את רוצה לדבר?

בבקשה. - - - חבר הכנסת קריב, די. - - - חבר הכנסת קריב, מספיק.

לא להגיד לי לעצור. לא לדבר ככה. חבר הכנסת קריב, אני מבקש שקט. אם את רוצה לדבר, את יכולה להתחיל. חברת הכנסת, אין צורך. יו"ר הכנסת, אני רוצה להתחיל בצורה נורמלית, אז אני מבקשת ממך. - - - חברת הכנסת אטבריאן, אני מבקש, נוכל, בואו נתקדם. לא, אז - - - Don't worry. אני מנהל את השעון, זה בסדר. - - - חבר הכנסת קריב, אנחנו רוצים להתקדם. אני רוצה לשמוע את חברת הכנסת.

השר אליהו, אני רוצה להגיד לך משהו: כל הדיבורים שלך על ניצחון תוך כדי גידוף חיילי צה"ל, גיבורינו, לא יכסו על זה שאתם, המפלגה שלכם הצביעה נגד החזרת ילדים וילדות ופעוטות. אתם הצבעתם נגד עסקה להשיב לכאן ילדים. לא משנה מה תגיד, אין בך שום דבר ציוני, לאומי, יהודי, חברתי. אתה הצבעת נגד עסקה להציל חיים. - - - על הידיים שלך. על הידיים שלכם יש דם חטופים וחטופות. גם היום אתם מונעים עסקה. אתה תגיד לנו על ניצחון? על הידיים שלך - - - תגיד לי, מה זאת האומה הזאת בלי ערבות הדדית? אתם חותרים תחת כל ערך. לדיראון עולם. הסירוב שלכם להציל חיים. לא תלמדו אותנו לא על יהדות, לא על ציונות, לא על המדינה הזאת ולא על ערכים. אתם ההפך מניצחון - - - - - בגללך.

- - ההפך מקדושת החיים. כל פעם שאני רואה את מי שחזרו לכאן, אני זוכרת מי ניסו למנוע את זה, וכל פעם שאני רואה פה את המשפחות שמשוועות לילדים שלהם, לילדים שלכם, אתם מסרבים לעסקה. את אשמה.

ואת, גלית דיסטל, שרה נתניהו לא סובלת אותך. אין לך פריימריז. שחררי. שחררי. בגללך, בגללך החטופים בשבי. את אשמה. אי-אפשר לשמוע אותך.

חברי הכנסת, סליחה. שקט. שקט. כבוד השר אליהו, תרצה להגיד הבהרה? בבקשה. רגע, רגע. הי רגע, רגע. אני הייתי רשום.

סליחה, מאוד יפה. הוא לא מסכם את הדיון. אני לא מסכם את הדיון. שנייה, אל תתחיל. לא מסכם. Don't worry, אל תדאג. אתה תקבל את הזמן שלך. רגוע, רגוע. זה בסדר. חברים, אפשר לשבת, רגוע, יש לנו זמן. שר המורשת עמיחי אליהו: אני רוצה לספר למי שלא מבין ומי שלא מכיר: לחמתי במלחמת לבנון השנייה. מי דיבר פה? מאיר כהן, עמדתי בקרבות מול האש. קברתי חברים שלי שלחמו. חברים יקרים. לא תוציאו את הדברים שלי מהקשרם. לא דיברתי על החיילים הקדושים והטהורים, שאלה אנחנו. למה הוא עלה?

אלה התלמידים שלי. לא תלמדו אותנו על ציונות, לא תלמדו אותנו על הקרבה, לא תלמדו אותנו על ערבות הדדית, לא תלמדו אותנו על מורשת.

אתם יכולים ללמד אותנו על סרבנות ותו לא. כשאנחנו מדברים כרגע, אנחנו מדברים על אותם אנשים בתוך ראשי מערכת הביטחון, שוויתרו על הצורך לנצח, רק עליהם. ואם אתם חושבים שאני לא אבקר אותם, אתם טועים. אנחנו נחתור לערך הניצחון, אנחנו נתאבד במורשת שלנו, אנחנו נמשיך את הערך הגדול הזה. זהו, זה נורא פשוט. מי דיבר על החיילים? אנחנו החיילים, אני החייל, הילדים שלי החיילים. אני נמצא בהלוויות לא פחות מאף אחד מכם. אתה נמצא פחות. לא נמצא פחות מכם. ואני רוצה לומר, מי הזהיר בכל השנים מהאסון שאתם הולכים להביא עלינו עם הסכמי אוסלו הארורים.

קברניט ההתנצחות. תתביישו לכם. אני רוצה לבוא ולומר לכם: חברים, הכוח של החיילים, הרוח הגדולה שלהם, החיבור שלהם לשורשים, הם ינצחו את המערכה ולא החולשה והרפיון של מי שמנסה להחליש אותם. מי שילביש עלינו את זה שאנחנו לא תומכים בחיילי צה"ל הוא לא פחות מבדיחה עצובה.

תודה רבה לכם. תודה רבה. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, לא מדברת. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להמליץ לשר הכהניסט הזה לסגור את המשרד המיותר שלו. בזזת 70 מיליון שקלים השנה, על חשבון המילואימניקים, על חשבון העסקים הקטנים, על חשבון מעמד הביניים. תתפטר, תחזיר את הכסף לציבור, ותסגור את המשרד המיותר שלך. עלה פה שר אחר, לפני שעה, ודיבר על האופוזיציה, מי פח,

אז אני אגיד לכם רק דבר אחד, אני לא יודע איפה אנחנו נהיה, בקואליציה או באופוזיציה, אבל לעולם לא נהיה פח כמו השר הזה. תודה רבה. חבר הכנסת אושר שקלים, לא מדבר, חבר כנסת חנוך דב מלביציקי, חברת הכנסת טלי גוטליב. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. אני חייבת להגיד שלא הבנתי, זה ביטול ערך הניצחון שמחליש את צה"ל? כי אני חשבתי ששירות נשים מחליש את צה"ל, הפמיניזם הקיצוני מחליש את צה"ל, גיוס נשים לצה"ל, חילול השם, אוקיי? זאת המורשת שלך, נכון?

זה הבית שאתה בא ממנו, זה מה שאבא שלך אומר, זה מה שהוא נאבק למענו שנים על גבי שנים. אולי זו השכרת דירות לערבים שגורמת לנו לא לנצח? זה גם חילול השם, גם זאת המורשת, אולי זו העובדה שלא פיטרו את איזנקוט, כשאבא שלך קרא לפטר את הרמטכ"ל איזנקוט? יכול להיות שזה החליש את צה"ל. נראה לי שזה מאוד החליש את צה"ל. ואני אגיד לך מה זה הכי הרבה, אני חושבת שזה רבין, אני חושבת שזה בגלל רבין, הרמטכ"ל של הניצחון הגדול בששת הימים. מה זה, לעומת האיש שהביא את אוסלו, שעד היום משמש אתכם בשביל להאשים כל אסון שאתם מביאים על עם ישראל ועל מדינת ישראל. אולי זה בגלל רבין, שאנחנו לא מנצחים היום. לא בגלל הממשלה שלכם, שגידלה וטיפחה ומימנה ושימנה את חמאס, לא בגלל ההחלטות ההזויות של הסיפוח הזוחל, לא בגלל על הגזענות וההסתה, לא בגלל המסחרה שאתם עושים ביהדות, בגלל רבין. רבין, אדריכל הניצחון מזהיר של ששת הימים, שאתה, של נעליך כשאתה בכלל מדבר על המלחמה הזאת. תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. אדוני יושב-ראש הישיבה וכנסת נכבדה, אני רק רוצה שתסתכלו על החולצה שלי, זה הכול. אני רוצה שהפנים של נעמה יהיו אצלכם כל הזמן, כל הזמן. תסתכלו על נעמה, תצפיתנית שלנו, של צבא ההגנה לישראל, שנמצאת עכשיו בעזה. רק בזה תתעסקו, רק בה. אתם רואים את נעמה? היא הייתה בת 19, עכשיו היא בת 20. אימא שלה ישבה מחוץ לכנסת היום, בשקט, לבושה לבן, על הכביש.

היא רק ישבה בשקט, בקור שמתחיל להיות פה בירושלים, וביקשה שתהיה לה תשומת לב. תסתכלו על נעמה, תסתכלו עליה, שהפנים האלה ירדפו אתכם, כל הזמן וכל רגע. לא גבעת התחמושת ולא רבנים ולא התקציב, שום דבר. תסתכלו עליה. רק זה, רק זה צריך להעסיק אתכם יום וליל, כדי שאתם תחזירו אותה. זה שלכם, זה במשמרת שלכם. לכם יש את הכוח, לשרים, לחברי הכנסת, לכל יושבי ראש הוועדות, זה אצלכם בידיים, אתם יכולים להביא אותה. תביאו אותם כבר. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, לא מדבר. השר, אתה רוצה לדבר?

חברי הכנסת, נעבור להצבעה על החלטת הממשלה על העברת הסמכות הנתונה על פי חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תשע"ז 2017, מראש הממשלה לשר למורשת, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה. הצבעה.

הממשלה על העברת סמכויות מראש הממשלה לשר למורשת נתקבלה. 44 בעד, 31 נגד. אני קובע כי החלטת הממשלה אושרה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 30) (פיצויים שהטיל בית משפט צבאי), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ארז מלול וקבוצת חברי הכנסת, לקריאה הראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון להציג הצעת החוק, בבקשה. חברי חבריי הכנסת, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק שלפנינו, הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 30) (פיצויים שהטיל בית משפט צבאי), התשפ"ד 2024. בעצם, אנחנו מדברים על המצב כיום, שלפיו חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, מסמיך את המרכז לגבות אגרות והוצאות לנפגעי העבירה, שהוטלו על נאשם שהורשע בבית המשפט בישראל, אבל אינו מסמיך את המרכז לגבות תשלומים כאשר מקורם בפסקי דין של בתי משפט צבאיים. כמו כן, בהתאם לסעיף 3א וכו' וכו', מהאמור עולה כי המרכז נדרש לשלם, למשל פיצויים לנפגעי עבירה. טוב, לא אלאה אתכם, אבל המצב הוא כדלקמן. כדלהלן. כן, אני יודע. כדלקמן, כדלהלן. המצב הוא כזה, אני אסביר. המצב הוא כזה, כשנאשם מורשע בבית דין צבאי, מדובר לצורך העניין בטרוריסט, אי-אפשר להטיל עליו עיצום כספי, וגם אם הוטל עליו קנס כספי אי-אפשר לגבות את זה. השופט בנישו קובע, בפסק דין שנתן: אין מנגנון לגביית הפיצויים, כל ההתעסקות בסכום הפיצוי הראוי היא אחיזת עיניים. אם ממילא הנאשם לא מתכוון לשלם, ולו שקל אחד, ורשויות האזור לא מתכוונות לגבות אפילו חלקיק מן הפיצוי, ספק אם יש טעם שנתעמק וכו' בקביעת פיצויים עונשיים. וממליץ: הצעתנו היא,

לשקול לתקן את סעיף 1 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, כך שיכלול גם פסקי דין הניתנים בבתי משפט צבאים באזור. באופן זה מנגנון גביית הפיצויים הקבוע בחוק יחול באופן שוויוני גם על נפגעי העבירה. זה אומר דבר כזה. זה אומר דבר כזה, אני אסביר, ברשותכם. - - - טלי, תני לי.

סליחה, תנו לו. תנו לו להסביר, יש לנו מסביר כבר. טלי, תני לי, נעשה את זה קצר ולעניין.

נעשה את זה קצר ולעניין. זה אומר שכשערבי תושב יהודה ושומרון מקבל קנס תעבורה, לצורך ההמחשה, הוא יכול לקמט את הקנס ולזרוק אותו בפניו של השוטר. יהודי, החוק חל עליו, כמובן. החוק הישראלי. החוק הולך אחרי הגוף. ונוצרות בשטח שתי נורמות, אני מקווה שתתמוך בחוק כשאתה שומע את זה, נורמה אחת ליהודים ונורמה אחת לערבים תושבי האזור. וזה יוצר התנגשות כשנהגים כאלה נוסעים ב-200 קמ"ש ונהגים אחרים נוסעים ב-90 קמ"ש. את זה באנו לתקן. אני מבקש מכם לתמוך בחוק. אני אוסיף רק שתי מילים, ברשותכם. אני שמעתי ממרכזת האופוזיציה שמדובר כביכול, ככה האופוזיציה סבורה, בהחלת ריבונותו או ריבונות זוחלת על יהודה ושומרון.

ריבונות זה דבר מבורך ואנחנו מקווים שיקרה במהרה, אולי בשנים הקרובות. אבל צריך להבין דבר אחד, ואני רוצה לשים את זה בפניכם. קחו את זה, תחשבו על זה, ותבינו את המציאות, בוודאי אחרי 7 באוקטובר. - - - אני מבקש את ההקשבה שלך, חבר הכנסת. אנחנו חיים במציאות שבה, על פי הסכמי אוסלו, 60% מהשטח הוא שטח C, אבל בבקעת הירדן, 45%, ובגב ההר, 15%. זה יוצר נקיקים ותעלות שבהם גרים היהודים, מוקפים מכל עבר באויב פלסטיני. צריך להבין, האויב הפלסטיני בונה על היישובים היהודיים, חונק אותם, שולל שליטה אפקטיבית במרחב. על פי דוח משרד המודיעין שיצא ביוני 2021, הרשות הפלסטינית מחברת את שטחי A ו-B אחד לשני, ומנסה ליצור טריטוריה אחת בעלת רוב ערבי, שמתחברת לאזורים בעלי רוב ערבי במדינת ישראל. זה אומר בגליל, במשולש, עם הפזורה הבדואית בנגב. במילים אחרות, הרשות הפלסטינית עושה הכול כדי לבנות מדינה פלסטינית בלב מדינת ישראל דה פקטו, גם אם אין לה דגל והמנון. יש לה, אבל גם אם אין לה הכרה מדינית, יש מדינה דה-פקטו, וזה יושב על כל ריכוז האוכלוסייה, לא רק על ההתיישבות ביהודה ושומרון, על כל ריכוז האוכלוסייה במרכז הארץ, על הבטן הרכה של מדינת ישראל. אם אנחנו רוצים למנוע את מה שקרה ב-7 באוקטובר, אנחנו צריכים להשיג שליטה אפקטיבית במרחב, לבטל את הסכמי אוסלו ולהכין ריבונות על השטח כולו. עד שזה קורה, אני מבקש מכם לתמוך בחוק.

זה לא קשור לחוק. שנייה. שנייה, חבר הכנסת בוארון, אבל שנייה אחת. בסדר גמור, הכול בסדר. להצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון, פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון - - - חוזר על בקשתי לתמוך בחוק.

תודה רבה. נעבור לדיון האישי. רשימת הדוברים סגורה. לא נרשמו דוברים. - - - שנייה חברים. פלאות המחשב. הינה, כמעט נמחק כולו. ניצלתם ברגע האחרון. ניסי ניסים. הרשימה סגורה בכל אופן. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, לא מדבר, חבר הכנסת דן אילוז, לא מדבר, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, לא מדבר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי. מיקי אתה מדבר?

חבר הכנסת אושר שקלים, לא מדבר, חבר הכנסת עופר כסיף,

חברת הכנסת יאסין. יש אנשים שאסור להם להיות ערים הרבה. כן, גברתי. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפנות ליוזם של החוק ולכל המאמינים בחוקים כאלה: תמשיכו להפעיל את היצירתיות שלכם בחוקים גזעניים. אני רוצה להגיד לכם שיבוא יום - - - מה גזעני בזה? - - - חברת הכנסת גוטליב, זה בסדר. זה בסדר. סליחה. אני רוצה להגיד שיבוא יום, ומתפללת ומקווה, שיהיה קרוב מאוד, שכל החוקים האלה יהיו גנוזים. אתם יודעים למה? כי לא יעזור דין וחשבון, בסופו של יום תקום כאן על יד מדינת ישראל מדינה פלסטינית עם ריבונות שלמה. ולמי שחושש מהמספרים ומהרוב הערבי באדמתו, אז שימשיך לפחד. שיהיה רק טוב, רק שלום ובקרוב מאוד - - - - - - - כל מה שאתם יוזמים עכשיו ילך לטמיון.

חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, לא מדבר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן - - - - - - סליחה,

בלי ללוות, בלי ללוות. זו לא כלה שניגשת לחופה, לא צריך לשיר. בכל פעם שהשקר, שאני קראתי לטייסים בשמות גנאי יעלה, אני אגיב. לא דיברתי מעולם על הטייסים, דיברתי על הסרבנים. אני עדיין מגנה סרבנות. אני באמת חושבת שגינוי סרבנות לא צריך לבוא רק מהצד הזה של המליאה, אלא מכל צידי המליאה. ולגבי הדברים שנעמה לזימי הטיחה בי: אני רוצה לספר שיום אחד חבר הכנסת ביסמוט העיר את תשומת לבי ואומר לי: ראי ראי, פה עומד צלם עם כזאת עדשה, נעמה לזימי עומדת פה עם הספר "מר הפקרה", מדגמנת לצלם, אומרת לו: אתה מצלם? כמו האוסתאז מאלכסנדריה בסרט ערבי, עומדת ככה: אתה מצלם "מר הפקרה"? כולך גימיק. לא רק שאת גימיק,

האחראית הישירה לזה שהחטופים עדיין בשבי, ולמה? כי כל מה שסנוואר אמר, את מיישמת. סנוואר אמר: פילוג פנימי, נעמה לזימי מיישמת, סנוואר אמר הפגנות, נעמה לזימי מיישמת. הכלל הפשוט של סנוואר להשאיר את החטופים כדי לייצר בלגן בתוך ישראל, איכשהו לא עובר לתוך המוח של נעמה לזימי, או שעובר, אבל הפריימריז חשובים יותר מהחטופים. כשאת באה עם חולצת חטופים, את משתמשת בהם למען עצמך. את הזקת לחטופים יותר מכל אחד אחר. - - - אין לך לב. אין לך רגש. את פייק למצלמות, בדיוק כמו שדגמנת לצלם: צלם אותי עם הספר "מר הפקרה"; בדיוק כמו שאת באה עם הטישרטים, בדיוק כמו שהחזקת בתמונה של תצפיתניות ביד אחת וביד השנייה את אומרת לראש ממשלה שיחנך את הבן שלו. את פייק, את מסוכנת, אין לך קו אדום. ואת גברת, האסון של החטופים, לא אף אחד אחר. תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה. קראת.

חבר הכנסת חמד עמאר, חבר הכנסת אלעזר שטרן. ברשותכם, גם אני הייתי, כמו כל החברים מהקואליציה, שהפצירו וחיכו להתנצלות, אם לא לבקשת סליחה, מלוחמי צה"ל, ממה שאמר עליהם פה השר אליהו.

ולצערי לא קיבלנו את זה. אני רוצה להגיד משהו. הדיוק שלו אחרי זה על מפקדים ולא על לוחמים, אני רוצה לומר לכם שגם בפורום הגבורה מסתובב אבא של מפקד בכיר בצה"ל, שהיה מח"ט הנח"ל, גם עליו אמר השר אליהו שהוציאו את דרך הניצחון, ולכן התנהגו כמו שהתנהגו מול מחבלי הנוח'בה. לא על הרמטכ"ל, לא על אלוף פיקוד דרום, על מפקדי צה"ל שאנחנו הלכנו לבתים שלהם, שלא לדבר על בתים של לוחמים ושל לוחמות. אני רק אציין שהשר אליהו, עוד לפני שהיה חבר כנסת, הסתובב פה במליאה עם אג'נדה נגד גיוס בנות, שצה"ל יכול להסתדר בלי חיילות. לשמחתי הרבה בציונות הדתית לא קיבלו את זה, ובנות מהציונות הדתית התגייסו ומתגייסות יותר ויותר, למרות הייחוס המשפחתי שלו כנכד לרב אליהו. כיוון שהוא אמר כאן, ואני אחזור, שצה"ל בין 2015 ל-2018 הוציאו את ערך הניצחון מרוח צה"ל. אני מודה יש לי זכויות, אני לא אוהב להגיד את זה, ברוח צה"ל. אני קיבלתי את רוח צה"ל כשנהייתי קצין חינוך ראשי בלי אהבת המולדת. כשהייתי מפקד בה"ד 1 חשבתי שצריך להכניס את זה, וכשהייתי קצין חינוך ראשי, הכנסנו לרוח צה"ל את אהבת המולדת. אבל הערך הראשון ברוח צה"ל, ודרך אגב כתוב שרוח צה"ל וכללי הפעולה ישמשו את חיילי צה"ל ומפקדיו, אבל הערך הראשון, בניגוד מוחלט לעלילת הדם ממש ששם פה השר אליהו, אתם יודעים מה הוא הערך הראשון שכתוב? מי שרוצה, שיעשה גוגל על רוח צה"ל, לא צריך להיות חכם גדול: "דבקות במשימה וחתירה לניצחון". הוא אומר שצה"ל הוציא את זה מרשימת הערכים שלו, מרוח צה"ל, ולכן ככה הצבא תפקד.

רגע, סליחה. אני יודע.

אני רוצה להקריא, דיברו הרבה אנשים. "החייל יילחם ויפעל באומץ לב נוכח כל הסכנות והמכשולים שבפניו, וידבק במשימתו בנחישות ובתבונה עד כדי חירוף הנפש". זה תחת ערך הניצחון. ורבים מאוד מלוחמי צה"ל ומפקדיו חירפו את הנפש תחת ערך הניצחון. תודה רבה. אחרי שאמרתי את זה אני רק אגיד,

למי שאמר, וסליחה שאני הולך טיפה לשם ברשותכם, שכששאלו אותו: אבל החמאס יורה, הוא אמר: פרה-פרה

נעביר את הרפורמה המשפטית, ואז נטפל בחמאס. תודה רבה. הוא לא ילמד אותנו, לא מה זה ניצחון ולא מה זה לוחמי צה"ל האמיצים, וגם לא מה זה משפחות שכולות, שחלקן הגדול לא רוצה לראות אותו אצלן. תודה רבה. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, מוותר, חבר הכנסת רון כץ, לא מוותר? למרות השעה? בבקשה. עד אור הבוקר.

אז נא לעמוד בזמן. בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, שר המורשת, שאף אחד לא מבין למה המשרד שלו בכלל קיים, אדון האטום וגיבור של עצמו בלבד, ברח ברגע שהאלוף במילואים אלעזר שטרן רק התקרב לדוכן. אז אני רוצה לומר לכם משהו, חבורת פחדנים שלא מייצגת אף אחד: בצד הזה יושב משנה לראש המוסד, יושבים אלופים, יושבים ניצבים, לפחות תכבדו אותם. לא יכול להיות ששר יעלה לפה ויגיד שללוחמים שלנו אין רוח קרב. מי אומר דבר כזה באמצע מלחמה בדרום ובצפון? בכל יום חיילים פה נפצעים, חיילים נופלים, ואתם מבקרים את הלוחמים שלנו. תגידו: לאיזו עוד תחתית, לאיזה עוד מיץ של זבל תגיעו בצד הזה? מה עוד תעשו למדינה המסכנה הזאת? אנשים פה בורחים בגללכם. אתם שואבים את התקווה מאנשים במדינה הזאת. הסתכלו על עצמכם, תראו את הנתונים, תראו את נתוני הגיוס שפורסמו היום, תראו את הנתונים של אנשים שעוזבים את המדינה. עזבו את הנתונים ועזבו הכול, תסתכלו למיקי לוי בעיניים,

ניצב מחוז ירושלים, תסתכלו על רם בן ברק, תסתכלו על יואב סגלוביץ', תסתכלו על מאיר כהן שנלחם שם. מי אתם בכלל?

חבורה של משתמטים.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת מאיר כהן, מוותר, חבר הכנסת רם בן ברק, מוותר, חברת הכנסת דבי ביטון, מוותרת, חבר הכנסת ירון לוי, לא מוותר, אבל יעשה זאת בקצרה. תקצר לשלוש דקות. אני רוצה לעזור לכם שתלכו לישון, זה הכול. - - - בבקשה. לרשותך שלוש דקות.

אל תדאג, אתה רק מבטיח. אני נמצא פה - - - לא רק זה, גם יהיה שמית. אתה רק מאיים. אבל כולכם הייתם צריכים לעלות. כמו שאתה אומר, לא עולים חמישה, עולים 25, בגלל זה - - - - - - אדוני היושב-ראש - - תודה רבה. בבקשה. - - כנסת נכבדה. - - - - - - חבר הכנסת חנוך. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. - - - - - - אנחנו נחסל את חמאס. אנחנו לא נעצור את צה"ל - - - חברי הכנסת. חבר הכנסת ירון לוי רוצה לומר את דברו, ואתם מפריעים לו. - - - - - - חבר הכנסת נאור שירי, אתה מפריע לחברך. לא, אני - - - את חבריי באינפורמציה. בבקשה. אתמול, דיברתי על זה מוקדם יותר, אנחנו אחרי 24:00, אתמול הייתי בשיבא, תל השומר, ונפגשתי עם כל כך הרבה פצועים. כשנכנסתי לשם, אמרתי להם שאני אזרח שהוא חבר הכנסת. ידעתי למה אני אומר את זה, כי יש מין בושה במקום הזה, שקשה להכיל את כל הגועל והרעל הזה.

אנשים נלחמים, אנשים נלחמים לסגור את החודש, נלחמים בשדה הקרב ותראו איזה בושה יש כאן. יכול להיות שאני החדש, שנה נמצא במקום הזה, וזה עוד יידבק בי כל הזוהמה הזאת. הייתי רוצה להקדיש לכם ברוח החגיגה שיש כאן קטע משיר של שלמה ארצי, "בין ערביים". אני מאמין שכל אחד יתחבר למילים: יש שעות, למשל בין ערביים / יש רגעים, למשל הטובים / יש בני זונות / פוליטיקאים וגנבים / יש מקומות למשל ששכחתי, / למרות שהייתי בהם, / יש הבטחות למשל שהבטחתי / ולא אקיים. לא מאמין שתקיימו שום דבר, כי אין לכם כבוד ואין לכם ערך. תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי.

מוותר. חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן,

חברת הכנסת מירב כהן, מוותרת, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, מוותרת, סימון דוידסון, מוותר, נאור שירי, אינו נוכח, בועז טופורובסקי מוותר, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, איננו נוכח, יוראי להב הרצנו, מוותר, חבר הכנסת עידן רול, איננו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר,

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, מוותרת, ניסים ואטורי, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, מוותרת, חבר הכנסת משה טור פז, מוותר, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, איננו נוכח, לימור סון הר מלך, מוותרת, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מוותר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, עודד פורר, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, מוותרת, חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת, חילי טרופר, אינו נוכח, גלעד קריב, לא מוותר או מוותר? מה פתאום מוותר.

מוותר זה לחלשים. בבקשה. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, האמת היא שאין מה להרחיב בעניין ההשתלחות של אחת מחברות הכנסת בחברתי נעמה לזימי. אבל אולי כדאי להזכיר שחברת הכנסת לזימי, בכנסת העשרים-וארבע נבחרה במקום התשיעי, ובכנסת העשרים-וחמש יצאה במקום הראשון בפריימריז שלנו. חברת הכנסת המשמיצה שוריינה במקום העשירי בכנסת העשרים-וארבע והידרדרה למקום ה-20 בכנסת העשרים-וחמש. וגם זה, רק אחרי שהקפיצו אותה מחמת היותה אישה. לאותה חברת כנסת צריך לומר שאפשר להתווכח על הפרשיות האחרונות. אבל אם מדברים על מי עבד על פי הפתקים והתוכניות של סנוואר, יש אחד שעליו אין מה להתווכח, זה שקיבל את הצעטל'ה של הסיכון המחושב ובלע את זה בתיאבון. אז אתם לא תספרו לנו מי עובד על פי נוהל הקרב של יחיא סנוואר הנבל. אנחנו יודעים טוב מאוד מי עבד על פי התוכנית שלו, לפרטי פרטים. עכשיו לעניין החוק הזה. עם כל המעטפת היפה וההסברים המאירים של אביחי בוארון, החוק הזה הוא חלק מהתוכנית שלכם לביצוע סיפוח דה פקטו. אתם רוצים להחיל, בסדר גמור.

אבל צריך לדעת - - - - - חברים. - - במה מדובר. יש פה מהלך זוחל להחלת החוק הישראלי על חלק מהאנשים שמתגוררים ביהודה ושומרון. אתם יודעים איך קוראים למצב שבו חוק של מדינה חל רק ביחס לקבוצה אחת של אזרחים בתוך שטח נתון. ולכן, אנחנו יודעים מה דעתם, אני קורא לכל חבריי באופוזיציה לא להתבלבל ולא להתרשם מהאמירות היפות של חבר הכנסת בוארון. אתם רוצים, תחילו את הריבונות. שמענו ששר האוצר אומר ששנת 2025 זו שנת הריבונות ביהודה ושומרון. לא שנת שיקום הנגב המערבי, ולא שנת הבנייה המחודשת של גבול הצפון, ולא השנה שבה נילחם בפשיעה, ולא השנה של שיקום הכלכלה, שנת החלת הריבונות ביהודה ושומרון. כי אם לא שמתם לב, אנחנו בתקופה של ניסים ונפלאות. כל יום צריך לברך על הנסים הגדולים שקורים לנו תחת הממשלה הזו. תודה רבה, תודה רבה.

יש רק דרך אחת להצביע, נגד חוקי הסיפוח.

חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. זו ממשלה בעלת יכולות גבוהות. היא יכולה לעשות כמה דברים במקביל. בבקשה. חברים, חברים, חבר הכנסת רוטמן, זה מפריע. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. בואו נדבר רגע על האמת. לא במשמרת שלנו היה כאן את הטבח הכי גדול שהיה מאז קום המדינה ונחטפו אזרחים ואזרחיות. לא, לא, זה קרה במשמרת של מממן החמאס. במשמרת של מי שריפד אותם במזומן, שנתן להם לבנות מדינה מתחת לקרקע, במשמרת שלו זה קרה. מה עוד קרה במשמרת שלכם? ראש ממשלה שסוחט חומר מודיעיני מסווג כדי לסכל עסקה להצלת חטופים וחטופות.

ראש המאפייה שפוגע בביטחון ישראל ובשלום החיילים כדי לסכל עסקה. - - - חברי הכנסת, חברי הכנסת, זה מפריע. ראש ממשלת ישראל - - - - - חבר הכנסת רביבו,

- - שגם אחרי שנה משאיר את האחים והאחיות שלנו בשבי. תגידו עליי מה שאתם רוצים, זה לא מעניין, הם שם בגללכם. אחים שלך בקפלן, את מתבלבלת, אחים שלך בקפלן שורפים את הרחובות. אתם שותקים לו, אתם. לא מעניין אתכם שהם שם. חבר הכנסת רביבו. אחים שלך לא נמצאים בצבא. האנשים האלה, האימהות האלה באות לכאן ואתם אומרים להן תקצרי,

תלכי. נותנים להעיף אותן מהוועדה.

אחים שלי? ממתי האחים שלך בצבא? אחים שלי.

אתם מדברים עלינו? אתם מדברים עליהם. יאללה את - - - שלך.

חבר הכנסת רביבו, אני לא רוצה לקרוא לך בקריאה ראשונה.

- - - חבר הכנסת אלמוג כהן, אני קורא אותך בקריאה ראשונה. תודה רבה. חברת הכנסת צגה מלקו, מוותרת, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, מוותר. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. נוכחת. לא שמתי לב, הסתכלתי רחוק. חשבתי שלא תרצי לעלות, מרב. את נמוכה, לא ראיתי. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. - - - חברים, שקט במליאה, לאפשר.

חברי הכנסת, זה מפריע מאוד. אני מבין שיש הרבה אנרגיות בשעת לילה מוקדמת. אני מתחיל לך מההתחלה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אני חושבת, מה נשאתם לשווא יותר, את שם היהדות או את שם הביטחון? מה יותר נשאתם לשווא? איזה שם ביזיתם יותר, את שם הביטחון או את שם היהדות? כך או כך, החוק הזה למשל, עושה את זה לשניהם. האנשים שמביאים לנו, כבר הרבה שנים למען האמת, באופן זוחל את ההפיכה המשטרית, מביאים עוד חוק כזה עכשיו. עוד אחד כזה שפוגע במדינת ישראל, גם כמדינה דמוקרטית, אבל בוודאי ובוודאי כמדינה יהודית וכמדינת העם היהודי. אלה בדיוק החוקים שמוודאים שישראל לא תוכל להישאר לא יהודית ולא דמוקרטית. אתם מפרקים את הציונות, מחרבים אותה, דורסים אותה.

אדוני, זה לא - - - - - - לאנשים לא לשלוח את הילדים שלהם לצבא.

אתם עושים את זה תוך כדי שאתם מקריבים את מדינת ישראל על מזבח יהודה ושומרון. הצפון, הדרום, הנגב, הגליל, הציונות וגם המדינה והריבונות הציונית שהייתה כאן, על מזבח יהודה ושומרון. זה החוק הזה. הוא לא הראשון, אבל מעניין כמה כאלה יצטברו עד שהחמור הזה, שהוא מדינת ישראל שנושאת אתכם על גבה, יקרוס. והקריסה הזאת רשומה על שמכם, והיא על הידיים שלכם, לדיראון עולם. תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, מוותרת, חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר.

אביחי בוארון, תרצה לסכם? לא, מוותר. - - - רק שאלתי, רק שאלתי. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 30) (פיצויים שהטיל בית משפט צבאי), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 30) (פיצויים שהטיל בית משפט צבאי), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

בעד, 28 נגד.

כי הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 30) (פיצויים שהטיל בית משפט צבאי), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ארז מלול וקבוצת חברי הכנסת אושרה בקריאה הראשונה

אברהם בוארון, בדיון מוקדם.

ההצעה להעביר את הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון, פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי), התשפ"ד 2024, לוועדת חוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 40 בעד, 28 נגד. אני קובע כי הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון,פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי), התשפ"ד 2024,

שנועד לעזור למתמודדי הנפש ולסובלים ממשברים נפשיים חריפים אשר זקוקים למענה אינטנסיבי בבריאות הנפש שיכול להינתן גם ללא אשפוז פסיכיאטרי. הבתים המאזנים ממוקמים בקהילה בתוך שכונות מגורים ופועלים על פי אמות מידה של משרד הבריאות ומפוקחות על ידו. ואולם הבתים המאזנים אינם מנויים במסגרות המנויות בסעיף החוק. עקב זאת ועדות מקומיות מסוימות דורשות כי לשם הקמתם תוגש בקשה לשימוש חורג. דרישה זאת מקשה על הקמת מסגרות מעין אלה ושילוב של מתמודדי נפש בקהילה. כדי להבהיר כי הוראת הסעיף האמור אכן חלה גם על בתים מאזנים, ולאור העובדה כי מסגרות אלה מתאימות לשילוב בתוך הקהילה, מוצע לעגנם במפורש בנוסח הסעיף. בדיונים שנערכו בוועדה בראשות יעקב אשר עלה גם הצורך בחשיבה כוללת על מסגרות נוספות שנכון לשלב בסעיף, וכן האם נדרש להרחיב או להקל את ההגבלות הקבועות כיום בסעיף, ובפרט ההגבלה הקובעת כי בבניין מאוכלס לא יהיה ניתן לאשר מסגרות ליותר משישה. לאור העובדה שמחד נדרשת עבודה ובחינה מקיפה בטרם ייכנסו מסגרות נוספות לגדרי הסעיף ומאידך קיים צורך דחוף בתיקון לעניין בתים מאזנים, החליטה הוועדה להעביר את התיקון לעניין בתים מאזנים, ובמקביל הממשלה התחייבה בדיונים כי תבחן את כלל התיקונים הנדרשים ותביא לכנסת הצעה נוספת עם התיקונים הנוספים הנדרשים. אני מאמין שהתיקון המונח בפניכם לעניין הוספת הבתים המאזנים לגדרי הסעיף יזרז ויקל הקמתם ואישורם של בתים כאמור, ויסייע לריפוים של רבים הנזקקים לכך, וזאת מתוך תפיסת עולם שלפיה טיפול במסגרות קהילתיות לרוב מועיל יותר ממסגרות אשפוזיות. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד ואין לה הסתייגויות. תודה רבה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, לכן נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 158), התשפ"ה 2024, כנוסח הוועדה.

נתקבל. 37 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. נעבור כעת להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 158), התשפ"ה 2024. הצבעה. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 158), התשפ"ה 2024,

36 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 158), התשפ"ה 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס, בעזרת השם, לספר החוקים. רוצה לברך? חברת הכנסת

גבר מי שנשאר לשמוע אותי עכשיו. גם אישה. - - - בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אני במצב רוח מרומם במיוחד, גם כי עוד מעט הזריחה עולה, ואנחנו כבר בהיי שמאחורי העייפות, וגם בגלל שזה באמת חוק שהיה חשוב מאוד לליבי. ואני חייבת לציין את העבודה המשותפת עם חברת הכנסת וולדיגר היקרה, שעבדה איתי צמוד על החוק הזה. היא לא נמצאת כאן עכשיו. ובזכות החוק הזה, חיילים שיצאו מהמלחמה יוכלו לקבל בתים מאזנים עם טיפולים סביב השעון במיידיות, בלי סרבול ובלי כל מיני חסמים מיותרים. החוק הזה מאפשר לפתוח כמה שיותר בתים מאזנים, ולקלוט לתוכם את החיילים שנלחמו עבורנו וחזרו הביתה עם שתי כנפיים שבורות. אני גאה בחוק הזה, אני שמחה בחוק הזה, ואני מודה לכל מי שנשאר עד השעה הזו כדי להצביע עבורו. כפרה עליכם ועליך. תודה רבה. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים היום, יום שלישי י"א בחשוון התשפ"ה, 12 בנובמבר 2024, בשעה